כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית:

החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19), התשע"ה 2014, החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק המאבק

החלטתי באי-אמון הזה לדבר על מה שכואב לי ומפריע לי יותר מכול בכלל בשנה האחרונה, ובכנס הזה בפרט. חשבתי עליך לא מעט, אדוני ראש הממשלה, לפנות בוקר, כשסוף-סוף נרדמתי ושמתי ראש. שנתי נדדה הלילה מאשמורת ראשונה ועד אשמורת אחרונה מההתרגשות הגדולה. אחרי מאבק אזרחי ארוך וקשה, הצלחנו ללמד אותך, אדוני ראש הממשלה, שאתה לא כול יכול, ואתה לא משיג כל דבר שאתה רוצה. כשהציבור הישראלי מבין שדופקים אותו, הוא יכול גם להיאבק, חברי וחברותי חברי הכנסת, וכשהוא נאבק הוא מגלה שהוא יכול לנצח גם אותך, אדוני ראש הממשלה. חשבתי עליך, אדוני ראש הממשלה, כי אנחנו מכירים לא-מעט שנים. נכנסת לפוליטיקה עם הרבה רצון טוב לשנות ולתקן עולם. הגעת ככוכב גדול מארצות-הברית, מבניין האו"ם, אחרי מאבק ארוך וצודק בקורט ולדהיים, שהיה מזכ"ל האו"ם ובעל עבר נאצי, אדוני זוכר את זה. אבל מיומך הראשון בפוליטיקה נתקלת במבחן הראשון שבו נתקלים כולנו: מה מותר ומה צריך לשלם כדי להישאר בחיים הפוליטיים. אתה איש טוב, אדוני ראש הממשלה, ובאת לפוליטיקה עם הרבה רצון טוב, אבל מן הרגע הראשון החלטת בינך לבין עצמך שאתה מוכן לשלם הכול, אבל הכול, על מנת להישאר בפוליטיקה, מספר אחת. וברגע הזה שהיית מוכן לשלם הכול, הפכת את השנאה וההפחדה לכלי עבודה. אחרי עשור אתה יכול להביט ביושר על כל מה שקרה בשנות כהונתך ואיך הפכת לראש ממשלת השנאה וההפחדה. כדי לשרוד ולהחזיק בחיים הפוליטיים בכל מחיר, הפכת את השנאה ואת ההפחדה לכלי העבודה הראשון במעלה שלך. יום אחד טחנת את ראשם של התל-אביבים באזרחים שמתגוררים בפריפריה, למחרת הטחת את ראשם של מצביעי הימין במצביעי השמאל, ואז את ראשיהם של החילונים בדתיים, העשירים בבני המעמד הבינוני, ועד לשיא שהגיע ביום הבחירות, עם המצביעים הערבים שנעים בכמויות לקלפי. התרסקת אתמול בבג"ץ, אדוני ראש הממשלה. התרסקת, כי אף פעם לא הבנת שראש ממשלה הוא לא כול יכול, אלא הראשון בין שווים, חבר הכנסת יואל חסון. התרסקת אתמול בבג"ץ, אדוני ראש הממשלה, כי אף פעם לא הבנת שבהסכמה אפשר לתקן עולם, וללכת תמיד נגד כולם וללבות שנאה גדולה זה נותן אולי עוד יום בעבודה, אבל זו אפילו לא שורה חשובה בהיסטוריה. ניהלת שני מאבקים גדולים בשנה האחרונה, והתרסקת. הלכת בשנאה ובהפחדה גדולה נגד כל העולם, ראש בקיר, במאבק בהסכם עם איראן, וכולנו בבית הזה, בוודאי סיעת המחנה הציוני, נעשה את הכול לעצור את הצורר הזה. אבל בדרך הסתכסכת עם נשיא ארצות-הברית, הידיד הכי גדול שלנו בעשור האחרון ומי שתורם הכי הרבה לביטחוננו, לשיטתי, חבר הכנסת נחמן שי, נכון, היו יותר אולי ממנו, אבל עדיין ארצות-הברית היא הידידה הגדולה שאין בלתה. אין חולק.

ובסוף גם נחתם הסכם, גם מפורק הגרעין, וגם הרמטכ"ל המצוין שאתה מינית, ובצדק, אומר שההסכם עם איראן מלא בהזדמנויות. בשנה האחרונה, אדוני ראש הממשלה, הלכת בשנאה ובהפחדה גדולה נגד רוב הציבור הישראלי, הציבור שלך, העם שלך, חצית כל קו אדום. ובסוף גם חתמת על סעיף 52 וניסית לכפות בכוח את מתווה הגז, שבעברית פחות מכובסת ראוי לקרוא לו "קומבינת הגז". כמו שהובסת בהסכם מול איראן, כך הובסת אתמול בהסכם מול חברות הגז. כי במקום לראות את ההזדמנות ראית רק את השנאה והפחד בעיניים. אדוני ראש הממשלה, שנאה והפחדה אינן תוכניות עבודה, שנאה והפחדה אינן כלי עבודה, שנאה והפחדה הן סמים נוראיים לראש הממשלה. אני לא שונא אותך, אדוני ראש הממשלה, והאמת, אדוני היושב-ראש,

יש לי חיבה גדולה לראש הממשלה,

אולי יש מי שלא יאהב את זה, אני אומר זאת בקול גדול, אומר זאת בצורה ברורה. אבל אתה שונא את המחנה שאני אחד ממנהיגיו, מחנה שמשרת במילואים, מחנה שמשלם מסים, מחנה שתרם תרומה מכרעת להקמת המדינה הזאת, מחנה שעוד ישוב להוביל ולתקן עולם. והשנאה הזו, אדוני ראש הממשלה, היא מה שתפילך בסופו של דבר. השנאה וההפחדה שהחזיקו אותך בתפקיד כל כך הרבה שנים, השנאה וההפחדה האלה הן גם מה שיראו לך את הדלת הביתה לתמיד. כי כשראש הממשלה שונא כל כך הרבה אנשים וחלקים בעמו שלו, הוא נהפך לראש הקטטה, לא לראש הממשלה. ומה שעם ישראל צריך, ומה שאזרחי ישראל צריכים יותר מכול היום, אדוני ראש הממשלה, זה לא את ראש ממשלת הקטטה, אלא את ראש ממשלת התקווה. אזרחי ישראל צריכים מנהיג מאחד, לא מפלג. אזרחי ישראל, יותר מכל דבר אחר, רוצים לחזור ולהיות עם אחד, בלי צל, ועם אור גדול. עם ישראל חי, אדוני היושב-ראש. ואני רוצה, לסיכום, לומר עוד שתיים-שלוש נקודות שאמרתי, גברתי, גם בסיעה. המאבק הוא מאבק לגיטימי, מאבק הגז, ועבודתה של האופוזיציה היא מאבק לגיטימי לחלוטין. כך אני רוצה לראות אותנו, סיעת המחנה הציוני, נאבקת. ולא מתקבלת על דעתי ההתקפה שהחל מאתמול יצאה על בג"ץ בצורה מתוזמנת שאין לה אח ורע. וקו דק מאוד מאוד, חברותי וחברי, עובר בין ההתקפות על בג"ץ לבין ההתקפה על צה"ל ושר הביטחון והרמטכ"ל. זה מטורף מה שאנחנו חווים, בלי קשר לעמדה, לדרך, לתפיסה. ראוי שנתווכח, ראוי שנתווכח אפילו בצורה הכי קשה, כל אחד על דרכו ואמונתו. אבל נחצים קווים, שאני אומר לכם, אני מוטרד מאוד מהם. כולנו מוטרדים. ואני שולח כל אחת ואחד מאתנו לקרוא את "מלחמות היהודים" ארבע פעמים, כמו שאני קראתי. ובהמשך לכך אני אומר לכם, חברותי וחברי, מנסים להפיל עלינו כאילו אנחנו אשמים בעובדה שאין מתווה גז. בטח אשמים. ואני אומר לכם, חבר הכנסת טיבי וחברים יקרים, הממשלה הזו, ראש הממשלה כבר למעלה משבע שנים, חמש שנים עוסקים בנושא הגז. אני אומר, אין פסיכיאטר שיודע לתת טיפול לממשלה הזו. הם מתנהגים כאילו מישהו אחר שולט, כאילו מישהו אחר מכוון, והכישלון הוא שלכם, והכישלון הוא לבושתכם. ובמה שתלוי בי, אנחנו נעשה את כל אשר נדרש, גם במתווה הגז, כדי שמה שכתוב "זה נהנה וזה לא חסר" יתקיים, אדוני היושב-ראש. נס גדול קרה לנו עם הגז, והנס הזה צריך להגיע גם לאזרחי ישראל. תודה, אדוני. תודה לחבר הכנסת איתן כבל. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין להשיב על הצעת האי-אמון.

כן, אבל אלה הצעות ממש לא דומות. שקלנו את הנושא בנשיאות והחלטנו שאלה ארבע הצעות שונות.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ידידי חבר הכנסת איתן כבל, למען האמת אני לא יודע בשביל מה טרחת כל כך. האמת שיכולת לחסוך את כל העניין הזה. גם אדוני היושב-ראש,

נשאר לנו שבוע לסוף המושב.

אני חושב שאפשר ללכת. אני אומר לכם את האמת. אנחנו ממילא לא קובעים כלום. אנחנו ממילא לא נחשבים. ממילא יש אחרים שמחליטים במקומנו. אנחנו הרי כאחד האדם, הולכים ומגישים עתירות בפני, איך נקרא? אותם עליונים, והם קובעים. איזו ברירה הותרתם לנו?

לא עשיתם דיון אמיתי פה.

הם מחליטים אם חוק נאה בעיניהם אם לאו, אם החלטה נאה בעיניהם אם לאו, לא בעיניהם, בפני החוק.

אם מינוי כזה או אחר יפה בעיניהם אם לאו.

חבר הכנסת חסון, הפעם הם אפילו לא הגבילו את עצמם, כביכול, לעניינים פרוצדורליים, הם פשוט ישבו במקום הממשלה וקיבלו החלטות. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שאולי הגיע הזמן שבאמת נעשה מעשה ופשוט נקום ונצא מפה. ואז יהיה ברור באיזו מציאות אנחנו חיים,

ונבהיר באיזו מציאות אנחנו חיים. כי למה שמתרחש במדינת ישראל בימים אלה יש הרבה מאוד שמות, אבל "דמוקרטיה" הוא לא אחד מהם. והמציאות הבלתי-נסבלת הזו, שבה קומץ שופטים שבוחרים את עצמם בחדרי-חדרים, ללא שום שקיפות, בהליך אנטי-דמוקרטי בעליל, מכתיבים את השקפת עולמם ואת אמונותיהם וכופים אותן על כלל החברה הישראלית, בניגוד מפורש להחלטות שנמצאות בליבת הסמכות הן של הממשלה והן של הכנסת, אלה דברים שמקומם לא יכירם.

לא, אני אומר לך, זה הדבר האנטי-דמוקרטי האמיתי, שקומץ שופטים מבטל החלטה של ממשלה נבחרת רק כי זה לא נראה לו מספיק. מתי נראה הצעת חוק שלך לביטול בית-המשפט העליון? מתי היא תוגש?

חבר הכנסת חסון, זה לא סוד שאני היום לא מכהן כחבר כנסת, אבל אני מזמין אותך להסתכל על הצעות החוק שהגשתי כאשר כיהנתי כאן כחבר כנסת. יש לך מספיק חברי כנסת פה שיעשו את זה.

לא רק שלא הצעתי לבטל את בית-המשפט העליון, הצעתי לחזק אותו ולהשיב אותו למקום הראוי לו על-ידי כך ששיטת הבחירה תשתנה וייושמו כללים, כפי שקיימים בכל מקום, לעניין שפיטות ולעניין זכות העמידה ועוד רשימה ארוכה של דברים. אני מוכרח לומר, אדוני היושב-ראש, שכל הדבר הזה גם מתנהל תחת מין מסך עשן כזה של כל מיני מילים גבוהות. למשל, באים ואומרים לנו לא פעם שההחלטה או החוק או המינוי, או כל פעם משהו אחר, הוא לא חוקתי.

יש לי הרבה מאוד ידידות והערכה לאחינו בני העדה הדרוזית, אבל אני לא ידעתי שמדינת ישראל אימצה לעצמה את עקרונות הדת הדרוזית. כי בדת הדרוזית, כפי שבוודאי לא מעט כאן יודעים, ההלכה היא נסתרת. יש חכמי הלכה מעטים שיודעים את התורה, ורוב בני העדה אינם מכירים אותה.

רבותי, לא יעזור. אפשר לצעוק, האם מנחם בגין היה אומר את מה שאתה אומר?

ז'בוטינסקי היה אומר מה שאתה אומר? לא מתאים לך. בימי מנחם בגין, שאתה האחרון שיכול לשאת את שמו,

עניין שכולו, אדוני השר, לא מתאים לך לדבר ככה על שופטי בית-המשפט העליון. איך אתה אומר על שופטי בית-המשפט העליון "יצורים"? אתה לא תאמר לי מה אני יכול להגיד ומה אני לא יכול להגיד.

סבירות, אני אומר לכם את האמת כפי שהיא: סבירות היא דבר שהוא בעיני המתבונן, לא מה שסביר בעינייך סביר בעיני,

לא מה שסביר בעיני חבר הכנסת אלאלוף סביר בעיני חבר הכנסת טיבי, מה יעשה המחוזי והשלום? גם הם לא רלוונטיים? הם בוודאי לא רלוונטיים, הם לא, חבר הכנסת חסון, אם בתי-המשפט יעשו מה שהם עושים בכל מדינה אחרת, את תפקידם, הם ישפטו על-פי החוק, הם לא יבואו במקום הכנסת, הם לא ייכנסו בנעליה של הממשלה, הם לא יחליטו מה סביר ולא סביר, כי הקביעה מה סביר, מהו סדר העדיפויות הסביר, מהי ההחלטה הסבירה, זה בדיוק הדבר שעליו הולכים אזרחי ישראל לקלפיות, זאת בדיוק הסיבה שהם משלמים לנו משכורת, כדי שנשב כאן ונקבל את ההחלטות האלה, לא כדי שמישהו אחר יחליט במקומנו,

לא כדי שמישהו אחר יכפה את השקפת עולמו עלינו. כל החלטה שמתקבלת ברוב היא בסדר? אין בזה, אין בזה שום אלמנט, שום אלמנט, עריצות הרוב. חבר הכנסת רוזנטל, בעניין של הסבירות אין שום אלמנט לא של ידע ולא של משפט, כל כולו בא מעולם של השקפת עולם ומעולם של מה שאדם רואה ומאמין בו בעיני עצמו, אדוני,

והדברים האלה, בכל הכבוד, הם לא מעניינו של בית-משפט, הם מעניינן של הממשלה ושל הכנסת. בשביל זה הן קיימות. הבאת את זה לכנסת בכלל? המתווה הזה בכלל לא עבר בכנסת. תביא את זה לכנסת, נראה אותך.

עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. אתם יודעים, הם גם יודעים להגיד לנו מה מידתי ומה לא מידתי. שוב הרטוריקה הזאת, לך תתווכח עם מישהו שאומר לך: זה לא מידתי. איך קובעים מידתיות, חבר הכנסת חסון? אנא, תשלח אותי, אתה למדת בבית-ספר למידתיות? אתה מכיר מקום כזה, שלומדים לדעת מה מידתי? יש בעולם כולו מקום כזה? זה בכלל עניין משפטי?

הדברים האלה הם דברים שבהשקפת עולם. המציאות, שבא קומץ שופטים וכופה את עמדתו על כלל אזרחי ישראל על-פי השקפת עולמו, ללא שום בסיס משפטי,

היא דבר פסול מיסודו, היא דבר פסול. היא הרבה מאוד דברים, אבל היא לא דמוקרטיה,

כי בדמוקרטיה יש שלטון חוק, לא שלטון השופט, חבר הכנסת חסון.

תודה לשר המקשר יריב לוין. בלי להביע שום עמדה בנושא פסיקות בג"ץ, אני רוצה רק לומר שבניגוד להערות שנשמעו כאן, לבג"ץ לא הייתה שום טענה על התהליך בכנסת, לא שום הערה של אף אחד מן השופטים על מה שהכנסת עשתה בנושא.

אדוני היושב-ראש, הכנסת התנהגה בעניין הזה למופת. לכן כדאי לציין את זה. הטענה הייתה על הממשלה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 50), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106),

2016, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה, הוראת שעה), התשע"ו 2016, הצעת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 18) (הודאת נאשם), התשע"ו 2016, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 224), התשע"ו 2016. מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות דיון מהיר בהצעות שהעלו חברי הכנסת קסניה סבטלובה,

יואל רזבוזוב וטלי פלוסקוב בנושא:

הצעת אי-אמון מטעם הרשימה המשותפת: רדיפת נבחרי ציבור באמצעות חקיקה גזענית ואנטי-דמוקרטית. תנמק את ההצעה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת הנכבדים, כבר נאמר רבות, מתחילת הקדנציה של הכנסת העשרים, על המדיניות המסוכנת שמובילה הממשלה הנוכחית בהנהגת ראש הממשלה בנימין נתניהו. הסברנו כמה מסוכן המדרון החלקלק של חקיקה אנטי-דמוקרטית העוברת כהרף עין בכנסת הזאת, אמרנו שמבול החוקים הגובלים בפאשיזם בא בעיקר מכיוונים פופוליסטיים של חברי כנסת ושל חברות כנסת שרוצים להתבלט, אבל בו בזמן החוקים האלה מכרסמים במה ששאר מעקרונות הדמוקרטיה במדינה הזאת. אבל תאמינו לנו, הפעם הממשלה ומי שעומד בראשה עוברים קו אדום. מי שניצח במערכת הבחירות האחרונה באמירה גזענית, כאשר בקול בהול קרא לציבור: שלטון הימין בסכנה, המצביעים הערבים נוהרים בכמויות אל הקלפיות, עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. לנו אין 15V, יש לנו צו 8. מעבר לשאט-הנפש ולגועל שמעוררת האמירה הזאת, יש בה ביטוי אמיתי לכוונות של ראש הממשלה אז וכיום, מר נתניהו. האמירה הזאת מבטאת את העמדה שלו, לפגיעה מתמשכת ועיקרית בזכות לבחור ולהיבחר. על מה בדיוק התרעם מר נתניהו, על זה שיצאנו להצביע? על זה שהשתמשנו בזכות האלמנטרית ביותר לכל אזרח במדינה מתוקנת, שמתיימרת להגדיר את עצמה דמוקרטית, ואפילו הדמוקרטית ביותר במזרח התיכון? ההתרעמות והבהלה היו מהשימוש בזכות להצביע, בזכות להשתתף במשחק הפוליטי, להיות נציגים ולהיות מיוצגים בכנסת ישראל. מר נתניהו, שנכשל, הוא וממשלתו הקודמת, בלחסום את ייצוג האוכלוסייה הערבית דרך העלאת אחוז החסימה, הרחיק לכת, והתחיל, כבר ביום הבחירות, במסע ההסתה שמטרתו להוציא את הייצוג של האוכלוסייה אל מחוץ למעגל הלגיטימציה. יש לא רק מסע הסתה גזעני, אלא מסע דה-לגיטימציה של האזרחות שלנו, שמתבטאת בזכות הייצוג הפוליטי של האוכלוסייה הערבית. בתחילת המושב הזה המשיך מר נתניהו את הכיוון שלו, ועמד מעל הדוכן הזה ואמר באופן הכי ברור, והקריא מתוך נייר, כך שאף אחד לא יגיד שזאת הייתה פליטת פה, ואף אחד לא יגיד שהוא לא בדיוק רצה להביע את זה, הוא הקריא את זה, מדף, שחור על גבי לבן, ואמר: חברי הכנסת הערבים, הקומוניסטים מבל"ד, הולכים אחרי דגלי "דאעש". זה לא שהוא התבלבל, הוא יודע בדיוק מה ההבדל בין הקומוניסטים לבל"ד ולתנועה האסלאמית. אבל האמירה הייתה מאוד ברורה: כולכם אותו דבר. כולם אותו דבר, וכולם מקושרים לטרור, ואת כולם צריך להוציא ממעגל הלגיטימציה. אין פרשנות אחרת. אין מישהו שיכול להסביר איך בדיוק, ואני ממש מתאפקת לא להגיד: איך בדיוק התחלק ראש הממשלה על השכל ואמר את זה. הוא שאל אותנו איך התחלקנו על השכל? אז איך, איך ראש ממשלה יכול להגיד דבר כזה על 20% מהאוכלוסייה שלו, ועל הנציגים של 20%, ועוד של כוחות יהודיים דמוקרטיים.

תסלחי לי, אני מדברת על האמירה שלו בתחילת הכנסת.

ותפסיקו לשכוח את התפקיד שלכם כאופוזיציה. לא שוכחת, ברגע שאת מגינה, את עומדת לצדו. תפסיקי, איילת. אני לא מוכנה שתגידו ש"חיזבאללה" הוא לא ארגון טרור. בושה. בושה שהאופוזיציה לוחמת דווקא בקול היחידי, הגלוי והברור, עם עמדה פוליטית אנושית ממדרגה ראשונה, וכן, דמוקרטית. מתי יגיע הזמן שתתעורר האופוזיציה הזאת? המטרה של לחוקק חוק כזה, חוק ההשעיה, בעיני היא המשך, המשך לחוק העלאת אחוז החסימה. המטרה אז הייתה לחסום כניסת הנציגים של הכוחות הדמוקרטיים היהודיים ושל האוכלוסייה הערבית לכנסת, לסתום את הפה של הכוחות שמתנגדים להמשך הכיבוש, שמתנגדים להמשך מדיניות הנישול, והדיכוי, והפשעים נגד שני העמים, לא נגד עם אחד. החוק הזה הוא המשך למדיניות הזאת, ומי שאומר משהו אחר, טועה. יציאת מר נתניהו אתמול במתקפה על המערכת המשפטית נובעת לא רק מהכאב על ההחלטה של בג"ץ בעניין הגז, וטוב שבג"ץ פסק כפי שפסק, ואמר באופן הכי ברור למר נתניהו: אתה לא יכול להמשיך לשרת את הטייקונים על חשבון העם. אתה לא יכול להמשיך את המדיניות הזאת, ויש, כן, בלמים. טוב שבג"ץ עשה את זה, והלוואי שהוא יעשה את זה בכל נושא ונושא. אבל המתקפה הזאת, על המערכת המשפטית, באה בעיקר כדי לכרסם בכוחה ובסמכותה, ואכן, להעביר לבית הזה גם את הסמכות השיפוטית. כי החוק שרוצים להביא היום או מחר, חוק ההשעיה, נותן לבית הזה את הסמכות השיפוטית, דבר שאין לו. אנחנו בית-מחוקקים, ואין לאף אחד מהיושבים פה סמכות לשפוט את הקולגה שלו, את הנציג שיושב על הכיסא שלידו, כי השפיטה שלו היא שפיטה פוליטית, ולא חוקתית, ולא נייטרלית. ומי שרוצה לעשות את זה בעצם נותן מכה אנושה למה שנשאר מערכי הדמוקרטיה במדינה. אני רוצה להגיד שיש כאלה שחושבים שחקיקת חוק כזה תהווה חרב מעל ראשנו, תשתיק אותנו, תגרום לנו לחשוב מאה-אלף פעמים אם ימצא חן מה שאני הולך להגיד במחנה השני, במפלגה הפוליטית השנייה, אחרת יוציאו אותי.

אומרת לכם, החרב הזאת לא תפחיד אותנו. אנחנו פה בכוח בחירתנו על-ידי האוכלוסייה שלנו, על-ידי מי שהצביע לנו, על-ידי הציבור הרחב שנתן בנו אמון. אנחנו נאמנים לערכים שלנו. ואני אומרת שוב, ממשלה שמובילה קו ימני קיצוני, שמכרסם בדמוקרטיה ונותן מכות גם למערכת המשפטית וגם למערכת הכלכלית והחברתית במדינה, שרוצה לגזול את הזכות האלמנטרית לבחור ולהיבחר מ-20% לפחות מאזרחי המדינה, מגיעה לה הצבעת אי-אמון. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אני מתכבד להזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין למסור את תשובת הממשלה על ההצעה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, אני מוכרח לומר לחברי הרשימה המשותפת בגילוי לב, שחוק ההשעיה שאנחנו נדרשים לו היום, בעיני הוא לא פתרון טוב. אני אומר את האמת. אני חושב שחבל שהגענו למצב כזה וחבל שצריך להביא בפני הכנסת חוקים מן הסוג הזה.

רוצה, לא, אני אומר בגילוי לב. אני חושב שקודם כול יש לנו היום בחקיקה חוק מאוד ברור, שלפיו היה צריך למנוע מחלק מחברי הכנסת של הרשימה המשותפת בכלל להתמודד לכנסת, מכיוון שהם לא עומדים בתנאי הסף שנקבעו בחוק-היסוד כדי להתמודד, משום שחלקם, לצערי הרב, תומכים בטרור ומסייעים לאויב במקום לייצג את אזרחי ישראל. אבל בית-המשפט העליון, פעם אחר פעם, אף שוועדת הבחירות המרכזית פעלה בדיוק על-פי החוק ופסלה אותם,

נכון, הנה, אתה רואה. מסתבר שהבעיה היא בעיה רוחבית. נכון מאוד, זו בדיוק המסקנה. בזה אני לגמרי מסכים אתך, חבר הכנסת גנאים,

אני, תבטל את בית-המשפט העליון, אני אומר עוד פעם, ישבו בבית-המשפט העליון,

לצערי הרב,

כתבו פסק-דין, פעם אחר פעם, שאישר את ההתמודדות של חברי כנסת כאלה אף שהם נפסלו, בניגוד מוחלט להוראות החוק, והביאו עלינו את המציאות הזאת שאנחנו צריכים להתמודד אתה עכשיו, מציאות בלתי סבירה ובלתי מתקבלת על הדעת, ומתוך מציאות כזאת גם נולדים צעדים שהם צעדים לא פשוטים, וחבל שצריך לנקוט אותם. אני מוכרח לומר אבל, חברת הכנסת תומא סלימאן,

ניסיתי כל הזמן לחשוב על איזה ביטוי,

פעם אמרו על אנשי מפלגת העבודה שהם "הומרצו", שמרצ המריצה אותם, אתם, אני לא יודע איך להגיד את זה, "התבלדתם", אני לא יודע איזו מילה אפשר לתת כאן. כשאתה מסתכל על ההיסטוריה של המפלגה שלך, של חד"ש, ואתה רואה איפה אתם עומדים היום, מדהים, באמת מדהים. עברתם תהליך, בעיני תהליך עצוב מאוד, שהביא אתכם למקום מאוד מאוד בעייתי, עם מעשים שאני מאמין שלא מעטים מכם לא שלמים אתם בכלל, בלשון המעטה. אבל אני חושב שמנהיגות זה אומץ לב ציבורי, זה לקום ולומר לאותם נציגים של סיעת בל"ד, שפועלים פה בדרך שבשום פרלמנט בעולם לא היו מאפשרים להם להתנהל: עד כאן. אבל אתם, במקום לומר את זה אתם נסחפים אחריהם, ובמקום לגנות אותם ממלמלים כל מיני דברי גיבוי. הם אפילו, לא מספיק,

הם כבר הגיעו למקום שכבר מיצו את כל האפשרויות של האשמת מדינת ישראל, הם עכשיו כבר מאשימים את סעודיה, מאשימים חלק ממדינות המפרץ, וכולם אשמים. רק יש צדיקים בעולם הזה, זה "חיזבאללה" וגורמים מן הסוג הזה. זה העולם שלהם. עכשיו אני שואל אותך ברצינות, חברת הכנסת תומא סלימאן: מה את רוצה שיקרה? שנמשיך לתת לזה לקרות? שנגיד שהכול בסדר? שנאפשר לדבר הזוי מהסוג הזה להתנהל באין מפריע? אז הנה אני אומר לך, ואלה בהחלט חדשות חיוביות, שראיית העולם כפי שהיא קיימת אצל אותם קומץ שופטים בבג"ץ, שדיברתי עליהם ארוכות קודם, היא לא ראיית העולם של הרוב המוחלט של אזרחי ישראל.

כפי ששמענו קודם מהוויכוח שלך עם חברת הכנסת נחמיאס ורבין, אפילו לא עם האופוזיציה, בגלל זה אתם לא משתמשים במערכת המשפטית. בחלקה הלא-קטן. העובדה הזו היא, אגב, נכונה לא רק כאן. תחשבי שהיה סנטור אמריקני שהיה בא ואומר בארצות-הברית: תשמעו, "דאעש" הוא בכלל הגורם החיובי, וצריך להעמיד לדין את החיילים האמריקנים שנלחמים בו, וכן הלאה, מה היה קורה אתו? מישהו היה נותן לו להמשיך לשבת, לקבל משכורת מהמדינה, לקבל מימון מפלגות בשביל דברי ההבל האלה והתועבה האלה?

אלה לא דברים של חופש ביטוי, אלה דברים שנועדו לנצל את חופש הביטוי ואת הדמוקרטיה כדי להרוס את המדינה מבפנים, כדי לסייע לאויביה מבפנים,

אני אומר לך את האמת, לטעמי, בניגוד מוחלט לעמדתם של לא-מעט מהאנשים ששלחו אתכם לכאן. אני הייתי מציע לכם לבדל את עצמכם מהתופעות האלה, מכיוון שאחרת אנחנו נמצאים כולנו במקום שאנחנו לא רוצים להיות בו.

אין לנו ברירה, ואנחנו צריכים להעביר חוקים ולקבל החלטות שבמקום רגיל לא היינו נדרשים להם, כי לא היינו צריכים להתמודד עם ניצול כל כך בוטה וכל כך ציני של הדמוקרטיה, של הפרלמנט, של הזכויות של חבר הכנסת, של המשאבים שעומדים לרשותו, לטובת סיוע ישיר לאויב בכל ההיבטים, התעמולתי, ההסברתי, בחלק מהמקרים הגענו כבר למצב שאפילו ברמה של הכוונת הטילים שלו לבתים של אזרחי ישראל. לכן אני אומר, חברת הכנסת תומא סלימאן, אל תתלונני, הכדור הוא לגמרי במגרש שלכם. תתנהלו אחרת, תעשו דברים אחרים, תוכיחו שאתם לא נמצאים במקום הזה, תקיאו מתוככם את התופעות הפסולות האלה, יהיה הרבה יותר קל, ויהיה גם הרבה יותר נכון, ואז באמת גם נוכל לקיים פה דיונים על הנושאים שבאמת רלוונטיים לציבור של אזרחי ישראל, ולא על דברים שבינם לבין טובת המדינה ואזרחיה אין שום קשר. תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. מטעם יש עתיד: המשבר העמוק עם יהדות העולם וההשלכות החמורות על מדינת ישראל. ינמק את ההצעה יושב-ראש יש עתיד חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש מדרש יפה במדרש רבה על ספר במדבר כ"א: כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם שווים זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו. המדרש מספר על זה שמשה רבנו לפני מותו פונה לקדוש-ברוך-הוא ואומר לו: ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך דעתן של כל אחד ואחד, ואין דעתן של בניך דומים זה לזה. וכשאני מסתלק ממך, בבקשה מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו. במונחים של היום, מה המדרש הזה אומר? המדרש הזה אומר: אתם לא מסכימים עם דרכם של הרפורמים ושל הקונסרבטיבים? אל תסכימו. מה הדרך הנכונה לטפל בזה? להרחיק אותם? להעליב אותם? לגרום לילדים שלהם להתנכר למדינת ישראל? פעם אחרי פעם עולים לדוכן הזה, לבמה הזו, שרים וחברי כנסת ומטיחים עלבונות נוראים ברוב-רובה של יהדות ארצות-הברית ובחלק גדול מיהדות אירופה. זאת היהדות? מה עם היהדות שהיא מסבירת פנים, שהיא מאירת פנים? ישראל, גם אם טעה, ישראל הוא? בשביל מה זה טוב לעמוד פה ולכנות אותם בשמות? מה זה תורם? אם נרחיק אותם, זה מה שימנע את ההתבוללות או שזה מה שיאיץ את ההתבוללות? מדינת ישראל היא לא רק ארצם של היהודים, היא גם בירתו של העם היהודי כולו, ובמקום לקרב אותם מרחיקים אותם. אדוני ראש הממשלה, אתה ראש ממשלת היהודים, אל תיתן ידך לפגיעה ביהדות העולם. בית-הכנסת הגדול ביותר באירופה הוא ה"דוהאני" בבודפשט. זה בית-הכנסת של המשפחה שלי. הוא שייך למה שנקרא במקור הקהילה הניאולוגית, הקונסרבטיבים הקדומים, של פעם. בחצר בית-הכנסת, ביקרתי שם יותר מפעם אחת, קבורים אלפי יהודים שהשמידו הנאצים. הם לא חשבו שהם לא יהודים, הם חיו כיהודים, הם התפללו כיהודים והם נרצחו כיהודים. אף אחד לא ניגש לסבא שלי במחנה הריכוז מאוטהאוזן ואמר לו: אתה קונסרבטיבי אז אתה לא יהודי באמת, בוא נוותר לך על ההוצאה להורג. ישראל היא היום המדינה המערבית היחידה שבה אין חופש דת ליהודים. רק בישראל יש יהודים שאינם יכולים להתחתן על-פי אמונתם, ללכת למקווה על-פי אמונתם, לעלות למקומות הקדושים על-פי אמונתם. האם אנחנו אומרים לרוב העם היהודי שהוא לא רצוי בארצו-שלו? מעבר לפגיעה שיש בזה בקודשי ישראל, יש בזה גם פגיעה בביטחון הלאומי של ישראל. אל מי אנחנו הולכים כשיש הסכם גרעין עם האיראנים? אל מי אנחנו הולכים כשיש משא-ומתן קשה עם הממשל האמריקני על הסכם הסיוע הבא? ממי אנחנו מבקשים שיעזור לנו למנוע מכירות של נשק מתקדם למדינות העולם הערבי מתוך ההכרה בעיקרון שנשק מתקדם שמגיע למזרח התיכון במוקדם או במאוחר יגיע לידיים הלא-נכונות? ממי אנחנו מבקשים עזרה? מיהדות העולם. יש פה פגיעה ממשית בבריתות האסטרטגיות שלנו, מפני שהקהילות היהודיות הן אלה שיוצרות את הכוח הפוליטי של ישראל בכל מקום. בשנה האחרונה שוב ושוב ושוב ושוב אמרו לי בכירים בקהילות היהודיות: אם זה היחס שלכם אלינו, אז אל תבואו לבקש מאתנו עזרה מול המוסדות הבין-לאומיים או מול כל הממשלות. בזמן המאבק על הסכם הגרעין עם איראן, כשראש הממשלה עשה וידיאו-קונפרנס עם הקהילות היהודיות וביקש את עזרתן אל מול הקונגרס, אז הם עזרו, אבל אחר כך הם באו ואמרו לנו בשקט: תדעו, זו הפעם האחרונה, מפני שאנחנו לא יכולים לשאת יותר את העלבונות שמוטחים בנו פעם אחר פעם מעל הדוכן הזה. יש פה פגיעה מתמשכת במחויבות של הקהילות כלפי ישראל, שיוצרת פגיעה מתמשכת של הממשל כלפי ישראל, שיוצרת פגיעה מתמשכת במדינת ישראל. מורי ורבי, פרופסור אבי שגיא, שהוא איש דתי, לימד אותי שהמילה סובלנות מקורה במילה סבל, היא באה מזה שלא פשוט לקבל את האחר ואת השונה, זה סבל, זה כרוך בסבל לשאת את זה שהוא כל כך אחר ממך, שהוא לא מסכים אתך, שהוא מרגיש אחרת ממך. אבל זה הרי התפקיד שלנו בעולם, והתפקיד שלנו פה כנבחרי ציבור. הרי זה התפקיד שלנו בעולם כיהודים, להיות סובלניים כלפי האחר, להכיר בזה שלהיות שונה זה לא להיות רע, להכיר בזה שיש לנו תפקיד לקבל אותם גם אם אנחנו לא מסכימים אתם. אם ימוססו את ההסכמות לגבי הכותל, אם יעבירו את חוק המקוואות, אם ימשיכו לעמוד פה על הדוכן ולנסות להוציא את הרפורמים והקונסרבטיבים מכלל ישראל, אנחנו נאבד את רובה המכריע של יהדות העולם. זה מסוכן, זה חסר אחריות, ובעיקר, זה מאוד לא יהודי.

אני מודה לחבר הכנסת יאיר לפיד, ומזמין את השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין להשיב על הצעת האי-אמון. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, זה תמיד אתגר לדבר אחרי שר האוצר לשעבר וחבר הכנסת לפיד, אבל בזמן האחרון זה הפך כמעט למשימה בלתי אפשרית,

אחרי שיעורי תורה מלומדים כאלה, רוויי ציטטות, אני באמת מודה שאני קצת הוא מדבר נגד כפייה דתית,

אני באמת קצת מתקשה. הייתי מתפתה והייתי מצטט כמה דברים מהקוראן, אבל מכיוון שנמצא פה חבר הכנסת גנאים, אני חושב שזה גם יהיה סיכון גדול מדי, להעמיד את היכולת שלי במבחן מולו,

אצטרך, אדוני, להסתפק בתשובה עניינית.

לא הבנתי? זה אומר שהיכולת שלי והידע שלי כבוגר המגמה המזרחנית, וכמי שעסק בנושאים האלה הרבה שנים, יש לי איזו מידה של ידע גם בנושא הזה, בוא נאמר כך. אם תהית מה התוכניות שלי מבחינת המרת דת, אז אני לא שם. אל תתלה תקוות, חבר הכנסת גנאים, לא נגזים. רבותי, תראו, חבר הכנסת לפיד, תראה, אני לא חושב שהיה ראש ממשלה במדינת ישראל שהנושא של הקשר עם יהדות התפוצות היה כל כך מרכזי בעשייה היומיומית שלו, שמשקיע בנושא הזה לא רק כל כך הרבה זמן, אלא גם משקיע בו משאבים עצומים מבחינת התשומות של המדינה, שמעורב באופן אישי בהרבה מאוד פרויקטים שנעשים בתחום הזה, ואני אמנה כאן רק רשימה קצרה, והיא כמובן חלקית. נתחיל אולי מפרויקט "תגלית", פרויקט שהתחיל בכהונה הראשונה של ראש הממשלה ותקציבו שולש בכהונה השנייה, שהביא עד היום יותר מחצי מיליון יהודים, אגב מכל הזרמים, למדינת ישראל. אנחנו קיבלנו רק לפני חודשיים החלטה לאמץ שלב נוסף בפרויקט, שמהווה עוד נדבך מיוחד ותרומה נוספת לקשר עם הצעירים.

חיבר את הצעירים האלה גם ליהדות, גם למדינת ישראל. אני יכול לומר באחריות מלאה, פשוט הציל דור שלם שהיינו מאבדים לחלוטין, פרויקט שראש הממשלה מוביל, משקיע בו משאבים כספיים עצומים מקופת המדינה, משקיע מאמץ עצום לעודד תורמים לקחת בו חלק, וזה כמובן, כדי שלא יהיה ספק,

זה לא אלקטורלי, זה לא על סדר-היום בבחירות וכן הלאה. ניקח את פרויקט "מסע", שגם בו הממשלה משקיעה עשרות-מיליוני שקלים כל שנה, יחד עם הסוכנות, להביא צעירים מהתפוצות לתקופות ארוכות יותר, שבהן הם באמת חווים את החוויה הישראלית,

משתלבים כאן בתוך החברה. אנחנו עוסקים המון בעידוד וקליטת עלייה, הרבה מאוד החלטות ממוקדות שהיו רק לאחרונה, בהובלה של שר הבריאות, ובדגש, אני יכול לומר, שראש הממשלה, והייתי בישיבת הממשלה כשהנושא הזה עלה, בדגש מאוד גדול שראש הממשלה שם ונתן רוח גבית והציב את הדבר הזה בראש סדרי עדיפויות, לטפל בנושא של הכרה בתעודות ובמקצועות של יהדות צרפת, כדי לאפשר לאותם יהודים לבוא ולהיקלט כאן בתנאים יותר קלים. אני חושב שמושקעים בנושאים האלה,

מאמצים מאוד מאוד גדולים, במעורבות אישית וישירה של ראש הממשלה. יש יוזמה שאתה בוודאי מכיר: ביוני 2014 הגיש משרד ראש הממשלה, בשיתוף עם הסוכנות, החלטת ממשלה שנקראה "יוזמת העם היהודי", שהמטרה שלה הייתה באמת ליצור איזה הידוק וחיזוק של הקשר. אגב, אני לא הייתי אז בישיבת הממשלה, מספרים לי, אני מניח שזה נכון ולא מטעים אותי, שלתקצוב הנושא היה אז רק מתנגד אחד,

וזה היית אתה, חבר הכנסת לפיד, בתפקידך דאז כשר האוצר.

התנגדותך לא רק נאמרה, אלא גם נשמעה, והביאה לכך שהיקף החלטת הממשלה צומצם, והתקציב צומצם, וכמובן נפגעו חלק מהפרויקטים האלה שראש הממשלה רצה לעשות.

לא מבקר אותך, אני מניח שאתה ראית איזו תמונה תקציבית, אבל לבוא היום ולהגיד לראש הממשלה, שרוצה לתקצב את הדברים האלה, ולבוא אליו בטענות, אני לא חושב שזה נכון. אתה לא עונה בכלל על הדברים, אגב, תמיכת יהדות ארצות-הברית היא היום לא רק במדינת ישראל,

גם בגיבוי האישי לראש הממשלה, בשיאים שלא היו בהם בעבר.

גם תוך כדי המאבק הלא-פשוט שהיה סביב סוגיית הגרעין, והוויכוח שהיה סביבו, התמיכה שראש הממשלה זכה לה על עמדותיו בתוך יהדות ארצות-הברית הייתה יותר גבוהה,

גם ממנהיגים אמריקנים מכהנים וגם מכאלה שרוצים לכהן, ומועמדים, וכן הלאה, שנבדקו כולם באותם סקרים. אם כל זה לא מספיק, אני חושב שראש הממשלה עשה מעשה אמיץ, אתה יודע, גם כשיש ביקורת אפשר לצד הביקורת גם לומר לפעמים דברי שבח, כי לפעמים גם הם מגיעים, אני חושב שהוא עשה מעשה אמיץ כאשר הוא הביא לממשלה את ההחלטה בסוגיית הכותל, ואני אומר את זה דווקא כאחד שמודה, אני לא ממש שלם עם ההחלטה הזאת. הוא הביא החלטה, שוב, שהוא יכול היה להתחמק ממנה, יכול היה לדחות אותה, יכול היה לגלגל אותה למקום אחר. הוא, אני חושב, קיבל החלטה אמיצה מאוד, להביא את הנושא הזה בפני הממשלה ולנסות לאשר אותו, ולקבל תמיכה בו שתאפשר להשלים מהלך היסטורי, אני אומר שוב,

באופן אישי, לגמרי לא קל לי אתו.

ופה, גברתי היושבת-ראש, תראו איך התבקשתי להשיב על שלוש הצעות אי-אמון בשלושה נושאים שונים, כמו שהסביר כאן יושב-ראש הכנסת, ולכן במקום שאשיב על הנושא בנאום אחד נתבקשתי לעלות שלוש פעמים, אבל ראו זה פלא, בין כל שלושת הנושאים היה חוט מקשר: בכולם צץ ומופיע בג"ץ: אז פעם אחת זה היה בעניין הגז, ששם הוא מכתיב לנו את ענייני חיינו, פעם שנייה זה היה בעניין האי-אמון של הרשימה המשותפת וחוק ההשעיה, שנדרשנו לו כי בג"ץ לא פסל את אותם חברי כנסת תומכי טרור, בניגוד מפורש להוראות חוק-היסוד, והנה, גם כאן, לא יבשה הדיו על ההחלטה בעניין הכותל, והנה, בעיתוי מקרי כמובן, לגמרי, שופכים שמן לתוך המדורה, ובאה ההחלטה על המקוואות. כאילו לבוא ולומר: רציתם להשיג איזו הסדרה? רציתם לעשות איזה מהלך של קירוב? רציתם לנסות ליצור רגיעה בתחום הכל-כך רגיש הזה?

פתאום, לא ניתן לכם. דווקא עכשיו נכניס לכם את הפסיקה הזאת.

בג"ץ, כרגיל, אלא מי?

גם היא פסיקה שכולה בהשקפת עולם, שלא נשענת על שום אדנים משפטיים. אתה מדבר על בג"ץ,

אמרתי, הסברתי. אפשר יהיה לראות את השידור החוזר, אם זה מעניין. אמרתי: בשעה שהתקבלה ההחלטה על הכותל, הנה פתאום הופיע לו פסק-הדין בעניין המקוואות. אני אומר דברים ברורים. כאילו במקרה, בעיתוי הזה. הכול פה מקרי לגמרי. יש עתירות שיושבות שנים ומחכות, אבל את זה מייד היה צריך באותו זמן. לגמרי במקרה. ואני אומר, ושלא תהיינה כאן אי-הבנות, אני מאמין, ואני חושב שזו גם עמדת הממשלה, שמדינת ישראל היא לא רק מדינתם של כל היהודים בעולם, אלא שכל יהודי נולד כאילו עם שובר,

שמאפשר לו לגור כאן ולחיות כאן ולהיות אזרח במדינה הזאת, אם ירצה, מתי שירצה, בלי שום תנאים. והזכות הזאת נתונה לכל יהודי באשר הוא, ואנחנו רוצים לראות את כל יהודי העולם באים לכאן, תהיה השקפתם אשר תהיה, ואנחנו חושבים שכל יהודי העולם צריכים לגבות את מדינת ישראל, גם כאשר הם לא תמיד מסכימים במאה אחוז עם כל מהלך, ואם הם רוצים לשנות את המדיניות, הדרך היא לעלות לארץ ולהיות שותפים כאן לעשייה ולהשפעה. אני לא מקבל, חבר הכנסת לפיד, את ההתניה שאומרת: תישא ממשלת ישראל חן בעינינו, נואיל בטובנו לתמוך במדינת ישראל. בעיני זה פסול, כשם שאני לא מעלה, במחשבה הרחוקה ביותר, שנגיע אי-פעם ליום נורא ואיום שבו מישהו יעז לומר לאיזה יהודי בעולם: יישאו עמדותיך ומעשיך חן בעינינו, נסכים שאתה תהיה אזרח מדינת ישראל. אני חושב שהדבר הזה הוא משותף לכולנו, ועליו אנחנו צריכים לעמוד, ואני יכול לומר באחריות מלאה: ראש הממשלה ימשיך לעסוק בחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות, ימשיך להשקיע בזה הרבה מזמנו, להציב את זה במקום גבוה, בראש סדר העדיפויות של הממשלה, ואנחנו נמשיך לקיים את כל אותם פרויקטים רבים שאנחנו עושים, לקרב, ואני מאוד מקווה שבתהליך הקירוב הזה יעזרו לנו, ולא יפריעו לנו.

אנחנו עוברים להצעת האי-אמון הבאה: הכישלון המתמשך של ראש הממשלה ושר הביטחון בטיפול באתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל, של ישראל ביתנו. ינמק את ההצעה חבר הכנסת עודד פורר. בבקשה. ישיב עליה שר הביטחון חבר הכנסת משה יעלון.

היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בהצעת האי-אמון הזאת אני דווקא רוצה לדבר על משהו שממשלת ישראל כן הצליחה בו. היא הצליחה להרגיל את הציבור. היא הצליחה להרגיל אותו לטפטופי הדקירה היומיומיים, להרוגים, לפצועים, לפיגועים. היא הצליחה להרגיל את כולם, כך שלפעמים נראה שפיגועי הדקירה האלה הם משהו יומיומי כזה, רגיל. חלק משגרת יומנו. הם אפילו לא פותחים כבר את מהדורות החדשות בדיווח על פיגוע דקירה. במקרים מסוימים, אפילו, בשבועות האחרונים, דיווחו על זה באייטמים של פחות מדקה. הם אפילו, בממשלה הזאת, הצליחו להרגיל אותנו גם לטפטופי ירי מעת לעת מכיוון רצועת-עזה לדרום הארץ. ממש הצלחתם. זאת הצלחה של ממשלה שטומנת את ראשה בחול. ממש כמו בת-היענה שחושבת שטמינת הראש בחול תציל אותה מאיזה אובדן, כך גם ראש הממשלה ואתה, אדוני שר הביטחון, אתם חושבים שאם תמשיכו להגיד לנו שזאת לא אינתיפאדה, ואנחנו לא נמצאים בעיצומה של איזו מערכה נגד הטרור, אנחנו נחשוב שבאמת הטפטופים האלה, של הדקירות והירי מהרצועה, אלה טפטופים של גשם, ככה, באמצע שנת בצורת. אז אולי כדאי שאנחנו כאן נצלצל בפעמונים, ננסה להעיר את הממשלה הזאת, נגיד לראש הממשלה ולשר הביטחון: תתעוררו. כבר חצי שנה שאזרחי ישראל מסתובבים בחשש ברחובות, שירושלים ריקה ממבקרים ומתיירים, שבעלי עסקים ברחבי הארץ נמצאים על סף קריסה, בגלל המצב הביטחוני הרעוע. אדוני שר הביטחון, התיירים נטשו לא רק את ירושלים, הם נטשו גם את יפו, ואת תל-אביב,

ולצערי, אתם כנראה חיים באיזה סרט, כי אתם בעיקר מתאפרים ומצטלמים, ממש כמו בסרט, ועסוקים בספינים ובמסיבות עיתונאים, ומישירים מבט חמור סבר למצלמה, באיפור כבד, ומשקרים לציבור, ומספרים לו שגל הטרור הזה דועך. ואתם אומרים באותה נשימה לציבור: אנא, שמרו על ערנותכם.

חברי חברי הממשלה, נראה לי שאתם נרדמתם בשמירה. חצי שנה של עשרות הרוגים ופצועים, חצי שנה שהחברה הישראלית מתבוססת בדם של פיגועים, ונראה שאתם לא מבינים מה קורה כאן. הרי לא צריך להיות, אדוני שר הביטחון, לא צריך להיות חבר קבינט כדי להבין שמדינת הטרור בעזה אחראית ודוחפת אותנו לתוך מעגל הדמים הזה. הרי לא צריך להיות, אדוני שר הביטחון, חבר קבינט כדי להבין שהרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון מתחרה עם ה"חמאס" מי ישלוט ברחוב, ומנסים לקנות את השליטה בכספי דמים שמשולמים לרוצחים ולמפגעים לפי תעריפים, כמה מקבל רוצח שיושב בכלא, כמה מקבל מי שרק פצע וכמה ישלמו למי שרק זרק אבנים. אפשר פשוט להקשיב, להקשיב להצהרות, אפילו לקרוא את העיתונים, ולשמוע מה מדווחים,

את ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית שמשרד החינוך שלנו אמור לבדוק, ולהבין שההסתה והשנאה לישראל מקבלות רוח גבית משם. אלה הם אותם המפגעים שאתם משלמים להם, ומעבירים להם תקציבים, ומוחלים להם על חובות שלהם לאזרחי ישראל ולחברות הישראליות. אתם שומרים עליהם.

לדוגמה, רק אתמול פורסם שאסמאעיל הנייה מצהיר שהאינתיפאדה נכנסת לשלב החדש, של השימוש בנשק חם. בנאום בעצרת של "חמאס" ברצועת-עזה, תחת הכותרת: המהפכה שלנו מוקדשת לירושלים, אומר הנייה, כך דווח באמצעי התקשורת, מטרת האינתיפאדה היא לסלק את הכיבוש מכל פלסטין, והאינתיפאדה חונכת היום את השלב השלישי שלה, והוא הפיגועים המזוינים.

אתם עוד עסוקים בלספר לנו שגל הטרור הזה דועך, ומספרים שלנו שהחסינות שנתתם מפני סיכול ממוקד לראשי ה"חמאס" בעזה בסיומו של מבצע "צוק איתן" היא ההרתעה שלנו. אתם מנסים לגרום לנו להאמין שאנחנו באמת באיזה סרט. אבל, חברים, הסרט הזה נגמר. המציאות הזאת טופחת על פניכם. לצערי, היא טופחת גם על פניו של הציבור הישראלי, שאיבד את האמון בכם. וכששואלים איך להילחם בטרור, אני חושב שאתם יודעים את התשובות, אתם רק מפחדים לקבל את ההחלטות. אתם חוששים להנהיג ולהוביל את מה שאתם יודעים שצריך לעשות, כי אתם עסוקים באיזו הישרדות פוליטית במקום בהנהגה. ואני רוצה לצטט לך, אדוני שר הביטחון, מה שכתב פעם מישהו על השגיאות הקשות שעשתה ממשלת ישראל בטיפולה ובהתמודדות שלה נגד הטרור: 1. הממשלה ניסתה למסור את מלאכת המלחמה בטרור בקבלנות משנה למישהו אחר, במקרה הזה, לפטרוני הטרוריסטים עצמם. מוכר לכם, לא? 2. הממשלה כבלה את ידיהם של כוחות הביטחון ושללה את האפשרות להיכנס לערי המקלט של הטרוריסטים או להלום בהן, והקימה במו-ידיה שטחים בלתי פגיעים שמהם אפשר לנהל מעשי טרור, ממש כמו שקורה בדרום הארץ, ברצועת-עזה, בחסותנו, עם איזשהו הסכם חסינות שנתנו להם, 3. הממשלה שחררה אלפי טרוריסטים כלואים והתירה להם להיכנס לשטחים האלה, ורבים מהם נטלו מייד את נשקם וחזרו לעיסוקם הישן, 4. הממשלה חימשה את הטרוריסטים, ואפשרה להזרים לעזה וליהודה ושומרון ללא הגבלה כלי נשק שמצאו את דרכם למאגרי המיליציות וכנופיות הטרור. אדוני שר הביטחון, את הדברים האלה כתב ראש הממשלה בספרו "מלחמה בטרור", שבו הוא מסביר מה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו צריכים להילחם בטרור. אולי כדאי שתסיקו את המסקנות ותבינו שאתם כנראה לא בנויים למאבק הזה, כי זה לא מספיק לכתוב. אתם הפניתם עורף לכל מה שהטפתם לו לאורך כל השנים, הפניתם עורף לביטחון, לנחישות ולאומץ, הפניתם עורף למחנה הלאומי. אתם לא באמת מוכנים להילחם בטרור הזה. אתם מגיבים, ולא יוזמים. מדינת ישראל נוקטת קו הגנתי במקום לנקוט קו התקפי ובמקום לתת לצה"ל לנצח ולחתור למציאות חדשה, אולי חדשה-ישנה, כי פעם זה היה, מציאות שבה הטרוריסט מפחד, ובורח ומסתתר, ולא מציאות שבה חפים מפשע מפחדים לצאת לטייל ברחובות, ולא מגיעים לרחובות ירושלים כדי לטייל בה לפני שהם חושבים פעמיים. אתם מפחדים, ואז אתם גם מגיבים בהיסטריה על איזה סרטון של "בצלם", מוציאים תגובה ותיקון לתגובה, במקום לתת גיבוי לחייל שיכול להיות שטעה, אבל את הדברים האלה צריך לבדוק ולא לתת איזו הצהרה פומבית מיידית ולשחוט אותו על המזבח של הסרטונים. בסוף אתם ואנחנו שלחנו אותו. אתם קוראים לחיסול "חמאס" בעזה, אבל ביום מבחן נותנים לו חסינות. וראש הממשלה, שהתבטא בחריפות נגד ההתנתקות, הוא בסוף גם הצביע בעדה, והוא אותו ראש ממשלה שכנראה חושש גם לבצע את מה שהוא כתב בספר שלו. חברים, אין לציבור הישראלי אמון ביכולת שלכם לנצח במאבק הזה. אין שלום, אין ביטחון, אין סיבה לתמוך בכם, ולכן אני קורא לכנסת לתמוך בהצעת האי-אמון שהגשנו היום.

ישיב שר הביטחון חבר הכנסת משה יעלון. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שומע בחודשים האחרונים הרצאות מלומדות על איך להילחם בטרור, איך לנצח את הטרור. הרבה ססמאות פופוליסטיות, לצערי, תוך התעלמות גם מהמציאות, גם מהעובדות וגם מההישגים. נער הייתי וגם זקנתי, באשר לאתגרי ביטחונה של מדינת ישראל, ואני יכול להגיד בביטחון שגבולותינו שקטים באופן חסר תקדים, אם גבול הלבנון, אם הגבול עם סוריה, שתי זירות לא יציבות שבקלות אפשר היה להסתבך בהן, לגרום לזה שהקנים יופנו אלינו, היו ניסיונות, בעיקר איראניים, להפנות קנים אלינו, ורמת-הגולן פורחת ומשגשגת, ויישובי הצפון פורחים ומשגשגים, ואפשר לעבור, כמובן, גבול הירדן מובן מאליו, לכאורה, לא פרי מדיניות, גבול מצרים, שגם שם ספגנו בעבר פיגועים לא פשוטים, גם זה מובן מאליו; ואפילו רצועת-עזה, שפה ושם יש ירי של "דאעש", שקט חסר תקדים באופן יחסי לשנים עברו. וכל זה נובע לא ממזל, ולא מעצות מטופשות, תסלחו לי, אלא ממדיניות אחראית, שקולה, שמסתכלת על מה שמתרחש באזור לא באופן נאיבי, כאביב ערבי, אך מנגד לא מגדירה את הכול כחורף אסלאמי, אלא מחפשת הזדמנויות המבוססות גם על עוצמתה של מדינת ישראל והיותה מרתיעה את אויביה, וגם על אינטרסים משותפים עם מדינות שכנות, וגם גזרים, מול מי שלא מרים עלינו יד, כולל מול רצועת-עזה. העובדה שה"חמאס" מאז "צוק איתן" לא ירה ולו כדור אחד והעובדה שהחיים מצליחים איכשהו להתקיים ברצועת-עזה הן פרי מדיניות מושכלת, שקולה אחראית, ולא נובעת מססמאות כאלה ואחרות שנשמעות חדשות לבקרים. זה ססמאות של חיילים. גל הטרור ביהודה ושומרון,

הוא גל שאנחנו צריכים להתמודד אתו, הוא אתגר, הוא קודם כול נובע מלא-מעט תופעות שאין צורך כאן לפרט ולהסביר, אבל גם מההצלחה הסיכולית של שירות ביטחון כללי, צה"ל, משטרת ישראל, למנוע מארגוני הטרור המאורגנים לבצע פיגועי התאבדות קשים. הם היו מאוד רוצים לעשות את זה. ואותן עצות שניתנות לנו: לכו ל"חומת מגן 2"; תעברו מהגנה להתקפה, אז אני רוצה לחדש לכל המייעצים הללו, שאנחנו בהתקפה מאז "חומת מגן". קמים בבוקר ואזרחי ישראל שומעים: נעצרו עשרה, נעצרו 20, זאת ההתקפה. בשביל זה לא צריך להפעיל אוגדות, בשביל זה מכניסים כוחות קטנים, מסוערבים או לא מסוערבים, מבצעים את המעצר בלב מחנה הפליטים או בקסבה ויוצאים החוצה. לכן, עצות מן הסוג הזה, או מן הסוג של: למה אינכם עושים סיכול ממוקד ביהודה ושומרון, אנחנו זקוקים לסיכול ממוקד? אם יש מידע על מחבל בלב שכם, כוח נכנס ומוציא אותו. לא צריך להפעיל מטוסים, לא צריך להפעיל מסוקים, מבצעים את הפעילות לאורך זמן. וההצלחה הסיכולית הזאת הביאה לזה שכשארגוני הטרור אינם מצליחים, ונוסף על זה יש הסתה,

יש הסתה, לא צריך ללמד אותי על החינוך הפלסטיני, נושא שפקח את עיני עוד כשהייתי ראש אמ"ן ליחס עתיד הסכסוך הישראלי פלסטיני, נושא שאנחנו מתמודדים אתו גם בלחץ בין-לאומי על הרשות, לא בהכרח בהצלחה, כי יש גם נרטיבים אחרים בעולם, או תפיסות אחרות, גם ביחס לסכסוך הזה, לא כולם רואים את הדברים עין בעין כמונו. יש כמובן הסתה ברשת, ההתרחשויות באזור, "דאעש" וכו', כל אלה משפיעים על אותו אחד או אחת, לרוב בגיל צעיר, שמקבלים החלטה לעשות מעשה. גם נגד הגל הזה אנחנו נותנים מענה. אז נכון שהוא לא מענה של 100%, אבל הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה, והיא לא נובעת מזה שנהיו יותר ציונים בצד השני. זה נובע מזה ששכללנו את יכולת ההתרעה והסיכול, גם של המפגעים הבודדים, מנוכחות יותר כוחות בשטח שמבצעים פעילות, כך שאם קורה משהו הם מייד במקום כדי לפעול, בין שזה משטרת ישראל, בין שזה צבא הגנה לישראל, וגם נגד הגורמים המסיתים אנחנו נוקטים לא-מעט פעולות, כמו סגירת אמצעי תקשורת,

פעולות אחרות שהשתיקה יפה להן כאן, כדי להתמודד גם עם התופעה הלא-פשוטה הזאת. ואנחנו גם מענישים, מענישים את המחבלים, שרובם לא יוצאים חיים מהאירועים אתנו, אחרים נעצרים, הריסת בתים, אי-מתן אישורים לבני משפחה ממעגל ראשון ושני מטעמים של אולי יהיה רצון לנקום אחרי שמישהו מהמשפחה עשה פיגוע, כל הצעדים הללו ננקטים. אבל במקביל, לנוכח אלה שצועקים עלינו,

תחנקו את הפלסטינים, אנחנו נוקטים מדיניות שאנחנו מאפשרים למי שאיננו מעורב בטרור לחיות את חייו, אפילו בכבוד וברווחה, שיצא לעבוד בישראל, שיצא לעבוד בהתיישבות, באזורי תעשייה, קבלנות משנה לחברות ישראליות, ייצור ומכירה לשוק הישראלי. ולכן, הססמאות המתלהמות לא היו מביאות ביטחון, אלא להפך, ואנחנו נוהגים גם בזה במדיניות אחראית ושקולה. ולכן, כל מי שנותן לציבור איזו תחושה שיש לו איזה פתרון, איזה רעיון של "זבנג וגמרנו", זורה חול בעיני הציבור, ולצערי, אני שומע את זה לא מעט מלא-מעט גורמים פוליטיים שמטעים ומוליכים שולל את הציבור. ומילה אחת על סרטון "בצלם", האירוע בחברון. מה שקרה בחברון הוא אירוע חמור, מה שגרם לתחקיר האירוע זה לא הסרטון של "בצלם". בלי להיכנס כאן לפרטים, המפקדים שנכחו באירוע הבינו שיש פה אירוע חמור של חייל שסרח, ולכן כבר מייד, ברמת הפלוגה, ברמת הגדוד, ברמת החטיבה, היה תחקיר ראשוני כבר ביום חמישי, שהשורה התחתונה שלו הייתה דיווח לרמות הממונות. יש פה אירוע חריג של חייל שסרח, ולא של גיבור. ומי שהחליט להעביר את העניין מהטיפול הפיקודי, שהוא היה הטיפול הראשוני, אל הטיפול של חקירת מצ"ח וחקירה פלילית, זה מפקד החטיבה שסיכם את התחקיר הראשוני של האירוע עוד לפני שהסרטון פורסם. כשלנו היה ברור שזה המצב, וזה דווח למעלה בצינורות האוגדה, אלוף הפיקוד, שדרך אגב, עשה תחקיר למחרת לא על האירוע בשטח, על התפקוד של המעטפת, של המ"פ, של המ"מ. אלה שטוענים שיצאנו החוצה בהכרזות עוד לפני החקירה, היה תחקיר ראשוני כבר ביום חמישי, עם תוצאה מאוד ברורה, לצערי, של חייל שסרח. ואז חקירת מצ"ח מתקיימת, ומאז, מניפולציות. את החייל שסרח, שזכותו בבית-הדין עומדת לו, ולכן אינני מתייחס לפרטים, יש תביעה, יש סנגוריה. התחקיר הפיקודי שם שורה תחתונה מאוד ברורה, שהיה חשוב שנאמר מייד, גם הרמטכ"ל, גם שר הביטחון וגם ראש הממשלה, איפה אנחנו רואים את האירוע הזה. אנחנו לא כמו הצד השני שאיננו מגנה טרור. כשאצלנו מישהו סורח, אנחנו מעמידים את הדברים מייד במקומם. ולכן ההתלהמות הזאת, והוצאת המידע השקרי, והמניפולציות, וההתקפות על הרמטכ"ל, עלי עוד מותר, פוליטיקאי, ועל ראש הממשלה, על הרמטכ"ל, רבותי, מה אתם רוצים פה, צבא מתבהם? צבא שאיבד חוט-שדרה מוסרי? אני גאה בזה שהמ"פ הצביע על זה שזה אירוע חריג, ומייד המג"ד הבין, והמח"ט. והמח"ט דרש חקירת מצ"ח לנוכח הממצאים. ולצערי, גם מתוך הקואליציה, כולל שר, שבמקום להתקשר לשר הביטחון, לבדוק פרטים לפני שהוא יוצא לתקשורת, מתקשר כדי לעודד, כדי לתמוך, ויש פה חברי כנסת שרוצים להגיע מחר לעודד אותו בבית-הדין. רבותי, מי שפועל כמו שצריך מקבל גיבוי מלא, מי שסרח צריך לתת את הדין. ועכשיו זה שם. פיקודית, ברור לחלוטין מה יהיה סופו של החייל שסרח, ואני מבקש מכם לא להתערב בדברים שבסופו של דבר הם באמת בנימי הנפש. יש תחקיר מבצעי, תאמינו לי, יודעים לעשות את זה. הרמטכ"ל יודע, אלוף הפיקוד יודע, המפקדים מתחתיו יודעים לעשות את זה, וטוב שכך. האמירות האלה מבלבלות את החיילים באשר הם. אחר כך אנחנו נבדוק אם יש קשר בין ההתלהמות ברשת וכל מיני אמירות של פוליטיקאים לגבי זה שהחייל קיבל החלטה לעשות מעשה שהוא עבירה על החוק, על ערכי המוסר שלנו ועל הוראות הפתיחה באש. לכן אני מציע בזה גם זהירות.

לא מייד למישור הפוליטי, להתקפות אישיות, אומרים ככה,

לא נותנים גיבוי, תוקעים סכין בגב. רבותי, תאמינו לי, גם בזה אני בקי. תמיד העדפתי טיפול פיקודי, אבל ברגע שזה חוצה קו מסוים, זה לא נגמר בטיפול פיקודי, זה עובר גם אל המישור הפלילי,

לצערי, המקרה הזה. אתה חושב שהגיע להרוג את האזרחים, זו העת לגלות אחדות. הוא הרוצח. זו העת לתמוך במדיניות הממשלה, לא רוצח? הוא הרוצח. בפעילותה נגד הטרור, הוא הרוצח. אי-אפשר להגיד על החייל שהוא רוצח.

אנחנו פותחים את הדיון, בבקשה. הדובר הראשון, יחיאל חיליק בר, בבקשה. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. שלוש דקות לרשותך. אני מבקשת לעמוד בזמנים. אעמוד, אעמוד. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, יש פה עדות לממשלה כושלת בכל תחום אפשרי. ובסיומו של מושב, בסיומה של שנה, לכנסת הזאת אי-אפשר לתת קרדיט כמעט על שום דבר. בדברים שהיא עושה טוב,

הם יודו בעצמם, אנחנו מגבים אותם מהאופוזיציה. סיום מושב עצוב, ללא בשורה, ללא תקווה, ללא שום אופק, לא חברתי ולא מדיני. במישור החברתי, ראינו את דוח העוני: מיליון אזרחים, 1.7 מיליון מתחת לקו העוני, חלקם רעבים, מאות-אלפי ילדים שהולכים לישון עם בטן מקרקרת במדינה שלנו, ערי פריפריה שמאבדות תקווה, והממשלה עומדת פה ומתגאה במחלפים ובגרפים. אבל ילד רעב לא יודע לאכול גרף ולא יודע לאכול את המחלפים המפוארים של השר ישראל כץ. ילד בדימונה ובקריית-שמונה גדל היום במדינה אחרת מזו שנולד אליה ילד בתל-אביב או בגבעתיים. זאת בושה. ישראל 2016. במישור האזרחי: שיסוי של ציבור בציבור, שנאת חינם והסתה שהפכה לאופנה, בריונות פאשיסטית ברשת שלא מקבלת שום מענה מהממשלה, ימין נגד שמאל, ערבים נגד יהודים, ולהפך, בית-משפט שנתון למתקפה, שר ביטחון ורמטכ"ל שנתונים למתקפה. זו החברה הישראלית האזרחית של 2016. במישור המדיני: קיפאון, אפס תקווה, צעידה חסרת אחריות ומסוכנת למדינה דו-לאומית, לחתונה קתולית עם הפלסטינים, לסוף החזון הציוני, ניהול סכסוך מדמם, במקום האומץ שהיה פעם למנהיגים פה לפתור את הסכסוך הזה. במישור הביטחוני: טרור אוחז ברחובות, עשרות הרוגים, מאות פצועים, נותנים לאזרחים נשקים, הופכים את ישראל למערב פרוע, ומי שאין לו נשק יכול לקחת גיטרה, אולי זה יעזור לעצור את הטרור. והממשלה הזאת לא יודעת לעצור את הטרור. במישור הבין-לאומי: ישראל יותר ויותר מבודדת, יותר ויותר מוקעת, לא מצליחים אפילו להסביר, ואנחנו עוזרים, אדוני חבר הכנסת אלאלוף, להסביר את ישראל בעולם ואת המצב של הטרור. לא מצליחים, ואנחנו מאבדים יותר ויותר חברים שלנו בעולם, המדינה שהייתה אור לגויים. חברות וחברים, יש לי רק שלוש דקות, אני יכול לדבר שלוש שעות על כישלונות הממשלה הזאת. אין תחום שלא נכשלתם בו, ולכן אני מבקש, לטובת עם ישראל, אחדותו, עתידו וחוסנו, תנו גז, תרתי משמע,

פזרו את עצמכם לטובת עם ישראל ולכו הביתה.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אחריו, חברת הכנסת עליזה לביא.

כבוד היושבת-ראש, שנה עברה מתחילת הקדנציה, וזו גם השנה הראשונה שלי פה. ואני מסתכל מה התקדם, מה קורה ואיזה חוקים חוקקו הממשלה והכנסת הזו בשנה הזו, ואני רואה שמשהו שונה: המדינה פה הגדירה את עצמה כיהודית-דמוקרטית, אבל החוקים שהיא מחוקקת, היא פשוט החליטה לוותר על החלק הדמוקרטי. היא מפסיקה להיות דמוקרטית, במיוחד כשמדברים על חוק ההשעיה וכל החוקים הגזעניים והמסיתים שהיא העבירה. נשאר "יהודית" השאלה איזו יהודית, מתי יגדירו? יהודית דתית? כי היהדות היא גם דת וגם לאום. את זה אני לא רואה פה. ציונית? הרבה אומרים שהם לא ציונים. חילונית? יש ויכוח גדול. אז המדינה כנראה מבולבלת, היא לא יודעת איך להגדיר את עצמה. הגיע הזמן שתגדיר את עצמה, ולהגדיר "דמוקרטית לכל אזרחיה", ולהפסיק עם כל החוקים הגזעניים. חברי הכנסת שמחוקקים אותם, וגם המפלגות, הם מתחרים ביניהם, כנראה מטעמי פריימריז, מי יהיה יותר קיצוני, מי יסית יותר נגד האוכלוסייה הערבית, וכנראה זה מקדם אותו בפריימריז. ואז שואלים למה בסטטיסטיקה העם הולך יותר ויותר לקיצוניות. הקיצוניות מתחילה מפה ומתחילה מהממשלה ומהעומד בראשה. את הכוחניות של הממשלה, כל עוד מדובר באוכלוסייה הערבית, אנחנו רואים בכל נושא, אפילו כשמגישים הצעת חוק שהיא מקובלת, שהיא רצויה, שהיא בסדר, אבל דנים בה לגופו של אדם ולא לגופו של עניין, תלוי ממי הגיעה ההצעה, מי הגיש אותה, ולפי זה היא מתקדמת או נדחית. השר לוין עונה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואומר שצריך ממש להחריף, שכל מה שחוקקנו עד היום זה לא מספיק, צריך להחריף את החקיקה. חוק ההשעיה לא מספיק, אלא הוא כנראה מבקש, ואמר את זה מפורשות, ללכת לכיוון של ליברמן, ללכת לחוקים שלא לאפשר לאוכלוסייה הערבית,

להשתתף בבחירות. וזו עדיין מדינה דמוקרטית. ולא רק זה, הניסיון שלו של הפרד ומשול, זה לא יעבור. החלוקה ל"ערבים טובים" ו"ערבים לא טובים" כבר חלפה מהעולם, וזה לא ימשיך להיות. כל עוד בג"ץ מחליט החלטות שמאפשרות לממשלה לבצע את זממה, כמו אום-אלחיראן הוא מאפשר, הוא לא אומר: תלכו להרוס. הוא לא אמר: תלכו לעשות טרנספר, אלא מאפשר, אז כולם מתחבאים מאחורי בג"ץ, בג"ץ החליט, בג"ץ קבע, בג"ץ אישר, ואפילו לא קוראים את התוכן כל עוד מדובר בבג"ץ ובאום-אלחיראן. אבל כשאתמול בג"ץ מחליט לשים גבול לכוחניות של הממשלה, לכוחניות של נתניהו שעומד בראש הממשלה, נא לסיים. פשוט כולם מתחילים לתקוף את בג"ץ, ואפילו השר לוין רוצה לחוקק חוקים כדי להגביל את כוחו של בג"ץ. לפי דעתי, ממשלה כזו, אסור לה להמשיך, ואני מבקש לתמוך באי-אמון.

חברת הכנסת עליזה לביא, בבקשה. אחריה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברי הכנסת, בעקבות הדברים שאמר כאן חבר הכנסת יאיר לפיד על המשבר העמוק עם יהדות העולם, בחר השר לוין לציין את התוכניות השונות שהממשלה מעורבת בהן ומקדמת. ואני שואלת את עצמי איך יכול להיות שבאמת, אם כל כך הרבה תוכניות מקודמות, אנחנו נמצאים באחת מנקודות השפל העמוקות ביותר שהיו לנו עם יהדות העולם בכלל ועם הדור הצעיר בפרט. הממשלה הזאת ממשיכה לטמון את הראש שלה בחול ולהאמין שהכול, אבל הכול, בסדר. חברותי וחברי, אנחנו בנסיגה לאחור בכל מה שקשור בנושאים של יהדות העולם, הדור הצעיר, האחים והאחיות שלנו שנמצאים באירופה ובארצות-הברית. קיימת ירידה אטית ומתמדת בתמיכה היהודית במדינת ישראל, צעירים יהודים, כל מי שיוצא להרצאות ולמפגשים עמם יודע שהם משמיעים אמירות קשות על ההתנהלות של מדינת ישראל, גם ברמה הפוליטית אבל גם ברמה הערכית, יותר ויותר צעירים שמגיעים לכאן, יש לנו ספק גדול ביהדות שלהם, בקשר, בשייכות. אנשים שהיו פה בתוכניות נהדרות כמו "תגלית" ו"מסע", שמבקשים לבוא ולגור כאן, ואז להתחתן, מגלים פתאום שהם לא יהודים, ואז המדינה נותנת בעיטה. הרי רק לפני רגע השווצתם עד כמה אתם מממנים, מסייעים, מאפשרים, רגע אחרי זה המדינה מתנערת, לא מגלה שום הבנה ורגישות ולא מקדמת פה את הסוגיות הגדולות של הגיור. איך אפשר בעצם להמשיך כך? איך למעשה אנחנו רוצים להתנהל כל הזמן בדו-פרצופיות? מצד אחד אנחנו שומעים שרי ממשלה שהולכים לבקר בבית-ספר קונסרבטיבי ומתהדרים, אבל כשבאים לכאן וצריך להצביע על חוק המקוואות, אותם חברים מאותה מפלגה הם הראשונים שחותמים על החוק הזה, שבא להדיר את אותם אלה שהם ההורים של אלה שביקרו, או קרובי המשפחה של אלה שהם ביקרו דקה לפני זה בבית-הספר, אם בדרום-אמריקה או בארצות-הברית. הדואליות הזאת מחלישה אותנו, הגם-וגם הזה גורם לאחים שלנו לזלזל בנו, וזה לא פלא שההתנהלות של הדור הצעיר מולנו היא לא ברורה. ואויבינו מזהים את זה. מזהים את החולשה לגבי הזהות היהודית. וגם מחקרים, אבל לא רק מחקרים, אלא גם כל מי שמבקר בקמפוסים יודע שרבים מהסטודנטים מתקשים להגן על העמדות היהודיות של מדינת ישראל, ואת החולשה הזאת האויבים שלנו מנצלים. המצב הזה דוחק סטודנטים יהודים רבים להחביא את האהדה שלהם לישראל או לחצות קווים ולהצטרף לפעילות נגד ישראל,

הפעילות הזאת של ה-BDS, ואנחנו מבקשים יותר ויותר שותפים בקמפוסים, משום הזהות המטושטשת הזאת שאנחנו עם המדיניות הזאת, הלא-ברורה, של הגם ושל הגם.

אנחנו מדברים על הנזקים של ה-BDS מצד אחד, אבל לא מבינים שמצד שני אנחנו במו-ידינו מרחיקים את האחים שלנו.

צעירים רבים רואים את עצמם אמריקנים הרבה יותר, לפני שהם רואים את עצמם יהודים. וזה גם חלק מהמקום שאנחנו צריכים לגלות את האחרות, את ההבנה, את הכלים שצריך להנגיש לגבי הזהות והיחד המשותף, גם אם הוא משתנה. אבל אנחנו צריכים להמשיך ולפעול לכך, ולא לעמוד ולדרוך במקום וכל היום רק לבוא ולמצוא את האחר. התשובות שאנחנו נותנים, ובטח מהבית הזה, הן לא טובות. הן גרועות, והן מרחיקות את הדור הצעיר, דור ההנהגה הבא של יהדות העולם, מהקשר עם מדינת ישראל. לפני כחודשיים אירחתי פה משלחת של מנהיגים של הפדרציות היהודיות בארצות-הברית בראשות ג'ף שוורץ, והם סיפרו לי על הבעיות הקשות, בעיות הזהות הקשות של הנוער, שהולכות ונהיות הרבה יותר מורכבות והרבה יותר מסובכות.

והמשהו הזה שאנחנו מפספסים יום אחרי יום ושנה אחרי שנה יהיה בעוכרינו. משפט אחרון, בבקשה. אני מבקשת משפט אחרון ולסיים. חברת הכנסת עליזה לביא.

הוא אמר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך.

חברי וחברותי חברי הכנסת, אם לא נפנים, נאבד את הדור הצעיר של יהדות העולם.

תודה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ולאחריה, חבר הכנסת מרדכי יוגב. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אולי קצת אפתיע אתכם, אבל אני הולכת לדבר על סערת החייל היורה. אני אתחיל בכך שאני לא אומרת שלא צריך לחקור את האירועים שקורים בצבא. צריך לחקור, אבל צריך לעשות את זה בתוך המערכת, יחד עם הגורמים המקצועיים. צריך ללמוד מהם ולהפיק לקחים לפעמים הבאות. אם צריך, אז גם נוקטים סנקציות, אבל את הכול עושים בתוך המערכת ולא בזירה הבין-לאומית. אני גם מאמינה שצריך לשמור על היותנו צבא מוסרי וערכי והומני, כי זה אכן הכוח שלנו ואנחנו אכן כאלה. אך ה"עליהום" על החייל שירה, זמן קצר לאחר האירוע, מטריד אותי מאוד. עוד לפני שהתחילה החקירה, עוד לפני שביררו את הדברים, כבר נגזר דינו במשפט שדה בלתי נתפס, דינו של חייל שאנחנו שלחנו להגן על המדינה ועל האזרחים בתוך גל הטרור של החודשים האחרונים. אך עוד יותר מטרידה אותי התופעה של אנשים שיושבים בבתים שלהם, ברכב, במשרד, בסביבה נוחה וסטרילית, ומנתחים אירועים שרחוקים מלהיות נינוחים וסטריליים. כי מלחמה זה לא דבר סטרילי, וזה גם לא מדע מדויק. כל החכמולוגים שמנתחים ומפרשים את האירועים בלי סוף, הרי הם עושים את זה בחוכמה שבדיעבד. בכל המציאות המטורפת הזו, שבה נמצאים הילדים שלנו, לא ניתן לדעת אם השיקול שהם מקבלים בזמן אמת הוא נכון או לא, ומחמירים וקשים ככל שיהיו הנהלים, אלא בחוכמה שבדיעבד. קחו לדוגמה את האירוע שבו נהרג אורי בינמו, זיכרונו לברכה, ב-2005. החייל שלו כיוון את הרובה לראשו של החשוד, ואורי, זיכרונו לברכה, אמר לו לא לירות. בסופו של דבר הוא התפוצץ. את התוצאה הסופית אנחנו יודעים, אורי נרצח, והחייל שלו נפצע קשה. גם בקורסים שלימדתי בנושא של חינוך לשלום, כדי להמחיש את המציאות המטורפת שבה אנחנו חיים, ציינתי תמיד את הסיטואציה שבה אישה הרה מגיעה למחסום ומתעכבת, והעובר שלה נפגע, ואני אומרת כאישה, זה כואב מאוד, ולא משנה אם היא יהודית או פלסטינית, ושבוע אחר כך מגיעה אישה כביכול-בהריון ומסתבר שהיא ממולכדת. והילדים שלנו חיים את המציאות המטורפת הזאת יום-יום, שעה-שעה, רגע-רגע, וצריכים לקבל החלטות בזמן אמת, בדיוק כמו החייל הזה. אז לנו יש את החוצפה לעשות להם משפט שדה על סמך קטע אחד מצולם, מנותק מההקשר שלו, ולקבוע מה נכון היה ומה לא נכון היה.

מייד אני, ברשותך, אסיים. הרי כל סיטואציה שאנחנו ננתק אותה מההקשר שלה יכולה להיות זוועתית. גם אותו רוצח של דפנה מאיר, ילד בן 16 מסכן שבאו ושלפו אותו מהמיטה, זה יכול להיות לנו לא אנושי אם אנחנו מנתקים אותו מההקשר. ואם לא די באבסורד של כל זה, אז הרשות הפלסטינית הגדילה לעשות כשהיא ביקשה שיהיה נציג מטעמה בנתיחה של הגופה. אני לא זוכרת שהרשות הפלסטינית גינתה פיגוע כלשהו, בכל הרצח,

של 34 נרצחים מאז שהתחיל גל הטרור הנוכחי. מאוד חשוב לי להגיד את המשפט הבא: לכל אלה שחושבים שמדובר פה בפופוליזם,

אני רוצה לשאול אתכם, מה אני אמורה לומר לבן שלי שמגיע בשבת? מדי שבת אני אומרת לו: תהיה שקול,

תנהג בזהירות, אל תמהרו להגיב באלימות. והוא אומר לי: אימא, את לא יודעת מה זה כשאדם עם סכין רודף אחרייך וכשבקת"ב נשלח לעברך, והכול מתלהט מסביב,

ושם הוא צריך לקבל את ההחלטה. ואני אומרת לכם פה, קבל עם ועדה: אם זה הבן שלי או הם, אז קודם הבן שלי, ואם זה הילדים שלנו והחיילים שלנו או הם, אז זה קודם החיילים שלנו,

חברת הכנסת שאשא ביטון, תודה.

אני רק מזכירה לכם, הם לא עוברי אורח מקריים, הם אנשים שבאו לרצוח בנו,

אני מבקשת לסיים. ולגזול חיים של אנשים חפים מפשע. תודה רבה.

חבר הכנסת מרדכי יוגב. אני ממש מבקשת לעמוד בזמנים. רק אתי את מקפידה. לא, נתתי לך מעל ומעבר. נתתי אולי כבר יותר מחמש דקות. גברתי היושבת-ראש, השר אופיר אקוניס, חברי חברי הכנסת,

מושב החורף מסתיים, ואחת מהצעות האי-אמון הייתה של המחנה הציוני, שאני מאוד מעריך את חבריו, הקיפאון המדיני המתמשך. האמת שהתחשק לי גם להגיב במשהו לנושא של החייל ובמשהו לנושא של בית-המשפט, אבל אני רוצה להיות ממוקד בעניין, לכן אומר משפט אחד על זה ומשפט אחד על זה. במשפט אחד לעניין החייל, ואני אומר ברצינות, לא בציניות: אני באמת חושב שאירועים מבצעיים, מתוך זירה מבצעית, צריך שייחקרו על-ידי מדרג הפיקוד, ויהא זה אלוף הפיקוד או מפקד המחוז שיכריע אם יש צורך להעביר את העניין לעבירה פלילית ולמח"ש או למצ"ח, מצד זה או מצד זה. כך ראוי שיהיה, וכך השוטרים והחיילים יהיה להם גם גיבוי במשימותיהם. ולעניין בית-המשפט, אני חושב שהוא מוסד שצריך לחזק אותו,

אבל אני שואל גם, בשביל מה צריך בחירות? לא צריך בחירות. אני אישית תומך במי שנבחרה אתמול לראשת הממשלה, וחברתי, שמגיע לה גם מזל טוב, ראשת הממשלה שלי יחימוביץ, שבמאבק, ומגיע לה שאפו, הצליחה אתמול לקבוע את מדיניותה של מדינת ישראל. עם זאת, ובאמת בהערכה כנה, אני סבור שבמדינה יהודית ודמוקרטית חפצת חיים, צריך לתת לשלטון הדמוקרטי, ואני מניח שנעבור גם את הכנסת, כי זה קצת נוגע, ידידי חיליק בר, ושמעתי אותך בנאומך, לכך שיהיה מענה גדול יותר, גם לרווחה וגם לחינוך, וצריך מתווה גז.

בחילוקי הדעות בינינו, בסוף צריך שיהיה גז, ושיוציאו אותו מהארץ, ושיהיה יותר כסף לכל התקציבים ששנינו חושבים שחשוב שיהיו. ולעצם העניין של הקיפאון המדיני. אני דווקא במושב הזה ראיתי פיכחון מדיני. ואני אומר לכם באמת, ברוח טובה, לא כל יום פורים, אבל יש איזה משהו של הזיה ושל מחשבה שמרשות פלסטינית שהיא וראשיה מסיתים יום-יום במוסדות החינוך, בפס ייצור רציף של רוצחים, בכלי התקשורת, ברשתות החברתיות, במסגדים, להרג יהודים ולהשמדתה של מדינת ישראל, לאלה לתת מדינה? לעשות מדינת רוצחים?

עם שונאי ישראל ורוצחיו לא מדברים בשביל לתת להם מדינה, אלא מדברים בדרכים אחרות. בסרט הזה כבר היינו, וחווינו יותר מ-1,000 הרוגים בהסכמי אוסלו ויותר מ-5,000 פצועים. ומעבר לכך, מההזיות האלה כבר התפכחנו, אפילו קנצלרית גרמניה, אפילו מזכיר המדינה האמריקני, אפילו יושב-ראש מפלגת המחנה הציוני, יושב-ראש האופוזיציה. מעבר לכך, זה נוגד את תפיסת עולמנו. אז אנחנו,

במושב החורף הזה התפכחנו, ואני חושב שחשוב להמשיך לבנות, להמשיך לקלוט, להמשיך לנטוע, בכל מרחבי רוחב ארצנו, בגליל, בנגב,

בשומרון ובבקעת-הירדן, ולדאוג שם גם לביטחוננו, גם למצבם ההומניטרי ולמרקם החיים של כל האוכלוסיות, הערבים והיהודים כאחד.

ומכיוון שזמני עבר, אני חושב שדווקא במושב החורף הזה עברנו מקיפאון להתפכחות, שמדינה פלסטינית לא הייתה פה מעולם ולא תהיה פה לעולם. ועל הפתרונות היותר-טובים,

נחשוב ונקדם אותם גם במושבים הבאים, לביטחון ישראל ולטוב לכולנו.

חבר הכנסת יעקב מרגי, ואחריו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. תודה, גברתי היושבת בראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים? אופיר כאן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, בימים אלו, שהחדשות לא דלות, אין יום שלא מאתגר יותר מחברו, אתמול פסיקת הבג"ץ על מתווה הגז, קדמה לכך מנושא לנושא, תקרית הירי של החייל בחברון במחבל הפלסטיני, ועוד קדם לכך גל הטרור האיום בבריסל, ולא דיברנו עוד על קדחת החקיקה של הממשלה והקואליציה, V15, חוק ההשעיה, חוק המאבק בטרור, ולא הזכרנו את "שוברים שתיקה", שמשקיע מאמצים רבים ב"מיגור" הטרור הפלסטיני על-ידי איסוף מידע מפליל על חיילי צה"ל, אבל כל זה רק כשיחת רקע. אני רוצה להתייחס היום לפסיקות האחרונות של בג"ץ: האחת, סוגיית רחבת התפילה בכותל, השנייה, סוגיית המקוואות, והשלישית, מתווה הגז. ואני רוצה לומר באופן חד-משמעי, לפני שאנשים או חברי יקראו קריאות ביניים אני רוצה לומר באופן חד-משמעי ושלא משתמע לשתי פנים:

מי שמכיר אותי, בהיסטוריה הארוכה של הנאומים כאן, אכבד את בג"ץ ומכבד את בג"ץ, ואני לא מתכונן להשתלח בבג"ץ, ואני טוען שיש לכבד ולשמר את מעמדו הבלתי-תלוי של בית-המשפט העליון, אך זה לא ימנע ממני מלשאול אותו את השאלות המתבקשות. בג"ץ לא חסין לשאלות, לא חסין אף לביקורת. ואני שואל את בג"ץ, כאחד שחרד למעמדו ושומר ותובע את אי-תלותו: מדוע באותה חרדת קודש שבג"ץ חרד לקולו של הציבור, לעתים התחושה שלי, ואני אומר את זה בהסתייגות,

לעתים התחושה שלי היא שהיא חד-צדדית, מדוע אף פעם, ואף פעם, הרגישות הזאת לא באה לידי ביטוי כשמדובר בקהלים שמודרים מבית-המשפט העליון? ואני מבקש שלא יתרצו לי שיש בבית-המשפט העליון משבצת של השופט הדתי. אני מבקש להעלים, הלוואי שיכולתי לבטל את המשבצות בוועדה למינוי שופטים. אבל כבוד השופט אליקים רובינשטיין, שהוא חובש כיפה, היה דווקא מהמחמירים ביותר בפסק-הדין שניתן אתמול. אמרתי. אמרתי: אל תתרצו לי במשבצת של השופט הדתי, אוקיי. ואל תתרצו לי במשבצת של השופט הערבי. אני מוכן שיגישו הצעת חוק, מרגי, גם הערבי וגם הדתי חשבו אותו דבר. יפה. אז לכן אני אומר לכם,

אני מוכן לתמוך בהצעת חוק שתחייב את הוועדה למינוי שופטים או מי שמנהל בג"ץ או איך שלא יהיה, שלא יהיו משבצות לאף אחד, שייבחרו לפי כישוריהם,

הנה אני אומר לכם. ועד כדי כך, ואני אומר עד כדי כך, כבוד חבר הכנסת מרגי. אני מסיים, רק תיתני לי את זמן הפציעות,

ואני שואל, ואני אומר, רבותי, מדוע לא ישאל הבג"ץ פעם אחת את הציבור הרפורמי, ואני לא מאלה שיגידו לכם שהם לא יהודים ואשתלח בהם, תשאלו אותם פעם אחת מתי, לא רוצה לומר "לכל הרוחות" או "לעזאזל" נדרשתם לאחרונה למקוואות? האם זה מופיע ב"שולחן ערוך" שלכם? מתי הייתה רחבת הכותל לכם בכלל כמקום, מתי התפללתם לבניין בית-המקדש? הבג"ץ, מה, אין מקום? ואני אומר לכם עכשיו, והכול בהסתייגות: התחושה היא, והם שומעים אותי, התחושה היא שהם מגויסים למאבק של התנועה הרפורמית בממסד הדתי, בממסד הרבני, שפועל על-פי ההלכה היהודית המקובלת מאז ומתמיד. ואני טוען וקורא לקהילה הרפורמית: אתם רוצים לשנות את ההוויה בישראל? בואו תצטרפו למשחק הדמוקרטי, ובזה אני מסיים, תעלו לארץ בהמוניכם, תשקיעו את המאמץ הזה פה, ואז תוכלו לשנות את כללי המשחק הדמוקרטי.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, אני רוצה לפנות לראש הממשלה ולהגיד לו: אדוני ראש הממשלה, אתה משקר במצח נחושה. אתה משקר לכל עם ישראל. כשאתה מעלה את חוק ההשעיה, אתה יודע שהסיכוי לממש את החוק הזה הוא אפס. כמו שאתה לא יודע לרכז 61 חברי כנסת השייכים לקואליציה שלך, הסיכוי שלך לרכז 90 חברי כנסת שיסכימו להשעיה של חבר כנסת אחר הוא מתחת לאפס. אבל אתה רגיל לעשות את זה. אמרתי כבר שעל הצעת החוק הזאת אתה ראוי לפרס נובל לשרלטנות פוליטית. בדיוק כמו שלפני הבחירות שיקרת לעם ישראל ואמרת: המוני ערבים מסתערים על האוטובוסים לקלפיות, ומייד אחרי הבחירות התנצלת. עוד קצת זמן עבר, והזמנת את איימן עודה ואחמד טיבי וזחאלקה ברוב פאר וכבוד אליך ללשכתך, וצחקת אתם, טפחת להם על השכם. אחרי זה גיבשת עם אותו איימן עודה תוכנית 15 מיליארד שקלים השקעה במגזר הערבי. אתה, אדוני ראש הממשלה, עם אותו איימן עודה, שדרש לבטל את החלטת הליגה הערבית ש"חיזבאללה" הוא ארגון טרור, אותו איימן עודה שפרסם שאותו מחבל שחוסל כנראה על-ידי כוחות מיוחדים של מונקו, אי-שם בסוריה, הוא כמובן גיבור ולוחם החופש. אתה, אדוני ראש הממשלה, שהאשמת את יצחק שמיר, שלחת אליו מכתב כנגד עסקת ג'יבריל, נתת את כל הנימוקים למה אסור לעשות עסקאות עם טרוריסטים, אתה הלכת ועשית את עסקת גלעד שליט, הרבה יותר גרועה. אותם אנשי "חמאס" ששחררת בעסקת גלעד שליט, כולם או רובם חזרו לפעולות טרור כרגע. לכן, אדוני ראש הממשלה, זה לא יעבור לך, אנשים בכל זאת, יש להם זיכרון, הם מבינים שאתה עובד עליהם בעיניים פעם אחרי פעם. אנחנו לא נהיה חלק מהמשחק הזה. בדיוק כמו ששיקרתם פה, אנשי הקואליציה, לפני כחודש, כשהעברתם את סעיף 7א, תיקון 7א, בהסכמה עם ישראל ביתנו, כשהבטחתם להעלות את שתי הגרסאות בוועדת החוקה, חוק ומשפט, גם גרסה ממשלתית וגם גרסת עודד פורר. הגענו לוועדת החוקה, חוק ומשפט, וכמובן העליתם רק את הגרסה הממשלתית, נא לסיים. ואת גרסת עודד פורר משום מה לא העליתם. אנחנו לא רשת ביטחון שלך. אתה, שאמרת ב-4 בנובמבר שאתה ממנה ראש מטה הסברה חדש, מי מונע ממך להביא את המינוי הזה למליאת הממשלה?

האופוזיציה? הבג"ץ? איפה היועץ לביטחון לאומי? גם הבטחת שאתה ממנה. למה שנה אין שר במשרה מלאה בארבעה משרדי ממשלה? גם שם האופוזיציה מונעת ממך? אדוני ראש הממשלה, נא לסיים, חבר הכנסת ליברמן. תפסיק לשקר במצח נחושה לכל עם ישראל.

תודה. חבר הכנסת משה גפני, ואחריו, חברת הכנסת זהבה גלאון.

גברתי היושבת-ראש,

אני מבקש בדקות הספורות שיש לי לדבר על בג"ץ. התחלתי לשמוע בג"ץ או בד"ץ?

בד"ץ? בג"ץ. אני התחלתי לשמוע דיבורים נגד בג"ץ, דיבורים מאוד מעניינים. אני זוכר כמה נאומים שלי כאן במליאת הכנסת וגם במקומות אחרים. אני יכול להגיד לכם שאני טענתי, מעולם, אבל מעולם, לא הייתה פסיקה אחת בבג"ץ שתאמה את השקפת עולמי כאדם חרדי.

לא הייתה פעם אחת שבית-המשפט העליון פסק פסיקה שאני יכול להזדהות אתה בנושא של דת ומדינה.

אמר לי אהרן ברק, הופענו באוניברסיטת תל-אביב כשהוא היה נשיא בית-המשפט העליון, הוא אמר לי: גפני,

שיהיו ימים שאתם תהיו באופוזיציה ותצטרכו את בית-המשפט העליון. אמרתי לו: הרבה פעמים אנחנו באופוזיציה, אנחנו לא צריכים את בית-המשפט העליון, מפני שאף פעם לא פסקת ולא תפסוק לטובתנו. יתרה מזאת, לא היה דבר כזה,

עתרת ביחד אתי לבג"ץ על ייצוא הגז? זה לא על דת ומדינה,

כלכליים רגילים. ודאי, אני אמרתי לך אז.

נושא דת ומדינה לא הייתי עותר לבג"ץ. יתרה מזאת, כשהיה הסיפור של פסיקה של בית-המשפט שלא לתת לחינוך החרדי בנושאים של רשויות מקומיות, שאי-אפשר להחזיק מערכת חינוך בלי זה, היה אצלנו דיון אם ללכת לבג"ץ, מכיוון שהייתה בירושלים ילדה קטועת גפיים, שהסייעת מהעירייה היה אסור לה, על-פי פסיקת בית-המשפט, לקחת את הילדה לבית-הספר, והיא הייתה בבית-הסוהר. והיה אצלנו דיון אם לעתור לבג"ץ, לבקש ארכה של שלושה חודשים, כדי שהילדה תוכל ללכת לבית-ספר. ואני אמרתי שאני חושב שאת זה בית-המשפט כן ייתן לנו. והתשובה הייתה לא, באל"ף רבתי. בית-המשפט השאיר את הילדה קטועת הגפיים בבית מפני שהיא חרדית. שמישהו יקום ויפריך את הדברים שלי ויגיד: אנחנו חיים במשטר דמוקרטי, בחברה פתוחה, ושלטון החוק זה בית-המשפט העליון, ושיגיד לי פעם אחת מתי הוא הגן עלי, מתי הוא הגן על הילדים שלי, מתי הוא הגן על ילדים חולים, ילדים של חינוך מיוחד שלא מקבלים סיוע מהמדינה, שיגיד. היום נזכרים להגיד שבית-המשפט הוא כזה וכזה. את מה שאנחנו החרדים יודעים תמיד, אתם לומדים מאוחר מדי. אני מבקש, גברתי היושבת-ראש, היות שאין לי הרבה זמן, אני מבקש לסיים ולומר גם משהו על עבודת הכנסת. אז ממש קצר. כן, כן, ממש טלגרפית. יש החלטות שחוקים עוברים לוועדות שונות בכנסת, והוועדות, על-פי התקנות, צריכות לעשות את עבודתן. בימים האחרונים אנחנו שומעים זמירות חדשות, יש חוקים שצריכים לעבור לוועדה מסוימת, על-פי הסכם קואליציוני, אני לא נכנס בכלל לעניין הזה, צריכים לעבור לוועדה מסוימת, מכיוון שבוועדה ההיא החוק יצא כמו שהוא נכנס, על-פי רצון הממשלה. יש אנשים שאינם יודעים מה זה כנסת, אינם יודעים מה זה עבודת כנסת, ולא מבינים למה אחרי זה מזלזלים בנו. לא היה חוק אחד שנכנס לוועדת הכספים ויצא כמו שהוא נכנס. התקיימו דיונים. אחרת, שהממשלה תעשה את החוקים. היום היה דיון בוועדת הכספים על חוק של קופת גמל להשקעה,

אני מסיים. ואמרו לי: תוציא את החוק כמו שהכנסת אותו. אמרתי: אם אני אוכל, בסדר. קיימתי את הדיון, התברר שאין שום אפשרות בעולם להוציא את החוק כמו שהוא נכנס. יש בו הרבה פגמים אמיתיים. אמרתי: תיקחו את החוק חזרה. אני לא אתן לפגוע בכנסת, לא אתן לפגוע בוועדות הכנסת. אני העברתי במשך המושב הזה עשרות חוקים, וכולם, דנו בהם בוועדה, רובם עברו פה-אחד.

אם מישהו חושב להעביר חוקים על-ידי הכנסה לוועדה שממנה הם יצאו כמו שהוא נכנסו, אני לא שותף לזה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת זהבה גלאון. אתה צודק מאוד, בסיפה של הדברים. גם ברישה. בסיפה, בסיפה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רק מבקשת לעמוד בזמנים. גברתי היושבת-ראש, שמעתי כאן את שר הביטחון מדבר דברים נכוחים נגד ההתלהמות נגד הרמטכ"ל, על העובדה שהוא לא רוצה, דברים נכוחים, אני מתכוונת לזה, העובדה, אני מצטטת, שהוא לא רוצה שיהיה לנו צבא מתבהם, שאיבד את חוט השדרה המוסרי שלו, ומתח ביקורת חריפה על השר בנט ועל שרים אחרים, שניצלו את האירוע של הירי של החייל בחברון כדי לגזור קופונים בתחרות מי מנצח בקרב על לבו של הימין או הימין הקיצוני. אבל אמר השר יעלון: מדובר בחייל שסרח. סרח, חברי חברי הכנסת? האם כשאנחנו מדברים על חשד, אני מדגישה: על חשד, לפשע מלחמה, על ירי כשלא נשקפת סכנת חיים, שצריך להתברר בבית-הדין הצבאי והכול, האם "סרח" זו המילה? מה, הוא גנב משהו? הוא בזז משהו? אנחנו מדברים על סיטואציה של חייל שעומד, כשלא נשקפת סכנת חיים, ויורה, היית שם? ויורה בפלסטיני מנוטרל, את כבר יודעת מה היה שם?

ויורה בפלסטיני מנוטרל, ואז נתניהו ובנט וליברמן וחבורה של מחרים מחזיקים אחריהם, המסיתים יחד עם הרבנים, אתם הייתם צריכים להיות עם החייל הזה בחדר החקירות. החייל הזה ואתם הייתם צריכים להיות בחקירות, תלכי למשפחה.

כי הוא תוצר של ההסתה הפוליטית שלכם.

סרח, אומר הרמטכ"ל? סרח? מה, הוא גנב? הוא הגיש פרחים, המחבל הזה. חברי חברי הכנסת, אותם גורמים פוליטיים שמגבים את החייל שירה במחבל המנוטרל מלמדים את החיילים שלנו, להתנהגות שאינה עומדת בשום קריטריון. אמר על זה שר הביטחון: צבא מתבהם אנחנו לא רוצים שיהיה.

במקום לגבות את הרמטכ"ל אתם עושים נגדו מסע הסתה. אתם צריכים להיות בחדר החקירות עם החייל הזה, הוא צמח על הקרקע הפורייה של ההסתה שלכם. אז אתם עומדים כאן, וכדי לקבל איזו פופולריות, לגזור קופונים, אז ראש הממשלה נתניהו, בהתחלה הוא דיבר באופן מאוד מאוד חריף נגד הדבר הזה, שאפשר לירות במישהו מנוטרל. אחר כך הוא ריכך את התגובה הראשונית שלו למקרה. מה, אימת ליברמן או בנט נפלה עליו? ובמקום להכות על חטא וללמוד את הלקח ממה שקרה, ממשיכים בהתלהמות הזאת. חברי חברי הכנסת, התופעה הזאת היא תופעה מדאיגה. אין ספק שהחייל צריך להישפט בבית-דין צבאי, אבל הגיבוי הציבורי, 47% מהציבור קונים את ההסתה שלכם, עיריית בית-שמש מעלה בדעתה לעשות על חשבון העירייה, במימון כספי המדינה, כנס תמיכה בחייל, חברי חבר הכנסת עיסאווי פריג' ומוסי רז פנו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה למנוע את זה. חברי חברי הכנסת, אל תתבלבלו, אל תהרגו את השליח. תגידו תודה שהיו שם נציגי ארגון "בצלם" שצילמו את הסרטון. במקרה הם שכנים שלך. מי יודע כמה מעשים כאלה היו ולא היה מי שצילם. את מתבלבלת,

חבר הכנסת אבי דיכטר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, רגע לפני שהכנסת מביעה אמון בממשלה, ראוי שהכנסת תעסוק באמון הכנסת בחברי הכנסת, כלומר בעצמה. כששלושה חברי כנסת מהמפלגה הערבית באים לנחם משפחתו של מחבל רוצח שרצח ישראלים ועומדים דום לזכרו, הכנסת, באמצעות ועדת האתיקה, מרחיקה אותם לחודשים אחדים מהכנסת.

כשהעומד בראש אותה מפלגה ערבית, איימן עודה, מכריז קבל עם ועולם שבכנסת יושבים רוצחים, ועדת האתיקה מסתפקת בנזיפה חמורה בו. אני מצטער, ועדת האתיקה אינה פינת הליטוף של הכנסת, עליה להרתיע חברי כנסת סוררים. ככה לא בונים הרתעה. איימן עודה השתלח בחברי הכנסת הן בוועדת החוקה בכנסת והן בריאיון בטלוויזיה, והצהיר כ׳ בכנסת יושבים חברי כנסת רוצחים, ששלחו רוצחים לרצוח את ערפאת ואת שיח' אחמד יאסין ואת עבד אל-עזיז רנתיסי. קשה היה לך, יא איימן, לומר את האמת, האמת שקובעת כי שיח' אחמד יאסין היה רב-מחבלים, וכך גם רנתיסי. שניהם אחראים לרצח מאות ישראלים, ופלסטינים. כן, איימן, גם האמת היא אופציה לפעמים. הרי לו היית אומר אמת היית נאלץ לברוח לקצה העולם מחשש לנקמת ה"חמאס" וארגוני הטרור האחרים. על הרבה פחות מכך ברח מכאן הרב והמורה שלך, חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה, "יסחבו לכלאב". לו היית מגרד את האמת, איימן, אפילו חבריך למפלגה היו מתנערים ממך. נו, אז בחרת ללכת בדרך השקר, השקר הגס.

איימן, (אומר בערבית ומתרגם(: לשקר יש חבל קצר. האשמת את מדינת ישראל שרצחה את ערפאת, ואתה יודע שאפילו ההנהגה הפלסטינית התעייפה כבר מלחזור על השקר הזה שוב ושוב, האשמת אותי, איימן, ברצח שיח' יאסין ורנתיסי, ואתה הרי יודע ששניים אלה היו רבי-מחבלים שהרגו ופצעו אלפי ישראלים. אבל אתה נצמדת לשקרים שלך. אתה יודע שחיסולם היה (אומר בערבית ומתרגם:) סיכול טרור על-פי רצון האל. איך לא רעדו לך, איימן, השפתיים כשהאשמת אותי וחברי כנסת אחרים ברצח של רב-מרצחים כמו יאסין ורנתיסי, אללה לא ירחמהם? הרי באזור מגוריך, איימן, חיפה והצפון, היו פיגועי טרור של ה"חמאס" ו"הג'יהאד האסלאמי", ובהם נהרגו גם ערבים, נוצרים ומוסלמים, לצד יהודים ודרוזים. נא לסיים. מה בדיוק אמרה לשונך לאחר הפיגועים הנוראים האלה?

לי הייתה הזכות להיות באותה עת ראש השב"כ, ולהורות על חיסולם של אלה ששלחו את המרצחים למסעדת "מצה" ולמסעדת "מקסים" בחיפה, שתי מסעדות בבעלות ערבית שבהן נרצחו 37 יהודים וערבים ונפצעו יותר מ־200. נא לסיים. מה עשית, איימן, אז, ומה אתה עושה היום כדי למנוע טרור? נאדה, ואללה אישי, כלום. (אומר בערבית ומתרגם:) איימן, אלוהים יבוא עמך חשבון. בבוא היום בשערי הגיהינום יקבלו את פניך השיח' יאסין ורנתיסי מה"חמאס" אני מבקשת לסיים.

וימהרו למנות אותך לראש ועד-הבית שלהם, ללא הצבעה. את מבחן הקבלה שלהם כבר עברת. אתה לא מתבייש?

כל מדינות ערב הכריזו שה"חיזבאללה" הוא ארגון טרור. אבל אצלך, איימן, הרוצחים האלה, חבר הכנסת דיכטר, אני מבקשת לסיים. שמשתתפים ברצח חצי מיליון ערבים בסוריה,

אצלם אתה נחשב לצדיק, והם אצלך נחשבים לצדיקים. גזען. אני מסיים, גברתי היושבת-ראש. משפט אחרון. אמירות קיצוניות, משפט אחרון. אמירות קיצוניות,

המעודדות מחבלים לרצוח עוד ועוד יהודים וערבים, לא מתאימות לכאן, איימן. (אומר דברים בערבית, להלן

שר המדע חבר הכנסת אופיר אקוניס יסכם את הדיון. אני מבקשת שקט, אתה מאיים? סליחה, אני מבקשת שקט באולם.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. הוא מסית.

סליחה, אני מבקשת שקט, אנחנו רוצים להמשיך בדיון. בערבית, למה לא עמדת דום לזכר, חברים, אני מבקשת שקט באולם.

אני מבקשת שקט באולם, אני לא רוצה להוציא אף אחד. נא לתת לשר לסכם את הדיון. בבקשה. אחרי כל הרציחות שהם עשו. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת גלאון, העם בישראל מעדיף מחבלים מתים על חיילים מתים. אנחנו מעדיפים, כן, שמענו עליך. שמענו את הפופוליזם הזה. עשינו ונמשיך לעשות כדי לחסל את הטרור הפלסטיני הנמשך 100 שנים ברציפות, ממש מצליח לכם.

כולל ביום חמישי האחרון בחברון. חצי שנה אנשים

חצי שנה, יום-יום,

גברתי היושבת-ראש,

דו-רגליות מן העיר,

חיות דו-רגליות, טרוריסטים מתועבים, לך

תגבש חוק הוצאה להורג. מן העיר חברון, זו מדינת חוק. מן העיר חברון, שידועה ב-100 השנים האחרונות כעיר שמוציאה מתוכה את האכזריים ביותר מבין המחבלים הערבים, את יודעת את זה או שאת לא יודעת את זה? ואם את לא יודעת את זה, תלמדי את זה. ואני עוד אחזור על זה אלף פעם, חברת הכנסת מיכל רוזין, אני קוראת אותך לסדר. חברת הכנסת מיכל רוזין.

שירו בראשה של תינוקת, שלהבת פס, זכרה לברכה, שעשו טבח ליל הסדר באינתיפאדה המטורללת של 2002 בראשות החיה הדו-רגלית יאסר ערפאת. ושעשו את הטבח האכזרי, המכוער, ביהודי חברון. ומשם, מה קרה לך?

מה שקרה לי זה שאגיד לכם את האמת. מה שקרה לי זה שאתם תפסיקו עם השקרים שלכם ותתחילו לעמוד על האמת. אתה המסית העיקרי. אם תוכיח, אתה המסית. אם תוכיחו, אם תוכיחו שלא הייתה אמת או עובדה, אם תוכיחו שלא הייתה אמת או עובדה במה שאמרתי כאן, אני אסיר בפניכם את הכובע. אבל אתם לא, זה שקר. זה שקר, חבר הכנסת גנאים?

אז מישהו פה, יחד עם חברת הכנסת רוזין,

תלכו ללמוד כמה שיעורים בהיסטוריה של תולדות הסכסוך הערבי ישראלי.

ובכן, גברתי היושבת-ראש, ביום חמישי ניסו שני טרוריסטים לרצוח חיילי צה"ל. זה מה שקרה בחברון. קודם כול, זהו האירוע. קודם כול. ואחר כך היה אירוע נוסף. אף אחד, תגיד שזו הוצאה להורג. תקשיבו טוב, שמעו, תגיד שזה הוצאה להורג. מה זה אירוע נוסף? אף אחד, חברי הכנסת של הרשימה המשותפת.

גם לא אתם,

חברי הכנסת, לא ישפטו את חיילי צה"ל בבית הזה, לא משמאל ולא מימין, לא בתקשורת ולא ברשתות החברתיות, ולא בטוויטר. בשום מקום, חבר הכנסת בהלול, לא ישפטו את החייל, אלא אם יוחלט, בבית-הדין הצבאי. עכשיו, מה קורה כאן, גברתי היושבת-ראש, מאז יום חמישי בצהריים? החייל הזה הוא רוצח שפל. שופטים אותו, שופטים את החייל

מרשיעים אותו בתקשורת, גוזרים את דינו בתקשורת או במליאת הכנסת. זה לא יהיה. חבר הכנסת טיבי, זה לא יהיה. אתה לא תחרוץ את דינו.

אתה לא תחרוץ את דינו.

הוצאה להורג. אתם לא, הוצאה להורג. הרי שני המנוולים הללו באו לרצוח, אני מזכיר לכם. אני מזכיר לכם מה הם באו לעשות בחברון, אדוני היושב-ראש. להתחיל את הסיפור מהאמצע, הם באו לרצוח חיילי צה"ל. זה מה שהיה בחברון ביום חמישי. תהיה חקירה, כפי שצריכה להיות, על-פי חוק השיפוט הצבאי, ולא בבית-דין שדה, לא של הפרשנים, לא של הפרשניות, לא של פוליטיקאים, לא של צייצנים בטוויטר.

אדוני היושב-ראש, יש גם כמה כתבים שאת החיים שלהם העבירו לטוויטר. הם לא מפסיקים לצייץ. כל היום הם מצייצים, וגוזרים את דינו של החייל. זה לא ייגזר כאן. חבר הכנסת בר, שמעתי בהרחבה, כתמיד, את נאומך. אתה מדבר על אופק מדיני, שמעתי את הביטוי, על איזה אופק מדיני אתם מדברים? מה זה המושג הזה שאתם חוזרים עליו שוב ושוב? על האופק שיו"ר המפלגה שלכם פעם ידע לתת. וגם אם תחזרו עליו, אבל הליכוד של היום זה לא הליכוד של אז.

אם תגיד אלף פעם, אם תחזור אלף פעם על הביטוי אופק מדיני, אופק מדיני, זה יביא את אבו מאזן לשולחן המשא-ומתן? ואם תחזור אלף פעם שאין, אז מה, זה יהיה נכון? הנה אני חוזר אלף פעם, אין פרטנר.

למה אין פרטנר? מזל שבגין לא היה תבוסתן כמוכם. לא משום שאני אומר את זה.

זה לא משום שאני אומר את זה, משום שהם אומרים את זה. אתה אולי שכחת להזכיר, שמעתי ברדיו את צחי הנגבי.

אתה שכחת להזכיר,

שמי שמעודד ומסית בשבעת החודשים האחרונים ומצית את גל הטרור הזה זה הרשות הפלסטינית,

לא הממשלה. אז נעזוב את זה וזהו? וזהו? עכשיו, יש קופים, אתה מכיר את זה, חבר הכנסת בר? הרי חבר הכנסת מרגלית הוא דווקא בחור נאה, ויש כאן אנשים,

אני לא נאה? גם אתה נאה מאוד.

גם אתה וגם אני.

לא, לא אני. עכשיו, תקשיב טוב, מי אומר את זה, חבר הכנסת בר? חברך, הוא לא חברך, כי הוא לא בשדולה איך נקראת השדולה שלך? שתי מדינות, מה צריך שדולה? מה אתה צריך שדולה לשתי מדינות?

מבין מצוין.

לסכסוך הישראלי ערבי.

תודה, חברת הכנסת מועלם, על העזרה. עדיף על, של שולי מועלם, מדינה אחת לשני עמים.

חברי הכנסת מרגלית ובר, אתם גם לא רק קופים, גם חזירים. מי אומר זאת? מי אומר זאת? לא אני. לא אני, ואני גם לא חושב את זה. אבל הפרטנר הפלסטיני של חבר הכנסת בר, שחוזר כל הזמן, הוא חושב זאת, קופים וחזירים. אתם אתם רוצים,

חבר הכנסת בר, אתה רוצה באמת לעשות שלום? גם המצרים והירדנים לא היו פרטנרים כאלה טובים, אבל אז היו לכם מנהיגים.

היום אין מנהיגים, מה לעשות.

אני ראיתי גם כאן, חברות וחברי כנסת, באי-אמון הזה, שמתייחסים, חברת הכנסת סבטלובה, לחוק ההשעיה. עכשיו אגיד לכם למה לא היה צריך באמת, כפי שנאמר פה, את חוק ההשעיה. השר לוין, אם בית-המשפט העליון היה פועל לפי חוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א, ופוסל,

את חברת כנסת זועבי שהייתה ב"מרמרה" במצב הזה לא היה צריך את חוק ההשעיה. מכיוון שבית-המשפט העליון, לדאבון הלב, אדוני היושב-ראש, מתעלם מחוק-יסוד: הכנסת, המונח כאן לידך,

סעיף 7א, אז נדרשים חוקים חדשים, כמו חוק ההשעיה. כאשר אתם עולים על ה"מרמרה", חבר הכנסת טלב אבו עראר, או עומדים דום לזכר שהידים, או תומכים ב"חיזבאללה", זוהי תמיכה בטרור, ועל כך חלקכם ראויים לפסילה, ולא להשעיה. אדוני היושב-ראש, לסיום, כיוון שהלילה עוד ארוך, שמעתי כמה מחברות וחברי הכנסת, כולל חברת הכנסת לבני, שלום לך, אני רוצה להתייחס לדברים, בשיא הרצינות, להבדל שאת עשית בין טרור לטרור. ובכן, אדוני היושב-ראש, אין הבדל בין טרור לטרור. כאשר חבורה של פסיכופתים, חבורה של פסיכופתים, חבר הכנסת לוי, קוטלת בירושלים, או בבריסל, או בפריז, או בלונדון, או במדריד, הטרור הזה הוא מתועב והמבצעים אותו הם אנשים מתועבים. לסיום, אדוני היושב-ראש, לפני שניגש להצבעה ונהדוף את הצבעות האי-אמון של,

גברתי? מה לקחת היום?

לא היית בנאומי הקודמים. כפי שנאמר, ובעניין זה אני רוצה לפנות, חבר הכנסת מרגלית, חבר הכנסת בר-לב, שמעתי שיש עמותה שמריצה אותך לראשות מפלגת העבודה, אחד מהתומכים שלה השתתף אתי בדיון בטלוויזיה, אפילו לא אמרו לי שהוא יהיה,

ודווקא כיבדתי אותו, וחבר הכנסת הרצוג גם כן, כיוון שאתם מרבים להשתמש בדמותו של מנחם בגין, אדוני היושב-ראש, כמוביל דעה, כמנהיג, כדי להטיף לנו, חבר הכנסת כץ,

אני אגיד לך, חבר הכנסת בר, משפט אלמותי של מנהיג אמיתי, שחלקתי עליו,

שמע עד הסוף, שחלקתי עליו, של יצחק רבין, מנהיג אמיתי של מפלגת העבודה, ותקשיב מה הוא אמר ותלמד: בבכיינות לא בונים מנהיגות. תודה, אדוני היושב-ראש. אז תפסיקו לבכות, תחילו לעשות, תתחילו למגר טרור. תודה. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, אני מבקש מכולם לשבת.

אדוני ישב. כבוד השר דרעי. השרה רגב, את האחרונה. חברי הכנסת, לפני ההצבעה, אנחנו מבקשים לכבד כעת את זכרם של שני חברי הכנסת לשעבר שהלכו, לצערנו, לעולמם באחרונה: ד"ר אליעזר רונן, זיכרונו לברכה, שנפטר בן 84, ואסתר הרליץ, זיכרונה לברכה, שנפטרה בפורים בגיל 94. נכבד את זכרם בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרם

המנוחים.) נא לשבת. חבר הכנסת ברושי, לא נעים לי לומר, אבל לכולנו פעם יעשו פה דקת דומייה, ואנחנו מצפים שאז הח"כים לא ידברו, באותו רגע,

אני רוצה חמש שניות יותר.

אליעזר רונן כיהן בכנסת השמינית, בשנים 1974 1977, והיה חבר בסיעת המערך מטעם מפ"ם. ד"ר רונן נולד במקסיקו כאליעזר רוזנפלד. בצעירותו עסק בפעילות ציונית וריכז את פעילות "השומר הצעיר" במקסיקו. לאחר עלייתו ארצה, בשנת 1952, היה חבר בקיבוץ מגידו. הוא סיים לימודי כלכלה באוניברסיטה העברית ועבד בגופים ציבוריים, בהם מחלקת המחקר של בנק ישראל, וכן היה מנהל הרשות לתכנון כלכלי במשרד האוצר. רונן עסק בפעילות ציבורית וחברתית, וראויים לציון חברותו במועצת העיר ירושלים, ייסוד ארגון ער"ן - עזרה ראשונה נפשית, וייסוד חברת "קרתא" לפיתוח ירושלים, שבראשה עמד כמה שנים. במישור המפלגתי היה אליעזר רונן מראשי תנועת מפ"ם, ושימש חבר המרכז והמזכירות של התנועה. שנים לאחר שכיהן כאמור בכנסת השמינית, והיה חבר בוועדות הכספים, הפנים והחוקה, הוא נבחר ב-1993 ליושב-ראש מפ"ם, ופרש ממנה כעבור כשנתיים בעקבות המיזוג עם מרצ. חבר הכנסת לשעבר אליעזר רונן הקדיש את חייו לפעילות ציבורית עשירה ומגוונת למען העם בישראל ותרם מכישוריו במשך יותר מיובל. ראוי כי נשאב השראה ממנו, מפועלו ומנכונותו לפעול למען הזולת במסירות ובהתמדה. בשם כנסת ישראל וחבריה, אני שולח תנחומים כנים למשפחתו, למכריו ולמוקירי זכרו. יהי זכרו ברוך.

בשבוע שעבר, בחג פורים, הלכה לעולמה גם חברת הכנסת לשעבר אסתר הרליץ, כלת פרס ישראל על מפעל חיים, והיא בת 94. אסתר, ילידת ברלין שעלתה ארצה בגיל 12, רשמה דפים מפוארים בתולדות מדינת ישראל. עוד בצעירותה שירתה ב"הגנה". לאחר ששירתה הן בצבא הבריטי והן בצה"ל בראשית דרכה, פנתה לעולם הדיפלומטי ומילאה שורת תפקידים בשירות החוץ הישראלי, בשגרירות בוושינגטון, כקונסולית בניו-יורק, ובהמשך כראש מחלקת ההסברה. אסתר עשתה היסטוריה כאישה הראשונה שהתמנתה לשגרירה, עם מינויה לשגרירה בדנמרק. במישור הציבורי הייתה אסתר חברת מועצת העיר תל-אביב ונבחרה לכנסת מטעם המערך ב-1974, כחברת הכנסת השמינית, וכיהנה גם בכנסת התשיעית. בין היתר, הייתה חברה בוועדות החוץ והביטחון, החוקה, חוק ומשפט, הכלכלה והפנים. לאסתר הרליץ זכויות רבות גם בתחום העשייה החברתית וההתנדבותית.

יזמה את אות הנשיא למתנדב וייסדה את המועצה הלאומית להתנדבות. היא הייתה גם יקירת העיר תל-אביב. בשנה שעברה זכתה בפרס ישראל על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. בנימוקי ועדת הפרס נכתב כי היא "אחת הדמויות המופלאות שחיות ופועלות בינינו וטביעות אצבעותיה ומעשיה ניכרים ברבים מתחומי חיינו". עוד נכתב כי הייתה "כחלוצה ההולכת לפני המחנה כפורצת דרך לנשים רבות שבאו בעקבותיה". אסתר הרליץ הייתה ללא ספק מודל והשראה, כדיפלומטית, כאישה, כשליחה ופעילת ציבור וכציונית ברמ"ח אבריה. בשם הכנסת וחבריה אני שולח תנחומים למשפחה ולמכריה. יהי זכרה ברוך. אני מבקש מחבר הכנסת אילן גילאון לומר כמה דברים לזכרו של חבר הכנסת לשעבר אליעזר רונן, כנציג מפלגתו. אדוני היושב-ראש, ממשלה נכבדה, חברי חברי הכנסת, היטבת, אדוני היושב-ראש, לתאר את מסלולו של חברנו אליעזר רונן, שנפרד מאתנו בשבוע שעבר. לצורך העניין אומר שאליעזר רונן הפך, קראת לו ד"ר אליעזר רונן, הוא הפך לדוקטור רק לפני חמש שנים, נכון. מה שיכול להעיד על סקרנותו הבלתי-נלאית של האיש הזה, שלמד ולמד כל הזמן. הוא באמת היה ממנהיגי "השומר הצעיר" במקסיקו, וכאן הצטרף לקיבוץ, והוא עבר את המסלול השגרתי של פעיל או מה שנקרא בזמנו עסקן, במובן הטוב של המילה, בתנועת העבודה בעבר. אני חושב שאין מידות יותר תפורות על אליעזר רונן כמו המידות של ציונות, סוציאליזם ואחוות עמים, שזאת הייתה הססמה המובילה ב"על המשמר". וכשליח ציבור, כאדם שעומד כשליח ציבור מול התיבה, תמיד שליחותו של זה הייתה חשובה לו ממנו עצמו. ואני אומר את הדברים משום שכדאי לציין שפעם מנהיגים במדינת ישראל היו כאלה שהבינו ששליחותם יותר חשובה מהם עצמם, וזה היה דבר אדיר. הוא היה אדם וכחן. הוא היה אדם בר-פלוגתא. הוא היה בעל דעה, הוא נחשב בתוך מפ"ם. באמת, הגיע להיות יושב-ראש מפ"ם. מידותיו הגדולות, ואני אומר תרתי משמע מידותיו הגדולות, שיוו לו באמת מראה של מנהיג חד מאוד שאומר את הדברים נכוחה. הוא עישן סיגר, אליעזר רונן. זה היה הרגל מהבית, אבל לא מהסוג היקר של "הוואנה", אלא מאלה הפשוטים. כי הוא היה מנהיג סוציאליסטי עד אחרון ימיו. אני רוצה בשם חבריו לציין כאן שנפרדנו מאדם שייכנס לתוך ההיסטוריה, בתוך הספרים היפים של ספרי הפועלים שהיו פעם במקראות ישראל. אנשים שהיו הרבה פחות חמדנים והרבה יותר כובשים את יצרם ויכולים להנהיג אותנו למקומות ולזמנים שבהם חשבנו שהכי טוב עומד לקרות לנו. אני עד היום חושב שאנשים כמו אליעזר רונן נמצאים בתוכנו, והם יום אחד יובילו את הדבר הזה, את המעשה הזה שאנחנו עושים פה. והכי טוב בעצם עוד עומד לקרות לנו, כי הסוציאליזם, אדוני היושב-ראש, על-פי מורשתו של אליעזר רונן, הוא אופטימי, והוא מאמין שבמקום שבו אנשים חיים, אפשר גם אפשר את הכול לתקן. רק שיחיו. תודה רבה,

תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין ביקשה לומר כמה דברים לזכרה של חברת הכנסת אסתר הרליץ. מייד לאחר מכן אנחנו נצביע, ואז נמשיך עם החקיקה. בבקשה, גברתי. אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, השרים, כשאנחנו הנשים שיושבות כאן,

שואלות את עצמנו: איך הגענו לכאן? לא תמיד אנחנו זוכרות ומרגישות את כל הנשים שאנחנו עומדות על הכתפיים שלהן. אסתר הרליץ, האישה המיוחדת הזאת,

אני מסתכלת גם עלייך, השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, כי אני יודעת שאת זוכרת וחושבת על כל הנשים האלה, היא הייתה אישה יוצאת דופן. כי בראשית שנות ה-60, כשאמר לה מנכ"ל משרד החוץ עד לאן אישה יכולה להגיע, זה גרם לה פשוט לכתוב ספר. והיא אכן, כמי שהייתה השגרירה הראשונה אי-פעם בשירות החוץ הישראלי, שכיהנה כשגרירה בדנמרק, היא לקחה את זה עד הסוף, עד הקצה. והיא הייתה חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה. צריך לומר שממש לא מזמן היא הופיעה בוועידת מפלגת העבודה שעסקה בנושאים מדיניים, ודיברה כאילו היא באמת נערה צעירה: בנחישות, ברצינות ובהתמדה. אסתר הרליץ הייתה אישה, עד יומה האחרון הייתה אישה יוצאת דופן, ואני רואה בזה זכות גדולה שאנחנו היום יכולות ויכולים להזכיר אותה כאן. ולא לשכוח: היום זה קצת יותר פשוט, עד לאן אישה יכולה להגיע. אבל האחריות הזאת, היא הותירה אותה בידינו.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. זה בכלל לא מפתיע, מה שאת אומרת. כי בגיל 91 היא עדיין הגיעה ליושב-ראש הכנסת לדרוש את הופעת יושב-ראש הכנסת באיזה כינוס להצלת יהודי דנמרק, והיא תביא לשם את הנשיא. נכון, חברת הכנסת? נכון? אז כנראה הגיל זה רק מספרים בתעודת הזהות. לא מעבר לזה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעות על הצעות האי-אמון בממשלה. הראשונה שבהן, מטעם המחנה הציוני: כנס החורף מסתיים והקיפאון המדיני מתמשך. מי בעד הצעת האי-אמון? מי נגדה? נא להצביע. הצעת סיעת המחנה הציוני להביע

בעד, 57, נגד, 58, אין נמנעים. הצעת האי-אמון לא התקבלה. אנחנו נצביע על הצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת: רדיפת נבחרי ציבור באמצעות חקיקה גזענית ואנטי-דמוקרטית. מי בעד? מי נגד? הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד 50, נגד, 62, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת האי-אמון מטעם הרשימה המשותפת לא התקבלה. המשבר העמוק עם יהדות העולם וההשלכות החמורות על מדינת ישראל, מטעם יש עתיד, מי בעד? מי נגד? הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. חברי הכנסת, 45 בעד, 59 מתנגדים, שישה נמנעו. אני קובע כי הצעת האי-אמון לא התקבלה. מטעם ישראל ביתנו: הכישלון המתמשך של ראש הממשלה ושר הביטחון בטיפול באתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל.

מי נגד? הצעת

חברי הכנסת, להלן התוצאה: 42 בעד, 58 נגד, 11 נמנעו. אני קובע כי גם ההצעה של ישראל ביתנו לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון, ואנחנו נעבור לחקיקה. אדוני היושב-ראש,

נוכח, ההצבעה הראשונה, ולא נוכח, של אופיר אקוניס? חבר הכנסת השר אופיר אקוניס מודיע שבטעות הצביע "נוכח" כשהתכוון להצביע נגד. זה לא משנה את התוצאה. חברי הכנסת, הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 222), התשע"ו 2016, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בהצעת חוק שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים ובהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 45), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו 2016. מסקנות ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קארין אלהרר, שרן השכל, יחיאל חיליק בר, עודד פורר ויעקב מרגי בנושא: מצוקה תעסוקתית בקרב העולים מצרפת,

תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, יעלה לדוכן על מנת להציג שתי הצעות חוק: הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א), מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט,

ובמקביל, הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר כנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו 2016, מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט,

יתקיים דיון משולב. מי שרוצה להירשם, זה הזמן וזה הרגע. לאחר מכן, ודאי שתי הצבעות נפרדות.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, מדינת ישראל הגדירה את עצמה,

חברי הכנסת, אני מניח שחשוב לשמוע. נכון? כבוד השר דרעי. חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי. כבוד השר ישראל כץ. השר ישראל כץ. השר ישראל כץ, פעם שלישית. חבר הכנסת צחי הנגבי, אדוני ישב ליד חבר הכנסת פורר, זה יעזור. וגם חברי הכנסת דיכטר ושמולי. בבקשה, אדוני. תודה לאדוני היושב-ראש. מדינת ישראל הגדירה את עצמה כמדינה יהודית דמוקרטית. כרגע אנחנו מדברים על החלק הדמוקרטי, על החלק האנטי-דמוקרטי. חכו, תנו רק עוד כמה משפטים עד שתתחילו. בכל אופן, מדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית, כולנו יודעים, יש זכויות חשובות מאוד לכל אחד מהאזרחים, ובפרט לאלה שנבחרו לכנסת. אבל כל מדינה דמוקרטית בעולם, או כל מדינה דמוקרטית שפויה, יודעת שיש גבולות לדמוקרטיה, שאם לא כן, דמוקרטיה תיהפך לאנרכיה. אם לא יהיו קווים אדומים, כל אחד ינצל את הדמוקרטיה כדי לפעול נגד הדמוקרטיה. כנסת ישראל קבעה כבר בזמנו מהם אותם קווים אדומים שמגדירים את הדמוקרטיה, והקווים האלה נמצאים בחוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א, שאומר:

שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,

הסתה לגזענות,

תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

כנסת ישראל בזמנו קבעה שאלה הקווים האדומים של הדמוקרטיה הישראלית, שמי שלא עונה עליהם לא יוכל ליהנות מהדמוקרטיה.

על-פי חוק-היסוד הזה, מפלגה, רשימה, שלא עונה על אחד משלושת העקרונות האלו, אפשר יהיה למנוע את השתתפותה בבחירות, וחבר כנסת, כל חבר כנסת, שרוצה להתמודד לכנסת גם חייב לחתום באופן אישי שהוא עונה על שלושת הקריטריונים, או לא עונה על שלושת הקריטריונים, כלומר שהוא לא שולל, שהוא לא מסית ולא תומך במאבק מזוין. ככה מדינת ישראל חיה וקיימת כבר הרבה זמן. מה שקורה, שהמחוקק לא נתן דעתו לתופעה שיכולה להיות מעניינת, שבדרך כלל היא לא הגיונית, אבל היא יכולה להיות מעניינת: מה קורה לחבר כנסת שחותם על כל שלושת העקרונות האלו, ובגין זה התאפשר לו להתמודד לבחירות והוא גם נבחר, ובהיותו חבר כנסת הוא מפר את אחד משלושת העקרונות האלה או יותר? מה קורה לאותו אדם? מה קורה לאותו חבר כנסת? למעשה, הוא נבחר על-ידי ציבור, אבל באמת הוא הוליך שולל ציבור שבחר בו, כי הוא הרי התחייב שהוא לא יסית לגזענות, שהוא לא יתמוך בטרור, ונבחר לכנסת. אם אכן הוא יסית לגזענות או אם אכן הוא יתמוך בטרור, אם זה יקרה, הרי למעשה הוא הטעה את הציבור, הוא רימה את הציבור, והוא נבחר שלא בצדק. לכן בא החוק הזה ואמר: אנחנו צריכים לתקן את הפרצה הזו.

אם כנסת ישראל דרשה בזמנו שכל חבר כנסת, כדי להיבחר, צריך לחתום על שלושת העקרונות האלה, אזי גם אם הוא חתם ונבחר ומתברר שהוא לא מקיים את אחד משלושתם, הטעה את הציבור, ויחול עליו,

זה כאילו מלכתחילה הטעה, ולכן יחול עליו הדין שהכנסת ותכף נפרט, תוכל להשעות אותו לתקופה קצרה או להשעות אותו עד תום כהונתה. וכדי שלא תיפגע הדמוקרטיה, במקומו ייכנס חבר הכנסת הבא אחריו ברשימה. זה החוק, והחוק הזה, כדי שאכן שיקול הדעת, כי בכל אופן הוא נבחר, אז כדי ששיקול הדעת יהיה שיקול דעת לא מפלגתי אלא שיקול דעת רציני, שבאמת אפשר יהיה לאמת שאכן האיש עבר על אחד משלושת העקרונות האלה, וזה לא התחשבנויות פוליטיות, לכן נקבעה כאן מערכת איזונים גדולה מאוד, שבאמת, אם מישהו מחברי הכנסת צולח את המערכת הזו, סימן שבאמת הוא ראוי שישעו אותו מהכנסת. מה המערכת אומרת?

בהנחה שהחוק הזה עובר, ואני מקווה שהוא עובר,

61 חברי כנסת צריכים להיות הקבוצה שבאה ואומרת: רבותי, יש לנו כאן בעיה, והיא צריכה לפנות ולעורר אותה בוועדת הכנסת.

אני רוצה להגיד במאמר מוסגר, שאמרנו שבין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית יהיו שינויים, ואחד השינויים שאני מניח שיהיו, והם גם על-פי בקשתו, אם אנחנו זוכרים, אז יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין היה שותף בעניין, וכשהוא הופיע בוועדה וגם כשהוא דיבר אתי, הוא ביקש שבמקום שיהיו 61 חברי כנסת שמתחילים את התהליך, הוא ביקש שנגדיל את זה ל-70, כדי שזה לא יהיה רק מה שנקרא קואליציה מול אופוזיציה. כדי להגיע ל-70 שמתחילים, אתה תהיה חייב להשתמש ביותר מאשר הקואליציה. נענינו לבקשתו, שהיא הגיונית, ולפחות כמה שיהיה תלוי בי, אנחנו ננסה להעביר את השינוי הזה, שבמקום 61 יהיו 70 חברי כנסת, שהם צריכים להתניע את המהלך הזה. יישר כוח, אדוני היושב-ראש. אחר כך זה צריך להגיע לוועדת הכנסת, צריך רוב גדול של שלושה-רבעים מחבריה כדי שאפשר יהיה להעביר את זה, ואחר כך צריכים 90 חברי כנסת שיתמכו בדבר הזה.

צריך להיות כאן משהו מסיבי, גדול, אמיתי, שגם חברי כנסת שנמצאים באופוזיציה מרגישים שאכן אותו חבר כנסת עבר את הגבול המותר בכל אחד משלושת הסעיפים האלו,

מספיק אחד מהם, עבר את הגבול המותר. אם זה לא יהיה דבר שהוא כל כך ברור וכל כך חד, לא יהיו 90 חברי כנסת, ולא יהיו 70 שיתחילו את התהליך, וממילא החוק הזה לא ימומש. אם הוא ימומש, סימן שהדבר באמת עבר כל גבול, וכפי שכנסת ישראל החליטה בזמנו, אלה הקווים של הדמוקרטיה, ומי שהצהיר שהוא ישמור עליהם ומתברר שהוא שיקר, מקומו יהיה בהשעיה, כפי שייקבע, מחוץ לכנסת, והבא בתור אחריו ייכנס לכנסת. זו הצעת החוק, הצעת החוק הראשונה. אחר כך יש הצעת חוק נוספת שבאה לבטא כאן את הפרוצדורה. אנחנו ניסינו באמת לשוות לזה תהליך מסודר, לא מנסים לחטוף, האיש יקבל הודעה מראש, יהיה לו זמן להתארגן, יהיה שימוע, הוא יוכל לדבר. אחרי כל הערעורים ואחרי שהחוק הזה יתקבל, תהיה זכות, כפי שהחוק תמיד מבטיח, תהיה זכות לאותו אדם גם לערער לבית-המשפט העליון.

זו לא אותה זכות, זה לא כתוב,

לא צריכים את בית-המשפט העליון כדי לאשר את ההשעיה. הכנסת רשאית לאשר, ורק לאחר מכן, אם ירצה האיש, יוכל לערער בפני בית-המשפט העליון, ובית-המשפט העליון יאמר את דברו, שאני מניח שהוא יאמר. אלה שתי הצעות החוק. אני יודע שזה לא פשוט, אבל אני חושב שעם כל ההתניות וכל האיזונים שנאמרו פה החוק הזה הוא סביר, הוא שומר על הדמוקרטיה כדמוקרטיה ולא כאנרכיה.

ואני חושב,

אתה לא, ואני חושב שכל מי,

לא נרשמתם לזכות דיבור?

ואני חושב שכל מי שעושה, אבל לא יכול,

לא חשבונות פוליטיים וכו' כל מי שיחשוב ביושר ובאמת יוכל להצביע, וצריך גם להצביע בעד החוק הזה. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת סלומינסקי. חברי הכנסת, יש לנו רשימת דוברים ארוכה. אני רואה כאן כ-60 דוברים. שלוש דקות לכל דובר. אני נועל את הרשימה. ואני, כן, אנחנו נוסיף, חבר הכנסת זוהיר בהלול, והוא יהיה אחרון הנרשמים. חבר הכנסת אחמד טיבי יהיה ראשון הדוברים. אחריו, תמר זנדברג, אראל מרגלית, זהבה גלאון, עאידה תומא סלימאן, וכן הלאה על-פי הרשימה. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אפשר לראות את רשימת הדוברים על

בבקשה, אדוני.

אחמד טיבי, מצהיר אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם, ואעשה כל שביכולתי, מה עם מדינת ישראל? כדי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם, גזענות והדרה. אמשיך להיאבק נגד הכיבוש של העם הפלסטיני, למען שלום, ואמשיך לפעול למען צדק חברתי ושוויון. אני קורא לחברות וחברי הכנסת להצטרף להצהרה זו.

אחמד טיבי, מצהיר אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם, ואעשה כל אשר ביכולתי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם, גזענות והדרה. אמשיך להיאבק נגד הכיבוש של העם הפלסטיני, למען שלום, ואמשיך לפעול למען צדק חברתי ושוויון. אני קורא לחברי הכנסת להצטרף להצהרה זו.)

Ahmad Tibi, declare allegiance to democracy and human rights, and I will do all I can, אדוני היושב-ראש, לא נהוג לנאום באנגלית מעל הדוכן. to eradicate

טיבי, אם אתה צריך עזרה עם האנגלית אני אעזור לך.

I urge Members of Knesset to join this statement. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה. השפה האנגלית הייתה מיותרת, כל השאר בסדר גמור. בבקשה, חברת הכנסת תמר זנדברג,

מה עם מדינת ישראל? למה אתה לא מצהיר אמונים? אחריה, חבר הכנסת אראל מרגלית. אם כל כך קשה לך אתה יכול לעבור להיות בפרלמנט הפלסטיני. בבקשה, גברתי. שלוש דקות.

תודה, אדוני היושב-ראש. שמעתי כאן את חבר הכנסת ניסן סלומינסקי מציג את הצעת החוק ואומר שהיא תחזק את הדמוקרטיה. ואתם יודעים, ג'ורג' אורוול ב"1984" כבר כתב שבערות היא כוח, מלחמה היא שלום, שקר הוא אמת, ובאותה מידה החוק הזה שומר על הדמוקרטיה. הרי החוק הזה הוא ההפך מדמוקרטיה, וכל אחד, כל בר-דעת,

מדובר בחוק לסילוק הערבים מהכנסת, נקודה. מדובר כאן כבר על ממשלה שנייה שמנסה לעשות את זה.

בכנסת הקודמת היא ניסתה לעשות את זה. בכנסת הקודמת ניסיתם לעשות את זה,

באמצעות העלאת אחוז החסימה. לא הצליח. הערבים חזרו, ובגדול. חלק אפילו אמרו "באוטובוסים". אז בכנסת הזאת מנסים לעשות את זה עם חוק ההשעיה. הפעם זאת שיטה, נו, מה עכשיו? יותר מתוחכמת. זה לא לסלק לגמרי את הערבים מהכנסת, זה פשוט להחליף ערבים בערבים, ערבים בערבים, עד שאולי תמצאו כמה ערבים טובים. אולי האב גבריאל נדאף יוכל לייצג כאן את הציבור הפלסטיני במדינת ישראל, ואולי זה יהיה לשביעות רצונכם.

אבל אתם רק חושבים שזה יעזור פה.

חברות וחברים, ואני פונה בעיקר לחברים מהקואליציה, אתם כרגע לא יכולים לדמיין את זה, אבל הגלגל הזה מסתובב, ובקרוב מאוד זה יכול להיות מישהו מכם. ואתם יודעים מה? יש כאן אפילו כמה חברים בספסלי הקואליציה שיודעים מה זה להיות מיעוט, שהרגישו את זה על בשרם. כי המיעוטים, מה שמאפיין אותם, שהם מיעוטים, הם יכולים להיות מכל הצדדים, והם יכולים להרגיש מה זה שהרוב מחליט להתאגד, ומחליט בבת-אחת כולו כרוב לחסל את המיעוט. יש כאן כאלה מכל הצדדים שהרגישו את נחת זרועו. אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד דינמי, והוא משתנה די מהר. ומה שלא משתנה זה העובדה שנבחר או נבחרת ציבור מייצגים ציבור. כי חבר כנסת, נבחר או נבחרת ציבור, לא עומדים בזכות עצמם, מאחוריהם יש ציבור, ואת הציבור הזה לא תצליחו לא לחסל ולא להעלים, גם אם תנסו בכל הכוח. ואו-הו, אתם עובדים על זה בכל הכוח. אתם נגד ערבים ואתם נגד השמאל ואתם נגד התקשורת ואתם נגד בג"ץ, עכשיו אתם גם נגד צה"ל והרמטכ"ל. אז יש לי שאלה אליכם: מי נשאר לייצג את הדמוקרטיה הישראלית? מי יישאר כאן כשהספסלים האלה יהיו ריקים מכל מי שלא מוצא חן בעיניכם?

לא טוב לך? את יכולה לעזוב. אף אחד לא מחזיק אותך בכוח.

אם יימצאו אותם חברי הכנסת שיחליטו שהם לוקחים על עצמם להדיר מכאן חבר או חברה שהציבור בחר.

זה חוק שבושה אם ייכנס לספר החוקים. ואני קוראת לכם לחזור ממנו, לחזור בכם ממנו כבר עכשיו.

חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה. אפשר לראות את רשימת הדוברים? גברתי היושבת-ראש, רשימת דוברים?

תכף, תסתכלו.

אוקיי.

אחריו, חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי כנסת שמזדהים עם ארגונים שמתקיפים את ישראל כארגוני טרור עושים מעשה חמור מאין-כמוהו. חברי כנסת שמזדהים עם ה"חיזבאללה" או עם ה"חמאס" או עם ארגונים אחרים עושים מעשים חמורים מאין-כמוהם. יחד עם זאת, במדינת ישראל יש חוק, במדינת ישראל יש תהליך דמוקרטי, במדינת ישראל אנשים שעושים מעשים חמורים, יש דרך להתמודד אתם, כולל אם הם חברי כנסת. המחשבה שחבר כנסת אחד יכול לסלק מהכנסת חבר כנסת אחר כי הוא לא מסכים אתו, עם דעותיו, היא בלתי מתקבלת על הדעת. כל מי שרוצה לפעול נגד חברי כנסת שחושבים שעברו את הגבול, שהזדהו עם האויב, שמסיתים באופן מסוכן, שעושים דברים שחותרים נגד המדינה או נגד אושיות הדמוקרטיה, יש להם את הדרכים המקובלות לפעול במדינת ישראל. להזדהות עם ארגון טרור שפועל נגד מדינת ישראל זה מעשה חמור, יש דרכים לפעול במסגרת חוקית ולפעול נגד הפעולות האלה. כנסת שחלק מחבריה רוצים לסלק ממשכנה חלקים אחרים כי הם לא מסכימים אתם זאת כנסת שמתחילה להידרדר במדרון חלקלק שלוקח את הדמוקרטיה הישראלית ושם אותה ללעג. רבותי, ממשלת ישראל וחברי בקואליציה, צאו מההיסטריה שלכם, כי היא מחלישה את מדינת ישראל. צאו מההיסטריה שלכם שאתם תוקפים את הרמטכ"ל, כי היא מחלישה את השליטה ואת היכולת לשליטה עצמית במדינת ישראל. אתם מאבדים את המצפן, והמצפן הזה הוא מצפן מבצעי, והמצפן הזה הוא מצפן מוסרי. וצבא, וחברה שמאבדת את המצפן המוסרי והמבצעי שלה מאבדת את השליטה ומאבדת את הכוח שלה. ואתם חותרים בהיסטריה שלכם נגד הכוח שלנו כאן במדינה. כי כוח הוא לא רק יכולת מבצעית, כוח הוא גם יכולת מוסרית, כוח הוא גם להכיל את ריבוי הדעות, וכוח הוא הדמוקרטיה שבשמה אנחנו פועלים. תתעוררו לפני שיהיה מאוחר מדי, כי אתם מדרדרים את מדינת ישראל במדרון חלקלק, מדרדרים את הדמוקרטיה בישראל במדרון חלקלק.

חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק

אם היא תעבור כאן היום, נותנת הכשר לחיסול פוליטי, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, מקבעת בחקיקה אפשרות להעיף מהכנסת את חברי הכנסת הערבים. הרי החוק הזה מיועד נגדם, בואו לא נייפה את זה. זה חוק שמבקש להדיר מהשיח מגוון של דעות. ועומד כאן יושב-ראש ועדת החוקה ומדבר על דמוקרטיה במיטבה. איזו דמוקרטיה, חבר הכנסת סלומינסקי? אתה מידרדר לדמוקרטיה של ארדואן. זה מה שאתה מביא לנו כאן.

אז עכשיו אתה עושה חיסול פוליטי, וקודם עמד כאן חבר הכנסת דיכטר, לשעבר ראש השב"כ, והילך אימים על חיסולים מסוג אחר, והכנסת הזו השתגעה, חברי חברי הכנסת. היא לא השתגעה, היא כבר לא פוליטיקלי-קורקט.

אתם רוצים להפוך את הכנסת הזו לגוף חוקר, לתובע, לשופט, למוציא לפועל. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבר הכנסת אורן חזן ממשיך. אני מבקשת לדבר באופן רצוף, בלי שיהיה לי אותו קבוע באוזן שמאל. דברי דברי טעם, לא נפריע לך. אי-אפשר כבר.

חברי חברי הכנסת, הכנסת הזו כבר חוקקה הרבה חוקים מביכים, רק אמרתי אורן חזן, לא צריך להמשיך. הכנסת הזו כבר חוקקה הרבה חוקים מביכים, שמכתימים את ספר החוקים הישראלי. בהתאם לסיכום, אני מוסיף לך דקה, חברת הכנסת זהבה גלאון. כל האופוזיציה תדבר ארבע דקות,

מאחר שזה דיון משולב. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזו כבר חוקקה שורה של חוקים שמכתימים, מבזים, את ספר החוקים הישראלי. החוק הזה, מעבר לזה שהוא פוגע בחופש הביטוי, מציב שלוש עילות אידיאולוגיות, הדגש הוא על אידיאולוגיות, שבגינן אפשר להעיף חברי כנסת מהכנסת, פוגע בזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר, פוגע פגיעה הרסנית בחופש הביטוי, מוציא מהשיח מגוון של דעות.

אני שואלת, חברי חברי הכנסת, אני מצביע. איזה ערך משפטי יש להחלטה שהיא צפויה מראש על בסיס עילות אידיאולוגיות? הרי יש במדינת ישראל בית-משפט, יש חקירה פלילית. יש חבר כנסת שעבר על החוק? תעמידו אותו לדין, תיתנו לו להוציא את יומו בבית-המשפט, תיתנו לו אפשרות לערער. אתם באים עכשיו להפוך את חברי הכנסת למי שמוציא לפועל, לתליין שמחליט מי מתאים לו מבחינה אידיאולוגית ומי לא מתאים לו. אני רוצה להזכיר את העילות שבגינן אפשר להעיף מהכנסת חברי כנסת, להשעות אותם מתפקידם: שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. מה הדבר המדהים? שדי בהתבטאות של חבר כנסת, התבטאות, כדי שהעילות האידיאולוגיות האלה יחולו עליו.

שמעתי את יושב-ראש הכנסת גם בדיון בוועדת החוקה אצל חבר הכנסת סלומינסקי, שמעתי את חבר הכנסת סלומינסקי עומד כאן על הדוכן. הגיע הזמן פשוט להסיר את הצלופן הוורדרד והשקרי הזה שעוטף את הצעת החוק המחפירה הזאת, ולא להעז לעמוד כאן על הדוכן ולדבר נשגבות, רטוריקה על דמוקרטיה נשגבת, כשהמטרה שלכם, בואו נקרא לזה שוב, חיסול פוליטי, להעיף את חברי הכנסת הערבים מהכנסת. חיסול תומכי טרור, זו המטרה.

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. תעלה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, דמוקרטיה, ולאחריה, חבר הכנסת יעקב פרי. אי-אפשר להגיד משפט רצוף.

חבר הכנסת אורן חזן. חבר הכנסת אורן חזן.

תזרוק אותו כבר. קשה, קשה לכם לשמוע את האמת.

כואב שסוף-סוף, אה, מיקי?

מי מקשיב לשטויות שלך בכלל? כואב, חבר הכנסת אורן חזן, מה זה נותן? אני רוצה להבין. בוא נשמע עוד אחת. מילא אם אתה אומר את הדברים בשקט. אבל אתה זועק פה, ומחזירים, זה לא.

ארבע דקות לרשותך, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה, היושב-ראש. שוב עולים לדוכן הזה ומסבירים לנו מה זו דמוקרטיה, ומסבירים לנו שהדמוקרטיה, ההבנה, כנראה, החדשה שלה זה הרודנות של הרוב. הרודנות של הרוב נגד המיעוט, כל מיעוט שהוא. אם זה מיעוט לאומי, אם זה מיעוט פוליטי, וכנראה אם הוא מיעוט חברתי בתוך החברה. החוק הזה, בוא נודה בזה, ואולי כדאי שגם מי שהציג אותו יודה, הוא ניסיון להשלטת הגמוניה אידיאולוגית, פוליטית, בצורה הכי רודנית שאפשר לחשוב עליה. לאחר שהציבור בוחר את נבחריו, ולאחר שהציבור מחליט מי ייצג אותו, יבואו נבחרים אחרים לבית הזה, כי לא מוצא חן בעיניהם מה שאומרים, לא מוצאות חן בעיניהם הדעות שמיוצגות, ויחליטו להעיף מתוך הבית הזה נציגי ציבור. אני רוצה להזכיר לכולם שהיום פורסם שבדרשה השבועית אמר הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף: אם הייתה ידנו תקיפה, אם היה לנו כוח, גויים לא צריכים לגור בארץ-ישראל. אלא מה? ידנו לא תקיפה. הסיבה שבגינה גרים גויים בישראל היא על מנת לשרת את תושביה היהודים. מי יהיו השמשים? מי יהיו כל העוזרים שלנו? לכן משאירים אותם בארץ. לצערי הרב, לא שמעתי מישהו שגינה הצהרות כאלה. ולמה שיגנו? הם מאמינים בתוך-תוכם, כנראה, שזאת האמת, שאנחנו נולדנו כדי לשרת וכדי להיות השמשים, וכנראה יש אדונים בארץ הזו, ויש עבדים ושרתים.

טעיתם, כי אנחנו לא שמשים ולא שרתים של אף אחד, ואנחנו לא נפחד משום חרב, אם זה בצורת חוק או באיומים מאוד ברורים שנאמרו על הדוכן הזה, ואנחנו נמשיך להגיד את האמת שלנו.

ואת האמת שלנו, ורק שלנו. אני, עאידה תומא סלימאן, מצהירה אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם, ועושה כל שביכולתי כדי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם וגזענות.

אם אתה בא על תקן שכל מי שיעלה לפה אתה תפריע לו, אני אוציא אותך. אז אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, והשנייה והשלישית יבואו מהר מאוד. לאראל מרגלית לא

גם אם היא צריכה עוד חצי דקה אני אאפשר לה, אבל אני לא אאפשר לך להפריע יותר לאף אחד. תשכח מזה. סליחה, אדוני היושב-ראש. אתה לא תפריע. אני אוציא אותך, אני אומר לך את זה.

אני לא מאיים עליך, אני אוציא אותך. זה לא איום. איך הוא מדבר ליושב-ראש? מה זה הדבר הזה? אתה חושב שאתה תשתלט פה על הכול, תדמיינו לעצמכם שאחד כמוהו צריך להחליט מי ישב פה. ואתה תפריע ואתה עושה מה שאתה רוצה. זה עובר כל גבול כבר. אחד כמוהו יחליט מי ישב בבית הזה. אני, עאידה תומא סלימאן, מצהירה אמונים לדמוקרטיה

תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה חבר הכנסת יעקב פרי,

אדוני היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, אני גיניתי את הפגישה של חברי בל"ד עם משפחות הטרור, גיניתי גם את ההתבטאות של חבר הכנסת

והתלהמות ודה-לגיטימציה כלפי נבחרי ציבור, מערכת המשפט ועוד. עלינו להוקיע התנהגות זאת ולא לפעול לפי הנרטיב, ובאופן שמתיישב עם, אותו שיח קיצוני. לא ייתכן שנקום בבוקר למראות של רמטכ"ל בבגדי המן הרשע רק משום שהרמטכ"ל מבצע את תפקידו. הרמטכ"ל רב-אלוף איזנקוט מוביל את חיילי צה"ל למלחמה נחושה בטרור הפלסטיני וכלפי הטרור בכלל. במסירות ובאחריות הוא מוביל את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון לביצועים מדויקים, מצילי חיים, ולטיפול בגל הטרור שאינו נגמר. בטוחני כי הרמטכ"ל איזנקוט נוהג במקצועיות ובאחריות, ואני רוצה מעל במה זאת לחזק את ידיו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יעקב פרי. יעלה חבר הכנסת חיים ילין, ואחריו, השר נפתלי בנט. שלוש דקות יהיו לשר בנט. ברור, ארבע דקות לאופוזיציה,

לקואליציה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייב להודות שהייתי בוועדת החוקה כשחבר הכנסת יושב-ראש הוועדה ניסן סלומינסקי הביא את החוק. אני מודה שהייתה מבוכה מאוד גדולה. גם הוא היה נבוך, כי זאת אחת הפעמים הראשונות שבעצם יושב-ראש ועדה מביא חוק מטעם ראש הממשלה. כמובן, השליח היה השר אלקין, אבל הוא לא הצליח לדבר ולהסביר למה החוק הזה צריך להגיע. החוק הזה הוא ביזיון, הוא אנטי-דמוקרטי, הוא מוביל אותנו בדיוק בדרך הנכונה שראש הממשלה רוצה דיקטטורה שהוא שולט בה. אבל למטבע יש שני צדדים, ולפי מה שאני מבין,

חבר כנסת כמו חזן היה לוקח את ראש הממשלה ומדיח אותו כחבר כנסת. למה? הרי פה יש לי צילום, אני לא יכול להראות אותו, של עיתון מ-1998. "נתניהו וערפאת חתמו על הסכם הנסיגה השנייה" בוגד, הוא בוגד, בנימין נתניהו בוגד, לפי חזן. להדיח אותו מייד. מי זה שהצביע בעד ההתנתקות אם לא בנימין נתניהו? להדיח אותו, קדימה. תקשיבו טוב, הכוח הזה, שיש לחבר כנסת, להדיח חבר כנסת אחר, לא משנה באיזה רוב, זה הדבר האנטי-דמוקרטי הכי גדול שאני ראיתי עד היום בכנסת ישראל. יותר מזה אני אגיד לכם, מי שצריך להדיח את ממשלת ישראל, מי שצריך להדיח את חברי הכנסת, זה רק הריבון. ואתם יודעים מי הריבון?

אדון בנימין נתניהו שכח שקיים עם, כי הוא הכול-יכול, הוא המלך. הוא יכול לקבוע איזה חוקים על-ידי זה ש-61 חברי כנסת יכולים לחוקק חוק אנטי-דמוקרטי. שאלתי את היושב-ראש, ושאלתי את המשפטן שהיה שם, למה החוק הזה, שצריך להיות מונח על-ידי הכנסת, ולהדיח חבר כנסת ב-90 חברי כנסת, צריך לעבור ברוב רגיל.

הייתה מאוד ברורה: אתה נוגע בחקיקה בסיסית, בחוק-יסוד:

ואם אתה רוצה לשנות את הרוב, זה דיון. אז בואו נעשה את הדיון הדמוקרטי הזה. כמה חברי כנסת אנחנו צריכים? מה הרוב המיוחס שצריך כדי להעביר חקיקות מסוימות. בבקשה. זה הבסיס של הדמוקרטיה. אני מבקש, שאם יש קצת שכל לקואליציה, לא רק כי יש להם הרוב, אלא מכיוון שהם מבינים מה החקיקה הזאת עושה, לא רק לכנסת, גם לעם, תנו לעם את הכוח להדיח חברי כנסת בבחירות. אל תיקחו את החוק ואת הכוח של העם לידיים שלכם. זאת הסיבה לכך שהחוק הוא אנטי-דמוקרטי. אין סיבה אחרת. ואני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, שהקואליציה תבין שחייבים לשמור על הדמוקרטיה בכל מחיר, כי אחרת החוסן שלנו כעם מול הטרור, רק זה ייפגע. ומי שרוצה להילחם בטרור וההסתה חייב לאחד את העם, ולא לפלג אותו, והחוק הזה מפלג את כולם.

לחבר הכנסת חיים ילין. יעלה שר החינוך נפתלי בנט. שר החינוך, לרשותך שלוש

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני זמן קצר עמד על הדוכן הזה שר הביטחון ועשה שני דברים: הוא המשיך לדבר סרה בחייל, שכרגע נמצא בחקירת משטרה צבאית חוקרת. יש כרגע חוקרי מצ"ח שחוקרים אותו. מה ההשפעה על חקירה כזאת, על אותם חוקרים צעירים, מן הסתם חיילים, כששר הביטחון קובע שהוא פעל בצורה פסולה מוסרית? אבל היה תחקיר מבצעי בשטח, יותר מתחקיר אחד. יותר מזה, הוא גם ביקר אותי על שהרמתי טלפון לאבא של החייל. אני אומר פה, לא פעם אני ארים טלפון ולא פעמיים, כמה פעמים שוחחתי אתו. מדובר על אבא לארבעה בנים קרביים שמשרתים בצבא הגנה לישראל. יכול להיות שהבן עשה שגיאה, ואפילו שגיאה חמורה מאוד.

זה הופך אותם לרדיואקטיביים? פתאום החייל המצטיין ומשפחה מופלאה, אסור לנו לדבר אתם? איבדנו פה את הצפון? אנחנו שולחים ילדים, חיילים, להגן עלינו, בשמנו, ומדובר על שדה קרב, לא מדובר על איזה אולפן תקשורת סטרילי. עכשיו, לגבי האירוע עצמו, בואו נדבר על זה. יום חמישי בבוקר, אירוע חמור מאוד. יוצאים שני מחבלים לרצוח אזרחים. שניהם נורים, ויש אירוע שנוי מאוד במחלוקת. עוד לא החלה חקירת מצ"ח, וכל הנהגת מדינת ישראל, בקואליציה ובאופוזיציה, לפני חקירת מצ"ח ולפני התחקיר הפיקודי, ב-18:00 ביום חמישי,

גם בצד הזה וגם בצד הזה, מוקיעים. עוד לפני ששמענו את הווידיאו שצועקים: "מטען,

עוד לפני ששמענו על מד"א, שהודיעו שבזמן האירוע היה חשש למטען, וכולם קופצים על החייל הזה, ואז מעבירים את החומר לחוקר מצ"ח. תגידו לי אתם, איזה סיכוי יש לחקירת אמת, אחרי שכל הצמרת של מדינת ישראל קובעת שהחייל פשע? אבל דובר צה"ל אמר שמדובר, מה שאני, אני קובל פה על הדבר הזה. וחיילינו, אני הייתי מפקד, אני רוצה להגיד לך,

אני הייתי מפקד, מ"פ, ב"ענבי זעם", והייתה לנו תקלה מבצעית חמורה מאוד, גרמה למוות. אבל כשיצאתי, אלוף פיקוד צפון עמירם לוין בא ואמר: אני מגבה אותך. נפתלי, למה אתה משווה? תודה, אדוני. ולכן אני אומר, לנו, יכול להיות שהחייל עשה שגיאה חמורה מאוד, ואנחנו נדע את זה. אתה היית יורה, ? הדבר האחרון, אני לא קובע שהוא גיבור, ממש לא, לא קובע את הדבר הזה. אני אומר דבר אחד, אתה היית יורה, ? חברים, זמנו הסתיים. זה לא דיון כרגע. הדבר המינימלי שמגיע לחייל זה הזכות לחקירה לפני שחורצים את דינו.

תודה לשר נפתלי בנט. יעלה חבר הכנסת אמיר אוחנה.

היחיד שאמר, חברת הכנסת מיכל רוזין. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת אמיר אוחנה.

קודם מילה על החייל ואחר כך לעניין. כשאתם מדברים על החייל, כשאתם חושבים עליו, תזכרו בבקשה מקרה שקרה בירושלים. נא לא להפריע לדובר.

אמרתי שלא יפריעו לך. מנהלים, מדברים על חוק ההשעיה, לא על החייל. אני תוך חצי דקה מגיע לזה. היות שדיברו על זה. אני גם חינכתי את הבן שלי להגן על עם ישראל, לא להרוג.

אני יכול להגיד את אותו דבר.

מחבלים צריך להרוג. זה להגן על עם ישראל. מחבלים צריך להרוג. כן, כן. נא לא להפריע לדובר. כשאתם מדברים על החייל, תזכרו מקרה שקרה פה בירושלים לפני חודשיים. חבר הכנסת חיים ילין, אתה עומד וצועק. לפני חודשיים, עובד של חברת "בזק" נכנס עם המכונית שלו בתחנת אוטובוס, על נוסעים שעפים באוויר, יוצא מהמכונית עם סכין קצבים ומתחיל לטבוח בקורבנותיו. מגיע אזרח חמוש, מאבטח, יורה בו. הוא נשכב באותו רגע. המאבטח חושב שהוא מנוטרל, וקם שלוש-ארבע פעמים לפחות. נכון, חושב שהוא מנוטרל, ותוך כמה שניות הוא קם, תופס את הסכין וממשיך לטבוח. אולי באותו רגע אירע רצח שאפשר היה למנוע אותו? תזכרו גם את צ'רלי שלוש, לוחם ימ"מ מיומן ששמע צעקות, יצא לרחוב, הוא היה בחופשה, ראה מחבל שדקר למוות שתי ישראליות, רצח אותן, הוא יורה בו, ואז הוא מתקרב אליו כדי לוודא שהוא מנוטרל, כי הוא שוכב, הוא בוודאי מנוטרל, אותו מחבל קופץ עליו עם הסכין, דוקר אותו בלבו והורג אותו. את זה תזכרו כשאתם מדברים על החייל, כשאתם מכפישים אותו ומרשיעים אותו לפני שהסתיימה בדיקת מצ"ח.

חזקת החפות, לא רק משפטית, אבל גם מוסרית. את זה תזכרו. מקשקש, מי הרשיע אותו?

לציבור הישראלי, לציבור הישראלי, עכשיו אני מדבר על החוק,

לציבור הישראלי נמאס. תוסיף לי עוד דקה. אני אוסיף לך עוד דקה, אבל תסיים בדקה הזאת.

לציבור הישראלי נמאס, נמאס לנו, חבר הכנסת, ידידי סגן יושב-ראש הכנסת. מחברי כנסת שמשתתפים במשטי טרור, אני מעיר לכולם. אתה בלי הפסקה. גם לחבר שלך אתה מפריע. נמאס מחברי כנסת שבעיצומם, אני לא יכול. אורן חזן, תקשיב פעם אחת. אתך זה לא ייגמר לעולם. הרי אתה חושב שמישהו רודף אותך. אתה יכול להפריע לכולם פה.

אני מבקש ממך לצאת בחוץ. צא בחוץ. אני קורא לך פעם שנייה ושלישית. תצא בחוץ מהאולם. (חבר הכנסת אורן אסף חזן יוצא מאולם המליאה.) נמאס לציבור הישראלי מחברי כנסת שבעיצומה של חטיפה של נערים שלא חטאו בדבר, כאשר גורלם לא ידוע, מביעים הבנה ומתן לגיטימציה למעשה החטיפה והזדהות עם מי שביצעו את המעשה, אשר על-פי גישתם אין לכנותם טרוריסטים. את הדברים האלה לא אני אומר, אומר בית-המשפט העליון בבג"ץ 6704, בעניינה של חנין זועבי. נמאס לציבור מחברי כנסת שעומדים דום לזכר מחבלים שרצחו ישראלים בעוד דמם של אזרחינו זורם ברחובות.

נמאס מחברי כנסת הקוראים להטיל מצור על מדינתם בלי שתופעל נגדם סנקציה, מקרה שעל-פי בית-המשפט העליון אין לו תקדים בעולם. נמאס. באף מדינה אין זכות שאיננה מוגבלת. אין זכויות מוחלטות. בטח בדמוקרטיה שמתמודדת עם אתגרים ביטחוניים, חלקם איומים קיומיים. אין עוד דמוקרטיה שתחת אותם איומים שעמם מתמודדת מדינת ישראל, מקיימת שיח פוליטי סוער, חופשי, לפעמים בועט, של כל חלקי החברה, כמו בישראל. אין כזאת. אבל גם כאן החופש אינו בלתי מוגבל. אותם כללים שחלים על מועמד בבואו להיבחר לכנסת יחולו עליו גם בעת כהונתו. זה כל מה שההצעה הזאת אומרת. נא לסיים. ומה יקרה אם הלא-יאומן יתרחש?

הוספתי לך דקה,

עוד חצי דקה. כבר שש דקות אתה על הדוכן.

הלא-יאומן יתרחש ויהיה אפשר למצוא 90 חברי כנסת שיסכימו שאסור שייעשה אותו מעשה בכנסת

חברותי וחברי חברי הכנסת, חיילים יקרים, אורחים, כל כך הרבה דברים לדבר עליהם בכל כך מעט זמן. אני יושב כאן פעם אחר פעם ורואה את הנציגים של השמאל בישראל, של האופוזיציה, של הרשימה הפלסטינית, אלה שעומדים כאן ומייצגים בכנסת ישראל, במדינת ישראל, חבורה של הזויים שמנסים להגדיר את עצמם עם, ואני פשוט מתבייש בכם. החייל הוא כבר לא גיבור, תומכי טרור מקומם בכנסת,

אתם החלקתם על הראש? אתם השתגעתם? איימן עודה, כמה אתה יכול לאכזב אותי? כמה פעמים אני יכול לעמוד פה, ודמעות יורדות לי מהעיניים, הופ,

הקשבה. עודה, עודה, הקשבה. תקשיב בסבלנות. הקשבה, חמוד. למה אתם נשארים פה?

אתם איבדתם את הדרך, ואנחנו נראה לכם את הדרך החוצה. אתם חבורה של פחדנים שמתהדרים באמירות של דמוקרטיה וזכויות אדם, אבל הזכויות של האחים שלכם בסוריה, שנטבחים ונרצחים יום-יום, לא נחשבות. הזכויות של העזתים, שאוכלים מקלות על הראש מה"חמאס" הרצחני יום-יום, לא נחשבות. הזכויות של הפלסטינים, אלה המגדירים עצמם פלסטינים בשטחים, שלא מקבלים שום תמיכה מהרשות הפלסטינית, שבמשך שנים על שנים מאות-מיליארדי יורו,

או כל מטבע זר שלא תוכל לדבר עליו, במקום שיושקעו בתשתיות, בחינוך, בחברה וברווחה, הושקעו בטרור. ואז אתם באים לפה, ומקבלים מעטפת של פרחים וחיבוקים, כאילו אין קנה בדרך, מחבורת ליצנים שחושבת שאין ערך לדבר הזה, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, אזרחי מדינת ישראל. אתם התבלבלתם. הם החליקו על הראש, אבל אתם התבלבלתם. אנחנו כאן לתקן. איימן, אלי, הקשבה. אתה קצת מאבד את הכיוון. אני יודע, קשה לך, אתה מזיע ומתנדנד בכיסא. גם לך כואב שיש לך חברים ברשימה שהם תומכי טרור. גם בך זה פוגע, גם אתה מבין, היית מעדיף להתעסק בתשתיות ובחיי היום-יום של הפזורה, של התושבים אזרחי ישראל שגרים באום-אלפחם, במשולש. אבל מה אתה נגרר? על כורחך אתה נגרר. אתה נגרר בצורה שלא מתקבלת על הדעת. אבל את ההיגררות הזאת אנחנו נעצור. אנחנו נוציא אתכם מכנסת ישראל, ואנחנו גם נגרש מחבלים ובני משפחותיהם, ואנחנו נחסל את הטרור. וכשאני מדבר על חיסול הטרור, כן, אני גאה בחייל מהתקרית בחברון. אני לא אעמוד פה ואחזור על סיפורים על מה קרה ואיך קרה ומתי. פעם דיברו על צל"ש או טר"ש, היום זה גיבור ישראל או עוכר המדינה, אויב המדינה. המנהיגות קצת מתבלבלת, נלחצת. משפט אחד אחרון, ברשותך. דובר צה"ל התבלבל. תפקידו היה לעמוד ולהגיד: חברים, הצבא יודע לחקור את עצמו, התחקיר התחיל, תמתינו.

החיילים פה ובבית, אני אומר: אנחנו לא ננטוש אתכם. אני אמשיך לשמש הקול שלכם, בין מול חברי הכנסת משמאל, שקצת התבלבלו, ובין מול כל עוכרי ישראל. אנחנו כאן בשבילכם. לא נוטשים אף אחד בשום מקום. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אורן חזן. חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, בטרם אתייחס לחוק אני רוצה להתייחס למה שקורה על הדוכן הזה גם בשעה האחרונה, לאירוע של החייל בחברון. אני רוצה לקרוא מכאן למפקדי המילואים בצה"ל, המפקדים הנהדרים שלנו: אל תיסחפו אחרי פופוליזם זול כמו שאתם שומעים כאן. אל תיתנו גיבוי לחייל שפעל בניגוד לכל הערכים והנורמות שאתם מחנכים עליהם. אל תחכו למצ"ח, מעולם מפקדים בצה"ל לא חיכו למצ"ח. ממתי אנחנו מחכים להחלטות של מצ"ח בהחלטות מבצעיות, פיקודיות, תחקיריות?

אנחנו מרחיקים צוערים על מצ"ח, כשמאשימים אותם בשקר? על אחת כמה בתוך אירוע כזה, עם השלכות מתגלגלות ככה. לא "בצלם" הוציא את האירוע הזה. החברים שלכם, קציני צה"ל שהיו בשטח, מפקדי "כפיר" הוציאו ראשונים את האירוע הזה החוצה. אל תיסחפו לאותם פוליטיקאים שעושים עליכם סיבוב גזעני. אל תיסחפו לפופוליזם של אותם פוליטיקאים שנמצאים בצד אחד עם "לה פמיליה". הערכים שלכם, מפקדי צה"ל,

הם לא ערכים של "לה פמיליה". עוד לא שמעתי אף פעם ש"לה פמיליה" תומכת בפעולה של חייל. ומאחוריהם מתייצבים בשרשרת פוליטיקאים מהבניין הזה.

אל תהפכו את מצ"ח למפלטם של מפקדים שלא רוצים להחליט, שמתביישים לקבל החלטות כשצריך. הייתי שם לא פחות פעמים ממך, במקומות האלה. תאמין לי. לא, מפקדים קיבלו את ההחלטות, לא מצ"ח מקבלת. אתה שמעת אותו? כן, שמעתי אותך. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת אמיר אוחנה. תודה, אדוני. קודם מילה על החייל ואחר כך לעניין. כשאתם מדברים על

כשאתם חושבים עליו, תזכרו בבקשה מקרה שקרה בירושלים. נא לא להפריע לדובר. סליחה? אמרתי שלא יפריעו לך. מנהלים, מדברים על חוק ההשעיה, לא על החייל. אני תוך חצי דקה מגיע לזה. היות שדיברו על זה. אני גם חינכתי את הבן שלי להגן על עם ישראל,

מאה אחוז. אני יכול להגיד את אותו דבר. אלה הערכים של צה"ל. מחבלים צריך להרוג.

שופטי בג"ץ

הם יושבים לבטח על כיסאותיהם. שר בממשלת ישראל על שופטי בית-המשפט העליון: יצורים, מי בחר

אבל משתדל לפחות ללא משוא פנים. ואז יוצאים החוקים האלה, חוקי האצבע בעין,

אלה שבאים מהמכבסה של חבר הכנסת סלומינסקי, Laundry Committee, המכבסה הקבועה.

לימי הפגרה אולי אפשר להסב את המילים האלה שבסופו של דבר מכסות על דבר אחד בלבד: לא רק על ה"ערבים החוצה", זה הדבר ברור מאליו, הרי יש כאן נקמה בוטה בכך שהגדלתם את אחוז החסימה. יש אנשים שסורטים את פניהם ואומרים, מה הם עשו. לא צריך ללמד אותי מה אני חושב על המעשה של הסיעה המשותפת, ואמרתי את הדברים בריש גלי. אבל הניסיון הזה לקחת את הכנסת, להפוך אותה לסמרטוט, למסגרת פוליטית שהיא תקבע מי יישאר בתוכה ומי לא, יש לה רק שם אחד: הרס הדמוקרטיה והדרך לארדואן. ככה הייתי קורא לספר שלי: הדרך לארדואן, הנה, זאת היא הדרך שבה ראש ממשלה ממלא רבע מכיסאות הממשלה, שבה הכנסת הולכת ומפזרת חלק אחר של הכנסת, כי היא לא מתמודדת אתו. ולמה 61, אדוני? למה לא 25? למה שלא ראש הממשלה, תהיה לו זכות וטו בהצבעה הזאת? מדוע אנחנו עושים את הדבר הזה? זה מוכיח דבר אחד,

כמו עדת כלבים שצריכה לסמן את המגרש שלה בכך שהיא משתינה סביבה, מתוך חולשה מתמדת, כי היא צריכה עוד כוח ועוד כוח בידיה, כי אין לה דרך אחרת להתמודד. זהו ניהול של פלנגות, אדוני. ראינו את הסיפור, את האפיזודה סביב החייל היורה. ואני הממעיט שבממעיטים, ואינני חורץ שום דין, אבל תגיד לי, אדוני,

אדם שאיננו מבין ורואה את התמונות האלה, היית קורא לחייל הזה גיבור ישראל, כפי שמופיע בחלק מן המודעות, שניזונות מהתמיכה שיש להם בתוך הממשלה, מתוך הזרוע המדינית של נוער הזוועות שיושב בתוך הממשלה ונותן להם גיבוי? שר חינוך שקורא לראש ממשלתו: "אחד שיריתי לו בין העיניים". והשאלה המרכזית איננה נשאלת, אדוני: מדוע הילד האומלל הזה נמצא במציאות האומללה הזאת, בקן המצורעים של חברון, עד עצם היום הזה? למי האחריות לכך? יש היבטים שונים לפרשה הזאת.

ובבקשה, שיקבעו, שייתנו לצה"ל לחקור. אני סומך על שלטונות הצבא ועל שלטונות הביטחון במקרה הזה. השנייה היא מערכתית, אדוני. אבל השלישית היא מערכה לאומית, מדוע אנחנו שמים את ילדינו במקומות האלה? מי ייתן על כך את הדעת, ומי מלבה את האש הזאת כל הזמן? לכן, אני אומר לך, אדוני, זה שלטון שמנוהל באופן פלנגיסטי. ואני קורא לכנסת להצביע, אילן, יש לי שאלה. אני מסכים עם כל מה שאתה אמרת, אבל אני שואל: הרי הטרור הזה הוא לא רק בחברון, הטרור הזה הוא בכל פינה במדינת ישראל.

את השאלה שאתה שואל על חברון אתה יכול לשאול גם על ירושלים,

אם באים עם סכין, הסיטואציה יכולה להיות לכל אזרח היום במדינת ישראל. אדוני, שאלתי היא פשוטה. לאור מה שאתה רואה, האם החייל הזה, מבחינת אנשים שקוראים לו גיבור ישראל, הוא טרומפלדור החדש? הוא נתן אלבז החדש? מיהו החייל הזה?

ואיך אנחנו מוציאים תוצרים כאלה? על זה צריך לתת את הדעת, זה לא קרה מתוך עצמו. ולכן אני קורא לכם להצביע נגד החוק הזה, והגיע הזמן להסיר את הגיבנת מעל הגב שלנו,

אחרת זה לא ייפסק. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. יעלה חבר הכנסת ישראל אייכלר, ואחריו חברת הכנסת עליזה לביא.

פשוט הם החליפו ביניהם, ואז אני שמתי אותה במקום אלעזר שטרן. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת אלעזר שטרן כבר בישר לי שעל-פי החוק שהתקבל היום הוא יוציא אותי ואת חברי מהכנסת, נכון,

אתה זוכר מתי דיברנו, בדיוק. אז השאלה, כשכתוב בחוק "שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", מה המילה "שלילת" האם בא חבר הכנסת אייכלר ואומר שמדינת ישראל צריכה להיות, לא יהודית ולא דמוקרטית. היא צריכה להיות יהודית ודמוקרטית, והוא מסכים שהיא תהיה גם או יהודית או דמוקרטית,

אלעזר, שהיום היא איננה מדינה יהודית ואיננה דמוקרטית. האם החוק הזה מאפשר לך להדיח אותי מפה? אותי אתה שואל? את יושב-ראש ועדת החוקה. ניסן, לחבר הכנסת אייכלר יש שאלה אליך. לא, אין לי שאלה, השאלה היא רק לאלעזר שטרן. ניסן יודע שמי כמונו רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, ו... רק שנייה. ו... שתהיה מדינה יהודית, אחרת אין שום סיבה לקיומה.

ויש לה בעיה שהיא לא יכולה להיות דמוקרטית, כי דמוקרטיה היא מדינת כל אזרחיה,

שים יד על הלב, חבר הכנסת אלעזר שטרן, מה לפני מה, דמוקרטית או יהודית? יהודית דמוקרטית, ככה כתוב. אבל מה לפני מה? דמוקרטיה לבד, בלי יהודית, אין לה שום זכות קיום. גם לא יהודית לא יכולה להתקיים וגם לא דמוקרטית.

עם דמוקרטיה לבד אתה לא תלך לשום מקום, אל תדאג. יחד. רק יחד.

אז אני קובע שוב: מדינת ישראל דהיום איננה מדינה יהודית, כי תורת ישראל לא מחייבת אותה, ואלוקי ישראל לא קיים בחקיקה, ובבית-המשפט העליון כבר נקבע ששיקול דתי הוא שיקול זר בשיקולי המדינה. הוא כופר במדינת ישראל. והיא צריכה להיות יהודית, ואנחנו נעשה הכול כדי שתהיה יהודית. ואנחנו נעשה עוד משהו, שתהיה גם דמוקרטית. ואתה יודע מה,

אני מסכים שהיא לא תהיה יהודית, אבל לפחות תהיה דמוקרטית. אבל מדינה שבה בית-המשפט העליון לוקח את סמכויות הממשלה, והכנסת היא גם לא דמוקרטית. ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אם אני יודע עברית יותר טוב ממך, אלעזר, "שלילת" הווי אומר שהוא לא רוצה שזה יהיה,

הוא אומר שזה עדיין לא. שלילת מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית אומר שאין לה זכות להיות יהודית ודמוקרטית, ואנחנו כן רוצים שתהיה יהודית, וגם שתהיה קצת דמוקרטית.

אדוני היושב-ראש, לא לזה רציתי להקדיש את דקותי, אלא זה היה דו-שיח, לקחתי לך קצת זמן. לא, בסדר. אני ממש מבקש מכבודו. הייתה תמונה, בכותל המערבי, של נשים שהוציאו את מגילת אסתר ועשו תמונת מחזור על אבני הכותל המערבי. רחמנא ליצלן.

בעיני ובאוזני זה נשמע, וכל רגע שאת תפריעי לי אני לא ארד מהבמה. מיכל רוזין, נא לא להפריע. תוציא אותה כמו שאת אורן חזן.

היא בצד השני אז אתה לא מוציא אותה?

כי רחמנא ליצלן,

אני רוצה להגיד לך משהו, אתה גם מחלק לי ציונים עכשיו. אני רוצה להגיד לך משהו. אם את לא תצאי מפה, אני לא ארד מפה. את תיתני לי לדבר, כי את לא יודעת על מה אני מדבר.

כאשר ראיתי את התמונה הזאת נזכרתי במדרש הנורא, שאנחנו בוכים עליו אלפיים שנה, שטיטוס הרשע לקח את גווילי ספר התורה ושכב עליהם בבית-המקדש, בקודש הקודשים. מי שבא לחלל, מי שבא לחלל את הכותל המערבי, הקדוש-ברוך-הוא רואה מלמעלה, עוד לא היה קטרוג כזה, גם כשהירדנים היו בכותל המערבי, והן בכלל לא מבינות על מה אני מדבר. עכשיו אני רוצה לומר שהיה סקר בארצות-הברית של Pew, על יהדות. כל השקר שמספרים לנו, והיום שמעתי את חברת הכנסת, אדוני, אתה כבר עברת את הזמן. אומרת שאנחנו צריכים לקרב את הילדים האלה, שיוכלו להגן על ישראל בארצות-הברית. יש עיתונאי בארצות-הברית, ב-Fox, אתה מתכוון להקריא אחרי שהזמן כבר הסתיים?

את הנתונים תיתן אחר כך, לא עכשיו. אני רוצה עכשיו לתת. לא אתן לך. אם אתה לא תיתן לי, אז אני אתפלל שיהיה יושב-ראש אחר.

אותו שמעת?

אמיר אוחנה. ואני מתבייש בדברים האלה.

אני מודה שיש קשר בין הפופוליזם שעוטף את החוק הזה לבין הפופוליזם שעוטף את הפוליטיקאים שהתייחסו ככה לחייל. זה לא פלא, לצערי הרב, שזה מאותו צד. אני אומר לכם, בן סורר ומורה נידון על שם סופו. ויש פה שני בנים סוררים.

ח"כים חברי בל"ד,

ואם היה תלוי בי או בבית-המשפט,

הם לא צריכים להמשיך להיות פה ולנצל את המיקרופון

שאמרה לו אסתר: צומו שלושה ימים, ואתה יודע שיתבטל ליל הסדר, והוא סירב לבטל את ליל הסדר, ואז היא אמרה לו: נבטל ליל סדר אחד כדי שנוכל לחגוג הרבה לילות סדר. אתה מכיר את הוויכוח ההלכתי בין שניהם, בטח אתה מכיר. אז מכאן לבוא ולדבר על נשים שמזכירות את מגילת אסתר, את אסתר המלכה, למה לא? הרי כשהיא אומרת: כתבוני לדורות, וחכמים באים ואומרים: לא. והוויכוח, גם ההלכתי, וגם הוויכוח ההיסטורי שלה, ועל זה אתה בא ומלין, על נשים שמבקשות להחיות את הסיפור של מגילת אסתר בהבנתן? בוא נאמר, דווקא נוכח המציאות שבה לא הרבה אנשים אולי יודעים מה סיפור המגילה, אנשים מבקשים להנגיש, לחזור בדרכם,

שיהיה יושב-ראש אחר. גם אם תתפלל עד מחר זה לא יעזור לך עכשיו.

מה אתה רוצה? עברו כבר ארבע דקות, ולא לקחתי לך זמן, ואתה עוד רוצה להקריא לנו דברים. חברת הכנסת עליזה לביא, ארבע דקות לרשותך. באמת, אני רק מפחד שאתה תתפלל גם, אולי, שאחזיר את נשמתי לבורא. נו, באמת, זה מתאים לך כל כך. כן. על דבר כזה, אני לא רוצה להגיד מה היה עושה מישהו אחר.

היה צריך להוציא אותו מהמליאה. חברותי וחברי, רבותי וחברי,

כל התהליך העלוב הזה, ויש קשר בהתנהלות בין שני האירועים שכרגע דיברנו עליהם כאן.

אני לא מצליחה להבין, למה לא באמת לחפש פתרונות ראויים, פתרונות אמיתיים? אם יש ביטחון, צריך להחזיר אותו למדינת ישראל, ולא באמצעות חוק עלוב ובדרך כל כך כל כך חסרת אחריות. אז הדרך הקלה, אדוני היושב-ראש, היא לצעוק ולהתלהם. בזה הבית הזה מצטיין, לתור אחר כותרות, לחגוג על כל הזדמנות שיש לה לנגח את הקואליציה הזאת. באמת, אי-אפשר שלא לומר, את הקואליציה המאוד-מאוד שברירית ולא יציבה, ואנחנו רואים את ההשלכות של הקואליציה, שאין לה לא חזון ולא דרך. אז בואו נפסיק עם הציניות הזאת, בטח כשמדובר בדיני נפשות, ובאמת בנושאים שהם בליבת הדמוקרטיה. בואו נפסיק עם השיח המתבהם הזה, ונתחיל לדון בפתרונות אמיתיים למצוקת הביטחון ברחובות ישראל, ובואו ניתן לכוחות הביטחון ולגופים המוסכמים לעשות את העבודה שלהם.

ואיך זה לא יקרה שוב. תודה,

תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. יעלה חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ואחריו, עבדאללה אבו מערוף. ארבע דקות לרשותך, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כבוד היושב-ראש, חברי הנכבדים, בשנת 1985, לפני יותר מ-30 שנה, מליאת הכנסת הזאת חוקקה את סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, אשר עיגן לראשונה את הסמכות לפסול רשימות מהתמודדות לכנסת, אותו סעיף שעכשיו מבקשים להרחיבו כדי שיהיה אפשר להשעות גם חברי כנסת אחרי בחירתם. באותה שנה עמד על הדוכן הזה חבר הכנסת תופיק טובי, שהשנה ציינו חמש שנים לפטירתו. הוא עמד כאן ואמר, ואני מצטט: להמוני העם הערבי החיים בישראל, אזרחי מדינת ישראל, אין מולדת אחרת. זוהי מולדתם, בה יחיו, בה ייאבקו למען שוויון זכויות, ובה ירצו לחיות כשווים בין שווים. הם לא יסכימו להגדרות שמשמעותן שלילת זכותם השווה, לשלילת העובדה שהמדינה היא גם מדינתם. יחד עם הכוחות היהודיים הדמוקרטיים הם ייאבקו כדי לחיות בה בכבוד ובשוויון. כך חבר הכנסת טובי, ואני שואל אתכם עכשיו, האם מנסחי הגרסה הזאת לא מבינים שבהגדרה הזאת הם מכתימים את מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד, כמדינה גזענית? זה היה נכון לפני יותר מ-30 שנה, אבל זה נכון כנראה שבעתיים עוד היום. זוהי חקיקת אפרטהייד, וזוהי חקיקה גזענית. זה שהבית היהודי תומך בה, זה מילא. זה שהליכוד תומך בה, זה גם מילא. אני פונה לחברי בכנסת מהסיעות החרדיות, וגם ממפלגת כולנו, לעשות חושבים בזמן שנותר עד להצבעה ולתמוך בפסילת התיקון המוצע. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, נגד חקיקה זו,

יוסף ג'בארין, חבר הכנסת מטעם חד"ש ברשימה המשותפת, מצהיר בזה אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם וזכויות קבוצות מיעוט, זכויות אזרחיות וקולקטיביות, ואעשה כל שביכולתי כדי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם, גזענות, שנאה והדרה. אמשיך להיאבק נגד כיבוש העם הפלסטיני ולמען שלום המושתת על פתרון שתי המדינות. אמשיך להיאבק למען שוויון, צדק חברתי ודמוקרטיה, למען עתיד טוב יותר לשני העמים. ואני רוצה להגיד לכם שאני אמשיך לעשות זאת כאן, בכנסת, אבל אני נשבע ומצהיר בזאת שאני אמשיך לעשות זאת גם מחוץ לכנסת, אחרי שאסיים את תפקידי, או אחרי שהכנסת הזאת תחליט, אם תחליט, להשעות אותי.

תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אחריו, חברת הכנסת יעל כהן-פארן. ארבע דקות לרשותך, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הכנסת רוצה לחוקק חוק לא חוקי. הכוונה של החוק הזה היא לעקוף את המסלול הקיים כיום בחוק-יסוד, שגם הוא בעייתי ומפלה. הכנסת היא גוף פוליטי מובהק, שלא אמור ולא מסוגל לקבל החלטות קיצוניות על הדחת חברי כנסת מכהנים. החוק יהפוך את הכנסת לזירת משפט, וזה כמובן אי-איזון בין השמירה על ביטחון ובין חופש הביטוי, איזון שיש לערוך במסגרת המשפט הפלילי ולא במגרש הפוליטי.

שולל מן הבוחר את זכותו הבסיסית והלגיטימית לבחור את נציגיו לרשות המחוקקת, שהיא אמורה ואף עשויה להגן על זכות הבוחר. אם החוק הזה יעבור, הרבה מצביעים לא יגיעו לקלפיות מחשש שנבחריהם יושעו מהכנסת,

לא נשמע קריאות לצאת להצבעה כי הערבים נוהרים לקלפיות, ותיחסכנה גם קריאות דומות ששכבות אחרות ואזרחים אחרים נוהרים לקלפיות. וזו מטרת החוק, אחת המטרות היא הדרת בוחר שרוצה להצביע אחרת. ישראל טוענת שהיא המדינה היחידה הדמוקרטית והנאורה במזרח התיכון, וכנראה המדינה, פניה לא להרחבת הדמוקרטיה והשקיפות וחופש הפעולה הפוליטי, וחופש הביטוי, אלא פניה לכיוון משטרי הדיכוי האנטי-דמוקרטיים דוגמת ערב- הסעודית,

קטאר ואחרות. ההשעיה היא שליטה דיקטטורית של הרוב, שלא חשוב כמה הוא רוב מוחלט או יחסי, במיעוט וגזלת זכות הדיבור והזכות הפוליטית ממנו. זו התחלה וסלילת דרך לדיקטטורה, לשלילת האחר ושלילת מחשבותיו. במובן הפוליטי, נכון, זה סימנים של פאשיזם, זה מקארתיזם באופן מובהק ביותר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מצהיר אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם. אמשיך להיאבק נגד הכיבוש ולשחרור שני העמים שלנו ממעגל הדמים והשכול, אמשיך להיאבק למען שוויון, צדק חברתי ודמוקרטיה, למען שוויון מלא, אזרחי ולאומי, לאזרחים הערבים בישראל, ואעשה כל שביכולתי כדי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם וגזענות. אני קורא לכל חברות וחברי הכנסת להצטרף להצהרה זו.

תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. תעלה חברת הכנסת יעל כהן-פארן, ולאחרייך, תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין. ארבע דקות לרשותך. תודה. כבוד היושב-ראש, חברי חברות וחברי הכנסת, הממשלה הזאת והעומד בראשה כנראה החליטו שבכנסת הזאת הם יקברו את הדמוקרטיה, כי לדעתם לא צריך יותר לא כנסת ולא בית-משפט, רק ממשלה. בממשלה הזאת רוצים שהכנסת, במקום לייצג את העם, תייצג אותם. והיא תהיה בובה שלהם, ומי שמפריע, שיסולק. ואם בית-המשפט לא סר למרותם ולא נכנע למדיניות של ראש הממשלה, אז אפשר לתקוף אותו בצורה שלוחת רסן וחסרת תקדים. בהצעת החוק הזאת, חברי הכנסת מבקשים להדיח חברי כנסת אחרים שלא הם בחרו. מה אתם מנסים לעשות? לעשות דה-לגיטימציה לציבורים שלמים שבחרו באותם חברי כנסת. מה אמר אתמול בית-המשפט לממשלה?

שיש מגבלות לכוח שלה, ושהכנסת היא המייצגת את העם, שיש כאן הפרדת רשויות. בכנסת הזאת, הממשלה הזאת ניסתה להעביר מתווה גז שערורייתי תוך שימוש בצעדים חסרי תקדים ולא דמוקרטיים. התעקשות בלתי נתפסת של ראש הממשלה לקדם את מתווה הגז הביאה לזה ששופטי בית-המשפט העליון המכובדים אמרו: לא, עד כאן, הגזמת. בהחלטה אמיצה שנשענה על יסודות דמוקרטיים איתנים קבעו השופטים שהפרדת הרשויות הופרה באופן גס במתווה הגז. בכנסת הזאת אתמול יצאו חברי כנסת מהקואליציה ושרים בממשלה במתקפה קשה נגד בית-המשפט העליון עקב ההחלטה שהוא קיבל על מתווה הגז, שלא מצאה חן בעיניהם מן הסתם. הכנסת הזאת, אני חוזרת, סימנה לה מטרה לקבור את הדמוקרטיה. אני רוצה להזכיר כאן כמה מהדברים שליוו את התהליך של אישור מתווה הגז: רמיסה גסה של שומרי הסף ושל הדמוקרטיה, רגולטורים עצמאים כמו הממונה על ההגבלים העסקיים וראש רשות החשמל נאלצו להתפטר או פשוט פוטרו, שר הכלכלה, אני מזכירה לכם, נאלץ להתפטר בעקבות הלחץ שהופעל עליו, שמתווה הגז תקוע בגללו, השיא, השיא של מתווה הגז, היה סעיף היציבות, סעיף שבו הממשלה כבלה את ידי הממשלות הבאות ואת הכנסת במחויבות חסרת תקדים לכל טייקוני הגז. אז כשמגיע בית-המשפט ואומר שזה נוגד את כללי הדמוקרטיה, מגיב ראש הממשלה שזו החלטה תמוהה.

כל התגובות וכל ההתנהלות של ראש הממשלה בקשר למתווה הגז הן תמוהות, וזה בלשון המעטה. גם אם חברי כנסת עושים מעשים שלא עולים בקנה אחד עם העמדות של מרבית חברי הכנסת, ואפילו כמעט כולם, גם אם זה המצב, זאת לא יכולה להיות סיבה להדחתם. הדחה יכולה להיות במקרה,

של אישום פלילי, וזה בחוק. אבל הדחה רק בגלל שהם פועלים באופן שלא מוצא חן בעיני חלק מחברי הבית? זה לא יכול להיות. כשחברי הכנסת מבקשים להדיח חברי כנסת אחרים, שלא הם בחרו, הם מחזירים אותנו למחוזות אפלים של אירופה בשנות ה-30. אני קוראת לכל חברי הכנסת להתנגד להצעת החוק ולא לבזות את הכנסת.

תודה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. הכרזה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 58), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הכספים, הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 4), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הכלכלה. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54) (זכויות הוריות), התשע"ו 2016, מאת חברות הכנסת רחל עזריה, נאוה בוקר ויפעת שאשא ביטון וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55) (חופשת אבהות), התשע"ו 2016, מאת חברי הכנסת תמר זנדברג, דוד ביטן ויואב קיש וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו 2016, מאת חבר הכנסת דוד אמסלם, הצעת חוק יום העלייה, התשע"ו 2016, מאת חברי הכנסת רוברט אילטוב, חמד עמאר ואורלי לוי אבקסיס וקבוצת חברי הכנסת. מסקנות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קארין אלהרר, איילת נחמיאס ורבין, איימן עודה וסופה לנדבר בנושא: חוסר פיקוח על הצהרונים,

תודה לסגן מזכירת הכנסת. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חברת הכנסת יעל גרמן. רגע, יש לי פה מסלול ארוך. רגע. אני עוד לא לקחתי לך זמן. התחשבות במאותגרים, ארבע דקות לרשותך. כבוד סגן היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני רוצה להגיד לכם, כל מי שדיבר פה, מהימין בעיקר: תתביישו לכם, תתביישו. אתם נזעקים, כי המעשה של החייל הוא על מצפונכם. במשך חצי שנה של טרור משתולל ברחובות אתם מתלהמים, אתם מסיתים כאחרוני הטוקבקיסטים. השר ארדן אומר: כל מחבל צריך לדעת שהוא לא ישרוד את הפיגוע שהוא עומד לבצע, אפשר לירות במחבלת גם אם היא על הרצפה. אומר השר בנט, שר החינוך במדינת ישראל: מחבלים צריך להרוג, אומרים רבנים במדינת ישראל, הרב שמואל אליהו, לשפוט חיילים שמשאירים מחבל חי אחרי פיגוע, הרב הראשי יוסף, רק השבוע: מצווה להרוג מחבל עם סכין, חבר הכנסת מוטי יוגב: מחבל דינו, חד-משמעית, להיהרג, ליברמן: אף מחבל לא יצא בחיים משום פיגוע, ואפילו מהאופוזיציה, חבר הכנסת לפיד: מי שמוציא סכין או מברג, צריך לירות בו כדי להרוג. כל ההתלהמות הזאת, כל ההסתה הזאת, שאתם במקום לטפל בטרור ולפעול נגדו ולייצר פה סיבה להפסיק את המוטיבציה לטרור, אתם נותנים בעצם גיבוי. גיבוי נתתם לחייל הזה שלקח את החוק לידיים. תתביישו לכם בהגנה שלכם עליו, כי בהגנה שלכם עליו אתם מכפישים את כל חיילי צה"ל ואתם פוגעים בכל חיילי צה"ל. כי אם אתם אומרים שמה שהוא עשה בסדר, אתם מכפישים את כל חיילי צה"ל שאתם לכאורה טוענים שהם נוהגים כמוהו. והם לא. לא כל חיילי צה"ל הם כאלה. והעובדה שלא יוצאים נגד אותו חייל היא העובדה שבה אתם מכשירים חיילי צה"ל לפעול בדרך הזאת. ואתם פוגעים כך בצה"ל, ואתם פוגעים כך בכולנו. וזה לא מפתיע אותי, כי בעמדה שלכם אתם ממשיכים ופוגעים כל הזמן כל הזמן, ברצון שלנו לשמור על מדינת ישראל ועל החזון הציוני. ולא יעזור לכם כל הזמן שאתם תמשיכו להגיד שאנחנו פועלים נגד ולהשמיץ אותנו. אנחנו אלה ששומרים על המוסר של המדינה הזאת ועל המוסר של חיילי צה"ל. והרצון שלנו לשמור שנצליח לקיים פה מדינה שפויה ולשמור על נפשותינו. חוט מקשר עובר בין הסיפור הזה של החייל להצעת החוק הזאת, שהיא פגיעה בליבת הדמוקרטיה, בגרעין הקשה, הבסיסי ביותר של הדמוקרטיה, וזו האפשרות של כל נבחר ציבור, של כל הציבור לבחור את נבחריו, ושנבחריו יביעו את עמדותיהם ואת האידיאולוגיה שלהם. יש מספיק חוקים למי שעובר על החוק הפלילי. מי שאתם חושבים שמואשם בטרור, תעמידו אותו לדין. לא צריך את חוק ההשעיה-הדחה, שבעצם הוא חוק אידיאולוגי. הוא חוק אידיאולוגי שבא לפסול חברי כנסת שאינם מחזיקים בעמדה שלכם ואינם מסכימים אתכם, והם נגד הכיבוש ופועלים נגד הכיבוש. אתם רוצים פה את עריצות הרוב. לואי ה-14 אמר: המדינה זה אני, זה בדיוק מה שאתם אומרים. מי שאומר משהו אחר ממדיניות הממשלה, זה אומר שהוא נגד מדינת ישראל.

אנחנו נגד מדיניות ממשלת ישראל, אנחנו לא נגד מדינת ישראל. ההפך. העובדה שהחוק הזה מוצע, הוא אך ורק כדי לדחוק החוצה את מי שאתם לא מסכימים אתו. זה יתחיל בחברי הכנסת הערבים, ואל תטעו, זה יעבור אחר כך לשמאלנים, וזה יעבור אחר כך הלאה. כי אם ראש הממשלה ושר הביטחון כבר מואשמים בשמאלנות, והרמטכ"ל, אז לאן נגיע? זה בדיוק הכיוון שאתם הולכים בו. לצערי הרב, כל הניסיונות שלכם לסתימת פיות לא יעבדו, לא יצליחו. תודה לאל שיש שופטים בירושלים, הם יעצרו אתכם, והחוק הזה לא יהיה.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. תעלה חברת הכנסת יעל גרמן. ואחריה, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברות הכנסת, היינו מציעים שהבית יגביל מרצונו החופשי את סמכויותיו ויאמר שהכנסת לא תחוקק חוק שיש בו הגבלת חופש הביטוי, כך אמר מנחם בגין ב-9 ביולי 1956. וזה אולי אומר הכול. כמה רחוקים ממנחם בגין אלו שמתיימרים להיות ממשיכיו. בשביל מה החוק הזה? אולי מישהו יסביר לי? אם מישהו עבר על החוק, ויש היום חוק נגד הסתה לגזענות, ויש היום חוק נגד עידוד טרור, בוודאי נגד פעילות טרור. אם מישהו עבר על החוק, יעמידו אותו לדין. למה לא מעמידים לדין את מי שחושבים שהוא אכן אשם בהסתה לגזענות, בעידוד לטרור, בעידוד למלחמה מזוינת נגד מדינת ישראל? זאת האפשרות, וכך צריך לעשות.

במקום זה מביאים לנו חוק כביכול פטריוטי. עוד חוק שבא אולי לבחון את הפטריוטיות שלנו. אז אני רוצה לומר לכם, חברים, אני אוהבת את מדינת ישראל, ואני פטריוטית לא פחות, והרבה יותר, מהרבה מאוד חברים שיושבים פה בימין. ויש לי על כך הוכחות בכל השנים. דווקא מפני שאני פטריוטית, ודווקא מפני שאני אוהבת את מדינת ישראל, אסור שהחוק הזה יחוקק. זהו חוק אנטי-דמוקרטי. זהו חוק שהופך את הכנסת למי שהוא מעל הציבור. מי הוא הציבור שבחר בחברי הכנסת? הציבור שבחר בחברי הכנסת הוא הריבון, והוא מעל חברי הכנסת. ובחוק הזה רוצים לשנות סדרי עולם, להעמיד את חברי הכנסת מעל הריבון. הריבון בחר את חברי הכנסת כי כך הוא רצה, ודעותיהם מצאו חן בעיניו, ואין לאף אחד בכנסת הזאת סמכות לומר שמי שנבחר על-ידי הציבור יסולק מן הכנסת. רק הציבור הוא זה, בבחירות הבאות, שיכול לסלק את מי שהוא חושב שלא ממלא את תפקידו כראוי. ואנחנו כחברי כנסת לא יכולים לסלק, לא אחד, לא שניים ולא שלושה. לא 90 חברי כנסת ולא 119 חברי כנסת יכולים לקבל את ההחלטה שבגלל דעות כאלה או אחרות יסולק אדם מן הכנסת. יש כאן מגמה מסוכנת מאוד של מקארתיזם, של הדרה, של סתימת פיות, של ניסיון לסלק כל מי שנחשד שאינו נמצא בקונסנזוס הימני. ויש כאן ניסיון מפורש לסלק את חברי הכנסת הערבים מן הכנסת. וזה חלק ממסע הסתה מסוכן נגד אזרחי מדינת ישראל, שיש להם זכויות שוות, שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, ושאם לא יהיו פה בכנסת,

לא תהיה דמוקרטיה. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. יעלה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו יעלה חבר הכנסת מנואל טרכטנברג. ארבע דקות לרשותך. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, מה שמעניין זה שמדברים על חוק, והחוק הזה מחוקק במבנה, במקום, בפרלמנט שלכאורה אמור להיות דמוקרטי. ומה הוא אומר? החוק הזה בא לבטל דמוקרטיה. חוק גזעני, לא חוקתי, לא דמוקרטי, חוק של הדרה, פופוליסטי, חוק שבא להדיר אנשים נבחרי ציבור. בדמוקרטיה, העם, ורק העם, קובע מי מייצג אותו. זה אחד היסודות של הדמוקרטיה, בלי זה אין דמוקרטיה. אז לא לבוא בשם הדמוקרטיה כדי לבטל ולנטרל את הדמוקרטיה, שזה החבל שעליו כולם עומדים ומדברים. דיברתי היום, בנאום קודם, אפילו בהגדרה של המדינה מגדירים אותה כדמוקרטית, למרות שבטוח היא לא דמוקרטית, היא בפועל לא דמוקרטית. בפועל, היא מדינה שהמנהיגים בה, חלק גדול מהם, מסיתים לגזענות. ראינו את ההסתה לגזענות מעל הדוכן הזה היום. הסתה פרועה. שמענו וראינו. כבוד היושב-ראש, במדינה, נגד האזרחים הערבים, 18 שנים היה משטר צבאי. היינו תחת שלטון צבאי עד 1966. אפילו אז לא העזו לחוקק חוק גזעני וחוק הדרה כזה. בתקופת שלטון צבאי זה לא היה. לחלל, לבזות. תראי את התפילה הזאת, את מסכימה לזה? לספר את סיפור המגילה.

חבר הכנסת ישראל אייכלר.

ואני רואה את ההתלהמות לאורך כל הדרך

תשללו את הזכות שלנו לבחור ולהיבחר, אבל אל תגידו שחברי כנסת הם אלה שיחליטו מי ימשיך ומי לא ימשיך.

אל תגידו לנו שייכנס במקום חבר הכנסת המושעה חבר כנסת אחר, אנשים שבחרו, בחרו לפי הסדר של הרשימה.

הדמוקרטיה הזאת צריכה להתבייש, ואני, כמו חברי: אני, עבד אל חכים חאג' יחיא, מצהיר אמונים לצדק, שוויון וזכויות אדם, ואעשה כל שביכולתי לעקור מן השורש פאשיזם וכל גילויי גזענות. אפעל בכל כוחי לסיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית כביטוי להגדרה עצמית כמו כל העמים. גם העם הפלסטיני הוא עם שמגיעה לו מדינה, וסיום הכיבוש הוא הפתרון, גם למדינת ישראל וגם לעם הפלסטיני. מה החוק הזה בא להגיד? הוא בא להגיד לכולם: אין משמעות ואין סמכות לבתי-המשפט. הוא מנטרל את בתי-המשפט.

ואם מישהו עובר על החוקים, בית-המשפט קובע את העונש שלו, ובתוך החוק הזה,

שהורשע, יקבל את הדין שלו, והוא לא ימשיך להיות חבר כנסת. אבל לבוא על דעה, על עמדה פוליטית,

אלא אם הכוונה שאין משקל לכל העם הזה שבחר. וברור שהחוק הזה תוכנן ומתוכנן

ואכן, היו אמירות כאלה בשפע, לצערי הרב, גם באוזני, אז למה שימשיך להתהדר באדרת המשכן

אוקיי, אז נניח שחבר כנסת מסוים יסולק מהכנסת. אז מה יקרה? האם הנאמנות למדינת ישראל תגבר? האם הרגשות החיוביים כלפי הקולקטיב יגברו על הרגשות השליליים? 90 חברי כנסת יבואו על סיפוקם בסילוק חבר כנסת אחד באותו רגע. נו, ואז מה? האם מדינת ישראל תהיה יותר מלוכדת? בעלת חוסן מוסרי חזק יותר? זהות חזקה יותר?

ברור לחלוטין, ההפך הוא הנכון. אפשר להבין את הדחף להתגונן, אבל העוצמה המוסרית נבחנת לא בעת שלווה ושלום, אלא דווקא בעתות כאלה,

היכולת להבחין בין טוב ורע נבחנת בעת מצוקה, ולא בעת רווחה. אם הכנסת תחוקק את החוק הזה, רבותי, כי אז במבחן הזה, היכולת להבחין בין טוב ורע, הכנסת הזאת תיכשל כישלון חרוץ, לצערי הרב.

תודה לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג. יעלה חבר הכנסת מאיר כהן, ואחריו, חבר הכנסת אלי כהן. אם הוא לא, אני רואה שהוא לא נמצא באולם המליאה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. ארבע דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת יקרים, נמאס ממחבלים רוצחים, נמאס ממחבלים מתאבדים, נמאס מהטרור, נמאס מתומכי טרור שחלקם אפילו יושבים בקרבנו, אבל הכי נמאס מהדמגוגים חסרי הרסן שעולים לכאן והופכים את השיח בכנסת ישראל לשיח של אחרוני מרכז הליכוד. מה קרה לך, דיכטר, תגיד לי? ראש השב"כ, הגם אתה בפוחזים? אתה עולה לכאן, אדם שעד הנאום הזה חשבתי שאדם שהיה ראש השב"כ נזהר בלשונו, חושב על כל מילה שיוצאת מפיו, אתה עומד כאן ואתה אומר לחבר כנסת, ויהיה צודק ככל שלא יהיה, אתה אומר לו: הגיהינום מחכה לך? זה השיח של הכנסת? עולים כאן חברי כנסת מהימין, מסתכלים עלינו באופוזיציה, לוקחים את הסיפור הטרגי הזה, של החייל, ולוקחים את המשפחה המסכנה שעכשיו נמצאת בסערת רגשות, והופכים את זה להצגה היומית שלהם. אם באמת החייל הזה חשוב לכם, ואם באמת משפחתו, זה הרגע שצריכים לשתוק. זה הרגע שצריכים לתת לצה"ל, ורק לצה"ל, ולא לשום גוף אחר, ולא למרכז הליכוד, ולא למרכז ישראל ביתנו, ולא לשום מרכז של מפלגה, רק צה"ל יחקור ויחליט מה צריך לעשות. ובמקום זה עולה לכאן אמיר אוחנה, וזועק, בקצב, על האופוזיציה, כאילו אנחנו אשמים. אנחנו שותקים. אמרו לי: מה דעתך? אמרתי: אני שותק. רק צה"ל יחליט, ויפעלו רק אחרי החלטת צה"ל. אני רוצה לראות את אנשי הימין עומדים כאן ומדברים על ההפקרות שקורית בנגב, ומדברים על כך ש-220,000 מאזרחי הנגב, הבדואים, חיים בהפקרות גמורה, מופקרים על-ידי מדינה. אני רוצה שיעלו לכאן וידברו על אדמות הנגב, שחלקן מופקרות והופקרו על-ידי המדינה. אני רוצה שיעלו לכאן וידברו באותו להט על חוק הנגב, להסדרת ההתיישבות של הבדואים, שתקעו אותו משנת 2013, ואף אחד, אבל אף אחד, לא עושה כלום לטובת המקום הזה. ובמקום זה אנחנו צריכים כל יום לסבול את התחרות הזאת, מי יותר לאומני, מי יותר ימני, והס מלהתנגד לחוק שמדבר על זה שזורקים חבר כנסת. אוי ואבוי למתנגדים. מייד שמים עליך תווית של עוכר ישראל. אני יוצא החוצה ובמסדרונות אומרים לי: תגיד לי,

אתם שמאלנים? מה, אתם מתנגדים לחוק? כן, אנחנו מתנגדים לחוק. ולא צריך להיות שמאלני כדי להתנגד לחוק רע שכזה.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. יעלה חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ואחריו, אורי מקלב. אם הוא לא יהיה נוכח, חברת הכנסת ציפי לבני. אני רק אומר לחברי הכנסת שלא נוכחים כרגע באולם המליאה וצריכים לעלות: אם הם יגיעו לכאן, אני לא אאפשר להם לדבר. מי שלא נמצא באולם המליאה, לא יקבל את רשות הדיבור. ארבע דקות.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 עסקינן בחוק מסוכן, שבא להדיר ולגרש את חברי הכנסת הערבים מהכנסת, ככה צריך לקרוא לחוק הזה ולכנות אותו, לקרוא לילד בשמו. ואם עסקינן בגירושים, אז זה המשך, אדוני היושב-ראש, לאותו חוק שמציעים ומקדמים בכנסת, והיה דיון בשבוע שעבר

בעניין גירוש של משפחות של מבצעי פיגועים לעזה ולסוריה. מדובר במסכת חוקים מסוכנים מאוד, פוגעים אנושות במה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית. מדובר בחוק מסוכן מאוד, אדוני היושב-ראש, ואין לו תקדים ואין לו אח ורע בעולם המודרני הנאור. יש מדינות רבות שיש בהן חוקים דומים שמשעים חברי כנסת, אבל רק אחרי הליכים משפטיים, אדוני היושב-ראש.

חבר כנסת סרח, אם חבר כנסת עשה עבירה כלשהי, אז לא הכנסת היא הטריבונל המתאים והיא הפורום לדון ולהגיש כתב-אישום, ולנהל משפט, ולהרשיע את חבר הכנסת, ולהדיח אותו ולהרחיק אותו מהכנסת, על סמך משפט פוליטי, וחברי כנסת ישפטו אחד את השני. אם יש הסתה או תמיכה בגזענות, בטרור, בעבירה כלשהי, המקום, אדוני היושב-ראש, ללבן את הדברים האלה הוא הגופים המשפטיים במדינת ישראל, ובראשם היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית והתובע במדינת ישראל, לא ועדת כנסת, עם כל הכבוד, ולא מליאת הכנסת. וראינו, חברי חברי הכנסת, שגוף פוליטי שהוא ועדת הבחירות המרכזית שמורכבת מנציגים של מפלגות, ראינו שכבר פסלו רשימות ומועמדים ובית-המשפט העליון קבע שמדובר בפסילה בלתי חוקתית והורה להחזיר את הרשימות ואת המועמדים. ואני אומר לכם, אדוני השר, נפלתם על הראש עם כל הצעות החוק האלה. אני, אוסאמה סעדי, אני מצהיר אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם, ואעשה כל שביכולתי כדי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם, גזענות והדרה, ואמשיך להיאבק נגד הכיבוש ולמען השלום, אמשיך להיאבק למען שוויון, צדק חברתי ודמוקרטיה. אני קורא לחברות ולחברי הכנסת להצטרף להצהרה זו.

אוסאמה סעדי, מצהיר אמונים לדמוקרטיה וזכויות אדם, ואעשה כל אשר ביכולתי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם, גזענות והדרה, ואמשיך במאבקי נגד הכיבוש ולמען השלום, הצדק החברתי והשוויון.) תודה. תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. יעלה חבר הכנסת אורי מקלב, אני חוזר ואומר: חברי כנסת שלא יהיו נוכחים באולם, לא יקבלו את רשות הדיבור, איננו, חברת הכנסת ציפי לבני,

חברת הכנסת מיכל בירן

חבר הכנסת נחמן שי,

חבר הכנסת איימן עודה, איננו. הוא איננו. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס,

חבר הכנסת נפתלי בנט, איננו.

אני לא אאפשר. רבותי, זה לא יעזור לכם. אני נותן לו, אני צריך לתת לכל אלה שיבואו אחריו.

הוא לא היה. למה אני צריך לעשות איפה ואיפה? הלכתי לקרוא לו. כי דיברו עליו כל הערב. בסדר, דיברו עליו כל הערב. אחד מהחברים יוותר לו. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, איננו, קסניה סבטלובה, איננה. רויטל סויד, ארבע דקות לרשותך.

מוכן, הבעיה שהבא בתור אחרייך איננו.

תן לאיימן, תפגין חסד. תן רגע לאיימן, אני אמצא את הדף. תפגין חסד עם איימן. דיברו עליו כל היום.

הרי הוא נכנס לפה ויצא.

כי לא נתת לו. הוא כאן. הוא פספס בשנייה.

ההפרש בין ההקלטה, לא באמת, בין ההקלטה בחוץ לפה יש חמש שניות. אני גם הרבה פעמים מפספס הצבעות בגלל זה. איימן עודה. הנה איימן, תן לו.

לבקשת הקהל. זה לא לבקשת הקהל. אני אצטרך לעשות פה רוויזיה לכל אלה שלא היו פה. ארבע דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, קודם כול, תודה רבה שנתת לי לדבר. ראיתי אותך, שנכנסת ויצאת, ואני עושה את זה לפנים משורת הדין, כי היית פה ויצאת ונכנסת. למה אתה לא אומר לו שביקשתי שתיתן ובינתיים אני אמצא את הדף? כולכם ביקשתם בשבילו. למה אתה לא אומר לו את זה? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, מה לא עשו בשביל להוציא אותנו מהמשחק הפוליטי, מה לא אמרו עלינו. אחת מהאמירות, למשל, שאנחנו מתעסקים בסוגיה הפלסטינית ופוסחים על הסוגיות שלנו אנחנו. כך מנסים להסית את הציבור שלנו נגדנו, אנשים שמתעסקים יום-יום בסוגיה הפלסטינית, מקדמים התנחלויות, מחזקים צבא, מחזקים מה שנקרא "ביטחון", פוגעים באוכלוסייה הפלסטינית יום-יום, לוקחים את הכסף שלנו, כסף המסים שלנו,

ושמים אותם בשטחים הכבושים, הם אלה שמאשימים אותנו שאנחנו פוסחים על הסוגיות שלנו ואנחנו מטפלים אך ורק בסוגיות של העם הערבי הפלסטיני. העלו את אחוז החסימה, ביום הבחירות דיברו על "ערבים נוהרים לקלפיות" מנסים כל הזמן בכל האמצעים למנוע מאתנו להיות מיוצגים בבית הזה. הם לא הצליחו ובבחירות האחרונות הגענו ל-13 מנדטים. אז צריך דרך מקורית, דרך מבריקה. מצאו את הדרך שחברי כנסת יכולים להדיח חברי כנסת אחרים, שאנשים מהימין יש להם את הזכות להדיח אותנו מהפרלמנט. אנחנו נבחרי העם ולא הנבחרים שלהם. ומה הטענה? דמוקרטיה מתגוננת. מהי דמוקרטיה מתגוננת? זוהי תפיסה תיאורטית שבאה בעקבות הרפובליקה של ויימאר. אבל צריך לזכור שהייתה רפובליקה שניצח בה צורר, אויב שהוא יותר נגד האנושות כולה, שקידם פאשיזם, שכבש, קידם מלחמות, בוודאי לא מדובר על אנשים שהם שוחרי שלום, שוחרי דמוקרטיה. ומהי דמוקרטיה מתגוננת? ומהי הפגיעה הקשה ביותר בדמוקרטיה אם זה לא הכיבוש עצמו? כי עם שמשעבד עם אחר אינו יכול להיות עם חופשי. מהי הדמוקרטיה המתגוננת? מהי הפגיעה העיקרית בדמוקרטיה הישראלית? מהו החור השחור? הוא האפליה נגד האוכלוסייה הערבית.

יש שיח פוליטי, יש אנשים שמאמינים בדרך הזו שדיברתי עליה עכשיו, ויש אנשים שמאמינים בדרך אחרת. אז מנהלים פרלמנט, מדברים בפרלמנט, מנהלים שיח, אבל לא מחליטים להדיח קבוצה אחרת. אז אני קורא לימין, אומר להם: מי שמך, מי נתן לך את הזכות הזו? הציבור בחר בנו, הוא עוד ימשיך לבחור בנו. לכן אני רוצה להגיד, לא רק לחברים באופוזיציה, אני רוצה לפנות אליך, אדוני השר גלנט. נשארו לך 11 שניות, שבע שניות. אני רוצה לפנות אליך, אני רוצה לפנות לח"כים החרדים ולהגיד להם שעכשיו זה אנחנו, אבל בעוד שנה או כמה שנים זה יגיע לאנשים אחרים. יש אנשים, ראש הממשלה בעיקר, תודה, אדוני. רוצה פרלמנט על טהרת היהודים, כי הוא מחפש רוב של 51% מהיהודים. במידה שאנחנו נהיה לגיטימיים הוא יצטרך לשכנע יותר מ-65% תודה. מהיהודים. לכן הוא בדרך הזו רוצה לשמור על כיסאו. לכן אני קורא לחברי הבית להדיח את חוק ההדחה.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. אחריו, חברת הכנסת רויטל סויד, ואחריה, חברת הכנסת מירב בן ארי, ואם היא לא תהיה באולם המליאה, חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, מיכאל אורן. אני אקרא את שאר השמות: קארין אלהרר בדרך, יחיאל בר, שתדעו שאתם בדרך לפה. וחברת הכנסת ציפי לבני, לפי בקשת הסיעה, תדבר במקום יוסי יונה. לכן, חוק כזה,

אני מתנגד לו, כבוד היושב-ראש, ואני מציע לכולם לתפוס את הראש,

חוק כזה לא יכול להיות במדינה דמוקרטית. תודה.

יעלה חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, ואחריו, חבר הכנסת מאיר

ימים, תשימו לב, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ צייץ: הדחתו של חבר הפרלמנט המצרי מאפשרת לנו להביט במראה ולראות עד כמה מכוער חוק ההדחה שראש הממשלה מקדם. מה שמתאים למצרים לא מתאים לנו.

אז אי-אפשר יהיה?

זה חוק פוליטי לחלוטין, שיבחר איזו הסתה הוא רוצה להדיח ואיזו הסתה הוא איננו מדיח. איך אנחנו מגיעים למצב הזה? ויש פתרון. כי גם אני לא רוצה, לא רוצה בכנסת ישראל חברי כנסת שחותרים תחת קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, שמסיתים לגזענות, שבעד ארגוני טרור או טרור של יחידים. גם אני לא רוצה את זה בכנסת פה. ואפשר גם להדיח חברי כנסת, תודה. בתקופת כהונתם. פשוט, בהבדל אחד, אם ועדת החוקה תשב, ובמקום שנבחרי הציבור ידיחו נבחרי ציבור אחרים, משפט אחרון. בית-המשפט יקבל את הכוח הזה, לא רק בתקופת בחירות, אלא גם תוך כדי כהונת חבר הכנסת. בדיוק את אותו סעיף, את אותו הכוח, את אותן עילות של סעיף 7א, משפט אחרון. להעביר לבית-המשפט. כי עם כל הכבוד, נבחרי הציבור, לא שמעתי שהם עברו קורס הכשרה לשופטים שיכולים להדיח חברי כנסת אחרים. אז אני מבקשת מחברי היום, ובפרט מחבר הכנסת סמוטריץ וחברי סיעתו, כי אתם הבאים בתור,

כי יבוא יום ותבוא פה קבוצה של חברי כנסת שיחליטו שמי שלא מגנה את מלכות ישראל ומי שתומך בנוער הגבעות,

גם דינו להיות מודח מהכנסת, תודה.

ואז מה תגידו על החוק הזה?

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה.

הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, מיכאל אורן. אם הוא לא יהיה, קארין אלהרר. מיכאל אורן פה, עם הטלפון על האוזן, ממש מסודר.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבר הכנסת פרי ביקש שאני אדבר בקול שקט ונמוך. בסדר, אני קיבלתי את בקשתך ואפעל בהתאם.

מונחת כאן, חברים, בפנינו, הצעת חוק, הצעת חוק, בוא נגיד, לבוא לרצות את ההמונים, לפעול לפי רוח הציבור. אז אני אומר שראש הממשלה, ומניחים הצעת חוק מלחמה בטרור, הצעת חוק שמיועדת לפעול נגד מי שתומך טרור. אבל שנשמע, עיסאווי.

אה, שתשמעו, כן. אז אני שואל, מי בעד טרור בבית הזה? אני שואל, מי בעד טרור בבית הזה? אבל אם כבר מניחים הצעת חוק כזו, אז בוא על הדרך ננקה את כל הזוהמה שהייתה בחקיקה בשנה האחרונה. גם נשים חוק נגד תומכי רצח, והמקרה שהיה לנו בחברון, שמענו מצעד של שרים וחברי כנסת ופוליטיקאים שמהללים את הרצח הזה, מהללים אותו. וזה התחיל משר החינוך, התחיל משר החינוך ומסמוטריץ שמתגאה במוסריות של הפעולה של אל החושך שראינו בחברון. יש אנשים שמתגאים ברצח, גם דינם לא להיות בבית הזה. גם דינם לא להיות בבית הזה. בוא ננקה את הזוהמה הזאת, זוהמה אנטי-דמוקרטית, זוהמה של חקיקה שלא מוסיפה כלום לבית הזה. אבל מה התבשרנו? שיש ענף יצוא חדש במדינת ישראל, שהכריזה עליו שרת המשפטים, יצוא חקיקה: מלחמה בטרור במשטר דמוקרטי. איזה יצוא, איזה יפה, ושמענו והתבשרנו ששר המשפטים הצרפתי אמור לבקר כדי ללמוד על החקיקה, ועל הדרך אמורים לתת לו את החוק הזה, שיישם את זה בפרלמנט הצרפתי. אז welcome, שרת המשפטים מייצאת חקיקה של מלחמה בטרור, ענף חדש במדינת ישראל קם לו יצוא חקיקה. אני חושב שזה לא מוסיף כלום, רבותי. אני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, למה אני צריך אופוזיציה אם אני יכול לסלק אותה? אני לא מודאג מעצמי או מחברי הכנסת הערבים. בסדר, אין חברי כנסת ערבים בכנסת. הלאה, מה יהיה הלאה? מה הצעד הבא? אני דואג לחברים היהודים שחושבים כמוני. מעצמי אני לא מודאג. אני לא מודאג, אני יודע איפה אני נמצא. אני דואג ליהודים שחושבים כמוני, כי עכשיו אני, ומחר התור שלהם, כי אין לזה גבול. אין לזה גבול, כששר חינוך, שאמון על ערכים ועל המוסר שצריך להעביר לילדים שלנו, עומד כאן ועושה מרוצח גיבור.

מזה אני מודאג. אני מודאג מהאווירה, כי החייל, תודה, אדוני. שראינו בסרטון,

הוא פעל ברוח העם, והסקר בערוץ 2 מראה לנו את הזוועה ואת האיום שמחכים לנו בדרך. אז לחברי היהודים, שאני ממש מזדהה אתם, תודה. אומר להם: תתעוררו, חברים. אני אסתדר, אתם, תיזהרו. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת מיכאל אורן, שלוש דקות, ואחריו, קארין אלהרר. אם היא לא תהיה נוכחת, חבר הכנסת,

או, סליחה.

האופוזיציה, ארבע, הקואליציה, שלוש. כבוד היושב-ראש, תודה, חברי וחברותי חברי הכנסת, בעצם אני מפנה את דברי לאלה שמתנגדים לחוק, ואומר לכם בראש ובראשונה שאני חלום הבלהות שלכם, משום שאני בא מרקע מסוים, התחנכתי בדמוקרטיה הוותיקה והגדולה בעולם, התחנכתי על ערכים דמוקרטיים וליברליים ואני מגדיר עצמי אדם ליברל ומסור לערכים דמוקרטיים, ואני תומך בחוק. אני תומך בחוק משום שאני יודע שדמוקרטיה זה לא איזה רעיון מופשט, דבר שמרחף אי-שם באוויר. הדמוקרטיה מושתתת, מושתתת קודם כול על ריבונות, על מדינה, והמדינה מושתתת והריבונות מושתתת על נאמנות, נאמנות בסיסית, ובלי נאמנות בסיסית אין ריבונות, אין מדינה, ולכן אין דמוקרטיה, אין דמוקרטיה. נכון שדמוקרטיה נבחנת במידה שהיא שומרת על הזכויות של המיעוט, ולא דווקא על הזכויות של הרוב, אבל היא גם מושתתת על ההנחה וההשערה שהיא לא תומכת במיעוט התומך ברצח של הרוב. זה סותר את קווי היסוד של הדמוקרטיה הבסיסית. אני מרבה להשתמש בדוגמה, תסלחו לי שאני משתמש בזה עוד פעם נוספת, שבאנגליה חיים כרבע מיליון יהודים, ואין להם שום בעיה להצדיע לדגל שחרות עליו לא רק צלב אחד אלא שלושה צלבים, אין להם בעיה לשיר המנון למלכת אנגליה, שהיא גם יושבת-ראש הכנסייה האנגליקנית, ואין להם שום בעיה לא רק להצדיע ולשיר, אלא גם להילחם ולפעמים גם להקריב עצמם למען הדגל הזה ולמען ההמנון הזה. אבל באנגליה חברי פרלמנט לא יכולים להרחיק חבר פרלמנט. רק בית-המשפט. חכה, חכה. עם כל הכבוד לדמוקרטיה הבריטית, יש דמוקרטיה יותר ותיקה, יש דמוקרטיה אמריקנית, חברי הפרלמנט לא יכולים להרחיק.

יש דמוקרטיה אמריקנית, והדמוקרטיה האמריקנית מבוססת על מסמך שנקרא החוקה האמריקנית מ-1789. סעיף 1.5 של החוק האמריקנית מאפשר לקונגרס לא להשעות אלא להדיח חבר כנסת ברוב של שני-שלישים של חברי הקונגרס האמריקני, בגין התנהגות בלתי הולמת, לא בלתי חוקית, בלתי הולמת. החוק הזה הופעל לא פחות מ-20 פעם בהיסטוריה האמריקנית, הכי הרבה,

על-ידי הנשיא האמריקני הכי מוערך, אברהם לינקולן, שהוא עצמו אמר שדמוקרטיה איננה מתכונת להתאבדות לאומית. אתה יכול להסכים עם זה? מתי החוק הופעל פעם אחרונה? ב-2006. לא בהיסטוריה העתיקה. ומה היה המעשה? המעשה היה משהו קשור, לא פלילי, משהו עם ריח לא טוב של מעילה. אבל ודאי, אם אפשר לסכם. אם חבר קונגרס היום היה תומך בטרור, היה תומך ב"אל-קאעידה", היה הולך לשבת עם הורים של מחבלים שנהרגו בקרב ולהביע תנחומים שם,

רק שלא היו יושבים בקונגרס, היו יושבים במקום אחר, שנקרא בית-כלא. אני מסכים אתך, אבל לא אנחנו. תודה לחבר הכנסת מייקל אורן. תעלה חברת הכנסת קארין אלהרר, ואחריה, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, שרים נכבדים, חברות וחברי הכנסת, אני אגיד לכם, כשאני רואה את הצעת החוק הזאת, שאנחנו דנים בה היום, לצערי, אני רואה לנגד עיני איזשהו מסך ערפל שממשלת ישראל מנסה לשים על הדיונים כאן בכנסת. במקום שנתעסק בעיקר, במקום שנתעסק בענייני חברה, בענייני כלכלה, במקום שנתעסק באמת בביטחון של מדינת ישראל, במה אנחנו מתעסקים? בחוק אנטי-דמוקרטי, שבא לקחת את הבחירות הדמוקרטיות, שעדיין מתקיימות במדינת ישראל, ופשוט לרמוס אותן ברגל גסה, להגיד: אוקיי, היו בחירות, העם אמר את דברו, זה הרי מה שכל הזמן ממשלת הימין אומרת: העם אמר את דברו, למה אתם מתערבים לנו? העם אמר את דברו. אז אם העם אמר את דברו כשאתם בשלטון, זה כולל גם את המפלגות שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, גם מפלגות שהן לא לרוחכם. אני רוצה לומר, אדוני השר: אני סולדת מהאמירות שנאמרו על-ידי חברי הכנסת של בל"ד, אני סולדת מדקת הדומייה שהם עמדו לזכר, במירכאות, המרצחים המתועבים. אבל מה מכאן ועד לפסול חברי כנסת שנבחרו בבחירות דמוקרטיות בישראל? מה בין זה לזה? עכשיו אני אגיד לכם מה ההרגשה שלי, אדוני היושב-ראש. להרגשתי, מה שממשלת ישראל מכוונת אליו זה שהחוק הזה יעבור בכנסת, ואז יקרה הדבר הבא המתבקש: יוגש בג"ץ. כולם מתכוננים לבג"ץ. שמעתי שהיועץ המשפטי של הכנסת אפילו אמר שרצוי שהחוק הזה יעבור ברוב של 61. למה? כדי שנוכל להגן על ההחלטה הזאת בבג"ץ. עכשיו אני אעשה לכם ספוילר: בג"ץ כנראה יאמר שזה חוק לא חוקתי. ואז, מה יקרה? נשמע את השר יריב לוין אומר שהשופטים בישראל לא ראויים, אנחנו נשמע את חברי הכנסת שאומרים שאלה החלטות מטופשות של בית-המשפט, ונשמע את כל הדברים המכוערים, הלא-דמוקרטיים, שנאמרים על בית-המשפט העליון. אם זאת הכוונה של הממשלה, תבואו ותגידו אותה upfront, אל תתחבאו מאחורי חוקים מטופשים. זה חוק מטופש, אין לו שום בסיס, הוא לא דמוקרטי, הוא חוק שנועד לעשות חיסולים. לְמה זה טוב? באמת, לְמה זה טוב? היום אלה לא מוצאים חן בעינינו, ומחר אחרים. זה מה שנהיה מכנסת ישראל? עד מתי אנחנו נמשיך עם האיוולת הזאת? עד מתי אנחנו נגיד שאנחנו לא יודעים להתמודד עם המציאות, אז בואו נייצר איזו מציאות מדומיינת מקבילה?

תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. יעלה חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, ואחריו, חבר הכנסת עמר בר-לב. כבודו מסתכל עלי. אני מבין, אבל הפסדתם את התור.

נחמן, תבוא בזמן בפעם הבאה. ארבע דקות, חברים. אדוני היושב-ראש, אתם את כל המפלגה הזזתם, אחד את השני החלפתם. כל הזמן זזים. זזים, זזים, עולים, יורדים, כל פעם מתחלפים. אני לא יודע אם זה אפשרי. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי לכנסת, הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד חוקתית במשטר דמוקרטי, והבטחת קיומו של משטר דמוקרטי תלויה בזכויות הפרט באותו משטר. נבחרי הציבור פה בישראל נבחרים על-ידי העם, ולכן נבחרי הציבור צריכים להיות מפוטרים, אם בכלל, רק על-ידי העם. וגם אם לא מוצא חן בעיני כמה אנשים שיש פה נציגות למגזר הערבי, וזה בסדר שזה לא מוצא חן,

באופן אבסורדי אגב, אותה ממשלה שרוצה להיפטר מחברי כנסת ערבים מובילה מדיניות שגם תוביל אותנו בסוף למדינה דו-לאומית, שבה הם לא יהיו 20%, הם יהיו 50% ו-60%. אתה יודע את זה, מייקל. מה תעשו אז, כשהם יהיו רוב? הרי ללכת באומץ להיפרדות מהפלסטינים, לגירושין מהפלסטינים ולא לחתונה קתולית אתם, אין לכם את האומץ הזה.

בוא נדיח את חברי הכנסת הערבים מפה, מתוך הכנסת, ולא ניתן לעם לומר את דברו. כמה זה קל. גם בעיני יש אנשים בציבור הישראלי שאני ממש לא אוהב והם ממש לא מוצאים חן בעיני: אני לא אוהב גזענים, אני לא אוהב מסיתים, אני לא אוהב בריוני רשת, אני לא אוהב אנשים אלימים, אני לא אוהב אנסים, אני לא יכול להיפטר מהם, אני שואלת, באמת אני רוצה לדעת, "הערבים נוהרים בהמוניהם" זה בעיני הסתה, זו הסתה לגזענות, אחת העילות. תהיה הסתה לגזענות שיהיה לגביה רוב של 61 ח"כים, ואז אפשר יהיה להפעיל את חוק ההדחה. אבל הסתה מסוג אחר, שלא יהיה לגביה רוב של 61, אז אי-אפשר יהיה? זאת אומרת, זה חוק פוליטי לחלוטין, שיבחר איזו הסתה הוא רוצה להדיח ואיזו הסתה הוא איננו מדיח. איך אנחנו מגיעים למצב הזה? ויש פתרון. כי גם אני לא רוצה,

שמסיתים לגזענות, שבעד ארגוני טרור או

אבל גם אם היא מרתיחה אותי, המדינה הזאת נותנת לנו סעדים להתמודד אתה, גם ככנסת וגם בחקיקה. והפתרון שלכם הוא לא פתרון דמוקרטי, גם אם לפעמים זה מאוד נוח, וגם אם לפעמים זה מוצא חן

החוק הזה הוא לא רק לא דמוקרטי, הוא גם לא יהודי. בוא נהיה אמיצים ונתמודד אתם בהרבה דרכים אחרות, לא בזה שנדיח אותם באופן לא דמוקרטי ולא יהודי מקרבנו. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יחיאל חיליק בר. יעלה חבר הכנסת עמר בר-לב, ואחריו, ציפי לבני.

אדוני היושב-ראש, שמעתי כאן בתחילת הדיון את חבר הכנסת סלומינסקי מסביר את החוק. והוא מסביר ומסביר, ובשלב מסוים ממש הרגשתי שהוא מתנצל. הוא אומר: תראו כמה קשה יהיה להעביר, ליישם את החוק הזה. והוא מספר שצריך לפחות 61 חברי כנסת, ואז הוא מספר שיושב-ראש המשכן, חבר הכנסת אדלשטיין, ביקש ממנו שזה יעלה ל-70 בין הקריאה הראשונה לשנייה. ואחרי זה, בשביל לממש אותו, צריך 90. ממש התנצל והסביר כמה קשה יהיה ליישם את החוק הזה. ואני שואל: בואו רגע נעלה, מה שנקרא, ל-60,000 רגל, ובואו רגע נסתכל, כי מרוב עצים לא רואים את היער.

ומ-60,000 רגל, לא רואים כלום. רואים, רואים. תאמין לי, הייתי שם פעם. מ-60,000 רגל רואים את הדמוקרטיה ואת הדמוקרטיה הישראלית. והדמוקרטיה הישראלית, כמו כל דמוקרטיה, בסופו של דבר, ובתחילתו של דבר ובסופו של דבר, אזרחי המדינה הם אלה שקובעים בה מי יהיו נבחריהם. לא נבחרי העם הם אלה שקובעים מי יהיו נבחרי העם, זה העם קובע. זה בסיסה של הדמוקרטיה. ושמענו קודם בתשובה להצעות האי-אמון את השר יריב לוין, שמסביר שלדעתו הוא גם צריך לשנות את בית-המשפט העליון. זאת אומרת, בכלל הנבחרים, הם גם ישנו את בית-המשפט העליון, הם יחליטו מי יהיו השופטים, הם יהיו גם הרשות המבצעת כמובן. וכמובן, במסגרת הפעולה הזאת, גם הכנסת תוכל להדיר חברי כנסת משורותיה. יש אמירה, כפי שאתם יודעים, מאז ומתמיד הייתי באופוזיציה, לפחות בשתי הכנסות האחרונות, אבל יש אמירה של כאלה שהיו בממשלה, שהממשלה היא מצוינת, יש רק בעיה עם העם. יש בעיה עם העם. והעם במדינת ישראל הוא זה שבוחר את נבחריו. ככה זה היה וככה זה צריך להיות, למרות שזה לא תמיד מוצא חן בעיני, כמו שחברי קודם, חבר הכנסת בר,

שאם זה היה תלוי בו, לא בטוח שהיה בוחר את כל ה-120, נכון? אותו דבר גם אני. יש לי רשימה שלא.

אבל מה לעשות, יש לנו רק פתק אחד. כל אזרח שווה זכויות, יש לו רק פתק אחד, ובוחרים את הנבחרים. ולכן הכנסת לא יכולה לומר: לא מתאים לנו מה שהעם בחר, אנחנו יודעים יותר טוב מה טוב לעם, ואנחנו נשנה את החלטת העם.

בלי כל קשר למי יועד החוק הזה, אנחנו יודעים שבמקור זה יועד כנגד חברי הכנסת הערבים, ובהחלט יש לי ביקורת קשה עליהם, אבל ראינו מה קרה בכנסת הקודמת, כשרצו להעלות את אחוז החסימה. דרך אגב, למרות שהייתי באופוזיציה, אני אישית הייתי בעד העלאת אחוז החסימה. אבל בסופו של דבר זה בוודאי לא פגע באותם חברי כנסת שכוונת המחוקק הייתה לפגוע בהם. וזה מה שעלול לקרות כאן. לכן אני מאוד מאוד מבקש, תודה. גם מחברי הקואליציה וגם ממך, היושב-ראש, אני יודע שאתה בן-אדם ישר והגון, להצביע נגד החוק הזה. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב. תעלה חברת הכנסת ציפי לבני, ואחריה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. אם לא תהיה, יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החוק שאנחנו מתבקשים להצביע עליו עכשיו הוא עוד חוק בסדרת חוקי השנאה והפחד. את זרעי השנאה זרע ראש ממשלת ישראל עוד במערכת הבחירות, ולצערי, לעומת הפתגם "זרע רוח וקצר סופה", הוא זרע שנאה וקצר קולות. הערבים נהרו לקלפיות, ועמותות השמאל, לדבריו, מימנו אותם על-ידי ממשלות זרות. אז עכשיו הוא פותר את הבעיה דרך אותה חקיקה בלתי נסבלת, שאחד מהחוקים שנמצאים כאן היום זה "הערבים נהרו לקלפיות והצביעו, אז נעיף את הנציגים שלהם מהכנסת"; חוקי עמותות, כבר היו לנו כמה ועוד אחד בדרך, ממשלות זרות, ממילא הוא הופך את ידידותיה של מדינת ישראל לאויב. ועל כל חוק יהיה טיעון. אבל כמו בציור, כשהיינו ילדים ומציירים ציור,

בין נקודות, מתגלה פרצוף, והפרצוף הזה הוא פנים מכוערות, לא של מדינת ישראל, אלא של הממשלה הזאת שמביאה את החוקים האלה. ובימים האחרונים אנחנו רואים על הכוונת את צה"ל, צבא ההגנה לישראל. צה"ל, הצבא שאליו אנחנו שולחים את ילדינו בחשש גדול, בתקווה גדולה שיחזרו בריאים ושלמים ובאמונה עמוקה שבצבא הם יממשו את אותם ערכים שאנחנו מחנכים אותם על-פיהם, וכשהם לובשים את המדים הם לא מורידים את הערכים האלה. וכשאנחנו מדברים על זה שכל הורה או כל אם יודעים שהמפקדים ראויים לכך, זה גם מבחינת הערכים שלהם. אני לא הולכת לדבר על החייל, ושאף אחד כאן לא יתחיל לדבר כאילו על החייל, כי מה שצץ כאן זה לא סיפור שראינו בטלוויזיה ומשפט כזה או אחר, הוא יזכה והוא זכאי למשפט הוגן, צפה כאן, כשהדלת הזאת נפתחה, תיבת פנדורה, שבה מתברר שהוויכוח הוא בכלל לא מה עשה אותו חייל, אלא יש שם כאלה שמראש מבקשים, לא שיזכה למשפט, אלא שיקבל חנינה, ויש כאן כאלה שבכלל מטילים ספק ורוצים לשנות את הערכים שלפיהם פועל צה"ל. ומדינת ישראל לא תהיה מדינה שיש בה שני צבאות, צבא הגנה לישראל וצבא "הצל" ומרזל וכל החבורה הזאת. אנחנו צריכים לפעול נגד אותם פוליטיקאים שבמסווה של גיבוי לצה"ל פוגעים בו, ואנחנו צריכים לגנות אותם על מה שהם עושים. וכל אלה שמתהדרים בזה שהם מגינים על חיילי צה"ל, באותה נשימה פוגעים בשכפ"ץ הגדול ביותר שיש לכל אחד מהחיילים והקצינים כשהוא נוסע לחו"ל, וזה בג"ץ. כי זה לא שייך, תאמינו לי, בכלל, למתווה הגז, זה בכלל לא הסיפור. זאת אג'נדה של הממשלה הזאת, לחרב את בג"ץ ואת שומרי הסף, כי זה לא נוח להם. משילות זה לא שלטון יחיד של ממשלה, דמוקרטיה זה שלטון העם ולא שלטון יחיד של ראש מממשלה שעושה מה בראש שלו. ואם הם לא שמים לב שהם חוצים את הקווים האדומים, טוב שיש בג"ץ שמורה להם איפה הקווים האדומים האלה, ועליו אנחנו נגן. כי כשחיילי צה"ל נמצאים בחוץ אני זאת שאומרת שמערכת המשפט בישראל היא מספיק טובה כדי שאתן, אומות העולם, לא תתערבו לנו. וכל זה נובע מחולשה, מחוסר היכולת להתמודד עם הטרור. אבל אם נאשר את הכול, אם נאשר את החוק הזה, תודה. ונפסול את

אנחנו החזקים בסיפור הזה, חזקים בערכים שלנו. תודה לחברת הכנסת ציפי לבני. יעלה חבר הכנסת יוסי יונה. ואחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול. איילת איננה, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין הפסידה את תורה. אדוני היושב-ראש, נראה שהצעת החוק הזו, בעצם ביסודה קיימת איזושהי אי-הבנה עמוקה של הדמוקרטיה למעשה. כאשר התכנים אינם מוצאים חן בעיני הרוב, הרי שהרוב מבקש לפסול מפלגות ומועמדים שנושאים בקול את התכנים הללו. אנחנו רוצים לומר, אני מתאר לעצמי שזו העמדה של רוב חברות וחברי הכנסת שמתנגדים להצעת החוק הזו, שאנחנו עושים הבחנה בין התכנים לבין זכותם של האנשים לבטא את התכנים, בין התכנים, שאנחנו אוהבים או לא אוהבים, לבין זכותם של האנשים, אדוני, רק דקה. אם אני נותן לך אני צריך לתת לכולם. מקבלת את הדין? אם אחד החברים שלך, איתן ברושי או איציק שמולי, לא יהיו, אני יכול לאפשר, אם הם לא יהיו פה, ולא, לא, לא. גם ככה עשיתם לי החלפה ברשימה היום. זה משהו מיוחד, המחנה הציוני. אני מקבלת את הדין בהכנעה. אדוני היושב-ראש, אני חוזר ואומר, ההבחנה המוטעית הזו בין התכנים, אם אנחנו אוהבים אותם או לא אוהבים אותם, לבין זכותם של האנשים לבטא אותם, היא בעצם יסוד מרכזי ועמוק של הדמוקרטיה. ראשי ממשלת ישראל, ובמיוחד ראש ממשלת ישראל הנוכחי נוהג להתגאות בכך, לחזור ולומר שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. והנה, ראש הממשלה, או לפחות בהנחייתו, כל פעם,

מדי שבוע, מביא לבאי הבית עוד החלטה שמכרסמת באופי הדמוקרטי של המדינה שלנו.

תמיד זה בא בטענה שהדמוקרטיה היא מתגוננת, דמוקרטיה מתגוננת חייבת להגן על האופי הדמוקרטי שלה, אבל מרוב התגוננות אנחנו בסופו של דבר נמצא את עצמנו ללא דמוקרטיה, אדוני היושב-ראש. ואנחנו יודעים למעשה מהיכן נובעות היוזמות שהייתי מכנה אותן יוזמות הזויות: מדינת ישראל, המדינה שלנו,

נמצאים במצוקה, והשלטון נמצא במצוקה, אדוני היושב-ראש, והדבר הנורא ביותר שהוא עושה והוא יכול לעשות בשעה שהוא אינו יכול להתמודד עם אתגרים מבחוץ, הרי שהוא מחפש אתגרים מבית. הוא מתחיל לסמן מי בעדנו, מי לצדנו ומי נגדנו. וזה תהליך מאוד מאוד מאוד מסוכן, אדוני היושב-ראש, כי משעה שאתה מתחיל לעשות את פעולות הטיהור הפנימי, אינך יודע לעולם היכן תעצור. לדבר הזה יש דינמיקה מאוד מאוד ברורה, מאוד מוכרת מהיסטוריות של עמים רבים, המפעל הזה של הטיהור, הטיהור הפנימי. כן, היום רוצים לפגוע בערבים, היום מציגים אותם כציבור בלתי לגיטימי, ומחר יציגו אולי את הדרוזים כציבור בלתי לגיטימי, ואחר כך יציגו את חברי הכנסת הערבים של מפלגת העבודה, שכבר מדברים עליהם אולי כציבור בלתי לגיטימי, ולאט-לאט טבעת החנק של חוסר הלגיטימיות תלך ותתהדק, ובסופו של דבר יישאר פה מיעוט קטן, טהרני, נא לסיים. שכל מה שהוא רוצה לעשות זה להמשיך ולטהר, להמשיך ולפגוע. זה כמו, אם תרצו, איזושהי מחלה שפוגעת במערכת החיסון הפנימית, היא פוגעת בגוף שלנו, אדוני היושב-ראש, וזו הסכנה הגדולה ביותר שאתה אנחנו מתמודדים.

החוק הזה בא לעולם בחטא, והחוק הזה צריך לא לקבל את תמיכתו של הבית הזה, ואני מקווה שאנחנו נתעשת,

למען הדמוקרטיה הישראלית,

למען לכידותה של החברה הישראלית, והחוק הזה לא יעבור. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. יעלה חבר הכנסת זוהיר בהלול. ואחריו,

הכנסת דב חנין. עוד הרבה יש?

דוד, שש-שבע שעות אתה לא פה. אני הולך לאכול סנדוויץ'. אני רוצה להגיד לך, מה שעשו היום ברשימה, עוד לא היה דבר כזה. עוד לא הייתה לי רשימה עם כל כך הרבה מחיקות.

המחנה הציוני, היום הייתם מאוד יצירתיים. אפשר היה לעשות פאזל, סלט. בגלל שמקלב לא היה פה, את שלנו, אדוני היושב-ראש, אני מוחה בתוקף, אנחנו תמיד יצירתיים.

אני מקווה,

אני מקווה שבדברי אני אשפר, אשפר את מצב הרוח שלך.

אדוני היושב-ראש, ועבדך הנאמן אוהב לקרוא תנ"ך, והואיל ואני אוהב להשתמש בשפת התנ"ך, אז הרשה לי לקרוא מן הספר המופלא הזה בשפתו ובלשונו וממקורו. ובסוף, כמו שמורה התנ"ך היה מבקש ממני: תאמר לי, זוהיר, מי אמר למי? אז אני אשאל אתכם מאוחר יותר: מי אמר למי? וגם אולי נסבר את האוזן על המשל ועל הנמשל. שני אנשים היו בעיר אחת: אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כול, כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה, ותגדל עמו ועם בניו, ואתם יודעים מה? ואומר את זה גם לך, חברי עודד פוּרר.

פגיעה בקבוצות מיעוט, שעריצות הרוב מנצלת את הכוח שלה, זה משהו שעשו ליהודים שחיו כמיעוטים במשך שנים. וגם אם חנין זועבי מרתיחה לי את

וילדה לו בן.

ולכן מספרת הפרשנות של התנ"ך שאלוהים המית את הילד הזה. כשנתן נשלח על-ידי האל כדי להוכיח את דוד המלך, הוא שאל אותו לבסוף: מהו עונשו של האיש הזה? מוות, יאמר דוד המלך, ואז נתן הנביא אמר לו: אז מה, המוות הוא שלך? אני אולי מוסיף ומתבל את הסיפור הזה, אבל אני חייב לומר לכם שבסופו של דבר דוד המלך הודה בחטא שלו וצם, אבל אני חייב להגיד לך משהו, וכדאי שבהקשר הזה,

דע לך שלפי הפסיקה, לפי דין תורה, הוא היה צריך להגיד לו שישלם ארבעתיים על השה. למה בן-מוות הוא? ויש אומרים שבתנ"ך, הוא לא היה צריך, בן-מוות. הפרשנות הייתה, הוא לא רצח. אם הוא היה רוצח, כן. שארבעת אחיו של דוד המלך ימותו, אבל זה לא מה שקרה.

אני רוצה להגיד לך פרשנות קשה, שאמרתי אותה, כן. לאחד מחברי הכנסת שהופיע בוועדת האתיקה, ואת זה לא יודעים הרבה מהציבור, וכדאי שידעו את הדבר הזה. דע לך, אני מוכן לעשות הפסקה בדיון להגיד את הדברים. אמרתי אותם באותו דיון: יש לנו טעות לחשוב, המלך, יש לו סמכות יותר, כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, שאם יש פורענות ברחוב, יש רצח ברחוב, יש פחד ברחוב, אם זה בא מצד טרור, אם זה בא מצד עבריינים, עולם תחתון, על המלך לעשות מעשה שלא ייעשה. למשל, לקחת את אותם פורעים, לתלות אותם בלי משפט, להשאיר אותם תלויים שבוע ושבועיים, עד שיאכלו אותם התולעים. את זה אף אחד לא יודע. כיוון שבאו לוועדת האתיקה בנושא הזה של אותם חברי כנסת, ומישהו ציטט, אחד מחברי הכנסת מבל"ד ציטט את הדבר הזה, שלא מלינים את המת, אמרתי: זה לגבי מת רגיל שמת על-ידי הסנהדרין, אבל אם ישנו מצב של טרור ששולט ברחובותינו, יש חובה למען יראו וייראו,

הוא אמר לי: זה, אתה רציני במה שאתה אומר לי? אני אומר לך: כן. דע לך, כשיש טרור, יש צורך לעשות פעולות, כנראה למען ייראו וייראו.

אבל "יראו וייראו" זה לא נותן מנדט אפילו למלך לפשוע לגבי הנתינים שלו. ונדמה לי שהבניין הזה צריך לשמר את צלם האנוש שבקרבו. אני שמח שאני סיערתי את מוחך, אדוני היושב-ראש, אבל רק ברצוני להוסיף שהיהדות בנויה על עשרת הדיברות.

בנויה על עשרה דיברות, כאן הופרו שלושה דיברות, שלוש מצוות או דיברות: האחת,

מכיוון שהוא גנב את הרש, את השה היחידי שהיה לשכנו. הכנסת, בהתנהלותה בדיון הזה, עושה גנבת דעת. זו ההפרה הראשונה של כנסת ישראל. הדבר השני, ההפרה השנייה היא ניאוף, מכיוון שהכנסת נואפת בזיווג אסור עם משהו שלא ייעשה במהות הדמוקרטית שלה. וההפרה השלישית במצוות או בדיברות היא בעצם הרצח. כנסת ישראל רוצחת את הדמוקרטיה במדינת ישראל אם ההצעה, הצעת החוק הזו, תצא לפועל. האם מישהו מבין את המשל והנמשל? ואני כמובן לא לועג לאינטליגנציה של האנשים שיושבים בבניין הזה. אז אנא, אל תפרו את המצוות, אל תפגעו בדיברות ואל תהרסו את המרקמים האלה. כבשת הרש היחידה שנותרה לח"כים הערבים בבניין הזה, בניין הפרלמנט הזה, זו כבשת הרש שהיא בעצם המהות הדמוקרטית וההתנהלות הדמוקרטית. אתם גונבים את כבשת הרש מהח"כים הערבים ביודעין, ואתם עושים זאת מבלי להרעיד את אמות הספים שבקרבכם. זה פשע נורא, זו כפירה, ואלה הם חטאים. אסור לכם להיות שותפים לחטאים האלה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת בהלול. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת חנין. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, רוח רעה מאיימת על הארץ. רוח של התלהמות מסוכנת, של השתקה, של הפחדה, של סתימת פיות. ומקורה של הרוח הזו, עמיתי חברי הכנסת, נמצא מולי,

בכיסא הריק, שאותו תופס ראש הממשלה. מקורה של הרוח הרעה בצמרת השלטון. שלטון שאין לו פתרון בשום תחום, שלטון שאין לו פתרון בשום תחום מחפש ומסמן אויבים פנימיים. ראו את המצב בארץ: אין כאן ביטחון אישי. אנשים מפחדים. כך נראה הרעיון הגאוני של ניהול הסכסוך, כך נראית הבריחה מפתרון פוליטי של הסכסוך הישראלי פלסטיני, הפערים החברתיים מגיעים לשיא, ישראל היום נמצאת במקום השני ב-OECD. העוני שובר שיאים, בעוני אנחנו כבר במקום הראשון ב-OECD. והצד השני של המטבע, הממשלה הזו ממשיכה לחלק מתנות לטייקונים. וכשבג"ץ פוסל את ההתנהלות האנטי-דמוקרטית שלכם במתווה הגז, גם הוא הופך להיות אויב האינטרס הלאומי. ההסתה היא מפלטו האחרון של הנכשל. וראש הממשלה נתניהו נכשל, ולכן ראש הממשלה נתניהו מסית. גזלו ממנו את הצעצוע של האיום האיראני, אז הוא עבר לאויבים הפנימיים: "הערבים נוהרים", "השמאל בוגדני", כל מי שחושב אחרת מסומן ומתויג. החוק הזה, עמיתי חברי הכנסת, עובר קו אדום, אבל הוא מסיים שנה שהתחילה באמירה הגזענית של ראש הממשלה, "הערבים נוהרים לקלפיות", ביום הבחירות. אחר כך הייתה האמירה השקרית שלו כאן, מעל הדוכן הזה, שהוא אמר שחברי הכנסת הערבים מפגינים עם דגלי "דאעש". וכאשר כל הרמזים לאזרחים הערבים לא להגיע לקלפיות, לא להצביע, כל האמירות שאומרות לחברי הכנסת הערבים שהם אינם רצויים כאן, כל הדברים האלה לא מצליחים, אז עוברים לשיטה הסופית, שיטת הגירוש וההרחקה. מבחנה של דמוקרטיה הוא תמיד ביכולת להגן על ההתבטאויות שהן הכי מרגיזות את הרוב. גירוש חברי כנסת ערבים שמרגיזים את הרוב הוא ניסיון נוסף, חזק יותר, להראות לערבים שאין מקום לקולם בכנסת הזאת, ובלי ערבים, נתניהו אומר לעצמו, יובטח לימין הרוב לעוד הרבה שנים קדימה, בלי המצביעים הערבים הוא יוכל להישאר ראש ממשלה אולי קדנציה נוספת. רשימת האויבים, עמיתי חברי הכנסת, הולכת וגדלה משבוע לשבוע. ערבים, אנשי שמאל, ארגוני זכויות אדם, עמותות, מי לא נמצא ברשימה הזאת? לא נותר לי עוד הרבה מה לומר. אני רוצה רק לסיים בהתחייבות ברורה וחד-משמעית: אני מצהיר אמונים לדמוקרטיה ולזכויות האדם, ואעשה ככל שביכולתי כדי לעקור מן השורש תופעות של גזענות ופאשיזם. אמשיך להיאבק בכיבוש. אמשיך להיאבק למען שלום צודק של שתי מדינות. זו הדרך היחידה להבטיח עתיד לשני העמים. זו הדרך היחידה לפרוץ את מעגל הדם והשכול הנורא. אמשיך להיאבק למען שוויון, צדק חברתי ודמוקרטיה. איאבק על הדברים האלה בכנסת, אבל אם יגרשו אותנו ולא נהיה כאן, נמשיך להיאבק עליהם גם מחוץ לכנסת. לא ניתן לזה לקרות. תודה רבה לך, חבר הכנסת חנין. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה.

בבקשה, אדוני, ארבע דקות עומדות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני, טלב אבו עראר, מצהיר אמונים לצדק ושוויון לזכויות אדם, ואעשה כל שביכולתי כדי לעקור מן השורש תופעות של פאשיזם, גזענות והדרה. אמשיך להיאבק נגד כיבוש העם הפלסטיני ולמען שלום, ואמשיך לפעול למען צדק חברתי ושוויון. אני קורא לחברי וחברות הכנסת להצטרף להצהרה זו. מכובדי, ביום רביעי, 30 במרס, אנו מציינים את יום האדמה ה-40, ואני פונה לבני עמי בשפה הערבית.

להלן תרגומם: לתפיסתכם, אנשינו היקרים,

הימצאותנו פה היא אמצעי ולא מטרה. אתם רואים את השנאה והגזענות המופנות נגד כל מה שהוא ערבי בארץ הזאת. אנו אומרים לכם שאנחנו נִבְנֵה במהלך הגירוש, והיום אנו עומדים איתן נגד הגזענות. מה שלא מסוגלים לעשותו במלחמה מנסים לבצעו תחת תעתוע הביטחון. אלפי ברכות שלוחות לכם,

וברכת הערצה ורוממות לשהידים שלנו, החפים מפשע, השהידים של יום האדמה והם: ח'יר יאסין מעראבת אל-בטוף, רג'א אבו ריא מסח'נין, ח'ד'ר ח'לאילה מסח'נין, ראפת א-זוהיירי מעין א-שמס, חסן טה מכפר כנא, ח'דיג'ה שוואהנה מסח'נין. אנשינו, הבה נשתתף בהפגנות ובפעילויות של יום האדמה באום אלחיראן ובעראבת אלבטוף לזכר השהידים שלנו. אנו בעלי המקום. מי שלא רוצה לחיות לצדנו, שילך לגיהינום. הלוואי שיהיה מצעד יום האדמה הפגנה נגד הגזענות ונגד הרס

מה, זה משונה, לא, שנייה. חבר הכנסת אבו עראר, ידידי היקר, אתה השארת פה קהל שלם במתח, ואני יכול גם לספר לך שבסמ"סים שקיבלתי מהציבור הרחב, בווטסאפים, אומרים לנו, למה אין תרגום? אנחנו רוצים לדעת עכשיו, ולצערנו אנחנו לא יודעים ערבית. דיברתי על יום האדמה. ב-1976, כשנפלו שישה חללים בסח'נין, בכפר-כנא, בגליל, שנפלו על הפקעה, על שהמדינה הפקיעה אלפי דונמים, והרגה, רצחה בדם קר שישה ערבים ישראלים. עד היום הזה אנחנו עושים זיכרון בכל שנה, יום האדמה. יואל, אתה בטוח שאתה רוצה לשמוע תרגום?

אבל טוב לדעת מה הוא אומר, חברת הכנסת סויד. טוב לדעת. בכל שנה אנחנו עושים את זה לזיכרון, יום האדמה, ואנחנו עושים הפעם הפגנה באום-אלחיראן, היישוב שהמדינה הולכת לעקור, וליישב, להקים שם יישוב, חירן. ליהודים מותר לחיות על אדמותינו, לנו אסור לחיות שם, ובעראבה, גם בגליל, עושים גם שם הפגנה.

חבר הכנסת אבו עראר, בוא נדבר על החיים ועל העתיד ופחות על מה שהיה. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי. אחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. תודה רבה לך. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך, חברי חברי הכנסת, יש חוקים שהם חרפה לבית-המחוקקים.

שיעבור הלילה, הוא בושה וחרפה. הוא חוק שמקומו לא יכירו בספר החוקים של מדינת ישראל. איך שלא ניגשים אליו,

הוא רע בתוכנו, הוא רע בדרך הצגתו, והוא לעולם, כנראה,

אנחנו מצליחים גם לאכול את הדג המסריח וגם מגרשים אותנו מהעיר. כישרון גדול של ממשלת ישראל ומדינת ישראל. אני מסיר את הכובע, באמת. כשהחוק הזה יתחיל להתגלגל בעולם, וכולם ישמעו שבמדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, היחידה, ואנחנו מאוד גאים על כך, מעבירים חוקים שמאפשרים לגרש מבית-המחוקקים חברים, בניגוד לכללים הבסיסיים של הדמוקרטיה, בניגוד לכלל שמי שנבחר אמור למלא את תפקידו, בניגוד לכלל שכל אזרח במדינת ישראל זכאי לבחור ולהיבחר. כשיבינו מה אנחנו עושים, אז סוף-סוף ירד האסימון שמדינת ישראל במו-ידיה שוחקת את היסודות הדמוקרטיים שלה, במו-ידיה פוגעת בדברים שבזכותם היא קמה, ובזכותם היא מתקיימת, ובזכותם היא הודפת את ההתקפות הבין-לאומיות עליה, בשם המוסר שלה, בשם השקיפות, בשם הערכים הדמוקרטיים, בשם הנכסים החשובים כל כך שצברנו במשך השנים. עכשיו אנחנו זורקים אותם פנימה רק מפני שחברי כנסת ערבים מעלו באמון. מעלו באמון שלנו, שלהם, כחברים, ועמדו דום לזכרם של שלושה רוצחים. אפשר היה לחסוך את זה, לא היה צריך לעשות את זה, זה מגונה על פי כל קנה מידה, אבל זה לא מצדיק את הצעד הקיצוני שעושים הערב פה. ולכן, כמובן, ממשלת ישראל לא תיקח את החוק הזה חזרה. הוא ייכנס עוד פעם כאות מתה לספר החוקים שלנו. את הדקה האחרונה אני רוצה להקדיש לאירוע שהיה בחברון ולומר לכם רק דבר אחד: על הבעיות המדיניות שהוא מוליד, נתגבר. על הבעיות הביטחוניות שהוא עלול להוליד, נתגבר, אנחנו יודעים איך לעשות את זה, עשינו את זה. לא נתגבר על הכתם המוסרי הזה אם לא נמחה אותו. ראינו פה היום שני שרים בממשלת ישראל. אני לא בטוח שהם משרתים באותה ממשלה אם זה מה שהם חושבים אחד על השני, פה השר בנט, פה השר יעלון. זה עצוב לראות, אבל זה די טיפוסי לממשלה. אבל לא זו הבעיה. הבעיה היא האם מדינת ישראל מוכנה להבהיר לחייליה, באמצעות המפקדים שלהם, שמעשים מהסוג הזה לא ייעשו, לא ייעשו במדינת ישראל. אני יודע, האויבים שלנו עשו דברים ועושים דברים יותר חמורים, כולל המחבלים, כולל הטרוריסטים ששולפים סכינים ורצים לעברנו במכוניות,

אבל אנחנו שונים, אנחנו אחרים, אנחנו דבקים בעולם הערכים, בעולם המוסרי שלנו, תמיד היינו ותמיד נהיה.

תודה, חבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. לא, איתן ברושי. אה, איתן ברושי.

חבר הכנסת יואל חסון,

חבר הכנסת רוזנטל. בבקשה, אדוני, עד ארבע דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, קיבלתם, נדמה לי שכולנו, הזמנה להנצחת זכרו של יושב-ראש הכנסת לשעבר קדיש לוז כאן בכנסת.

שאם היינו עושים את ההשוואות, היום שהיה פה בכנסת הוא לא יום שיכול להיות יום חשוב וזיכרון מעצב, בוודאי בהשוואה לדמויות ולמי שעמד אז בראשות הכנסת. אני מעריך שהפער הוא עצום. והבעיה בחוק הזה, שנדמה לי שלפחות בקרב הדוברים הוא פסול, וכבר נאמר עליו הכול, היא לא בסכנה שיקרה ממנו משהו, כנראה לא יצא ממנו כלום. בעיני, הבעיה העיקרית זה עצם הדיון. ונשאלת השאלה, מהו השלב הבא? לאן בדיוק מוליכים אותנו? וראינו מה היה פה היום בכנסת. אם נסתכל מתחילת הדיון ועד עכשיו, איזה אירועים היו פה, איזה ביטויים נאמרו פה, איזה כנסת בדיוק, שבעיני הציבור צריכה להיות עמוד האש שהולך לפני המחנה, 120 נבחרי העם, במה עסקה פה היום הכנסת, לאן בדיוק הממשלה מובילה את הציבור. אמר שר הביטחון: התבהמות, התלהמות,

גזענות. לאן זה מוביל? לאן השלב הבא יביא אותנו, אחרי ההצעות הללו, שהן הצעות שיכולות לעבור על חודו של קול, אבל אין להן תוקף ואין להן בסיס, אין להן גם היתכנות. אבל עצם הדיון, עצם ההתעסקות, עצם הדיון הסוער, שגם בסעיפים נוספים נושק לחוק הזה, מביא את החברה הישראלית, בתוכה, להידרדרות שלא הייתה כמוה. והמעשים שצפויים בעקבות דיונים כאלה הם כאלה שלא ראינו. אבל זה לא נגמר בבית הזה, ולא נגמר בגבולות המדינה, זה גם משתקף ביחסים, במעמדה של המדינה בעולם. תראו במה עוסקים, עם מה אנחנו מתמודדים. זאת לא מציאות שהיינו צריכים להיות בה ב-2016. ולפי דעתי, נדרשת איזושהי היחלצות מהנקודה הזאת. עובדה שבבחירות האחרונות לא התקיימה הכרעה לאן המדינה הזאת הולכת. ולא יהיה מנוס, לפי דעתי, מניסיון נוסף; ואני מציע ללכת למשאל עם. משום שעד שלא תוכרע פה השאלה אם זאת מדינה אחת או שתי מדינות, לא יהיה הסדר ולא יהיה פתרון, אפילו לא כרגע, ולטווח הרחוק זה גם משפיע על יחסים בתוכנו, גם בין היהודים לערבים וגם באזור כולו. לפי דעתי, אם תימשך האווירה של היום, אם הממשלה תהיה יצירתית עד כדי הצעות מפלגות כאלה, ואם ההתלהמות והאלימות, וראינו את מה שקרה השבוע בחברון ולאן זה מוביל, אנחנו הולכים למדינה על חבית חומר נפץ, באיזשהו מקום אנחנו יכולים להתקרב למצב מסוכן כמו שאנחנו רואים בארצות השכנות. מה שחסר פה זה מבוגר אחראי. חסר מישהו שיגיד: עד כאן, עד איפה העסק הזה יכול להתקדם. ולכן, לפי דעתי, מוכרחים ללכת רגע אחד אחורה, גם הקואליציה, וקודם כול הממשלה, וגם האופוזיציה, ולחזור לאיזה משהו יותר שפוי. לא יכול להיות שבעיני העם ככה נראית הכנסת, זה הסגנון, זה הדיון, אלה החוקים. במקום להתעסק בהתפתחות, במקום להתעסק בצמיחה, במקום להתעסק בעלייה, עוסקים פה בחוקים חסרי שחר, שאין להם שום דבר עם המציאות, חוץ מהכפשה ואלימות והתלהמות. ולא יצא מזה כלום, חוץ מעוד כווייה ועוד צריבה ועוד סריטה בחיי האומה. בהצעה שלי גם כתבתי, נכון. וארבעתיים ישלם.

הנביא אמר לדוד.

אתה מגלה את הסוף, טוב מאוד, אדוני היושב-ראש. ורק נסבר את האוזן שדוד המלך חמד את אשתו של אוריה החתי ושכב עמה בהיעדרו, בשהותו במלחמה. כל האומר "דוד חטא" אינו אלא טועה. נכון. אבל מה לעשות ודוד המלך לא הסתפק בכך,

והוא רצה את בת-שבע, ולכן ציווה על יואב בן צרויה, שהיה איש המלחמה שלו,

אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת, בתום המושב הזה אפשר להכריז ולקבוע כי הממשלה הזו היא הממשלה הכי לא רלוונטית בתולדות ישראל.

לא רלוונטיים, כי אין קשר בין מה שקורה ברחוב הישראלי למה שקורה אצלכם בראש. הפכתם את הציוץ בטוויטר למדיניות ואת הכותרת בעיתון לחזון. אפילו החוקים שאתם מעלים הם הצגה גמורה והם לא רלוונטיים, חוק העמותות, חוק השבת, והיום גם מגיע חוק ההדחה. שום דבר מזה אתם לא באמת מתכוונים להעביר. אתם עסוקים ביצירת אשליה, אשליה אופטית, כאילו יש כאן איזושהי עשייה, אבל בפועל מדובר רק בספינים ובכותרות. מדינת ישראל נקלעה לסערה, ואין קברניט שינווט ויוביל אותה לחוף מבטחים. הממשלה שלכם, גברתי סגנית השר, תקשיבי טוב, לא נהוג לדבר בפלאפון במליאה, גברתי סגנית השר, הממשלה שלכם הוקמה בחטא, בספין של "הערבים נוהרים". כולם יודעים היום שניצחתם כי שיקרתם. הבטחתם להיות חזקים מול ה"חמאס", ובינתיים ילדים עם מספריים מנצחים אותנו בטרור כל יום. נשבעתם, אדוני השר, גברתי סגנית השר, נשבעתם שההסכם עם איראן לא יעבור, זאת הייתה הבטחת הבחירות הגדולה ביותר שלכם, אבל איראן חזרה להיות לגיטימית בקהילה הבין-לאומית, בזמן שחיילים וקצינים של צה"ל נרדפים בעולם כמצורעים וישראל כולה לא רלוונטית בעולם בגללכם. גם כאן, בבית, אתם לא רלוונטיים. לא הייתם רלוונטיים, לא הייתם רלוונטיים עבור 400 אזרחים שנפגעו בפיגועי טרור אכזריים, לא הייתם רלוונטיים עבור 34 ישראלים שנרצחו כאן במשמרת שלכם. הבטחתם שתסתכלו לטרור בעיניים, הבטחתם שתכניעו את הטרור הזה, אבל אתם, חברת הכנסת שרן השכל, אתם רואים מולכם רק את הטייקונים של הגז. איזו אנרגיה הייתה לכם על הגז. אם הייתה לכם הרי את אותה רגל על הגז במלחמה בטרור, המצב ברחובות היה הרבה יותר בטוח. אבל להם, לטייקונים, אתם נכנעים כל כך מהר, ולטרור, אתם לא עושים מולם דבר. ואתם לא רלוונטיים גם, כי כל הכאוס והטירוף הזה, שיש כאן, בכנסת הזאת, מאז שהקמתם את הממשלה, מוכיח שאתם לא מצליחים למשול. לא מצליחים למשול. אולי דווקא תיקחו שיעור, או אולי כמה שיעורים, מחברכם לקואליציה סמוטריץ, שמנהל את המדינה בפועל. הבית היהודי מנהל את המדינה בפועל, ואת התקציבים שלו הוא סוחט מכם עד תום, וכולכם הפכתם להיות ילדים ועוזרים פרלמנטריים של סמוטריץ, מנהלים ועושים את מה שהוא צריך, הוא והבית היהודי. ואתם כל כך לא רלוונטיים, שאתם גם אפילו לא מסוגלים להקים קואליציה בין-לאומית נגד הטרור, שהעולם רוצה ומצפה לה,

ואני אסיים. קואליציה מול הטרור אתם לא רוצים להקים. ולמה אתם לא מגייסים קואליציה בין-לאומית נגד הטרור? כי אתם יודעים שיום אחרי הקואליציה הזאת ידרשו מכם צעדים מדיניים, ידרשו מכם לעשות את מה שצריך מבחינה מדינית, ואתם מפחדים. אתם מפחדים.

הטרור והפחד משרתים אתכם, כי זה מונע מכם לקבל הכרעות מדיניות חשובות. ואתם גם לא רלוונטיים בפני עצמכם, כי גם הקואליציה לא יודעת להתנהל, כי חברי הכנסת שלכם מורדים, כי השרים נעלמים, וכל אחד עושה שבת לעצמו. אז אני אומר לכם מניסיוני הפוליטי: כל מה שתיארתי עכשיו מסמל ומסיים ומגדיר את סוף הדרך שלכם. אין לכם דרך, ולכן הדרך הזאת תיגמר במהרה, והממשלה הזאת תיפול, אני מקווה, במושב הבא.

תודה, חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת רוזנטל, בבקשה.

חבר הכנסת בן ראובן,

חברת הכנסת שפיר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רציתי להתערב. יאללה. זכית בנאום ללא אורן. לא, רציתי להתערב. אני רוצה להתערב עם מי שמבין בזה, בהימורים, שהחוק הזה לא יעבור,

הוא לעולם לא יופעל. אני מוכן להניח על זה כסף. היחידי שאני יודע שמהמר פה, או מבין בהימורים,

נפתח לך קופת גמל.

אוקיי. ההערה הזאת לא לפרוטוקול. אם ההנחה שלי נכונה, והחוק הזה לעולם לא ידיח חברי כנסת, אז השאלה היחידה שנותרה היא למה באמת הקואליציה הזאת, או יותר נכון ראש הממשלה וכמה מראשי הקואליציה, מתאבדים עליו כמעט. מתוך שיחות שלי עם חברי הקואליציה, לפחות רבע מחברי הקואליציה מסתייגים מהחוק בעצמם. מסתייגים מהחוק. והצורך להעביר את זה ב-61, יהיה קשה מאוד לעשות זאת, כמו שאתם יודעים, כי יש פה לא מעט חברי קואליציה שמתנגדים. ובסוף, אם תעשו את כל השמיניות האלה באוויר ואולי החוק יעבור, אתם יודעים שהסיכוי ש-90 חברי כנסת יצביעו פה על הדחת חבר כנסת הוא אפסי. ואני חוזר ושואל: למה לכל הרוחות המאמץ המטורף הזה? למה לבזבז כל כך הרבה שעות של דיונים ומאמץ וכסף ציבורי?

מה התכלית? אני באמת לא מבין. זאת אומרת, אם התכלית היא לנסות להרתיע, אני חושב שאנשים שמדברים סרה במדינה, בוודאי שמעודדים טרור, אין מקומם בבית הזה, שלא יהיה לכם ספק בכלל. אבל אני חושב שחברי הכנסת לא יכולים להיות גם התובעים, גם החוקרים, גם השוטרים, גם השופטים, ואחר כך גם המוציאים לפועל של העונש. בשביל זה בכיתה ח',

היו צריכים ללמד אתכם הפרדת רשויות מהי. יש בתי-משפט במדינת ישראל. אם החוק היום לא מספק ולא עונה על המצב שבו אנשים עוינים למדינת ישראל חודרים לפרלמנט, תתקנו את החוק, שיהיה ראוי. אבל להפוך את הכנסת גם לבית-משפט, גם למשטרה וגם לגוף המחוקק? יצאתם מדעתכם?

הסיבה היחידה שאני יכול לחשוב עליה, כרגיל, היא היכולת שלכם לנסות להסיט את תשומת הלב הציבורית מהכישלונות המתמידים של הממשלה. אם יש טרור והממשלה אינה יודעת איך להתמודד אתו, נסית נגד ערבים. אם אנחנו לא מצליחים להוריד את מחירי הדיור כמו שהבטחנו,

חוקים גזעניים,

תיעוב, לפלג. זה עובד, יש לזה דיבידנד פוליטי, מקוששים קולות, סבבה. זה יפה מאוד שאתם חושבים על הבחירות הבאות, אבל כדאי שתחשבו גם קצת על המדינה הזאת. יהודים יחיו לנצח במדינת ישראל, וערבים יחיו לנצח במדינת ישראל. אפשר לעשות את זה במדון וריב מתמיד, ואפשר לנסות לגשר על המחלוקות. ומה שאתם עושים באופן תדיר ועקבי, ובלי טיפה של שכל, זה רק לעורר מדון, כל הזמן. ואת הבית הזה, באמצעות החוקים המגוחכים, אתם הופכים למושב לצים, והציבור מסתכל ואומר: מה קורה פה? שלא לומר לעתים אפילו לבית-בושת.

זה יום הבושת. תודה רבה לך, חבר הכנסת רוזנטל. חבר הכנסת בן ראובן, בבקשה. אם תגיע מהר-מהר, תקבל גם את עשר השניות של חבר הכנסת רוזנטל. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, חוק ההשעיה, שעולה כאן היום,

של פגיעה רעה ובלתי נסבלת בדמוקרטיה הישראלית. אין להתפלא, אחרי ששמעתי את חלק משרי הממשלה ואת ראשה מתבטאים נגד בג"ץ בנושא מתווה הגז, אין להתפלא, אחרי ששמעתי שרים בממשלת ישראל תוקפים את הרמטכ"ל, את שר הביטחון ועל מה? על כך שהם מובילים את צה"ל במלחמה קשה נגד טרור ומצליחים ליצור שילוב נכון ואמיתי בין צבא לוחם ומנצח כמעט בכל מפגש וצבא מוסרי, כשהשילוב של מבצעי ומוסרי הוא-הוא באמת עוצמת צה"ל האמיתית, ויש שרים וחברי כנסת שחלקם, ואני מדגיש, לא כולם, השר אבי גבאי, אני לא מתכוון אליך, יש בהם שלא החזיקו מקל בידם מול אויב, והם תוקפים את הרמטכ"ל על דרכו. אין בושה? והתוצאה, תמונת רמטכ"ל שמתנוססת בתלבושת כזאת או אחרת על גדר הקריה. אתם לא מבינים שאתם פוגעים קשות במדינה שלנו? אתם פוגעים בעוצמתה, אתם מעדיפים את הפופולריות הזולה על גיבוי ועוצמה לרמטכ"ל מצוין של צה"ל. ועל כך אומר לכם, אלו השרים וחברי הכנסת שתוקפים את צה"ל, כמו שאמרתי, לא כולם, לאלו שתוקפים אני אומר: תתביישו לכם. חוק ההשעיה הוא המשך של הדרך הזאת. וברמה הפרקטית, הכי פרקטית, אני שואל אתכם: האם זהו הפתרון למתקפת הטרור? בשביל מה צריך חוק רדוד כזה ולא רלוונטי? אני חבר בוועדת האתיקה, וכאשר חשבנו בוועדה הזאת שצריך להרחיק חברי כנסת לארבעה חודשים, לאחר שעשו מעשה חמור בעמידתם דום לזכרם של שהידים, עשינו זאת, וקיוויתי שזה יוריד לכם את המוטיבציה לחוק הלא-ראוי הזה. זו פשוט עוולה בלתי ראויה לאפשר לחברי כנסת לזרוק חברי כנסת שנבחרו בבחירות דמוקרטיות על-ידי העם. צריך לומר ביושר, אתם, שמובילים את החוק הזה, וראש הממשלה בראש, מובילים את החוק מול חברי הכנסת הערבים, והחוק הזה יגיע בעתיד לאבסורדים, וחבל. יהיו כאן מסעות צלב אפשריים כנגד חברי כנסת, יהודים וערבים. זה חמור, זה לא דמוקרטי. ואני קורא לכם: עצרו, אל תאפשרו לחוק הלא-ראוי הזה לעבור.

תודה רבה לך, חבר הכנסת בן ראובן. חברת הכנסת סתיו שפיר, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

אני יושבת פה ומאזינה לנאומים, ובעיקר לנאומים שיוצאים מטעם חברי הממשלה והקואליציה, ואני פשוט נדהמת. עומד פה שר החינוך נפתלי בנט ומטיף לחברי הכנסת, כולל מהנהגת הממשלה, שהם לא שומרים על חיילי צה"ל. וזה אותו בנט שאם אני זוכרת נכון רק ביולי האחרון,

עמד על מכולה בבית-אל בשעה שצעירים מתנחלים עבריינים הכו וירקו על חיילי צה"ל שעשו כפקודת החוק ופינו אותם ממבנים לא חוקיים, ואותו בנט, שר החינוך, עמד על המכולה והריע לעבריינים האלה שהרביצו לחיילי צה"ל, ואמר להם: כל הכבוד, תמשיכו בפעולה שלכם, כי אנחנו חייבים להגן על ארץ-ישראל. זה אותו שר חינוך. והיום הוא פתאום מדבר כאילו בממלכתיות כזו, מטיף פה לאנשים, כאילו אנחנו אלה שלא שומרים על חיילי צה"ל. אותו שר חינוך, אותו נפתלי בנט, כאילו שכח כבר את מה שהיה שם לפני כמה דקות. ממש היום גם שמעתי את ישראל כץ אומר שצריך לעשות סיכול אזרחי ממוקד ל-BDS. זה ישראל כץ, שר התחבורה, שעשה פה לפני כמה ימים את הפיגוע הדיפלומטי מהגדולים והחמורים שאנחנו חווינו כאן, כשהטיף לבלגים שאם הם ימשיכו לאכול שוקולד הם לא יצליחו להילחם בטרור. הדבר הזה פורסם בכל כותרות העיתונים ברחבי העולם, וביזה אותנו,

ופגע באינטרסים המדיניים שלנו. וראש הממשלה, שאתמול, מייד אחרי הפסיקה של בג"ץ, הלך וציין שבג"ץ הוא זה שמפריע ליחסי החוץ של ישראל, פוגע בכלכלה של ישראל.

אותו ראש ממשלה עם ההצהרות הגזעניות ערב הבחירות, ראש הממשלה שנסע לארצות-הברית כדי לפגוע, להתערב בפוליטיקה האמריקנית ולהפוך את התמיכה בישראל לנושא פוליטי מפלגתי אמריקני, וככה פגע באינטרסים הדיפלומטיים והאינטרסים המדיניים שלנו. זה אותו ראש ממשלה שאחר כך בא ומטיף כדי להחליש את בית-המשפט העליון. הממשלה הזאת וחבריה ביצעו כמה מהפיגועים הדיפלומטיים החמורים ביותר שאנחנו חווינו מאז קום המדינה. הממשלה הזאת עוסקת כבר תקופה ארוכה מאוד בפירוק של שלטון החוק, ממשלה שחותרת תחת המדינה שהיא אמורה להנהיג. ממש כך. כך אותה תמיכה בפעילי "תג מחיר", בוועדי המתיישבים בשומרון ובבנימין, שממומנים על-ידינו, בכספי המסים של אזרחי ישראל, כדי לעשות פעולות נגד חיילי צה"ל ולמנוע פינויים ביהודה ושומרון. אם להקריא לכם כמה מהציטוטים שמופיעים בפומבי, של אותם ראשי מתיישבים שממומנים על-ידי המדינה, כמו איציק שדמי, ועד מתיישבי בנימין, שאמר: אם אתה אלים ולא מתחשב, אלא פשוט מאלץ את השלטון לרדת על הברכיים, אתה מצליח, או בני קצובר, ועד מתיישבי שומרון, שאמר שוועד המתיישבים יכול להרשות לעצמו לעשות דברים שהם יותר בתחום האפור, דברים שהמוסדות הרשמיים לא יכולים לעשות,

הם נעשים בשיתוף פעולה. אותם ועדי מתיישבים שכינו את צה"ל "כוחות ההרס"; ועדי מתיישבים שאמרו שאסור שפעולות ההרס יעברו ללא תגובה הולמת, שקראו באתרי האינטרנט שלהם: "כוחות ההרס הגיעו לשומרון" זה חיילי צה"ל, והמתיישבים נקראים לצאת למבצעי "ערבות הדדית" ככה נקרא בעבר "תג מחיר" לא ניתן לכוחות ללכת לנוח, אותם אנשים חילקו למתנחלים שפעלו נגד צה"ל קסדות ואלות לפני פינוי כדי לעצור את הפינוי, יצאו נגד חיילי צה"ל. איזה מסר הם מעבירים שם לחיילים ששומרים על ביטחוננו, שמופקדים להגן על אזרחי ישראל? הם מעבירים להם, אדוני בבקשה, גברתי. חברים, נא לשמור על השקט. הם מעבירים להם מסר כפול, מסר שאומר שיש חוק אחד רשמי, אבל יש חתירה תחת החוק על מנת לממש את האינטרסים המשיחיים וההזויים של הכוחות הקיצוניים ששולטים בממשלה הזאת. זה מה שקורה כשמדינה חותרת תחת עצמה, מממנת פעולות נגד הצבא, ואז הולכת ומתנהגת כאילו היא בעד הצבא, ששריה מטיפים ויורדים ויוצאים נגד הרמטכ"ל, שיוצאים נגד שופטי בית-המשפט העליון, שמפרקים את שלטון החוק, שמנסים לפרק את הרשות השופטת ולהפוך אותה לתלויה ולפוליטית ולבלתי עצמאית, ומדברים כל הזמן הזה בשם הציונות והפטריוטיות. זו לא ציונות ולא פטריוטיות, זו חתירה תחת יסודותיה של המדינה, והדבר הזה מתרחש פה יום-יום, כמו עם החוק הבזוי הזה שאסור שיעבור, שפוגע במוסר הבסיסי ביותר של המדינה כמדינה דמוקרטית, וכמו שורה ארוכה של חוקים מיותרים שהעברתם במושב הזה, חוקים שלא עשו דבר קטן אפילו כדי למנוע ולעצור את הטרור, ועשו הרבה מאוד כדי לפגוע באינטרסים המדיניים, הביטחוניים והדיפלומטיים של מדינת ישראל. תודה רבה לך, חברת הכנסת סתיו. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי וחברותי חברות הכנסת, אני חייבת להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאני מרגישה טיפה במלכוד, כי אנחנו עומדות ועומדים כאן, עולות ועולים אחד אחרי השני,

לעשות את החובה האזרחית ואת החובה הפרלמנטרית שלנו ולהגיד כמה החוק הזה שעומד להגיע עכשיו להצבעה בקריאה ראשונה הוא חוק מסוכן, הוא חוק מזיק, הוא חוק שערורייתי,

הוא חוק לא דמוקרטי, כל הדברים האלה שהם נכונים, ועוד ועוד ועוד. אבל מצד שני ברור שכשאנחנו עולות ועולים ואומרים את הדברים האלה כאן אנחנו בעצם משחקים את המשחק שראש הממשלה הזה מכתיב לנו ופורס לפנינו.

אדוני היושב-ראש, שיש סיכוי, האמת היא שאני מקווה שזה יקרה,

אני כבר לא יודעת מה אני מקווה, חוץ מאשר שנחליף בהקדם את הממשלה האיומה הזאת. יש סיכוי שהחוק הזה לא יעבור בכלל קריאה שנייה ושלישית, משום שבגלל שגם ראש הממשלה יודע שהוא לא חוק חוקתי, שאין שום דרך בעולם להצדיק את זה שחברים וחברות שנבחרו על-ידי הציבור ידיחו או ישעו חברים אחרים שנבחרו על-ידי הציבור בגלל שהם עשו משהו שלא נראה להם. אז יכול להיות שהחוק הזה לא יגיע בכלל לחקיקה, אלא יעשה אותו דבר שעשו פה עם המון המון חוקים אחרים שהעבירו אותם בקריאה טרומית,

או מקסימום בקריאה ראשונה, בשביל לעשות את מה שאנחנו מכנות ומכנים "אפקט הצינון". אבל האפקט הזה, האמת, אדוני היושב-ראש, הוא לא מצנן, להפך, הוא מרתיח, הוא מלהיט, הוא שורף, הוא מחרב, הוא מקלקל, הוא הורס. הוא ממש חופר מתחת ליסודות שלנו וממוטט לנו, עלינו, את המדינה שלנו ואת החברה שלנו. זה מה שעושה הממשלה הזאת במומחיות, וזה מה שעושה ראש הממשלה בגאונות, לא פחות מזה. ראש הממשלה הזה מבלה את ימיו בלהסית אותנו אחד נגד השני, לשסות אותנו אחד נגד השני, לא רק ערבים מול יהודים, חילוניים מול דתיים, מזרחים מול אשכנזים, מי שלא יהיה. כל מה שעושה ראש הממשלה הזה הוא הפרד ומשול, הפרד ומשול, הפרד ומשול. ובדרך הוא לא משאיר אבן על אבן, בדרך ראש הממשלה משאיר אדמה חרוכה ממה שהייתה מדינה לתפארת, באמת, נס. אנחנו שוכחות ושוכחים את זה, אנחנו בסך הכול פה 67 שנה, או-טו-טו 68, היינו גאווה בעיני עצמנו ובעיני העולם, וראש הממשלה הזה הופך אותנו להיות מדינה מגונה, מדינה מושמצת, מדינה לא דמוקרטית, מדינה אוכלת אזרחיותיה ואזרחיה, והם אוכלות ואוכלים אחד את השני. ההרס הזה, אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי,

בין השאר, בחוקים כמו זה. יושבת פה קואליציה שבכלל לא שואלת שאלות, שמצביעה כאיש אחד על דברים איומים, שמצביעה כאיש אחד נגד דברים מצוינים שבאים ממול. יושבת כאן קואליציה שמועלת בחובה שלה לייצג את הציבור הישראלי, לפעול לטובתו ולשמור על מדינת ישראל. האמת היא שזה ממש עניין טרגי, מה שקורה פה היום, חברות וחברים. עוד אחד מהצמתים האלה שקורה בו דבר נורא. הוא נראה כאילו זה עניין של יום-יום, אבל בעצם זה עוד צומת נוראי שבו אנחנו לוקחים את הפנייה הלא-נכונה ומורידים את עצמנו ביגון שאולה.

תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, סגנית השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, במדינה נורמלית לא היה צורך בחוק ההשעיה, כי במדינה נורמלית קשה לדמיין חבר פרלמנט שיעמוד דקת דומייה למען מחבלים שרצחו בדם קר אזרחים של אותה מדינה. קשה גם לדמיין חבר פרלמנט שירגל בשירות ארגון טרור בזמן מלחמה. אבל מדינת ישראל היא לא מדינה נורמלית. יש שיר כזה שנקרא "רק בישראל" רק בישראל ראינו את עזמי בשארה מרגל עבור "חיזבאללה" במהלך מלחמת לבנון השנייה, רק בישראל חבורה של חברי כנסת עומדת דקת דומייה לאותם מחבלים שרצחו בדם קר ישראלים תמימים. אז כאן הכול אפשרי. כבר ראינו כאן הכול. אני מסתכלת קצת בשאט-נפש על נאומי זכויות האדם של חברי הרשימה המאוחדת. אתם לא מתביישים לדבר על זכויות אדם כשיושב בתוככם חבר כנסת, אוסאמה סעדי, שאומר שזה לגיטימי לרצוח את בני-הזוג הנקין לעיני ילדיהם? לגיטימי לעשות את זה בגלל שהם מתנחלים?

את שקרנית

את שקרנית, תתביישי לך. חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. תתבייש אתה, אחמד טיבי, שנשאת את נאום השהידים. מהלל שהידים ורוצחים. את גם כושלת וגם שקרנית. את כישלון דיפלומטי וגם שקרנית. התרבות הזאת, תודה.

הכנסת טיבי. תודה רבה.

תת-התרבות הזאת שמתנהלת כאן, את יכולה ללמוד מחבר הכנסת אוסאמה סעדי. אחת כמוך, חסרת בושה, שקרנית.

אדוני, תודה רבה, שים נקודה. קשה לו

השופט זוסמן אמר את זה בשפתו הפשוטה והנהירה: כדרך שאדם אינו חייב להסכים לכך שיהרגוהו, כך מדינה אינה חייבת להסכים שיחסלוה וימחקוה מהמפה. שופטיה אינם רשאים לשבת בחיבוק

קראתי אותו לסדר. אל תיתן לי עצות. קראתי אותו לסדר, הכול בסדר. אדוני היושב-ראש, שלא יהיה ספק, אני בעד החוק הזה. את חתיכת שקרנית. סליחה, חבר הכנסת טיבי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אני מבקש

האזרחים שלנו בוחרים סיעה, הם לא בוחרים מישהו ספציפי. אם חברי הכנסת הבל"דיסטים ימשיכו בהתנהגות שלהם, אז יצא בל"דיסט וייכנס בל"דיסט אחר. ומה הוא יהיה? בל"דיסט בכנסת. הוא יהיה ציוני.

אבל לפחות הוא לא יתמוך בטרור ולא יתנהג ברמה האישית בצורה כזו שלא נרצה לראות אותו פה בגלל שהוא מתנגד לקיומה של מדינת ישראל, בדיוק כמו שמופיע בחוק. בעניין הזה אנחנו חייבים לשים גבול. אנחנו כבית-המחוקקים צריכים לתת דוגמה. לא יכול להיות שדווקא מפה תצא ההקצנה, ולא יכול להיות שחבר הכנסת איימן עודה קורא לחברי כנסת פה "רוצחים". על הדבר הזה ועדת האתיקה כנראה לא מסוגלת להתגבר. הגיע הזמן שאנחנו, בכוחות שלנו, בכנסת הזו, נחוקק חוק שישים גבול להתנהגות הזו. אני רוצה לקרוא הצהרה שאני מתחייב אליה: אני, חבר הכנסת יואב קיש, מצהיר אמונים למדינת ישראל, המדינה היהודית הדמוקרטית, ואעשה כל שביכולתי לקרב ולסייע למיעוטים במדינתנו. אלחם באויבינו מבפנים ובכל מי שהחליט לנסות להרוס את הארץ הזו מתוכה במקום לבחור להיות אזרח נאמן ושווה זכויות. איאבק למען ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל כולה. אפעל נגד הטרור ונגד תומכיו בכל מקום, בשדה הקרב וגם בכנסת ישראל. אני קורא לכל חברי הכנסת להצטרף אלי.

תודה רבה לך, חבר הכנסת קיש. חברת הכנסת נורית קורן, בבקשה, גברתי.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כנסת ישראל היא המקום שבו ניתנת לנבחרי הציבור הזכות לעצב הווה ועתיד טובים יותר עבור כלל אזרחי מדינת ישראל. מי שאינו חפץ בטובת אזרחי ישראל, מקומו אינו בכנסת ישראל. איננו יכולים לקבל מצב שנבחרי ציבור מנצלים לרעה את עקרונות השיטה הדמוקרטית במטרה לחתור תחת מנגנוני השלטון, לכרסם בהם ולערער אותם. עצוב שנדרש לקבוע בחוק כי על חברי בית-הנבחרים בישראל לפעול לטובת האינטרס הלאומי והביטחוני של מדינת ישראל, זה הרי אמור להיות מובן מאליו. אפשר היה להניח כי אמות מידה מוסריות ושיקול דעת בסיסי יביאו כל אחד ואחת מחברי הכנסת למסקנה המתבקשת, שעלינו לפעול לטובת האינטרס הציבורי. אולם, לצערי, דווקא בתקופה כה קשה אנו למדים כי יש מי שמנצלים את המצב כדי להעמיק את השסעים בחברה הישראלית,

לפלג ולהתסיס ולהשתמש בכוח העומד לרשותם כדי לסכן את שלטון החוק ולסכן את מדינת ישראל. חוק ההשעיה הוא עבור אלה המבלבלים בין חופש הביטוי לאנרכיה. בהיעדר מנגנון ריסון עצמי והצבת גבולות, חובת המחוקק להתערב ולהשתמש בסמכויותיו על מנת להגן ולשמור על ריבונותו. אל לנו לטמון את הראש בחול בשם הדמוקרטיה, ואל לנו להקל ראש בסוסים טרויאנים הממתינים לשעת כושר כדי לעורר כאוס. לפעמים גם הדמוקרטיה זקוקה שיגנו עליה. לכן אני קוראת לכל חברי הכנסת להצביע עבור חוק ההשעיה. תודה רבה לך, גברתי. אדוני יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג,

תודה, אדוני היושב-ראש. שמעתי את דברי חברתי לפני, חברת הכנסת נורית קורן, לא מדובר בכלל באיזונים, מדובר בטריבונל ובית-דין שדה של פוליטיקאים. כולנו פוליטיקאים וכולנו יודעים כיצד מתנהל הבניין הזה, וכולנו מבינים שהיום, או כשיעבור החוק הזה, ייפול בדמוקרטיה הישראלית דבר שסופו מי ישורנו. זה חוק שאסור לו לבוא בקהל החוקים של מדינת ישראל. זה חוק שאסור לו בשום פנים ואופן להירשם ולהיחקק בספר החוקים של מדינת ישראל. אני קורא לראש הממשלה ולממשלה: תיזהרו, מכיוון שאתם במו-ידיכם מערערים את היסודות של הדמוקרטיה הישראלית. אני מזהיר אתכם שאתם הורסים את הדמוקרטיה הישראלית, ואתם עלולים להעלות אותה בשנאת חינם עיוורת, בשיקולים פוליטיים צרים, בטיפשות ובאטימות, כך שיום אחד אנחנו עלולים להתעורר,

ולא נבין לאיזו תהום הגיעו הכנסת והדמוקרטיה הישראלית. אין עוררין, בטרור צריך להיאבק ללא פשרות. ברור לכולנו שמי שעוסק בטרור חייב להיות בכלא, והרבה שנים. אין בבית הזה מקום לתמיכה בטרור, ואין מקום לחתירה נגד אושיות הקיום של מדינת ישראל, ואין מקום לפרובוקציות זולות שמרתיחות את הדם של כולנו. אבל החוק הזה הוא מיותר לא רק בגלל מספר חברי הכנסת הנדרש, אלא קודם כול מכיוון שיש כלים. מי שעובר על החוק ועוסק בטרור, אחת דינו ללכת לכלא. היה פה חבר הכנסת סעיד נפאע. הוא הורשע בקשר עם סוכן זר באופן מלא. מישהו מנע את המערכת המשפטית מלהעמיד אותו לדין ולחקור אותו? היו גם חברי כנסת אחרים. כך שכלים קיימים, קיימים כלים בתוך הכנסת, קיימים כלים מחוץ לכנסת. אבל חוק שמפקיד את גורלו של חבר הכנסת בידיים של חברי כנסת בניגוד לרצון בוחריו, הוא חוק פסול מעיקרו, מסוכן מאוד, חוק שפורץ גדר ומערער את אושיות הדמוקרטיה הישראלית. אני פונה אליכם, לחוש האחריות של כולכם: הרף, אל תעשו זאת, לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה רבה לך, חבר הכנסת הרצוג. חבר הכנסת צחי הנגבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

רבותי חברי הכנסת, נבחרתי לכנסת בשנת 1988. ב-28 השנים שחלפו מאז זכיתי לחוות בבית הזה אין-ספור תחושות, חלקן תחושות של הנאה ושל התרגשות, וחלקן, באופן טבעי, גם תחושות של מועקה ושל תסכול. אני יכול להעיד בפניכם שהתחושה הבלתי-נסבלת ביותר שחוויתי, הקשה לעיכול מכולן, הייתה ונותרה תחושת ההתקוממות לנוכח מפגני התרסה מופקרים של חברי כנסת שמסתתרים מאחורי החסינות שמוענקת להם מתוקף החוק כדי לבטא את הבוז, הבוז העמוק שהם חשים לכל מה שמייצגת המדינה שלנו. זהו בוז כלפי חובותיהם כאזרחי ישראל, בוז כלפי סמלי המדינה, בוז כלפי הערכים הבסיסיים שמאחדים את העם היהודי, ובעיקר פרובוקציה אחרי פרובוקציה מתוך תאווה אובססיבית ששואפת לקעקע את הדו-קיום בין יהודים לבין ערבים, מתוך חשש, אולי מתוך הבנה, שדו-קיום כזה יהפוך אותם, את אלה שניזונים רק מהכאוס ורק מהשסע, לבלתי רלוונטיים. מאוד חשוב לי להדגיש, לא כל חברי הכנסת הערבים וגם לא רוב חברי הכנסת הערבים מתמכרים למניפולציה הזאת. מרבית חברי הכנסת הערבים שזכיתי לעבוד אתם כקולגות בוועדות הכנסת, במליאת הכנסת, לאורך שנים, באו לכאן כדי לעבוד ולא כדי להסית, באו לכאן כדי לקדם את רווחת הבוחרים שלהם, ולא כדי להתחנף לרובד הקיצוני והשונא בציבור שלהם. זה היה נכון לכל תשע הכנסות שבהן כיהנתי, וגם לכנסת הנוכחית. אבל, לצערי, לא הם שזכו לבולטות ולחשיפה ולתהודה. מי שכן הפכו לכוכבי-על היו רק אלה שגידפו, אלא שחרחרו ריב ומדון, אלה שהשתתפו במשטים אלימים, אלה שעמדו דום לזכר רוצחים אכזריים. לכן, רבותי חברי הכנסת, משהוגדשה הסאה ונקעה הנפש ולא ניתן היה יותר לעצום עיניים נוכח הביזוי המתמשך של הדמוקרטיה הישראלית, יזמנו את החוק שעתיד להגיע בעוד כמה דקות להצבעה. אדוני היושב-ראש, אני מייחל לכך שחקיקת החוק תעצב אחת ולתמיד את גבולות חופש הביטוי וחופש הפעולה של חברי הכנסת, כך שלא נצטרך להתייצב ביום מן הימים לנסות ולגבש רוב של 90 חברי כנסת כדי להשעות חבר כנסת, אבל כן נוכל להתייצב סביב אותם אזרחים שהיום אין לנו תשובה כשהם שואלים: למה אתם שותקים? איך אתם מרשים לביזיון הזה להתנהל? למה אתם לא עושים כלום כשחברי כנסת עושים מה שהם עושים, מזדהים עם המרצחים, מזדהים עם הנוראים שבאויבינו? באיזה פרלמנט בעולם, שאלו אותי לא פעם ולא פעמים, לפעמים פעמיים ביום, באיזה פרלמנט בעולם, תגיד לי אחד, עוברים לסדר-היום על כאלה התנהגויות? אדוני היושב-ראש, אני מסיים. אחרי שהחוק הזה יהפוך לחלק בלתי נפרד מתרבות הממשל שלנו, אני מקווה שאכן לא ניאלץ לעשות בו שימוש. אבל אם לא תהיה ברירה, אם מישהו או מישהי מחברי הכנסת ירשה לעצמו לשוב ולרמוס את הקווים האדומים החדים והבהירים שהחוק הזה מתווה, לפחות תהיה לנו תשובה לציבור, לא נעמוד עוד אילמים, ולא שותקים, ולא משותקים, ולא נבוכים ולא מאלתרי תירוצים. הכנסת משיבה לעצמה היום את הכוח, את הזכות, את החובה להתגונן מפני אלה שעד היום האמינו שהם לנצח חסינים.

לא בכנסת ישראל. הגזמתם, ועכשיו תתרגלו למציאות החדשה. תודה רבה לך, יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת הנגבי. יסכם מטעם הממשלה השר זאב אלקין. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי הכנסת, מגיע לקריאה ראשונה, להצבעה,

שאם היינו חיים במדינה נורמלית, עם פרלמנט נורמלי ועם חברי פרלמנט נורמלים, אני מניח שלא היינו נזקקים לו. אבל מדינת ישראל בשנים האחרונות שוברת את כל השיאים בהתנהלות של חלק מחברי הפרלמנט שלה, שבאופן גלוי עושים מעשה אחר מעשה, שאין להבין אותו אחרת מהזדהות גלויה, מעל המקפצה, עם הטרור ועם פעילות שעוינת את המדינה שבפרלמנט שלה הם מכהנים ואת המשכורת מטעמה הם מקבלים. הדבר המדהים הוא, שגם לאחר האירוע הקשה של ההזדהות עם המחבלים, שהוא זה שהוליד את תהליך החקיקה הזה, הדבר המדהים הוא שכבר מאז נוצרו לא מעט סיבות לחוק הזה להיווצר, גם אם האירוע ההוא לא היה מתרחש. עד כדי כך הגדילו לעשות חלק מחברי הבית הזה, שלא התביישו לרגע, אלא עמדו לימינו של ארגון הטרור "חיזבאללה" ויצאו כנגד מדינות ערב על זה שהעזו להגדיר את הארגון הזה כארגון טרור. אז אנה אנו באים? אם חשבנו שכל פעם נחצה כאן קו אדום, פתאום מתברר שיש עוד קו אדום אחריו. גם עכשיו המגינים הגדולים של ה"חיזבאללה" הם דווקא חברי הכנסת הישראלים שמכהנים בכנסת ישראל ונושאים בגאווה את התואר הזה. לכן, אני חושב שכל מדינה חפצת חיים, אם קיימים בה חברי פרלמנט כאלה, חייבת להגן על עצמה. והדרך להגן על עצמה, חברי חברי הכנסת, היא לא לצייץ בטוויטר ולפרסם פוסט בפייסבוק איך אנחנו מגנים את חברת הכנסת זועבי או חברי כנסת מבל"ד, או חברי כנסת מחד"ש ובל"ד, כשהם מתייצבים לימין ה"חיזבאללה". גם ראש הממשלה, את יודעת שכולם יכולים לצייץ בטוויטר, רק בשונה מהציוצים שלכם, כשאתם מגנים בכאילו ומגינים עליהם בחיים האמיתיים, ראש הממשלה מוביל הצעת חוק כדי לפתור את הבעיה. וברגע שהצעת החוק מונחת על השולחן, פתאום כל גדולי הלוחמים כנגד המעשה הנתעב שכל כך גיניתם, גם גדולי הלוחמים במחנה הציוני, גם ציפי לבני, גם את,

גם יאיר, כל אלה, אבל,

כל אלה שבאו ואמרו,

זה הרמטכ"ל. אתה נגד הרמטכ"ל? אנחנו מדברים על הרמטכ"ל? אנחנו מדברים על חברי פרלמנט ישראלי, אתה נגד שר הביטחון? את זה אמר בית-המשפט העליון בשנות ה-60.

שזאת בושה וחרפה שהמחוקק אמר את דברו באופן מובהק בחוק-יסוד: הכנסת, וקבע שמי שתומך באופן אקטיבי בארגון טרור או במאבק מזוין נגד מדינת ישראל לא יוכל לכהן בבית-המחוקקים הזה, ובית-המשפט העליון בחר פעם אחר פעם אחר פעם להתעלם מהאמירה המפורשת הזאת של

אתם תלויים בהם. אתה ממשיך להסית,

פועלים כאן כנגד חברי פרלמנט ישראלי שעושים הכול כדי לפגוע במדינה שאותה הם אמורים לייצג ואותה הם אמורים לנהל. פוגעים

והייתי אומר שמפלגת חד"ש תגן על "חיזבאללה" ותתייצב מול מדינות ערב ותבקר אותן, כולם היו חושבים שהתחרפנתי. היו אומרים: בל"ד אולי מסוגלים לעשות את

ואגב, אין לי ספק שברגע שהמנגנון הזה יהיה קיים, לא נצטרך להפעיל אותו, כי בסוף בסוף בסוף, כשאתם מבינים שצריך לשלם על זה את המחיר, כל האידיאולוגיה הגדולה נעלמת. אני זוכר את הדיונים שהיו בבית הזה לגבי הוספת נסיעות למדינות אויב לסעיף 7א. אמרו: לא יכול להיות. אנחנו לא יכולים לא לנסוע. לא יעלה על הדעת. אם אתם תחוקקו את זה, לא יהיה חבר כנסת אחד מהמפלגות הערביות בכנסת. ואיזה פלא, כשהסעיף הזה חוקק, כמה פעמים נאלצו להפעיל אותו? אף פעם, כי אף אחד מכם לא נסע.

התברר שכשהמשמעות של העמידה האידיאולוגית של תמיכה במדינות שהן מדינות אויב, כנגד מדינת ישראל, היא לאבד את הכיסא בבית הזה, ולאבד את המעמד הזה ולאבד את המשכורת הזאת, אז זזה הצדה האידיאולוגיה, ואף אחד לא נסע. ולכן אין לי ספק שכשיסתיים תהלך החקיקה הזה, פתאום יהיה כאן מעשה פלאי, תהיה פה מתינות, והדברים החריגים האלה, שהופכים לנוף רגיל כמעט, על בסיס שבועי, ייעלמו מן העולם, כי אין מה לעשות,

חבר הכנסת טיבי וחבר הכנסת עודה, אתם מפחדים. רק כדי שבאמת תפחדו אנחנו צריכים להציב קווים אדומים ברורים מאוד. וזה מה שהבית הזה, אני מאמין, יעשה היום. אבל אליכם אין לי טענות, כבר אמרתי.

כבר מזמן החלטתם שמה שמעניין אתכם זה לא לייצג את הציבור הערבי במדינת ישראל, אלא לפעול כנגד מדינת ישראל על בסיס יומיומי ולהעדיף את הפגיעה באינטרס של מדינת ישראל על ההישגים האמיתיים, למען שיפור החיים של הציבור ששלח אתכם לכנסת.

זה קיים פה פעם אחר פעם, רק הטונים מחריפים והמעשים נהיים יותר ויותר קיצוניים, אבל הגישה היא אותה גישה. מה שכואב לי זה באמת העובדה שכשהכנסת הזאת הייתה צריכה להתאחד, כל הכוחות הציוניים בבית הזה, בסופו של דבר השיקול והתועלתנות הפוליטית גוברים על האינטרס של מדינת ישראל. ואני חושב שישנם רגעים שמנהיגים פוליטיים חייבים להתעלות מעל החשש הפוליטי הזה, מה יקרה ואיך הוא יגיב, אלא לפעול לפי מה שהם מדברים.

אני אשאל אותך, חבר הכנסת יאיר לפיד, מה המשמעות, יאיר, לדברים שלך בגנות אותם חברי כנסת, אם היום בסוף יורמו כאן 11 אצבעות בעד חנין זועבי? אין שום משמעות לא לראיונות שלך ולא לציוצים שלך ולא לפוסטים בפייסבוק, כי אי-אפשר להתמודד עם התמיכה בטרור בפוסטים בפייסבוק. אי-אפשר. ומה שכל חבר כנסת צריך לעשות וחייב לעשות זה להשתמש בכלים שיש לו, הכלים של החקיקה, ולשים לזה סוף. אבל גם אתה, יאיר, יודע שאין לך סיכוי להיות ראש ממשלה בלי התמיכה, איך קראת להם פעם? זועבי'ז? אתה הפנמת את האמת הפשוטה הזאת. עזוב את ההיסטוריה. גם אתה. אני מבין, חבר הכנסת מיקי לוי, שאתה רוצה לעזוב את ההיסטוריה. אני מבין, כי בסוף, כשתבואו לבקש מהם תמיכה אצל הנשיא ותמיכה פוליטית כדי לנסות לחסום אותנו, הם יזכירו לכם את האמירה הזאת על הזועבי'ז.

לכן אתם רוצים למחוק את זה מההיסטוריה. בדיוק באותה מידה כמו שהיום אתם עושים הכול כדי להתקרב ולהתחנף לחברי הכנסת החרדים, כי אתם מבינים שאתם צריכים אותם, אז אתם מבינים שאתם היום צריכים לעמוד ולהגיע לכאן ולהגן על הזועבי'ז האלה, אחרת אין לכם סיכוי פוליטי. אבל אני חושב שלחינם אתם בונים על זה שהציבור הישראלי הוא טיפש. הציבור הישראלי הוא לא טיפש, ולכן הוא יזכור היטב מי בשעת מבחן שם את הפוסטים בפייסבוק ורץ לכנסת להצביע בעד חנין זועבי, ומי בשעת מבחן עשה כל מה שהוא יכול כדי להפסיק את התופעה הזאת. אי-אפשר גם להיות בן-ברית פוליטי של אחמד טיבי ושל חנין זועבי, וגם בו-זמנית להגן עליהם בכל הכוח. אי-אפשר. זה לא הולך ביחד. וצר לי על עוד מפלגה אחת, שלכאורה לאורך כל תהליך החקיקה דיברה על זה שהיא תומכת בחוק הזה, אני מסיים,

והיא לכאורה גדולת המובילים של המאבק בחברי כנסת מהרשימה המשותפת בהתנהלות שלהם. אבל פתאום, כשזה הגיע לשעת המעשה, אני רואה פה שישה כיסאות ריקים. לאן הם נעלמו? איפה חברי הכנסת של ישראל ביתנו? שהצהירו רק לפני שבוע שהם יתמכו בחוק הזה בלי שום סחר-מכר פוליטי? הם לא כאן, כי עוד פעם, מתברר שכשצריך לעשות ולא רק לדבר, יש כאלה שעושים, ויש כאלה שימשיכו לדבר, ולחפש תירוץ נוסף למה לא להיות כאן ולא ללחוץ על הכפתור. אבל גם למרות שאתם, יאיר ואנשי יש עתיד, ברחתם, וגם למרות שאתם,

ציפי ושלי, ואנשי המחנה הציוני כביכול, שהוא מהיום יהיה מחנה זועבי, ברחתם, וגם כשאנשי ישראל ביתנו ברחו, אנחנו עדיין נמשיך לקדם את החקיקה הזאת. ואני קורא לכנסת לקדם את החוק, ולהגיד לכל מי שתומך בטרור ופוגע במדינת ישראל: עד כאן. תודה רבה. תודה לשר זאב אלקין, שסיכם את הדיון המשולב בשם הממשלה. חברי הכנסת, נא לשבת. שתי הצבעות נפרדות בפנינו. חברי הכנסת, נא לשבת, מי שמעוניין להצביע. כן, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מה בפיך? כבוד היושב-ראש, הצעה לסדר בעניין סדר ההצבעות. מה שאני טוען, שיש פה שינוי מהותי בחוק-יסוד: הכנסת, שכרוך גם בפגיעה מהותית באחת הזכויות המהותיות, הזכות לבחור ולהיבחר. לכן אני חושב שהחוק דורש תמיכה של לפחות 61 חברי כנסת. אני מודע, כבוד היושב-ראש, לעובדה שיש חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת, אבל חוות הדעת מעלה ספק בנושא הזה, ואם יש ספק, אני חושב שצריך לתת משקל לפרשנות שנותנת יותר משקל לזכויות האדם, במקרה הזה, לזכות לבחור ולהיבחר. אני חושב שצריך 61 כדי שהקריאה הראשונה תעבור. תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. אכן קיבלתי חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לכנסת, שאין לי אלא לפעול לפי הנחיותיו בתחומים המשפטיים הרלוונטיים. אני לא אקרא את כל חוות הדעת, אבל סעיף 5 בה אומר: עמדתנו היא כי הואיל והסעיף המוצע אינו עוסק בתקופת בחירות או בזכות להיבחר, הרי שאין לראות בו, אין לראות בו, שינוי משתמע על עקרון שוויון בבחירות שבו עוסק סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, ולכן הוראת הרוב המיוחד אינה חלה עליו. אומנם צודק חבר הכנסת יוסף ג'בארין, שכותב בהמשך חוות הדעת היועץ המשפטי לכנסת, עורך-דין איל ינון: רצוי שאישור הצעת החוק יהיה ברוב של 61 חברי כנסת לפחות בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אך כפי שציינו,

גישתנו היא שאין חובה שהתיקון יתקבל ברוב זה. אז אין לנו כרגע אלא לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי לכנסת, לקיים את ההצבעה. איני יודע מה יהיו התוצאות, אבל אם יהיה בה אפילו רוב רגיל, אנחנו נמשיך בתהליך החקיקה, ונראה מה יקרה בהמשך עם הצעת החוק ובאיזה רוב היא תתקבל או תידחה בהמשך. חברי הכנסת, כפי שאמרתי, אנחנו נקיים שתי הצבעות נפרדות. הדיון היה משולב. הראשונה שבהן, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א), קריאה ראשונה. ההצעה היא מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים. שקט, אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45)

חברי הכנסת, 59 בעד, 52 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 45) התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר להמשך הכנתה לקריאה, מה קרה?

לכם. תתביישו לכם. לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. נא לשמור על שקט, חברי הכנסת. נא לשמור על שקט. אנחנו עוברים להצבעה נוספת. פגם טכנולוגי, הצבעתי נגד, אני מבקש לרשום, אני ראיתי שאתה גם נכחת, ואין לי ספק שהתכוונת להצביע נגד החוק. זה לא ישנה את התוצאות, ותכף, בהצבעה השנייה, אם המצב הזה יחזור, אני אספור את קולך כקול נגד. אם לא, בבקשה,

נצביע. הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 44) (השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. המסך עובד, חבר הכנסת נחמן שי? כן, הכול בסדר הפעם. ההצעה להעביר את הצעת חוק הכנסת (תיקון מס'

(השעיית חבר הכנסת שהתקיים בו האמור בסעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת), התשע"ו 2016, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. אם כן, חברי הכנסת, 59 בעד, 53

התשע"ה 2014, מ/890. גם כאן תהיה הצבעה. נא להציג את שתי הבקשות, וסגן היושב-ראש יואל חסון מתבקש להחליף אותי כאן בדוכן.

מחליטה הכנסת, לפי סעיף 84ב לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט לפצל את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס'

התשע"ה 2014, לשתי הצעות חוק נפרדות, כך שחלק אחד יכלול את סעיף 3, והחלק האחר יכלול את יתר הוראות הצעת החוק. אני מבקש מחברי להצביע בעד. אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה, בבקשה. הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19),

70 בעד, מתנגד אחד. בקשת הוועדה בדבר פיצול הצעת החוק עברה. בטעות חבר הכנסת איימן עודה הצביע נגד ומתכוון לבעד, וחבר הכנסת סלומינסקי לא הספיק והתכוון להצביע בעד כמובן.

לא היית במקום. היית שם, לא היית שם. הודעת מזכירת הכנסת, בבקשה. בוז'י, אתה יכול לברוח מהמליאה, אתה יכול, אבל מן האמת אי-אפשר לברוח. זאת האמת הפשוטה, שבגלל שאתם תלויים בקולות שלהם, כי בלי הקולות שלהם אין שום סיכוי לכם כשמאל להקים כאן ממשלה אי-פעם, אתם מדברים גבוהה-גבוהה כי אתם מבינים שזה מה שציבור הישראלי

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס׳ 59), התשע"ו 2016. הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית. בשנת 2000 חוקקה הכנסת את תיקון מס' 19 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, שבמסגרתו הוסף פרק ט'2 שמסדיר את העברת המידע בין רשות ניירות ערך לבין רשויות ניירות ערך זרות על בסיס מזכרי הבנה או הסכמים שרשות ניירות ערך הישראלית היא צד להן, כל זאת במסגרת סיוע שמעניקה רשות ניירות ערך לרשויות זרות,

בביצוע ובאכיפת דיני ניירות ערך. במהלך השנים השתנה הדין, וההצעה שבפניכם היא התאמות שנדרשו לאור השינויים בדין.

הובהר שהסיוע לרשויות זרות הוא גם בקשר לפיקוח על ביצועם של דיני ניירות ערך, רוככו סמכויות הרשות בהקשר של פיקוח במסגרת סיוע לרשות חוץ בהתאם לסמכויות הנתונות לרשות בפיקוח המינהלי. כמו כן נקבעה הסמכה מקבילה בדומה לסמכות של המפקח על הבנקים ושל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לגלות לאותם מאסדרים ידיעה או מסמך המתבקשים לצורך מילוי תפקידם, כפי שאלה מגלים לראש רשות ניירות ערך. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 177), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון

סעיפים 1 13 נתקבלו. 64 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה, האם להצביע בקריאה שלישית?

אנחנו עוברים להצבעה נוספת, הצבעה בקריאה שלישית. בבקשה, הצבעה.

(תיקון

59), התשע"ו 2016, נתקבל. אנחנו לא מצליחים להצביע. 57 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. חברת הכנסת בן ארי, את רוצה שנוסיף, מאה אחוז, את בעד. חבר הכנסת אכרם חסון וחבר הכנסת אוחנה, בעד. אתם הצבעתם בעד, אני רואה. מופיע שהצבעתם בעד.

אני קובע שהצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס' 59),

2016,

והחוק נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221), התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221), התשע"ו 2016. הצעת חוק זו היא חלק שפוצל מהצעת החוק הממשלתית לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 219), התשע"ו 2016. חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה מסדיר את המיסוי במקרה של שינוי מבנה ומיזוג של חברות, אגודות שיתופיות ועמותות, אך לא מסדיר שינוי מבנה ומיזוג של שותפויות רשומות שלגביהן חל חוזר מס הכנסה שמתייחס להיבטי המיסוי השונים הנובעים מפסק-דין של בית-המשפט העליון משנת 2001. בהצעת החוק שבפניכם, מה? מה הצעקות? חברים, חבר הכנסת מקלב, סגן השר מזוז, נא לשמור על השקט שם, אני מבקש. בהצעת החוק שבפניכם מוצע להחיל את הוראות חלק ה'2 האמור גם על שותפויות רשומות, בשינויים המחויבים ובשינויים נוספים שעליהם יורה מנהל רשות המסים. כיוון שמדובר בהוראות מיטיבות, הן יחולו רק על שותפויות רשומות. בכך מקווים לעודד שותפויות שלא נרשמו והיו אמורות להירשם לפי פקודת השותפויות. אדוני היושב-ראש, אני מבקש רק לומר, מכיוון שהיו דיונים לגבי הנושא של ועדת הכספים, אני רוצה לומר: 22 שבועות של ועדת הכספים במושב הזה, העברנו 17 חוקים בחוק ההסדרים, העברנו את מתווה ששינסקי, שזה היה חוק גדול, העברנו 35 חוקים בקריאה שנייה ושלישית, העברנו אותם ב-22 שבועות. זאת אומרת, העברנו למעלה מ-50 חוקים. כשיש כאלה שמערערים על היכולת שלנו להעביר חוקים, אז רציתי שהכנסת תדע שהעברנו במושב החורף למעלה מ-50 חוקים, ביניהם גם החוק של הטבות המס וחוקים גדולים אחרים, ואנחנו עושים את זה ברוב המוחלט של המקרים בהסכמה עם האופוזיציה. רוב החוקים שעליהם אנחנו מדברים, זה

בסדר, תודה רבה. אבל אני אומר שזה גם בזכות האחריות, הרי הוא סחט את המחמאות האלה, זה ברור. מה

אבל לא לזה התכוונתי. התכוונתי שיש כאלה שמערערים על זה ורוצים להעביר את זה לוועדה אחרת, דברים שאני חושב שאנחנו יודעים לעשות למשל ועדת הרפורמות.

יום ארוך היום. אדוני היושב-ראש, להצעה הזאת אין הסתייגויות, ואני מבקש לאשר את החוק כמות שהוא בקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. אין הסתייגויות ואין בקשות דיבור להצעת החוק הזאת. לכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. חברי הכנסת,

שלא תגידו שלא אמרנו לכם. הצבעה, בבקשה. סעיף 1 נתקבל. יואל. יואל. 58 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה, ואנחנו עוברים לקריאה שלישית. אני מוסיף את הצבעתה של חברת הכנסת סויד. ואנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221), התשע"ו 2016, נתקבל. בעד, 51, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 221),

הצעת החוק הממשלתית המקורית קבעה ששכר של בכירים בגופים פיננסיים שעולה על 3.5 מיליון ש"ח יהיה טעון את אישורם של ועדת תגמול או ועדת ביקורת, דירקטוריון ואספה כללית. כמו כן, ההצעה קבעה כי לא יותרו ניכויים בשל שכר 2.5. 3.5, ההצעה המקורית. ההצעה קבעה כי לא יותרו ניכויים בשל שכר של נושאי משרה שהם מעבר ל-3.5 מיליון ש"ח, ושמתקרה זו יופחת סכום ההוצאות השנתי בשל הענקת מניות. כבר בדיון הראשון סברו חברי הוועדה שהמנגנון התאגידי לאישור הוא חסר שיניים, ושאין מדובר בסנקציה אמיתית שיש בה משום הרתעה מפני קביעת שכר גבוה, שכן גם היום נדרש אישור הדירקטוריון, ולעתים הוא ניתן אף אם הדירקטוריון לא שלם עם הסכומים. כמו כן, הוועדה סברה שמדובר בתקרה גבוהה במיוחד. תקרה זו נלקחה במקור מתקרה דומה שקיימת בארצות-הברית ועומדת על מיליון דולר, אך התברר בדיונים שההכנסה לנפש בישראל היא 61% מההכנסה לנפש בארצות-הברית, ולכן הסכום לכאורה צריך לעמוד על כ-2 מיליון ש"ח, אם רוצים להעתיק את הדברים מארצות-הברית. לאורך כל הדיונים ביקשנו ממשרד האוצר סנקציות אחרות, משמעותיות יותר, שגם ייצרו הרתעה מקביעת שכר מוגזם. ערב הדיון השלישי, שבו התעתדנו להצביע, פנה אלי שר האוצר במכתב, שבו הוא ציין שהוא מבקש מחברי הוועדה להעמיד את התקרה על 2.5 מיליון ש"ח. בעקבות דיוני הוועדה השר ציין גם שמדובר בנגע שיש לטפל בו באומץ. במסגרת הדיון, לצד הנמכת התקרה ל-2.5 מיליון ש"ח, ביקשתי שוב מנציגי הממשלה להציג בפנינו סנקציות נוספות. בשיתוף עם חברי הוועדה, עלתה הצעה מטעם נציגי הממשלה, והיא לקבוע שהיחס בין השכר של נושא המשרה הבכיר לבין העובד הזוטר ביותר באותו תאגיד, ולרבות עובד קבלן, לא יהיה קטן מ-35. יחס זה נקבע על-ידי אגף שוק ההון כמייצג עלות שכר של 2.5 מיליון ש"ח. ככל שהתגמול עומד ביחס האמור, על התאגיד הפיננסי לקבל את האישורים במנגנון שציינתי קודם. במילים אחרות, לצורך העלאת שכרו של נושא משרה מעל 2.5 מיליון ש"ח בתאגיד, יש להביא להעלאת שכר העובדים בתאגיד ביחס של פי-35 בין השכר הגבוה לנמוך. סוגיה נוספת שדנו בה ותיקנו את הנוסח הממשלתי לבקשת הגופים הפיננסיים, שפריסת ההוצאה בשל מענקי פרישה תיעשה על-פני כל שנות עבודתו של נושא המשרה הבכירה או עובד התאגיד בתאגיד הפיננסי, ולא על-פני ארבע שנים, כפי שהוצע במקור.

הוצע כהוראות משלימות על-ידי רשות המסים לתקן את פקודת מס הכנסה באופן שחריגה מתקרת התגמול לא תוכר כהוצאה מוכרת לניכוי בשיעור כפול משיעור החריגה מהתקרה. הצעת החוק הממשלתית עניינה בגופים פיננסיים בלבד. אף בעניין זה התלבטנו, חברי הוועדה ואנוכי. התלבטנו אם נכון יהיה להרחיב את ההצעה לגבי גופים נוספים, אך בסופו של דבר קיבלנו את העמדה שגופים אלה מובחנים מגופים אחרים בשל היותם גופים שמנהלים את כספי הציבור באופן שוטף, בין אם בפיקדונות בנקאיים ובין אם בכספים המופקדים בקופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. אופן הפקדת הכספים באותם תאגידים לא יוצר להם תמריץ להשיא תשואה מיוחדת לתאגיד, וזאת להבדיל מתאגידים ריאליים.

בעניין זה קיבלנו את העמדה שהם מובחנים ונבדלים מגופים אחרים, ושבשלב זה נכון להחיל רק לגביהם את המנגנונים שבהצעה זו. ההצעה התקבלה, אני רוצה לומר, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, פעמיים ועדת הכספים קיבלה הצעת חוק והיו מחיאות כפיים בוועדה. הוועדה קיבלה את ההצעה פה אחד, וכל חברי הוועדה מחאו כפיים על זה שהחוק הזה עבר. זה היה עוד פעם בחוק של הטבות מס ליישובים. האופן הזה מעיד על העובדה שהיה רצון כן לעצור, לפחות להתחיל בהליך. אני אמרתי את זה גם בוועדה, ואני אומר את זה גם כאן, אני לא יודע אם זה יצליח, אני לא יודע אם זה לא יצליח. אנחנו נמצאים כאן, אנחנו נבחן את הדברים,

כל חברי הכנסת, בעיקר חברי ועדת הכספים. אנחנו נבחן אם התוצאה של החוק הזה היא באמת בלימה של הדבר הנורא הזה, זה הגיע לממדים אסטרונומיים. האם זה באמת עוצר את זה? האם זה פוגע בכלכלה או לא פוגע בכלכלה, כפי שרבים טוענים? לאן את ממהרת? הרב גפני, אני כחבר בסיעתך, לא ממהר.

יש לי את כל הערב, הרב גפני, קח את הזמן. לפחות עד הנץ. בסדר, אני מסיים. במהלך הדיון סירבה הוועדה לאשר שני תיקונים שביקשה הממשלה. הראשון, הסמכת יושב-ראש רשות ניירות ערך להעביר מידע לרשות חוץ גם ביוזמתו וללא בקשה מרשות החוץ. בעניין זה ראתה הוועדה לנכון שיש לדון בסוגיה הזו במסגרת התיקון שמבקשת הממשלה בקשר למסירת מידע לרשויות מס זרות, השני, הסמכת רשות ניירות ערך לחלט רכוש בשווי רכוש הקשור לעבירת ניירות ערך, מתוך חשש שצדדים שלישיים עלולים להיפגע וכי הדבר ראוי להידון בנפרד ובכובד

לא מעט בקשות דיבור, אנחנו נעבור אותן אחת-אחת, בעזרת השם. חברת הכנסת זהבה גלאון ראשונה. אחריה, חבר הכנסת אילן גילאון. היא יכולה להתקזז אם היא רוצה, אנחנו אתך כאן. אני אומר לכם,

גם לנו,

גייסו לטובתם שורה של פרשנים כלכליים שניסו להסביר לנו. עברתי על כל המאמרים האלה, חבר הכנסת גפני. ניסו להסביר לנו בכל כוחם למה החוק הזה לא אפקטיבי. היום בכלל קראתי מאמר מערכת באחד העיתונים, פשוט מחפיר, שמסביר לנו למה החוק הזה בכלל יזיק לכלכלת ישראל. אפשר להתווכח אם הוא חוק טוב או חוק שיזיק לכלכלת ישראל. חברי חברי הכנסת, גם אני וגם חברים נוספים בוועדה דרשנו להחמיר את הצעת החוק המקורית ולקשור את גובה שכר הבכירים לגובה שכר הזוטרים. ואני רוצה לומר שאני מקדמת היום הצעת חוק שתחיל את מגבלת השכר על כלל החברות הציבוריות במשק. אני רוצה לנצל את ההזדמנות,

כדי לענות על כמה מהטענות שעלו בהקשר של החוק הזה. ואני רוצה להתייחס קודם כול לטענות שעלו נגד הסעיף שקושר את שכר הבכירים לשכר הזוטרים, שמבוסס על ההסתייגויות שהעלינו בוועדה. והסעיף הזה, שבעיני הוא לא פחות ממהפכה, ממש ממש מלחיץ את הבכירים בבנקים, יותר מכל דבר אחר בהצעת החוק הזו. הם נחרדים, חברי חברי הכנסת, שהם ייאלצו לשלם שכר סביר לעובדים הזוטרים שלהם, בזמן שהם מרוויחים שכר חזירי ומנופח. ואחת הטענות, נדהמתי לשמוע, התראיינתי מול מישהו מהמערכת הבנקאית, והוא אמר שבכלל לא יהיה אפשר לאכוף את החוק הזה על עובדי הקבלן כפי שהחוק מחייב לעשות, והסיבה, לדבריהם, היא שהמנהלים בגופים הפיננסיים, ככה הוא אמר, אני אומרת לכם מתוך ריאיון, הוא אמר שהם בכלל לא יודעים מה השכר של עובדי הקבלן באותו גוף פיננסי. אז מעבר לכך שזו טענה מקוממת, שממחישה את כל מה שרע ופסול בשיטת ההעסקה הקבלנית, שבכלל מאפשרת למנהלים לעצום עיניים אל מול תנאי ההעסקה של העובדים, לי יש הצעה רדיקלית, הצעתי לו אותה גם באותו ריאיון, עבור אותם מנהלים שלא יודעים מה השכר של עובדי הקבלן. אני פשוט מציעה להם: תבדקו, ואם צריך, תקבעו במכרז את תנאי השכר כך שאפשר יהיה לעמוד בלשון החוק. הדבר המדהים הזה, אנחנו לא יודעים מה השכר של עובדי הקבלן. חברי חברי הכנסת, החוק הזה הוא חוק חשוב, חוק מצוין. אני רוצה לברך שוב גם את שר האוצר, גם את יו"ר ועדת הכספים, ואת כל מי שהיה נתון בימים האחרונים ללחצים אדירים,

לחצים אדירים מצד כוחות כלכליים כבירים, ובחר בטובת הציבור על-פני טובתם של אותם אלה שחשבו שצריך להגביל את החוק הזה או לא לחוקק אותו. תודה רבה, חברי. תודה רבה לך, הגברת גלאון, על שיתוף הפעולה.

חבר הכנסת אילן גילאון, אינו נוכח. יש דברים שאני תומך בך. אני רואה אותך

מה עשיתי רע? מה עשיתי רע? לא יעזור לך, בסוף תיכנעי לאהבה. לא יעזור. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. אחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. חברת הכנסת גלאון, האהבה מנצחת, זהבה.

אני מבקש מאדוני שקט באולם. חבר הכנסת חזן, חבר הכנסת חסון. באהבה. היום עברה הצעת, יואל, אני רואה, אני רואה, אתה נהנה ממופע הליצנות. די, נו, תן לנו, באמת. רוח אל-בית, עיסאווי, רוח אל-בית. אני בא להגיד כמה דברים חשובים, ולא להיות חלק ממופע הליצנות במושב הזה, שאין לו מקום. חברים, היום, בצער ויגון, אני אומר, עברה הצעת חוק בקריאה ראשונה. והצעת החוק, שעברה בקריאה ראשונה, התווספה למניין גיבורי הימין המשתולל. התווספו 59 גיבורי-על, 59 גיבורי-על שהצביעו בעד החוק המביש. במשחקי כדורגל, כשיש מהלכים מבזים, הקהל נעמד ואומר מילה מאוד נפוצה, אז תרשו לי להגיד לכם אותה, לכל ה-59 שהצביעו היום, הצבעת הבושה, אני אומר לכם: ב-ו-ו-ו-ו-ז, ב-ו-ו-ו-ו-ז לכם, ואנחנו אומרים לך: רוח אל-בית,

לך הביתה, לך הביתה. תתביישו לכם, 59 גיבורים. אני בז לכם. אין מקום, אתם הורסים את המקום הזה. המקום הזה, אתם מבזים אותו 59 פעמים. עשיתם מופע ליצנות, כאן, והימים, וההיסטוריה תשפוט אתכם, אני בז לך. חבר הכנסת חזן, אני מבקש.

אתם כמו, שנוסע באוטו, מוציא את היד בכיוון הרוח, רואה לאן הרוח הולכת. אני עושה לך בוז, תשתוק, ליצן.

תשתוק כבר. אתה תלך הביתה, נראה לך את הדרך הביתה. תלמד להקשיב, תלמד להקשיב. חבר הכנסת חזן, חבר הכנסת חזן.

אני נאלץ לקרוא אותך לסדר פעם ראשונה. מה שקורה, שיש מה שנקרא אידיאולוגיה, אבל הבית הזה, וראש הממשלה בנימין נתניהו ושות', החל בשר החינוך, שאמור לחנך לערכים,

מה עכשיו? הם מאמצים מאמצים רייטינולוגיה, הכול לפי הרייטינג. ראש הממשלה התחיל באמירה "חצי נחמה" עם הפיגוע, ואחרי שעתיים, הצהרה אחרת. ארבע שעות, ביבי אחר. שמונה שעות, ביבי אחר. למה? כי הרוח הולכת למקום אחר, הציבור רוצה אחרת, ההמון רוצה אחרת. הוא לא רוצה אתכם, תשתוק. אדוני, אי-אפשר, באמת אי-אפשר. אני מתאר לעצמי שאם אני הייתי שם ומפריע בצורה מבישה כזו, אני לא הייתי באולם.

חברים, נו, באמת, אני חושב שצריך חוק השעיה לליצנים ולשקרנים בבית הזה. בזה אנחנו צריכים לעסוק. מדיניות השקר שהפכה להיות חלק מהבית הזה. אתה שומע איך הוא מדבר? אתה שומע

עכשיו תורו לדבר. אתה מוזמן להירשם להצעות חוק שיבואו אחר כך ולדבר. אני אומר לכם את זה בכאב, כי אני, כבן למדינה הזאת, שרוצה להיות חלק מהציבוריות הישראלית, ורואה אתכם, איך שאתם מתנהגים, מחזיר אותי לסגן שר הביטחון אלי בן-דהן. וזה נמשך. תת-אלוף בצה"ל, התרסק במטוס.

תת-אלוף, תת-אלוף, כדי להיות תת-אלוף צריך לעבור כברת דרך,

זה משהו-משהו, נכון? קם סגן השר אלי בן-דהן, "ידיד אמת של מדינת ישראל" שכיר חרב, לגיון זרים.

חבר הכנסת חסון, אהלן וסהלן,

תודה רבה, חבר הכנסת פריג'. מה, הזמן נגמר? תודה רבה. נו, מה לעשות, כשנהנים הזמן עובר מהר. טוב, חברים, תודה רבה, חבר הכנסת פריג'. חברת הכנסת מיכל רוזין. אני בעד הצעת החוק שמונחת כאן.

אני חושב שהמנהלים שירוויחו, שיהיה להם טוב, אבל אסור לנו למדוד מנהל לפי שורת הרווח. תודה, תודה, חבר הכנסת פריג', אנחנו בלילה ארוך. תודה רבה, אדוני. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת. חברת הכנסת ציפי לבני, מוותרת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ. לא מוותרת. אה, היה ברור. חמש דקות, גברתי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשעות האחרונות, היסטריה ופניקה, מגילות של מכתבים מעורכי-דין לוועדת הכספים, לשר האוצר, ליועץ המשפטי של הכנסת, וחתומים על הניירות האלה כל השמות המאיימים: גרוס, קלינהנדלר, חודק,

גרינברג, דודי תדמור, הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים, כל המשרדים הכי יקרים מתגייסים כדי להפיל את החוק הזה, שמצביעים עליו עכשיו, והמכתבים מאיימים וארוכים ומנוסחים משפטית, ויש בהם בכי ונהי על "הפגיעה הקשה והלא-מידתית" בנושאי המשרה. עוד מעט הם יעמדו כאן, בהפגנה מול הכנסת, וידרשו את פת הלחם שלהם. עכשיו, מה מטריד אותי? לא שהם נלחמים על השמנת שלהם, אלא שכולם מתייחסים אליהם, ומתכתבים אתם, ועונים להם, ובפניקה, מה לעשות, הבנקים לוחצים. אני רוצה לראות את הפעם האחרונה שפגענו בחלשים ביותר, במעמד הביניים, במקבלי הקצבאות, ומישהו התייחס אליהם לפני שהעברנו את החוקים האלה. למה הם זכאים ליחס מיוחד, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים? למה, למה לדבר אתם בכלל?

למה לדבר עם אותו קומץ שמרוויח מיליונים רבים בשנה ולא מקבל את העובדה שחוקקנו חוק? זה לא מקובל עליהם, הם מעל החוק, הם דורשים מאתנו להמתין עוד, כדי שחלילה לא נפגע במטה לחמם, בשכר של 6 מיליון שקלים לשנה, 8 מיליון שקלים לשנה. החוצפה הזאת, בראש חוצות להיאבק על השכר הזה, ולא ללכת בשקט ולהגיד תודה, תודה על השכר המופלא, הנדיר והאדיר הזה, שרוב בני-התמותה אינם זוכים לו. מטבע הדברים, אחרי ההישג המאוד גדול, ואני באמת רוצה לשבח אותך, אדוני יושב-ראש הוועדה, ליווית את החוק הזה שנים ארוכות, אנחנו הגשנו אותו שוב ושוב, חבר הכנסת חיים כץ ואני, גם אתה היית שותף לו בפאזות שונות, וכל פעם הוא נבלם,

תודה רבה על ההובלה היעילה והטובה של החוק הזה. ואני רוצה גם, כמובן, להודות לשר האוצר משה כחלון: זה ממש ממש לא מובן מאליו, שום שר אוצר לפניו לא פגע בשכר הבכירים העשירים, נקודה. בכל פעם שאני אומרת את זה, זועקים לי מספסלי יש עתיד שהם התחילו. אבל רבאק, שנתיים שר האוצר, יכולת להעביר את זה.

והנה, בא כחלון והעביר את זה. ועל כך אני רוצה להודות לו ולשבח אותו, ולשבח אותו גם על הנכונות המוחלטת בהעברת החוק, על כך שהקשיח אותו, הוריד את התקרה ל-2.5 מיליון, הלך בעצה אחת ובשיחה אתנו, וכך הוכנסו שני מנגנונים נוספים: התקרה המתקפלת, שהיא עונש מאוד מאוד כבד, וספק אם דירקטוריונים יעזו לאשר שכר גבוה יותר עם סנקציה כספית כזאת, והדבר הנוסף, שיש בו הרבה היגיון והרבה צדק פואטי והרבה יופי, הוא העובדה שאותם מנכ"לים, שעכשיו בוכים ומפגינים מול הכנסת במר לבם על הפגיעה האנושה שהתחוללה בהם, יכולים להעלות לעצמם את השכר כמה שהם רוצים אם העסק שלהם כל כך מצליח, אבל כל מה שהם צריכים זה שהשכר שלהם הגבוה שאותו הם מעלים לא יעלה על פי-35 מהשכר הנמוך ביותר של עובדי הקבלן. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, את כל החברים שהשתתפו בדיון בוועדת הכספים ואת שר האוצר. ואני אומרת שזה יום

כי יום אחרי שבג"ץ פסל את מתווה הגז וסתם את הגולל על הניסיון להפוך את ישראל לאוליגרכיית גז שמחזיקה בכוח כלכלי ופוליטי אדיר, היום הכנסת הזו מחוקקת חוק שהוא צעד נוסף במהפכה, צעד שהוא בעד האזרחים ונגד מועדון ההון שלטון שהשתלט על המדינה

מוסרית, כי בעיניהם הפשע הגדול ביותר זה חלילה להשוות בין העובד הנקלה, בעיניהם,

מכתבים מעורכי-דין על הפגיעה האנושה בשכרו וברמת

ושאלו אותי את הדבר הבא: תגיד, הגם אתה, ברוטוס? אנחנו מבינים ששלי יחימוביץ, תגיד להם נטו, ושזהבה גלאון ושאנשים שהובילו את החוק הזה במשך הרבה זמן רוצים להוריד את שכר הבכירים במוסדות הפיננסיים, אבל אתה, שבא מהשוק העסקי והרווחת לא רע, איך אתה יכול להיות בעד

שהוא כל כך לא כלכלה חופשית ומקצץ שכר לבכירים שהם באמת אנשים כל כך בכירים במשק? ואני אומר לכם, אתם בכלל לא מבינים מה ההבדל בין כלכלה קפיטליסטית ישנה, קולוניאליסטית, לבין כלכלת שוק חופשי חדשה. ואתם בכלל לא מבינים שהכלכלה העוצמתית היום במדינת ישראל היא לא הכלכלה של האוליגרכים ושל כל המערכות הישנות, אלא היא כלכלה תחרותית. ובעולם ההיי-טק, שהרבה פעמים אנשים מדברים עליו פה, אנשים לא מבינים שאין משכורות כאלה, אין. יש רווחים גדולים, אבל הרווחים באים מזה שיוצרים ערך למניות של החברה שאותה מקימים מאפס, ויוצרים ערך לכולם, לכל בעלי המניות. אחד הדברים הגדולים שאנחנו חייבים להפנים זה שהכלכלה הריכוזית, המונופוליסטית, שאין לה אפשרות להתחרות, חייבת לעבור רפורמה משמעותית במדינת ישראל, ולכן החוק הזה הוא טוב, כי אם אתה יושב על כספי חוסכי הפנסיה, ואם אתה מקבל את כספי חוסכי הביטוח, ואם אתה מקבל את הכספים של החוסכים כשאתה דואופול במשק, ואין בעצם אפשרות ללכת למקום אחר, ואתה לא באמת מתחרה בשוק חופשי, אז אתה חייב לשים לעצמך סייג. עכשיו, אומרים לי, בואו בעצם נגביל את שכר הבכירים לכל החברות בבורסה. ואני אומר לך, זהבה גלאון, ואולי גם לחברים או חברות אחרות שרוצים להעביר את זה פה, לא. תבדילו. כש"טבע" מנפיקה ומתחרה בעולם, כשהיא מנפיקה בנאסד"ק, אתם רוצים ש"טבע" תיסחר גם בתל-אביב, ו"טבע" היא חברה תחרותית שמתחרה בעולם, ולכן זה לא הגיוני להגביל אותה, כי היא לא מונופוליסטית, לא במדינת ישראל ולא בשום מקום אחר, ותנו לה להתחרות. ואותו דבר לחברות אחרות, שבעצם מתחרות בעולם, ואנחנו רוצים שהן תיסחרנה גם בבורסה הישראלית. איזה חברות כן, זהבה? איזה חברות כן? חברה שיושבת על מונופול של מזון, חברה שיושבת על מונופול של מוצרי צריכה. במדינת ישראל, לא רק השירותים הפיננסיים הם הרבה יותר גבוהים בעלות שלהם מאשר במדינות המערב, אלא גם מוצרי המזון, סכיני הגילוח, מוצרי הצריכה, בממוצע פי שניים, פי שניים-וחצי או פי שלושה מאשר באירופה ובארצות-הברית.

כי בעצם שחקן קטן, בתוך הסופרמרקט, אין לו סיכוי. המדפים של הסופרמרקט שלכם נסגרים בין חמישה שחקנים גדולים, שבעצם סוגרים את המדף, כי אם בעל הסופרמרקט לא מגיע ל-15 או ל-20 מיליון שקלים מכירות מהמוצר שלהם, הוא לא מקבל את 15% ההנחה. לכן אני אומר, אל תכלילו בשלב זה, זאת הצעתי, את הצעת החוק הטובה הזאת, שהיא בעצם מובילה בעולם, לכלל הבורסה הישראלית. תשאירו את הבורסה הישראלית ככזאת שמזמינה חברות, תודה רבה. תחרותיות ובין-לאומיות, אבל תברכו, וגם אני מצטרף לדבריהן של זהבה גלאון ושלי יחימוביץ. אני מברך את שר האוצר משה כחלון,

אני מברך את,

אנחנו מצטרפים לכל הברכות. חברת הכנסת זהבה גלאון ושלי יחימוביץ ועוד חברים רבים אחרים בקואליציה ובאופוזיציה, חבר הכנסת מרגלית. אתם הלכתם על זה, תודה. בדרך ארוכה, העברתם את זה, וזה חשוב.

תודה רבה, חבר הכנסת אראל מרגלית. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח. חברת הכנסת רויטל סויד,

חבר הכנסת יואל חסון, חמש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר בחוק חשוב. מדובר בחוק חשוב, מכיוון שכל כך הרבה שנים הרמנו סימני אזהרה ופרוז'קטורים, ודיברנו והתרענו על רמות השכר בבנקים, ולא רק בהם. כמה מאמרים נכתבו על זה, כמה נאומים ננאמו בכנסת על הדבר הזה וכמה רמזים נרמזו לבנקים, לחברות הציבוריות: תרגיעו בשכר הזה, אתם מגזימים, הפערים גדולים מדי, אי-אפשר לקבל את זה. ושום דבר. לא קרה שום דבר, לא ראינו אפילו מאמץ, ולו הקטן ביותר, של אחד מהבנקים או החברות הציבוריות לאזן קצת, להוריד את השכר, לשנות את הפערים הגדולים כל כך בין הבכירים המנהלים לבין העובדים. דיברה כאן חברת הכנסת יחימוביץ על עובדי הקבלן. זה לא רק עובדי הקבלן. שאלתם את עצמכם כמה מקבלים הטלרים בבנקים? לא עובדי הקבלן, לא רק המאבטח או המנקָה או המנקֶה או המאבטחת, אלא הטלרים, שרובם הם אנשים צעירים, הרבה פעמים סטודנטים, אבל לא רק, גם צעירים, בסניף ממש, עצמו, הפערים כל כך גדולים. לא צריך ללכת עד המנכ"ל, עוד בסניף הפער הוא גדול, בין המנהל שמנהל את הסניף לבין הטלר, שממש מחזיק את הקופה. איזה פערים. כמה רמזים העברנו, כמה דיונים קיימנו, כמה פעמים התרענו ואמרנו שהפער הזה הוא בלתי נסבל, ואף אחד לא הקשיב. ההפך, הפערים רק גדלו. אם מסתכלים על טבלאות השכר, טבלאות השכר היום, הנתונים בהן הרבה יותר גבוהים מאשר לפני שנה, שנתיים, שלוש וארבע שנים. אז הכנסת עשתה מעשה. ואתם יודעים מה, חברי הכנסת? המסר הזה הוא מסר חשוב, כי זה מסר שקובע שהממשלה והכנסת יודעות לבוא ולשים בשלב מסוים, אדוני היושב-ראש, נקודה, אתה יודע מה? לא נקודה, סימן קריאה, ולהגיד: זהו, עד כאן. אנחנו לא נסבול את התרבות הזאת, אנחנו לא נקבל את הכללים הללו. אתם לא הקשבתם בטוב, תקבלו את זה בצורת חקיקה. לכן אני רוצה באמת לברך את שר האוצר, שבאמת, כמו שאמרו פה קודמי, הפגין כאן אומץ לב ואומץ ציבורי ניכר, עמד גם מול לחצים גדולים, כפי שאנחנו כולנו הבנו, לחצים גדולים מאוד של ראש הממשלה לסגת מהחוק הזה, ועמד בפרץ הזה, ואני יודע שזה לא פשוט. אני רוצה גם לברך את יושב-ראש ועדת הכספים וגם לברך את חברי ועדת הכספים מטעם המחנה הציוני: אראל מרגלית, שלי יחימוביץ, פספסתי עוד מישהו שהוא חבר? אתה לא חבר ועדת הכספים, אתה לא במחנה הציוני,

ואת כל חברי ועדת הכספים שהצביעו ותמכו ועזרו שחוק כזה חשוב יעבור, והעבירו למעשה מסר חד וברור, שהכנסת היא הריבון והיא הקובעת.

תודה רבה. חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן, מוותרת. חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא אזדקק לכל הזמן שעומד לרשותי. אני רק רוצה לומר בקצרה כמה מילים. אני חושב שזה חוק מחולל שינוי, חוק שהדברים שיבואו אחריו לא יהיו דומים לדברים שהיו לפניו. זו המשמעות שלו. אין חוקים רבים כאלה. זה נכון, זה חוק גם חסר תקדים, הוא לא היה עד כה בספר החוקים שלנו, והוא גם לא מקובל בעולם. אבל המצב שהשתרר בכלכלה ובחברה הישראלית, העובדה שנוצרו פערים כל כך עמוקים בין אלה שיש להם לבין אלה שאין להם, בסדרי גודל שבאמת לא צפינו כמותם לפני עשר ו-15 שנה, כשהתחילו תהליכים של הפרטה והעברת משאבי מדינה, משאבים ציבוריים, לידיים פרטיות, כל אלה חייבו גם מהלך הפוך. כמו שתמיד הדברים נראים, מול מהלך קיצוני אחד יכול להצליח רק מהלך קיצוני הפוך, ואחר כך מתחילים הדברים איכשהו לנוע כמו במטוטלת, לאיזשהו מרכז, כשהמרכז הזה כבר מאזן ומחפש את נקודת השוויון, האיזון ואולי הסבירות. אבל כרגע, מול מה שקרה פה, זו הייתה הדרך הנכונה ללכת בה. אני חושב שיש לנו גם עוד מעגל שנסגר עם החוק הזה, וזה מעגל המחאה החברתית, שאחדים מחברי במחנה הציוני הובילו אותו. המחאה החברתית הזאת קרתה והתפתחה על אותם דברים בדיוק, על התחושה שאנשים צעירים פה הבינו שהם לא יוכלו להגיע לשום דבר, שהחברה הישראלית סגורה בפניהם.

אבל מאוד נמוכה, שהם לא יעברו אותה ולא יצליחו להגיע לשום דבר. אז המחאה עברה, אבל התוצאות שלה הולכות ומהדהדות בעולמנו. החוק הזה, שוב, הוא אחד המקומות שבהם אפשר לראות שהיא לא הייתה לשווא, אלא השאירה אחריה איזושהי תוצאה משמעותית. אני רוצה להזכיר לכולם, מאחר שעלה פה על סדר-היום שכר הבנקאים את אותה פרשה שהבנקים הישראליים היו מעורבים בה, של הלבנת כספים, של העברת כספים של חסכונות שונים או תיקים שונים בדרכים עקלקלות אל הבנקים בישראל, דבר שעלה לבנק לאומי בקנס של 400 מיליון דולר. 400 מיליון דולר. כאשר הסכום העצום הזה עלה על סדר-היום, סכום שכל אחד ואחד מאתנו ישלם בצורה כזו או אחרת, ישירה או עקיפה, הבנקים כמובן התנערו מהאחריות שלהם, ובעיקר המנהלים של הבנקים, ובעיקר יושבי-הראש של הבנקים, האנשים שבעצם נהנו במשך שנים מבונוסים שמנים כתוצאה מההישגים הגדולים שלהם, אבל כאשר התברר שכל ההישגים האלה ירדו לטמיון והבנק מתבקש או נדרש לשלם קנסות בסדרי גודל שמעולם לא שמענו ולא ראינו לפני כן, נעלמו גם אותם מנהלים מוכשרים ויושבי-ראש. הם כבר לא היו שם בכלל, והם לא שילמו על כך עד הרגע הזה שום דבר. יש להם אחריות, ואת האחריות הזאת הם לא יכולים לגלגל מעל עצמם לאחרים, גם אם יתעטפו בכמה וכמה שכבות של עורכי-דין ורואי-חשבון וכל מיני אנשים אחרים, שנהנו גם הם מהשפע הזה, השפע המלאכותי, השפע המזויף הזה שנפל על הבנקים. אז גם פה, אם מדברים על צדק, יש לפנינו עוד מעשה אחד של צדק שנעשה. אני רוצה להביע,

הערכה לשר האוצר שנכנס לעניין הזה, הסכים לו. אולי הוא היסס באיזשהו שלב, אבל אני חושב שהקונסנזוס שנוצר סביבו היה בעל משמעות רבה, לחברי במחנה הציוני, לוועדת הכספים כולה, לחברי בוועדה,

לאראל ולחברים שליוו את הנושא הזה וידעו ברגעים המכריעים לשלב ידיים עם חברים אחרים ולהוביל את החוק הזה. אני חושב, עוד פעם, שאנחנו יכולים להתברך בו.

תודה רבה. חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין,

חבר הכנסת יוסי יונה. חמש דקות, אדוני, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה גם לברך את שר האוצר ויושב-ראש ועדת הכספים מר גפני, שנמצא אתנו כאן, על המאמצים הממושכים. כפי שאמרנו גם כאן במליאה, שבעצם רק בימים האחרונים הגענו לידי הבשלה של החוק החשוב הזה, ברכות לאלה שקידמו את היוזמה הזו, גם חברתי לסיעה שלי יחימוביץ, ששנים ארוכות מנסה לקדם את החוק הזה. והנה, יושב אתנו יושב-ראש ועדת הכספים מר גפני, שעשה רבות בנושא הזה.

החוק הזה הוא כל כך מתבקש, אדוני היושב-ראש, הוא כל כך מתבקש, על-פי מחקרים שאנחנו, אדוני השר, חברת הכנסת רוזין, הבעיה של השר ארדן זה שיש לו קול שאי-אפשר לא לשמוע, אפילו כשהוא רחוק מאוד. לא דיברתי מילה עכשיו, אני מקשיב, אדוני השר, אתה מקשיב בקול. "אדוני השופט, אדוני השופט, זאת האמת, כל האמת". בקיצור, כן. בכל אופן, גם אתה, יואל חסון, יש לך קול שאי-אפשר שלא לשמוע. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע למישהו מהסיעה שלך, תוסיף ותאמר לו. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע למישהו מהסיעה שלך לדבר. אני לא מפריע, אני עוזר לו. הוא רוצה לפרגן לחברת הכנסת יחימוביץ,

פרגנתי. אם כן, מה שרציתי לומר, אם הוא רוצה לפרגן לי, אז לא.

אתם לא מאותו מחנה? לא ייתנו לך, אה, אוקיי. אה, ברור. בכל אופן, אנחנו למדים ממחקרים רבים, שאחת מהסיבות המאוד-מרכזיות, בעידן שבו אנו חיים, לצמיחה ולגידול המבהיל בפערים בחברה, זה בעצם הבדלי השכר בין רבדים שונים בחברה, ההתרכזות המאוד-גדולה של ההון בחברות המתקדמות-דווקא, כפי שמראה לנו פיקטי בספרו "הקפיטל במאה ה-21" כן, אחת הסיבות המרכזיות זה בעצם הצטברות ההון בידם של מעטים. וכאשר גם מפענחים את הנתון הזה, אנחנו למדים שהמשכורות, משכורות העתק, הן אחת מהסיבות המרכזיות ליצירתם של הפערים הללו. אז בוודאי שאנחנו צריכים לשים, ולו למתן את התופעה, אם אנחנו לא יכולים למגר אותה, ולכן יוזמת החוק הזו היא מאוד מאוד במקום, היא מאוד מאוד ברוכה. מה גם שאנחנו מכירים את החברה הישראלית, ומכירים את פערי השכר שקיימים בה, כאשר אנחנו יודעים שהשכר החציוני במשק הוא 5,600 שקל, 6,500 שקל, זאת אומרת שמשפחות רבות אינן יכולות לסיים את החודש בשכר שהן מקבלות, ואז לעמוד בפני הבכירים שבתאגידים הפיננסיים, ולא רק בתאגידים הפיננסיים, גם בחברות ציבוריות אחרות, שמשתכרים 8, 7 ו-9 מיליון שקל, האם זו לא עדות לחמדנות שמתקיימת ברבים מהמוסדות הללו?

אנחנו שומעים שוב על המושג הזה, של "התייעלות". וכולנו יודעים, המון פעמים, מה המשמעות של מושג ההתייעלות: מפטרים עוד ועוד עובדים. ואז ההצטיינות של המנהל, של המנהלת, היא בכך שהיא הביאה להתייעלות, היא הביאה לעוד פיטורים, כדי שמה יהיה? כדי שיצטבר יותר ויותר שומן למעלה, והם ייקחו אותו בסופו של דבר.

חברת הכנסת סתיו שפיר, מוותרת,

שמולי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב.

אתה לא רוצה להזכיר אותי שוב כאן מעל הדוכן היום? דווקא מעניין. חבר הכנסת עמיר

איננו כאן, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה, איתן כבל, מוותר, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח. חבר הכנסת אראל מרגלית.

חבר הכנסת מרגלית, תתחיל את משפט הסיום עכשיו, ואז יהיה לך ארוך ארוך ארוך,

אתה אוהב בתור

זה דבר מדהים. במדינת ישראל השכר הריאלי לא עלה כבר 15 שנה. וכמו שציין חברי יוסי יונה, 50% מהעובדות והעובדים, שמשתכרות מתחת ל-6,000 שקל בחודש, שכר שברוב המדינה ממש בלתי אפשרי להתפרנס ולחיות ממנו. ועם זאת, יש כאלה שהמשיכו להרוויח 3, 4, 5, 6, 8, 9 מיליון שקל בשנה, מה שהביא ממש לדה-הומניזציה, אין לזה מילה אחרת. כשאתה מסוגל לקחת לעצמך 8 מיליון שקל, או לקבל מבעל השליטה שלך 8 מיליון שקל, כשיש לך אנשים שאתה מאפשר להם להרוויח 3,800 שקל, אתה מייצר דה-הומניזציה. היום היה כנס מאוד חשוב שקיימו חברתי איילת נחמיאס ואלי כהן, וישבו שם אנשים מחברות ציבוריות והתלוננו על הרגולציה.

אנשים חשובים מהמשק הישראלי, התלוננו על הרגולציה שאנחנו מכתיבים להם. אמרנו להם בצורה הברורה ביותר: אם הייתם עושים רגולציה לעצמכם, אם הייתם לוקחים על עצמכם את האחריות, אם הייתם רואים את עצמכם כמנהיגים של הכלכלה והחברה בישראל ועושים את הפרופורציות הנכונות, לא היינו צריכים להעביר הגבלה של שכר בכירים. המציאות היא שלא נותרה לנו שום ברירה. בשביל להתחיל לדבר על חלוקה יותר הוגנת של ההון, ושל ההזדמנויות במדינת ישראל, לא הייתה לנו ברירה אלא להגביל את שכר הבכירים ולקשור אותו לשכר הנמוך ביותר בכל חברה. לכן, זה מסר

יש כאלה שטוענים: הביטו, התיקון הזה לא יעשה הבדל משמעותי,

נכון, הוא לא יצמצם את הפערים, אבל יש בו חשיבות סימבולית מאוד מאוד גדולה לחברה הישראלית, אדוני היושב-ראש. ולכן,

הוא מעביר את המסר שהחברה הישראלית בכללותה,

במציאות שבה פערי השכר והפערים

ופערי השכר בישראל הגיעו לרמה קיצונית ובלתי נסבלת, ולכן טוב שנעשה מעשה כדי לצמצם את פערי השכר. צעד בכיוון נכון.

עמיתי חברי הכנסת, אנחנו צריכים לראות בצורה מאוד ברורה, שהאתגר הגדול והמשמעותי ביותר עדיין נמצא לפנינו, החוק הזה לא פותר באופן יסודי את בעיית האי-שוויון, מכיוון שאי-שוויון, עמיתי חברי הכנסת, ביסודו איננו אי-שוויון בין מקבלי משכורות. האי-שוויון הבסיסי ביותר נמצא בין השכירים, מקבלי השכר, לבין בעלי ההון. ההכנסות הגבוהות ביותר במדינת ישראל אינן הכנסות משכר, אינן של מקבלי שכר גבוה. ההכנסות הגבוהות ביותר בישראל הן הכנסות מהון. ואם אנחנו רוצים לקדם שוויון בחברה הישראלית, אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיה הזאת, עם בעיית הרווחים וההכנסות מההון.

עמיתי חברי הכנסת, דווקא החולשה הגדולה שלנו כמערכת פוליטית, במקום להתמודד עם הכנסות-היתר הגבוהות מהון, אנחנו נותנים להון שורה ארוכה של פטורים, הקלות, הטבות, הנחות, ועוד דרכים להתחמק מתשלומים. הדרך לייצר שוויון היא לצמצם את הכנסות-היתר מההון. וכדי לעשות את זה, עמיתי חברי הכנסת, לא צריכים להמציא מנגנונים חדשניים וחסרי תקדים. הדרך לעשות את זה היא מאוד פשוטה. יש מנגנון פשוט, מוכר, מנגנון שכבר נוסה בעבר כדי לטפל בהכנסות יתר מהון, והמנגנון הזה הוא פשוט מנגנון של מיסוי. בואו נטיל מס גבוה על ההכנסות מהון של האלפיון העליון, זה מה שצריך לעשות. זה הצעד הדרמטי, האמיתי, המצמצם באמת את האי-שוויון ואת הפערים בחברה הישראלית.

עמיתי חברי הכנסת, אנחנו כמובן תומכים בהצעת החוק הזאת, אנחנו מברכים על כל צעד לצמצום הפערים ולהגדלת השוויון בחברה שלנו, שכבר הגיעה, עמיתי חברי הכנסת, למקום השני ב-OECD ברמת הפערים החברתיים והאי-שוויון. אבל דרך המלך להקטין פערים, דרך המלך לייצר יותר שוויון בחברה שלנו, היא צמצום הכנסות-היתר מההון, ואת זה אפשר בקלות לעשות באמצעות מיסוי גבוה ואפקטיבי של הכנסות ההון העודפות של האלפיון העליון. הכול אפשרי, אם רק רוצים.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, השתתפתי בדיונים האלה, והצבעתי עבור הצעת החוק הראויה הזאת. זה המקום להודות ליוזמי החוק, גם לשלי, גם לזהבה, אבל בעיקר גם ליושב-ראש ועדת הכספים, שעמד אתנו מול הלחצים. מגיעה מילה טובה גם לשר האוצר, ואין ספק שיש כאן אמירה חברתית, שוויונית. אפרופו לדבר על שוויון, חבר הכנסת אכרם חסון, אני שמעתי את דבריו של סגן השר דהן, בן-דהן.

בן-דהן. בן-דהן, שדהן את הדרוזים, איך הוא דהן את הדרוזים? הוא, לא דהן, בן-דהן את הדרוזים, בן-דהן את הדרוזים. בן-דהן דהן את הדרוזים, לא הבנת. תגיד לי, אתה בטוח שהדרוזים רוצים שתגן עליהם, אחמד? שתדבר בשמם? יש לי תחושה שממש לא. תעשה טובה.

מה הוא אמר כשהוא ספד לתת-אלוף שמשרת בצבא, מוניר עמאר? הוא אמר שהוא ידיד אמת של מדינת ישראל. אני לא יודע אם לחייך, לצחוק, לכעוס, להתקומם על האמירה הזאת. יש משהו built-in במנטליות הזאת, שמתייחסת לכל מה שהוא לא יהודי כאל משהו נחות, גם במובן של המדינה, של הממלכה, הוא עושה יותר למדינה מאשר המספיד. חוט ישר מקשר בין הדברים הנוראיים של בן-דהן לרב הראשי יוסף. הרב הראשי אמר שלגויים אסור לגור בארץ-ישראל, כך אמר הרב הראשי של מדינת ישראל, הרב הראשי של מדינת ישראל, ואמר שכשיהיה כוח ושלטון, צריך לשלוח אותם לסעודיה, ושהם צריכים לשרת, הגויים,

אכרם חסון, מש בס אנא, לא רק אני, או ג'בארין, גם אתה גוי, ח'דמת פי אל-ג'יש, מא ח'דמת פי אל-ג'יש, אתה גוי, דרוזים, נוצרים, כל מי שהוא לא יהודי הוא גוי, ולכן יש תוכנית, הוא לא קבע מתי, אבל יש תוכנית, לשלוח את כולם לסעודיה.

יש משהו שזור, הקו הישיר הזה, במנטליות הגזענית שרואה כל מי שהוא לא יהודי שהוא נחות יותר, ראוי לכל גינוי. בכל מדינה מתוקנת אחרת בעולם איש דת בכיר כזה, רב ראשי שהיה מתייחס כך אל אזרחים היה עף מהתפקיד אחרי חמש דקות, אבל אף אחד לא העיר לו, גם אחרי שלפני כמה שבועות הוא הסית למה שהחייל הרוצח עשה בחברון, הוא הסית, כמו חלק מהפוליטיקאים. ולכן, דברים לא באים, ככה,

הגזענות, ההדרה וההתייחסות אל האחר כאל נחות נמצאות כמעט בכל מקום בחברה הישראלית, בפוליטיקה, בכנסת, ברבנות, בקואליציה, באופוזיציה, ב"אל על", גם ב"אל על".

שאתה שם רואה את הערבי רק כדמות שלילית. זה הזמן להתקומם על ההתייחסות השלילית לערך האדם, כאל אדם שווה. ואני שואל, ואז אני נזכר, חבר הכנסת אכרם חסון, חברת הכנסת מירב בן ארי, שהרב הראשי יוסף הוא הבן של עובדיה יוסף, שגם לו היו התבטאויות דומות. אני רופא, משפט סיכום, חבר הכנסת טיבי.

ועל המחלה הגנטית הזאת לא שמעתי.

האם השיגעון הזה עובר בתורשה, ומה הדנ"א של המשפחה הזאת,

של הקבוצה הזאת, דנ"א של שנאה. תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, מוותר. חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח.

חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מוותרת. חברת הכנסת סופה לנדבר, אינה נוכחת. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חבר הכנסת רוברט אילטוב,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח.

אם כן, סיימנו את הבקשות לרשות דיבור, חברי הכנסת, נא תפסו מקומותיכם, אנחנו עוברים להצבעה.

אין הסתייגות לחוק,

אדוני מבקש

מבקש להודות לכל אלה שעסקו בעניין הזה במשך כל השנים, ובאמת היום אנחנו מגיעים להצבעה בעניין, אבל אני מבקש להודות מאוד ליועצת המשפטית של הוועדה, לשגית אפיק, לאנשי הלשכה המשפטית, לשלומית,

שעושים ימים ולילות עם כל החקיקה הזאת. אני רוצה להודות למנהל הוועדה, לטמיר כהן, לצוות הוועדה, באמת הוועדה מביאה פרי, בסופו של דבר אני אולי קוטף את הפירות, אבל מי שעושה את העבודה השחורה זה הם, ואני מודה להם על כך.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכספים.

כאמור, להצבעה על הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו 2016, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

נתקבלו. 57 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול

56 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה גם בקריאה שנייה, לא אמרתי קודם, וכעת בקריאה שלישית, ונכנסת אחר כבוד לספר החוקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת אורן חזן ביקש הודעה אישית לפי סעיף 34, מאחר ששמו הוזכר. חמש דקות לרשותך, אדוני. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, רגע לפני שחבר הכנסת עיסאווי בורח מהמליאה, אני רק רוצה להגיד לו: עיסאווי, אתה יכול לקרוא לי ליצן, אתה יכול לקרוא לי שובב, אתה יכול להגיד: קוסם, אתה יכול להגיד: ילד, אבל זה לא יעזור לך, כי כל האמירות האלה לא פוגעות בי. אתה מוזמן לקרוא לי באיזה שם שתרצה, אבל את הדרך החוצה, אני אהיה זה שאראה לך. את הדרך החוצה, גם מהכנסת, ואם תמשיך בדרך שלך, גם מגבולות המדינה. את הדרך, אבל הוא ממרצ. לא, סליחה. את הדרך החוצה אני אראה לא רק לך. את הדרך החוצה אני אראה, ביחד עם החברים האמיצים פה, גם לך וגם לשאר החברים מהרשימה הפלסטינית המשותפת, אותם חברים תומכי טרור שקצת התבלבלו: שחושבים שבכנסת ישראל, בבית שלנו, הם יכולים לגבות טרוריסטים, הם יכולים לחבל בתהליך השלום. הם שכחו, אולי הם מתגעגעים למשטר צבאי,

אולי צריך לחזור לימים של משטר צבאי. אני לא רוצה את זה, אני רוצה שלום, אל תתבלבל. אני אראה לך, אני רוצה שלום. אני חי עם ערבים, נושם, אוכל, מדבר, מחבק, אפילו מחמיא לפעמים, כשצריך, אבל הפער בין זה, הנה, אני רואה את זוהיר מחייך.

אני רואה את החיוך של זוהיר, אני מחייך כפליים. יש לו לב, יש לו נשמה, הוא מבין. הוא מבין שצריכה להיות דרך לחיות ביחד, אבל כשיושב פה אחד כמו קוז'אק, עיסאווי, בא ונותן יד לתומכי טרור,

אתה מלכלך על זוהיר,

לא, אני עוד לא התחלתי. אני עוד לא התחלתי. אתם יודעים, אני חייב, אני אגלה לכם גילוי נאות, גילוי נאות, גילוי נאות: כשרצתי בפריימריז, סליחה, אני מתקן, ביקש ממני לא מזמן בחור בעל מוגבלות, על כיסא גלגלים: אל תגיד "לרוץ לכנסת", כי גם אני רוצה, ואני לא יכול לרוץ. אז אני מתקן: כשהתמודדתי בבחירות,

לא מקובל עלי שאתה לא תתקוף את חבר הכנסת בהלול. אני מבקש ממך לתקוף אותו. סליחה, אני רוצה שאתה תמתין. אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אני מבקש ממך בסבלנות. אני שומע, אתה לא תהפוך אותו לערבי טוב.

והפלא ופלא, גיליתי בחור עם לב זהב, עם מתק שפתיים, זה ללא ספק יום חג, זה יום היסטורי, זה יום חשוב, ואני מאוד מאוד מברכת גם את הכנסת וגם את הממשלה ואת שר האוצר,

תודה רבה.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חבר הכנסת מסעוד גנאים, אינו נוכח. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח.

אותו וטוב לי. כל כך טוב לי שאפילו גרמתי לאוסאמה סעדי לחייך. עכשיו, אותך עוד אפשר לקבל.

אם אני אספר כמה אני אוהב אותו, הוא לא יוכל לחזור הביתה. אם אני אספר כמה אהבה יש בלבי אל אוסאמה סעדי, חבר הכנסת,

עשר דקות פה, תחכה. לפי התקנון, חבר הכנסת בהלול, אין לפי התקנון הודעה אישית על הודעה אישית. חבר הכנסת חזן מסר הודעה אישית. אבל הוא העליב אותו. הוא העליב אותו, הוא רשאי להשיב לו, זה לא יכול להיות. חברים, אתם צודקים, אבל לפי התקנון אין הודעה אישית. חבר הכנסת בהלול, יש לך תכף עשר דקות שלמות לדבר על החוק הקרוב, אבל הוא הזכיר אותי. אז אתה תוכל לדבר, תוכל להשיב

צוות שהוקם על-ידי משרדי הממשלה במטרה לבחון אפיקי מימון נוספים למתחמים המיועדים לדיור להשכרה ארוכת טווח, בחן את התיקונים הנדרשים בחוק של קרנות הריט על מנת שיתאימו גם לפרויקטים להשכרה לטווח

ותכף אתן תיקונים שבהחלט היו במסגרת הצעת החוק.

הוצע לקבוע עבור הריט למגורים תקופת התארגנות של שלוש שנים עד לרישום המסחר לבורסה, מס רכישה מופחת בעת רכישת מקרקעין בשיעור של 0.5%, וכן שכירות ושבח ריאלי בשיעור של 20%, במקום 25%. כמו כן, ניתן לקרנות אפשרות לקבל מינוף ברמה גבוהה יותר, בעוד שבנדל"ן מניב רמת המימון שאפשר לקבל היא 60%, כאן ההצעה הייתה 80%. בהכנה לקריאה השנייה והשלישית לקחו חלק פעיל כל חברי הוועדה, ואנחנו משתדלים באמת לא לעשות הבחנה בין חברי הקואליציה לאופוזיציה ולהתייחס להערות ענייניות. אני, אגב, באמת רוצה בזה המקום להודות לחברי הכנסת שהיו פעילים ובעזרתם הצלחנו לבוא ולבצע התאמות חשובות בחוק. אני רוצה להודות לחברת הכנסת לוי אבקסיס על ההערות שלה, ותכף אחזור, לחבר הכנסת יונה, לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, לחבר הכנסת חיים ילין, וכמובן כמובן לחבר הכנסת יואב קיש על תרומתו החשובה וההשקעה, לא רק במסגרת דיוני הוועדה, לטובת הנושא של הצעות החוק. התיקונים שהחליטו עליהם חברי הכנסת מכל סיעות הבית היו מתוך מטרה לייצר איזון. אחד התיקונים המשמעותיים שהובלנו דיבר על כך שקרנות ריט, במסלול שהיה עד היום, ואני מזכיר לכם שזה חוק קיים שביצענו לו הצעה: היה יכול להיות מקרה שבו בעל מניות אחד יחזיק כמעט 50% מהמניות, ולכן התלבטנו בין 10% ל-49%, ובסופו של דבר אנחנו מביאים כאן להמלצה ולאישור בפני חברי הכנסת, שהמגבלה של חמישה חברים שיחזיקו לא יותר מ-50% תישאר בעינה, אך יחד עם זאת, בעל מניות אחד, בתום תקופת ההתארגנות שהוגדרה, לא יוכל להחזיק יותר מ-20%. קרנות הריט נותנות כאמור יתרונות מיסוי משמעותיים ביותר גם במס רכישה, גם במס שבח, גם במס שוטף, וחשוב לנו שהם יגיעו לציבור.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין ואני, כנס שעסק בנושא של התייבשות הבורסה בישראל, בין היתר על הרקע של נטל הרגולציה והאווירה האנטי-עסקית שעולה כאן מחברי הבית אצלנו, מאתנו, חברי הכנסת, וגורמת לכך שגם היום חששו בעלי העסקים להגיע לכנסת ישראל. וצריך לבוא ולזכור, רבים מאתנו תומכים בנושאים של חינוך, בנושאים של רווחה, אבל בלי שתהיה צמיחה בכלכלה הישראלית כל הדברים האלה לא יקרו. אם נמשיך באותו כיוון נגרום לכך שתהיה האטה במשק הישראלי. ומי שחושב,

ואתם באמת תורמים לנושא של הצמיחה.

באמת תורמים לנושא של הצמיחה. כל היום רק מסבירים למה הכול צריך להיות בבעלות המדינה.

ואיפה היום, ואתה הגעת מחברות היי-טק. איפה כל חברות ההיי-טק שבורחות מישראל?

ואף אחד לא מגיע ואף אחד לא נמצא כאן.

תחת המשמרת שלכם, ולכן, הגיע הזמן לעשות,

במעשים ולפעול על מנת שהם יהיו כאן. לא לריב, לא לריב, ילדים, לא לריב. ולכן, פעלנו כאן ועשינו את אותם איזונים. אז כפי שאמרתי, האיזון המרכזי, וכאן אני חושב שזאת הייתה תרומה, של חברת הכנסת לוי אבקסיס וחבר הכנסת יונה, לעניין של הגדרת אחוז האחזקה בידי בעל מניות יחיד, שלא יהיה יותר מ-20%. זוהיר עובר לאריאל. זוהיר עובר לאריאל. אני אומר לך, הנה, צטט אותי: אני אקבל אותו באריאל ואני אחבק אותו באריאל, חבר הכנסת חסון. ואתה יודע מה, אנחנו ביחד נחיל ריבונות בכל יהודה ושומרון. גם הוא בעד ריבונות ביהודה ושומרון.

למה? כי גם זוהיר בהלול וגם אוסאמה סעדי מבינים. גם איימן עודה, חברי היקר,

בין אם הוא יעלה ובין אם הוא ירד.

שייתן אפשרות למי שירצה לשמור על הכסף שלו צמוד ביחס למדד המגורים, בין אם הוא יעלה ובין אם הוא ירד, אפשרות לבוא

חברת הכנסת אבקסיס,

אני רוצה לבקש רשות ממך ומחברי המחנה הציוני לתת לחבר הכנסת זוהיר בהלול להסתייג ראשון, כדי שהוא יוכל גם להגיב, כשהברזל עוד

אני מבקש לא להפריע לו. אז המערכון הזה יזכה בוודאי לאחד מהתפקידים ההוליוודיים המעוטרים בפרסים הכי אקסקלוסיביים, ואתה, אורן חזן, תככב שם בדיוק כמוני. אז אני לא רוצה להתנער מדבריך, כי הם בבחינת מיתה או גיליוטינה או כיסא חשמלי מבחינתי. אבל הואיל וגזר-הדין כבר נפסק, ועבדכם הנאמן כבר נידון למיתה, אז אני לפחות אמות בן-אדם מפורסם. תודה רבה. תגיד, הודעה אישית, אתה רואה? תודה רבה, חבר הכנסת בהלול. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. עשר דקות, גברתי, לרשותך.

תודה רבה לך, אדוני היושב בראש.

שזה קצת טריקי לעלות אחרי זוהיר בהלול במין נאום שכזה, ואני מסתכנת בכך שיגדירו אותי כעוכרת שמחות. אך לפעמים זה תפקיד שהוא מתבקש, בעיקר כאשר מוצגת לפנינו הצעת חוק אשר הקואליציה מצהירה עליה,

והקואליציה מצהירה לגביה הצהרה שכולנו היינו רוצים להאמין בה, וכולנו היינו רוצים לחבק אותה בשתי ידיים ולהביא פתרונות דיור לאוכלוסיות מוחלשות, להפוך את הזוגות הצעירים לחלק מהשחקנים בשוק הדיור, גם אם אין להם כל ההון העצמי הנדרש היום לרכישת דירה. אך במקום, אנחנו מקבלים הצעת חוק שבאה בעצם לפתוח את הבורסה לקרנות שהן בשם המוכר קרנות ריט, שאמורות להיות בסופו של דבר, בסוף של תהליך, בידי הציבור, כי הפנסיות שלו הן אלו שאמורות להשקיע באותן קרנות. בתוך התהליך הזה, כדי להכניס את אותם משקיעים, יש פיתויים, ופיתויים לא מועטים. חלקם הוצגו כאן: פטור ממס שבח כמעט לחלוטין, במקום 8% או 6% 0.5%; מס רכישה, אבל יש גם פטור ממס שבח. וגם נותנים איזשהו מסלול די ארוך, שבו, עד שמתארגנים אותם שחקנים חדשים, דרך אגב, יש כרטיס כניסה למועדון האקסקלוסיבי הזה, וכרטיס הכניסה הזה למועדון, כדי להיות חבר במועדון, הוא כרטיס די יקר: תג המחיר שלו הוא 200 מיליון שקל מינימום בנדל"ן. וכשאנחנו מנסים, תגידו, שכר הבכירים, ל-2.5 מיליון, או שזה חוק שנצטרך לחוקק עוד מעט? וכשאנחנו מנסים להבין מה אנחנו מקבלים בתמורה לאובדן הכנסות, לעידודים, לכניסת השחקנים, בואו נודה, הממשלה באה ואומרת: אני רוצה לצנן את המשקיעים הקטנים,

אלו שדיבר עליהם שר האוצר כחלון ואמר: לכל אחד פתאום משתחררת פנסיה והוא לא יודע מה לעשות עם הכסף, אז הוא הולך וקונה דירה להשקעה, כי יש שם תנובה גבוהה. אותם אנחנו רוצים להוציא מהשוק. רק שבדרך אנחנו מוציאים שחקנים בינוניים קטנים: אותם אנשים פרטיים שהשתחרר להם עכשיו איזשהו סכום מסוים שאולי יכול לאפשר להם לקנות דירה במתחם, אולי שתיים, גם כן הגזמנו, ואנחנו מכניסים במקומם שחקן, שתבינו: מחויב לקנות כ-20 יחידות במתחם למשל. אז מה יעשה אותו זוג צעיר, שאין לו אפילו את הדירה הראשונה? הוא כבר לא נלחם נגד בעל הדירה הפרטי, או זה שהשתחררה לו הפנסיה ורוצה להשקיע בנדל"ן, הוא יצטרך להתמודד מול הטייקונים, שנתנו להם הטבות מרחיקות לכת במסים, שפיתינו אותם להיכנס לתוך המסלול הזה, שנתנו להם תקופה ארוכה להתארגן. בתקופה הזו הם יכולים להעריך את הנכס שלהם איך שהם רוצים, אף אחד לא בודק. ובסופו של תהליך אומרים לנו: הם לא יהיו עם גרעין שליטה. רק שאני גיליתי, ובעקבות כך גם הסבנו את תשומת הלב של יושב-ראש הוועדה, שהיה פה תרגיל לוגי קטן של רשות המסים, שבעקבות בקשה שלנו לבדוק שאכן לא יישארו גרעיני שליטה, שלא יהיה בעל שליטה, שקרנות הפנסיה שלנו בעצם לא יינתנו במתנה לאותו בעל הון, אנחנו מגלים שעשו לנו תרגיל הכי פשוט, כיתה ג' לא,

כיתה ח' ואמרו לנו: חמישה אנשים יחדיו יוכלו להחזיק עד 50%. המוח רוצה לפשט ולעגל מספרים, אז אוטומטית יוצא כאילו קיבלו את ההצעה שלנו, 10% מקסימום לאחד. רק שבהפסקה אני ניגשת למשרד ואני מסתכלת ואני מרימה טלפון ליושב-ראש הוועדה, והוא אומר לי: אני חושב שאת טועה. ייאמר לזכותו, הוא נכנס ובדק. וכינסנו את הוועדה והתייעצנו עם היועץ המשפטי, שאמר: את צודקת לחלוטין: מחזיק אחד מתוך החמישה יכול גם להחזיק ב-49%, והארבעה הנותרים יתחלקו בחצאי אחוזים, 0.25%. זה בעל שליטה. האבסורד הוא הרבה יותר גדול, כי אם המהלך הזה מצליח, וזה בסופו של דבר המשחק והרעיון העיקרי. באים לנו ממשרד האוצר ומאגף המסים ואומרים: אנחנו רוצים שיהיו השקעות בנדל"ן, אנחנו רוצים שיהיה כסף, שאנחנו נביא יותר אופציות למגורים וכדומה, ולכן אנחנו מקימים את הנתיבים הללו, את הקרנות הללו. אדוני היושב-ראש, תעשה לי סדר בבלגן. אם הממשלה מצהירה שמחיר הנדל"ן במדינת ישראל הולך לרדת בעקבות הצעדים מרחיקי הלכת שלה בתחום הדיור, זאת אומרת שאנחנו מכניסים את הפנסיה שלנו להשקעה במניה שאנחנו יודעים שהיא הולכת לרדת. אנחנו הולכים להמר על כספי הפנסיה של אזרחי המדינה בתוך אותן קרנות שיחזיקו בהן גרעיני שליטה,

כרישי נדל"ן, כן. וזה, אם הצעדים של הממשלה יצליחו והמחיר ירד. אבל היה ודווקא קרנות הריט יצליחו,

כדי שהפנסיה תרוויח אין ברירה, חייבים שהמניה תעלה. אז אם המניה עולה, זאת אומרת שמחיר הנדל"ן עלה. האזרח הפשוט ישלם כפול. הזוג הצעיר, שזקוק עכשיו ל-400,000 500,000 שקל הון עצמי, זה יצטרך לעלות הרבה יותר. אבל, שוב, ואני בכוונה חוזרת על זה, אם המהלכים שלהם יצליחו, ואנחנו כולנו רוצים שיצליחו כדי שזוגות צעירים יוכלו להרשות לעצמם את הדירה הראשונה, אנחנו מסכנים את הפנסיה. זה lose-lose situation, איך שלא תהפכו את זה. תוך כדי שאנחנו עוברים בחוק, והצגתי קודם את העניין של אחוזי השליטה, אז אנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים: חבר'ה, אם אנחנו עושים את כל זה, לפחות שבאמת יגיע רוב ההכנסה, השליטה באותן קרנות, לציבור, לפנסיה. אבל לא, זה לא קורה, חברים. ואם פיתו אותנו להאמין שזה כדי לעודד השקעה בדירות להשכרה לטווח ארוך, גם זה לא קורה, כי בתוך החוק, כאשר אתה צולל אליו, אז רק בתקופת ההתהוות אתה יודע, כשזחל הופך לגולם, לפני שהוא הופך לפרפר, זה תקופת ההתהוות של קרנות הריט, מהרגע שהם מתחילים את התהליך עד לרגע שהם סוחרים בבורסה. אז יש פה שני נתיבים, אחד יותר ארוך ואחד יותר קצר, ובסופו של תהליך מסתבר שהחוק מחייב רק בתקופת ההתהוות להחזיק 30% בדירות להשכרה. ברגע שאתה נכנס לבורסה, אין את ההגבלה. אז בשלב מסוים, ה-70% הנוספים במה?

30% זה דירות להשכרה, והיתר? והיתר? נדל"ן מניב. קניונים. קניונים, אזורי מסחר, דברים אחרים. ובבורסה, גם זה לא. ומה שאני שואלת הוא דבר נוסף.

משרתים פה איזו קבוצה מסוימת שאנחנו לא יודעים מי היא ומה היא,

בטח לא את הזוגות הצעירים, שהמחירים אם הם יעלו חלילה וחס, ירחיקו אותם עוד יותר מחלום הדירה. ופה אני שואלת, מי מרוויח?

לכן אני הגשתי, והתלוננו על העניין של מחזיקי השליטה, והגענו לאיזושהי הסכמה, אני חייבת לומר, בעזרתו של דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכנסת. הגשתי נושא חדש כשהבנתי שהשליטה בהחלט נשארת לחלוטין בידיים של היזמים הפרטיים והכסף שלנו ממנף את הכסף שלהם, ואף אחד לא יודע באמת כמה שווים הלכה למעשה הנדל"ן שהוא מכניס לתוך הקרן. שמע, אראל מרגלית, אתה מכיר ומבין באקזיטים, זה אחלה מתכונת לאקזיט. אני לא נגד אקזיטים אבל זה אקזיט, אבל זה אקזיט לא הוגן,

לא הוגן. המדינה תפסיד את ההכנסות, האוכלוסייה תפסיד את ההשקעות. עכשיו אני שואלת: תראו לי,

בן-אדם עם הון עצמי אולי של 100,000 שקל,

שרוצה לחסוך,

במקום לקנות דירה ולנסות להשיג את ההון העצמי, ילך וישקיע את הכסף הזה שלו בקרנות הריט? זה יקרה בדרך כלל בקופות הפנסיה במוסדיים. פה השאלה היא אחרת.

אנחנו הצלחנו להגיע, בעזרתו של דוד ביטן, לאיזשהם סיכומים. הסיכומים האלה לא מניחים את דעתי, אבל חלק מחברי האופוזיציה, ואני ביניהם, אמרו שאם אנחנו לא מצליחים לעצור את התהליך לפחות נכניס בו תיקונים. ואכן, במקום 49% למחזיק אחד מתוך החמישה, הגבלנו ל-20%. זה הישג גדול, רשות המסים לא הייתה מוכנה, ומשה גם עשה תרגיל מסריח בסוף ההצבעה, אבל הצלחנו להביא בפשרה גם את הנושא הזה, כמו עוד נושאים נוספים, כדי לתקן אם זה כבר יוצא לדרך. שתי ההסתייגויות שלי, שאליהן הצטרפו גם המחנה הציוני, גם מרצ, גם יש עתיד ואחרים, מדברות על כך שגרעין השליטה, חברת הכנסת לוי אבקסיס, זמנך תם.

כל אחד יוכל להחזיק עד 10% ו-30% נדל"ן לכל אורך הפרויקט.

לא רק בתקופת ההתהוות אלא גם לאחר המסחר בבורסה, 30% יצטרכו להיות על דירות להשכרה בפריסה ארצית. אני מבקשת מכם לתמוך בהסתייגויות.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. חברת הכנסת סופה לנדבר, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת רוברט אילטוב, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק הרצוג,

חברת הכנסת ציפי לבני, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אינה נוכחת, שלי נוכחת אבל מוותרת. חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, בירכת את שלי ליום ההולדת שלה? אני לא בירכתי, אבל כיוון שבגיל הזה כבר לא שואלים כמה, אז זה מסובך לברך, ובכל זאת מזל טוב. חבר הכנסת איציק שמולי, אינו נוכח, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר,

חבר הכנסת עמיר פרץ,

חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן כבל, אני שומע אותך אבל לא רואה אותך. מישהו רואה אם חבר הכנסת כבל כאן? מוותר. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח. חבר הכנסת אראל מרגלית, עשר דקות שלמות, אדוני, לרשותך. יש לך משפט סיום מאוד מאוד ארוך הפעם.

רגע, אתה מתחיל לספור לי זמן כשזה למטה. אתה הרי תמשוך אותי, מה, אני לא יודע איך זה? כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, באופן כללי חוק של ריט בשוק משוכלל, חבר הכנסת אלי כהן, זה דבר חיובי. כי באופן כללי ריט זה כלי להשקעה בדיור להשכרה מניב, או מגורים או מסחרי, וזה דבר חיובי. אני רק רוצה לבקש,

קודם, של חבר הכנסת בהלול לדבר, להקדים אותו. חברת הכנסת אבקסיס, חברת הכנסת אבקסיס, אני רוצה לבקש רשות ממך ומחברי המחנה הציוני לתת לחבר הכנסת זוהיר בהלול להסתייג ראשון,

אז, חבר הכנסת בהלול, במסגרת עשר הדקות שיש לך לנמק את שתי הסתייגויותיך תוכל לומר את כל אשר על לבך. עשר דקות, אדוני, לרשותך.

בערבית? לא ידעתי, ששש, חברי הכנסת. ששש. לא ידעתי, גבירותי ורבותי,

חדשה, כמו שישנה ריכוזיות בשוק הפיננסי, בשוק של דיור לשכירות. אתם נותנים את כל הכוח בידי מספר מאוד מצומצם של קבוצות, כמו שיש כוח בידי מספר מצומצם של קבוצות שמנהלות את הביטוח או את הפנסיה במדינת ישראל. אז קודם כול, אלי כהן, מה שאני רוצה לשמוע מכם זה שכמו שהגבלנו את שכר הבכירים בבנקים ובארגונים הפיננסיים ל-2.5 מיליון, נגביל את שכר הבכירים גם בריטים ל-2.5 מיליון. אני מציע לעצמנו צעד סמלי חשוב. תגיש הצעה. ההצעה הזאת, היא קיימת? לא, תגיש הצעה. אוקיי, אז אני מציע את זה. דבר שני: אני קורא לך לראות איזה מצב, אתם כאילו אומרים שהמשקיע הבודד רוצה להיכנס לריט כדי להשקיע בדיור מניב. אבל זאת לא הבעיה הגדולה. זה כלי חשוב, בסדר גמור שהוא קם, אבל תקימו אותו יחד עם קטגוריה חדשה של דיור בר-השגה לשכירות. כלומר, שיהיה אפשרי שלא רק אם אני בעל שליטה של ריט ויכול לגייס 200 מיליון אני אוכל לקבל את ההטבות המיוחדות האלה, אלא גם אם אני זוג צעיר שרוצה ועומד בקריטריונים שהמדינה קובעת לדיור בר-השגה לשכירות. לכן אני מעלה את החשש שיצירת ריטים בלבד, בלי תקנה רחבה יותר לציבור הרחב, יוצרת מצב לא מאוזן של שלוש או ארבע או חמש קבוצות שפתאום יקבלו מיליארד, נכון? כי כל קבוצה תגייס לפחות 200 מיליון. אז נגיד 1.5 מיליארד לשוק השכירות. הן שולטות, דרך אגב, זה לא נכון שזה 10% או 20%. מותר לכמה שותפים ביחד לשלוט ב-50%. נכון, חבר הכנסת קיש? אני אגיד לך מה מטריד אותי בסביבה שבה החוק הזה מחוקק. כשמייקל בלומברג בניו-יורק אפשר את הריטים היו ארבע קטגוריות של דיור בר-השגה גם לציבור הכללי: דיור בר-השגה לזוגות צעירים, young professionals,

דיור בר-השגה לגיל השלישי, למחוסרי דיור ולשכירות. ואז זוג צעיר בקטגוריות כאלה ואחרות היה יכול לקבל

ונקבע אנחנו פיילוט של זוגות צעירים במקומות שונים, שבהם אנחנו רוצים לפזר את האוכלוסייה.

2. גיל שלישי. נקבע את הדיור בר-השגה לגיל השלישי לפי התקנה, כמו בניו-יורק או כמו באירופה, איפה שאנחנו רוצים, ונוליך את התקנה הזאת. 3. מחוסרי דיור, או דיור ציבורי. בשכונות שבהן יש הרבה מאוד מחוסרי דיור, כמו שעשו בהארלם, או כמו שעשו בברונקס, או כמו שעשו במקומות אחרים, נביא תקנה למחוסרי דיור. 4. לשוק השכירות. נביא תקנה לכלל הציבור לדיור בר-השגה לשכירות, לאלה שעומדים בקריטריונים, לסטודנטים ולגורמים אחרים, כדי לפתוח את שוק השכירות, ואז נקבל מאסה של, עכשיו, כל קבלן, שיבנה לזוגות צעירים, וצריך להרוויח, יקבל מאתנו את ההטבות המיוחדות, של מחיר קרקע מופחת, של הטבת מס, של כל הדברים שנמצאים גם באירופה וגם בארצות-הברית. נלך אתכם. אבל אל תשאירו את המצב רק עם ריטים, רק עם כמה קבוצות שמקבלות איזשהו יתרון על פני אחרים, אלא בואו נלך למצב שבו אנחנו פותחים את זה לקבוצות אוכלוסייה נרחבות ולחלקים גדולים של השוק.

תודה רבה, חבר הכנסת מרגלית. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח. חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת. חבר הכנסת יואל חסון, אינו נוכח. חבר הכנסת איתן ברושי, מוותר. חברת הכנסת מיכל בירן, מוותרת. חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

גברתי, לרשותך.

חברי חברי הכנסת, אדוני

אני לא רואה שר במליאה, אבל אני מהמרת שיש שר, אני מקווה שיש שר במליאה, כי מדובר באמת בחוק מאוד מאוד חשוב. אה, יואב פה.

אתה כל כך קטן, לא רואים אותך. אני רוצה לומר לכם משהו על החוק הזה. מהדיון הראשון בחוק הזה אמרתי, וחברי חבר הכנסת אלי כהן נכח, וכמובן חברי חבר הכנסת יוסי יונה וחברתי חברת הכנסת אורלי לוי, אני אמרתי: מדובר בכלי פיננסי, חברי חבר הכנסת אראל מרגלית, וככה צריך להסתכל עליו.

חברי חבר הכנסת אלי כהן ואני עשינו כנס, כי הבורסה מתייבשת, ובסופו של דבר אדם שלא רואה את המשוואה בין הבורסה לבין הפנסיה לא רואה משהו מאוד מאוד משמעותי: בורסה חזקה זה אינטרס ציבורי, זה לא אינטרס של טייקונים ובעלי שליטה, שאנחנו לא נתבלבל, זה אינטרס שלנו שהבורסה תהיה חזקה, ושכוחו של בעל המניות הקטן, שלרוב מיוצג על-ידי המשקיעים המוסדיים, יהיה גדול בו. זה מה שאנחנו צריכים להבין. זה מורכב, זה דורש באמת חלוקת ערך הוגנת, הרבה מאוד אומץ, לא אחת גם ממליאת הכנסת, שהיום הלכה למהלך מאוד מאוד מורכב, של הגבלת שכר הבכירים, אבל בתחושה של חוסר ברירה. דיברתי היום הרבה מאוד בכנס על דבר אחד שהוא בעיני מאוד מאוד עקרוני, וזה הרגולציה העצמית, ואלה המקומות שאליהם אנחנו צריכים לדחוף. אנחנו צריכים לדחוף למקומות של דירקטוריונים עצמאים, חזקים, שמסוגלים להתוות את הדרך של החברה לרגולציה עצמית, לבחון את עצמם. אני רוצה באמת, אני אומרת את זה במלוא הרצינות, אני רוצה שחברות ציבוריות ופיננסיות יזדקקו לנו פחות. אני אומרת את האמת. נושא חוק הריטים, צריך להסתכל עליו כעוד איזשהו כלי פיננסי. לא פשוט להסתכל עליו בצורה כזאת. כמובן, אני בעד ההסתייגות שהגשנו בנושא השליטה, כי אני כן חושבת שהשליטה צריכה להיות מצומצמת בעניין הזה, כי מה שהריטים אמורים לעשות, אדוני היושב-ראש וחברי חברי הכנסת, הריטים אמורים להפגיש בין הציבור לבין נכסים שהם בעצם בשום דרך אחרת לא היו יכולים להיפגש אתם,

בעולמות האלה,

דחפנו, וחלק מהשינוי, לא יצאנו עם מלוא תאוותנו בתיקונים, אבל חלקים נכבדים מההסתייגויות שלנו בעניינים האלה התקבלו, ונלחמנו על לא מעט דברים. אני גם חושבת,

אראל מרגלית, שהטבות מס בעולמות האלה, של מקבצי דיור משמעותיים, בין אם מדובר בגיל השלישי ובין אם מדובר בסטודנטים, ובין אם מדובר במחוסרי דיור, זה אינטרס לאומי, לא פחות מזה. אני אומרת דוגרי.

החוק הזה לא מטפל בזה, ואמרתי את זה מול אביגדור יצחקי, ואמרתי את זה לחברי יושב-ראש הוועדה אלי כהן, אני לא חושבת שהחוק הזה יטפל בזה. אומר את זה אחרת: לא משם ניוושע. השאלה היא אם הציבור יוכל ליהנות מנכס פיננסי משמעותי שייווצר לו בזכות החוק הזה. אני אומרת את האמת, אני יכולה רק לקוות שכן. החוק הזה הוא לא החוק האופטימלי. כמו שחברתי חברת הכנסת אורלי לוי סיפרה קודם, עמדנו בכמה סיטואציות מאוד מאוד מוזרות תוך כדי חקיקת החוק הזה, אבל בסופו של דבר אני חושבת שלא הרבה חוקים נכנסים לוועדה בצורה אחת ויוצאים ממנה בצורה לגמרי לגמרי שונה. בהחלט אפשר לומר שבתיקון הזה זה קרה.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, השעה מאוחרת, ואני אנסה לא לנצל את כל הזמן, אבל אני אפתח קודם במחמאות לאלי כהן: אכן, ניהלת את הוועדה במקצועיות ובהגינות, ואפשרת לכל ההסתייגויות בכל הדיונים שביקשנו לקיים, אפשרת את קיומן, ואני מחמיא לך.

כפי שהצעתי לחברי הסיעה שלי, מן הראוי שנתנגד לחוק הזה. אני רוצה להתחיל בתיאור סיטואציה די מוזרה. אנחנו יושבים, אלי, להזכיר לך, אנחנו יושבים בוועדת הרפורמות, חיים, אתה זוכר, נכון? בוועדת הרפורמות, ואז אנחנו שואלים את השאלה המתבקשת: תגידו, החוק הזה, מה הוא בא לעשות? ישבו שם אלי כהן, ידידי, ואביגדור יצחקי,

ואביגדור יצחקי הדגיש כל הזמן שבעצם חוק הריטים נועד לתת מענה למצוקת הדיור בישראל, ואילו אלי כהן, בהגינותו הרבה, אמר: חבר'ה, מדובר פה בכלי פיננסי גרידא, אף שהיום חזרת והזכרת, ידידי אלי כהן, את הטענה שנזנחה במהלך הדיונים, שאכן חוק הריטים, או קיומם העתידי של הריטים, אמור לתת מענה למצוקת הדיור, והקונפליקט הזה וחוסר הבהירות הזה מאפיינים את הצעת החוק, גם כפי שהיא מגיעה אלינו. חברתי אורלי לוי דיברה על כך לפני כן, ואמרה: תגידו, יש פה איזושהי בעיה, הרי אחת המשימות, אחד האתגרים שעומדים בפני השר כחלון, שאכן רוצה לתת פתרון לבעיית הדיור, למצוקת הדיור, אחת הבעיות היא כניסת משקיעים לתחום הזה. איך נצנן את השוק? ולכן הוטלו מסים גם על המשקיעים. והנה, על פניו, או לא על פניו, כך מוצע, דווקא הריטים הללו, שבעצם מעודדים את הציבור להשקיע בתחום הנדל"ן, אמורים לצנן. כיצד יצננו? והצגת את זה מאוד יפה, אורלי, שבמהותו של החוק הזה, או במהותן של המניות, שיהיו נסחרות בבורסה, או לפחות האינטרס של בעלי המניות, שערכן של המניות יעלה, ואם ערכן של המניות יעלה, זו לא בשורה טובה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו, פרדוקס. פרדוקס, זאת אומרת שאם ערכן של המניות יעלה, זו לא בשורה טובה, זה לא יצנן את שוק הדיור. והתרענו על כך, ואמרנו: תגידו מה אתם רוצים לעשות, זה כלי פיננסי, או שזה בעצם איזשהו מודל לפתרון מצוקת הדיור? אז הוא לא. ועכשיו, בוא נלך לחלק הזה, בואו נזנח, בואו נזנח את האמירה הזאת, שזה אמור לפתור את בעיית מצוקת הדיור, וחברי אראל מרגלית דיבר כאן רבות על מה היינו צריכים לעשות לו היינו רוצים לתת פתרון לבעיית הדיור. ואם אנחנו באמת מדברים על דיור להשכרה, אנחנו אומרים לדיור להשכרה, והמושג שרצינו להכניס ולא הצלחנו להכניס, שזה יהיה דיור

אפילו, חד-משמעית. ולא קיבלנו את זה. זאת אומרת, אין כאן גם דיור בר-השגה. לכן,

ההצעות שהצעת, עד כמה שהן יפות וראויות,

מהסיפור, הן לא יכולות להיות חלק מהסיפור. אז נניח שזנחנו את החלק הזה, שלא קיימת זיקה, ואולי אם קיימת זיקה בין בעיית הדיור לבין הריטים, הרי הזיקה, הקשר הסיבתי יהיה שמחיר הדירות יעלה. מצד שני, אם אנחנו זונחים, חברי אלי כהן, אם אנחנו זונחים את החלק הזה, ואנחנו אומרים, אין לנו כאן כוונה לתת פתרון לבעיית הדיור,

כפי שגם חברתי איילת ורבין אמרה, כלי פיננסי, שהציבור יוכל להשקיע, בואו נראה מה הבעיות הכרוכות בחוק הזה. נכון. הפכנו והפכנו והפכנו, ומתחוור לנו שיהיה גרעין שליטה מאוד מאוד משמעותי. כשהייתה הפשרה הזאת, בעצם זו לא הייתה פשרה,

אנחנו עוד נגיש את ההסתייגות שלנו לגבי הסוגיה הזאת, אבל תיקנּו, גם אם יעבור, זה יעבור, כן,

אבל למען האמת,

בעודי חושב על כך, לא כל כך ברור לי, בסופו של דבר, לאיזו פשרה הגענו, בגלל הנקודה הבאה, שעל-פי הנוסח הזה של החוק, יכול להיות מצב שהמייסדים, יחדיו, יהיו בידם כ-40% או 45% מהשליטה. עכשיו אני אומר לכם, רבותי, חברות וחברי הכנסת, מהי בעיית היסוד של הבורסה הישראלית: השליטה של בעלי עניין. וכאשר דיברו רבות על הבעיות של הבורסה הישראלית,

לא, גם של בעלי עניין. כן, אבל זה לא אותו דבר. זאת אומרת, השוק הוא לא שוק מתוחכם, השוק הוא כזה שכמה שחקנים מרכזיים יכולים לקבוע את ערכה הגבוה או הנמוך של המניה. קראו לזה שוק לא מתוחכם. אוקיי, זו אחת הבעיות. אז הנה אנחנו עכשיו, 26 קבוצות ששולטות בבורסה באמצעות 26 מנגנוני אנא בטובך, אמור זאת בקול,

הבעיה בבורסה הישראלית, שיש קבוצה יחסית מצומצמת ששולטת, באמצעות מכשירים פיננסיים שנקראים פירמידות, בכמה קבוצות, ושאר השחקנים אין להם, מה זה, שיעור בכלכלה לפרופסור יונה?

אנחנו פשוט משלימים, הנה. גברתי היושבת-ראש, הוא פשוט, ביקשתי מאראל לספק לנו ולו מעט אינפורמציה, בסדר,

נראה לי,

בנאסד"ק וב- New York Stock Exchangeאין פירמידות. נראה לי שאתה יכול להסתדר. אני מסתדר, אבל כעזר כנגדו מדוע לא? עשינו דוקטורט יחד. אומנם, נכון. אוקיי, עכשיו הכול ברור. עכשיו הכול ברור,

אני אפילו לא דורש תוספת זמן, גברתי היושבת-ראש. אז כפי שאני אומר, אחת מבעיות היסוד של הבורסה הישראלית זה השליטה של בעלי עניין, והנה, אנחנו יוצרים עוד מנגנון של בעלי עניין.

תגיד לי, האם הסצנריו הזה, שאני הולך להציג בפניך, הוא אפשרי או בלתי אפשרי? הרי אם אנחנו נמצאים בסוף תהליך של דילול המניות, בסוף התהליך, ובידי בעלי השליטה יש יחדיו כמעט 50% מהמניות, האם הם לא יכולים, כפי שקורה המון פעמים בשוק המניות, להביא לכך שהמניה תעלה ותעלה ותעלה, ולאחר מכן אם הם ימכרו את המניות, גם כאשר הם יצטרכו לשלם את מס השבח הנדחה שלהם, הם יעשו מכה, מה שאנחנו קוראים לזה בעברית צחה אקזיט? האפשרות הזאת קיימת, חבר'ה. האפשרות הזאת היא אפשרות ריאלית. לכן, אני רוצה לומר משהו, אבל לא יותר מ-10%. כל אחד. 20%. אבל אם אתה ואני שותפים,

5 כפול 10%. עד 50%. ברור,

אנחנו יכולים לעבוד כקבוצה ולקחת 50%. אז תצביע בעד ההסתייגות, ויהיה 5 כפול 10% ולא 2.5 כפול 20%. בסדר, אני אצביע בעד ההסתייגות, אבל אני מראה לך שאתה עדיין, חמש קבוצות שמחלקות ביניהן את העסק יכולות לשלוט כל אחת בשוק הזה, והם מקבלים את ההטבה. לכן אני אומר לכם, רבותי,

אנחנו מוכנים לעבוד אתכם כמו שעבדנו אתכם בכמה נושאים.

כניסתם של בעלי שליטה לבורסה הישראלית, שיעשו שם ככל שעולה על דעתם, ובעזרת התהליך, יוסי, כשאתה מדבר על הרצת מניות, זו עבירה פלילית.

חבר הכנסת איל בן ראובן,

אינה נוכחת,

מוותרת, חבר הכנסת אילן גילאון, אינו נוכח.

עד עשר דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש,

השעה מאוחרת, בוא נחשוב

לו ססמה שהוא הלך אחריה: הורדת יוקר המחיה ומלחמה, ופתרון למצוקת הדיור.

שר האוצר, כמו כל שר אוצר שהיה לפניו, וגם שיבוא אחריו, נכנסים לאוצר, פקידי האוצר מציעים להם ארגז כלים איך להתמודד, כל התוכניות נמצאות במגירה, ומציעים להם ארגז כלים. אז ארגז הכלים הזה, יש שר אוצר שקונה מע"מ אפס, ויש שר אוצר שקונה מחיר למשתכן, ויש שר אוצר, גם, שקונה קרן ריט. כל שר אוצר בא, ונערי האוצר מצליחים לשכנע אותו. ועלו כאן שתי נקודות חשובות, שאני רואה מחובתי גם לעמוד עליהן. האם הצעת החוק שמונחת בפנינו היא כלי פיננסי וכלי השקעה עממי, או מכשיר לפתרון מצוקת הדיור? כל החברים לפני שמו את שתי האופציות. אני רוצה לנתח את זה יחד אתכם, ואני אתחיל מהסוגיה של כלי פיננסי. אם זה כלי פיננסי, זאת אומרת שהקרן הולכת להרוויח כסף. אם הקרן מרוויחה כסף, וחברת הכנסת אבקסיס תיארה את זה מצוין, אם הקרן תרוויח כסף, סימן שהדיור יעלה, מחירי הדיור עולים. ואם מחירי הדיור עולים, אני לא עניתי על המטרה הראשונה, פתרון מצוקת הדיור. ואם הקרן תפסיד, וכלי ההשקעה הזה לא הופך להיות רווחי, אז מי שמפסיד, מי שהשקיע בקרן, וזה ברור, כולם לוטשים עיניים אל כספי הפנסיה, זה ברור. אז אם הפסידו, באמת מי שהשקיע, וזה כספי הפנסיה והציבור, הפסיד כסף. לי אין תשובה. זה יכול להיות וזה יכול להיות. אבל אני חייב לשתף אתכם בחשיבה אחרת. אולי שתי האופציות

השאלה אם אני הגעתי, התכלית של החוק. מה התכלית? מה מסתתר מאחורי זה? עומד כאן חבר הכנסת כהן, אלי כהן, ואמר פעמיים וחזר והדגיש: הצעת החוק אינה המלצה למשקיעים. אמרת את זה, אדוני? אינה המלצה. חזר ואמר. למרות, תקשיבו, חברים, למה אני, יש ספקות. כי היום בארץ יש שתי קרנות פעילות, שטייקון אחד, ששמו מתחיל באות תי"ו, מנהל אותן, והקרנות האלה מרוויחות כסף ותשואה טובה מ-2006, רווחיות, הקרנות האלה. אם ידוע לי, נתון ידוע, שהקרנות מרוויחות כסף, והוכיחו במשך עשר שנים שהן רווחיות, ועומד כאן מציע החוק, חבר הכנסת עמיתי רואה-החשבון אלי כהן, ומקפיד ומדגיש: הצעת החוק אינה המלצה, זה אומר לי: דורשני. אני מודאג מהמשפט הזה.

אתה נותן המלצות? אני אגיד לך למה אני מודאג. כי הקרנות הקיימות היום בשוק מאוד רווחיות. הן נמצאות בנדל"ן מניב, מסחרי, ומראות תוצאות מאוד חיוביות ומאוד מרשימות. בעלי השליטה שם לא, כן, בעלי השליטה, זה אמת,

למה אמרת ת'? למה אמרת שהם נשלטים על-ידי ת'? לא, מנוהלים על-ידי ת'. מנוהלים, לא נשלטים. והמנכ"ל שם הוא בעל זיקה לאנשים מאמצע הכיסא הזה. לא רוצה להיכנס לשמות, אנחנו יודעים במה מדובר.

אנחנו יודעים במה מדובר, ומי האנשים שמובילים בקרנות הקיימות, מי הם ומה הם עושים, ושיהיה להם לבריאות,

זה כלי פיננסי. עכשיו אני רוצה לעבור לאופציה השנייה שחברי יוסי יונה הזכיר. האם תכלית החוק לפתור את מצוקת הדיור? זאת השאלה. החלק השני. אם היא לא כלי פיננסי, אז לפחות שתפתור את מצוקת הדיור. שר האוצר התחיל עם הרפורמה בדיור, שהתחילה במחיר למשתכן. מחיר למשתכן, עשינו, בדקנו פה ושם, עזר לי חבר הכנסת מיקי לוי, 47,000 יחידות דיור מחיר למשתכן בשנה האחרונה, שזה בסך הכול 320 יחידות דיור, 47 התחלות בנייה. התחלות בנייה זה מהתקופה שלכם, לא? חוק הרציפות עבר. רגע, זה מע"מ אפס, עכשיו אנחנו מדברים? שנייה, אני רוצה לחשוב יחד אתכם. יש לי עוד שתי דקות, אני אשתדל להעביר את זה. אז אני אומר, שר האוצר התחיל עם הרפורמה לדיור, הוא רוצה לעמוד בהבטחה שלו לציבור. וכאן אני נכנס לסוגיה.

כל פוליטיקאי, כל שר אוצר, כל זה היה פתיח בשביל הסוגיה?

כל שר אוצר, הרי על הבטחות, זה כסף הציבור, לא משלמים קנס. אני אגיד לציבור שלי: אני ניסיתי, השקעתי, לקחתי מארגז הכלים שהאוצר הציע לי, לא הסתדר. הפסדנו כסף. הציבור, יאללה, ניסה, ניתן לו. כמו מע"מ אפס: ישבנו שישה חודשים בוועדת הכספים, ישבנו שישה חודשים, יום ולילה, מע"מ אפס,

מע"מ אפס,

כל הכנסת הייתה עסוקה במע"מ אפס. מה יצא בסוף?

רפורמה, אני לא אחזור על מה שאמרה חברת הכנסת. שר האוצר כחלון התחיל לנו עם המחיר למשתכן, עם קרנות הריט ועם כל החשיבה של הרפורמות. הציבור, אני ניסיתי. בינתיים, ניסיתי. בינתיים מה קורה? הדיור עולה ב-8%, אבל אני מנסה, והדיור עולה ב-8%. אני ממשיך לנסות, הדיור יעלה ב-10%. אז מה קורה? הניסיונות האלה זה להעסיק את הציבור, והתוצאה היא (אומר בערבית ומתרגם:) במקומך עמוד איתן: תמכור אידיאולוגיה לציבור. אני מתלבט, בהצעת החוק הזאת, כי אני לא מבטיח שתכלית החוק אכן תיושם. אנחנו לא ארצות-הברית. המודל שם שונה, יש אלפי קרנות ריט שם, וזה עובד אחרת. נא לסכם.

הקרנות האלה יביאו למצב שלפחות אחת מהמטרות תושג? התשובה היא: בסימן שאלה גדול.

תודה רבה לחבר הכנסת פריג'. חברת הכנסת מיכל רוזין, אינה נוכחת. חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. חבר הכנסת חיים ילין. עד עשר דקות, אדוני. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, למרות השעה, אני מקווה מאוד שאני אהיה מספיק צלול בשביל להבהיר את עמדותי. אני לא מאמין שיש שר אוצר או ממשלה שמסוגלים להוריד את מחירי הדיור במדינת ישראל ב"זבנג וגמרנו". לא בשנה, לא בשנתיים, לא בשלוש. אל תמכרו לעם דברים שאי-אפשר לעשות. אני כן מאמין שאם כולנו נהיה מאוחדים, קואליציה ואופוזיציה, ונעשה צעדים נכונים, אולי בתוך עשור אנחנו נגיע ליעד שאנחנו רוצים. אבל מה לעשות שכל פעם שמתחלפת ממשלה, כל אחד רוצה להביא את הקסם שלו, שהוא חושב שכך הוא יוריד את המחירים. והסיבה, הם כבר שם, יוסי. הם כבר שם.

הם כבר שם. מה זה "כניסתם", הם כבר שם, אנחנו רוצים להוציא אותם, שימכרו לציבור, אתה לא נותן להם אפילו את זה, נו, באמת. ברשותך, גברתי היושבת-ראש. יש לך עוד עשר שניות.

אני לא ביקשתי את העזרה הכלכלית של יואב, אבל הוא,

תבקש שיעור מאראל מרגלית,

בסדר, אין בעיה,

אורלי, אני יודע, אני אומר את מה שאביגדור אמר. לפחות האופוזיציה, יואב, תרשה לי, אני במקצוע שלי כלכלן, ואני חוזר למקורות. המקורות הם רק ביקוש והיצע, אין שום דבר אחר. אפשר להמציא מה שאתם רוצים. אם יש מספיק היצע, המחירים

עכשיו, האם החוק הזה טוב יותר ממה שהיה קיים?

אני מודה שאלי גם ניהל את הדיון, וגם עשינו שינויים, והוא יותר טוב ממה שקיים. האם זה מה שאנחנו חלמנו? לא. האם צריך לתת

1. שיהיה 5 כפול 10,

אפשר להגיד בהגינות וברצינות שאנחנו היינו מעדיפים שהשליטה תהיה הרבה יותר מבוזרת.

צריך להגיד, חשוב שזה יישמע בקול רם. אני אומר: הרבה יותר מבוזרת, בשוק יותר משוכלל, בתחרות, בהרבה מאוד דברים.

אין לנו את זה. אין לנו את זה פה. אין לנו את זה.

אבל צריך לתת לזה צ'אנס. והדבר הנוסף, שהוא must, חבר'ה: אנחנו חייבים שיהיו שם לפחות 30% לדיור. את זה אני מקווה שכולם מקבלים, כי אחרת, אלי, לא עשינו כלום בחוק הזה. לא, יש שם הסתייגות שלאורך כל הדרך 30%. שים לב. אחרי כמה שנים הם מגיעים ל-30%, פה ההסתייגות שאנחנו שמנו, סיכמנו אותה, זה 10 כפול 5, 10% במקום 20%, ועד 30%, אבל קווי. זאת אומרת, הם חייבים, שים לב למה שאני אומר. יואב, גם אם הם שמים עכשיו השקעה בנדל"ן, הם חייבים גם להשקיע בדיור, בשביל לשמור על הפרופורציות לאורך כל הדרך. שלא יהיה מצב שבתחילת הקרן ילכו כולם עוד פעם לנדל"ן,

מה הרווחנו מזה? עוד פעם משרדים, עוד פעם תשואות? אני לא רוצה שבן-אדם ישים כסף שם בשביל התשואה, שישים את זה בבורסה. אני רוצה שהאלטרנטיבה של אותו בן-אדם תהיה לא לקנות את הדירה, אלא לקחת את הכסף הזה, ובמקום שישים אותו בדירה השנייה,

ויעשה עסק מזה, שישים את זה בקרנות, והקרנות יתעסקו בזה. אני חושב שכך יהיה פחות כאב ראש, נוכל לפתוח את שוק הדיור. חבר'ה, צריך סבלנות. זה לא שנה ולא שנתיים, וכל מי שמבטיח את זה, הוא לא יכול לעמוד בזה. אולי נקודתית נראה את הירידה במחירים,

צריך להבין, יש גם ניגוד אינטרסים, מחירי דירות שיורדים בעצם זה טוב לעם, זה לא טוב לקרנות, כי בעצם התשואה תרד. בסופו של דבר אנחנו חייבים לאזן את המדיניות שלנו על-ידי החקיקה. אני מבקש מכולם לקבל קודם כול את ההסתייגויות, זה חשוב, ואחרי זה לקבל את החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. סיימנו עם ההסתייגויות, יש לנו גם בקשות דיבור. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. עד חמש דקות יש לך. כבוד היושבת-ראש,

חברות וחברי כנסת, אני יודע שהשעה מאוחרת,

אף-על-פי שאני מהקואליציה, אני השקעתי בחוק הזה באמת שעות רבות, ואני חושב יש לי לא מעט דברים שאני רוצה להגיד על הבמה הזאת. הנושא הוא נושא מורכב, הוא לא פשוט. בכלל, ריט, אנחנו כולנו אומרים ריט. אראל מרגלית יודע מה ראשי התיבות של ריט? מאיפה זה בא? Retail investment trust? Real Estate Investment Trust. קרוב. בעיקרון, מדובר בכלי פיננסי שהיתרון הבולט שלו, שמצד אחד הוא נהנה מהטבות מס, אבל מצד שני מחויב לתשלומי דיבידנד קבועים, ומדמה בעצם השקעה של אזרח או של הציבור בכלי, כאילו חלק מדירה, חלק מנדל"ן מניב, מסחרי, וזו המטרה שלו. ומה קרה בחוק הזה? אביגדור יצחקי, יושב-ראש מטה הדיור, אמר: אני רוצה לפתוח ריטים להשכרה, שנוכל גם בכלי הזה להשתמש כדי לעזור במצוקת הדיור. על החוק הקיים, שבאמת נכשל, ואמר את זה גם אלי כהן,

חוק הריטים הקודם נכשל, שתיים וחצי קרנות זה לא הצלחה.

מה היה קודם

אנחנו רצינו הרבה יותר מזה. לצערי, זה כישלון. אז אמרנו,

החוק כבר הגיע לוועדה, בואו נתקן. אז מצד אחד יש הנושא של הדיור להשכרה, ובעניין הזה אני חושב שהייתה בוועדה הסכמה כמעט מלאה בין האופוזיציה לקואליציה, המטרה היא לייצר הגדלה של ההיצע, בעניין הזה אני מסכים עם חברי חבר הכנסת ילין, חשוב מאוד שאנחנו נייצר היצע בשוק, אחרת המחירים לא ירדו, ולבנות דירות עולה כסף, ויש פה מנגנון שמאפשר את זה. ואז נגענו בחוק של הנדל"ן המסחרי, משרדים וכיוצא בזה, מה שנקרא נדל"ן מניב, ופה היו שאלות קשות. באו משוק ההון ואמרו לנו: תשמעו, כבר יש היום חברות של טייקונים, שעומדים עם 70%, 80% מהחברה, ואנחנו רוצים להעביר אותם לריטים, רוצים להגיד להם: בואו תעברו מהמנגנון שבו אתם בשליטה למנגנון שבסופו של דבר תאבדו שליטה, תגיעו ל-20%, המספר שאליו הגענו בהסכמה בסוף. אני מצטרף לאורלי לוי אבקסיס, שבאמת רצתה 10%, אבל באו מרשות ההון ואמרו: תשמעו, ב-10% אף אחד לא יבוא, אז עזוב את החוק, בשביל מה אתה מתעסק אתו? אז הייתה פה פשרה,

כי מצד אחד,

רצינו להעביר אותם למקום הזה, אבל מצד שני הבנו שאם נלך ל-10%, אז לא עשינו כלום, הציבור לא הרוויח כלום, ואם באמת נצליח שבעקבות התיקונים שעשינו אותן חמש חברות של המיליארדים של שקלים שכבר קיימים ידוללו למעשה, והציבור פתאום ייהנה

זה מה שיקרה,

קודם כול, זו כוונה אחת שהם רצו לעשות אותה. למה שהם יוותרו על השליטה, או, למה? בדיוק. מה נתנה להם רשות המס? נתנה להם קודם כול את הדבר שהם הכי רצו, וזה דחיית מס שבח. בעצם, בקבלת מניות, הם לא צריכים לשלם מס. זו הייתה אחת הבעיות, הרי אמרו: מה פתאום, הם לא יבואו, ולכן היה פה שילוב של מצד אחד הטבות מס, שייצרו תמריץ באמת לאותם טייקונים של החזקות גדולות לעבור למנגנון הזה, לאפשר לציבור ליהנות מהעניין הזה. ונאלצנו להתפשר.

בשביל שזה יצליח. כי אות מתה בשפה של החוקים לא צריך, רגולציה יש מספיק ולא משתמשים בה, גם ככה תהיה שאלה אם הדבר הזה יצליח. מה כן רצינו? רצינו גם לתקן את הכשלים, למה עד היום השוק לא הצליח, שגם קרן חדשה שתקום,

תוכל להתמודד. ואיפה היו להם בעיות? בזה שלמשל בחוק הקיים הם לא יכלו לקנות איגוד מקרקעין, היו חייבים לקנות את הנכס פרופר.

הם הפסידו המון עסקאות, לא יכלו לגדול. ולכן, יואב, דקה, אני אשתמש בזמן, איציק. אני מבקש להוסיף לי דקה, כי החברים מפריעים. בכל מקרה, זה הנושא של קניית איגוד מקרקעין, וזה נכנס. הנושא של דחיית מס שבח גם לקרנות הקיימות, באמת בשביל לאפשר להעביר נכסים כנגד מניות. הרי מה רצינו? למה שרק הטייקון ייהנה מזה בכניסה? תנו גם לאנשים אחרים שמחזיקים נכסים. לא חייב להיות שהוא מחזיק 100 מיליון שקל, יכול להיות נכסים של 5 מיליון. אז איך אנשים אחרים יכולים ליהנות? הם גם יכולים. הם יכולים, לקרן קיימת, או לקרן עתידית, למכור נכס ב-5 מיליון שקלים, לקבל מניות ולהחזיק אותן פטורות למשך חמש שנים. זה הישג שהשגנו מרשות המסים. את הנושא של פטור ממע"מ גם לדירות להשכרה פתרנו, ורשות המסים, בעניין הזה, כופפנו אותם, אני אומר בכנות, יחד עם חברי הכנסת מהאופוזיציה והקואליציה, כופפנו את רשות המסים, כדי שהעניין יצליח, ובשביל הציבור. אז אם אני אסכם, כי באמת השעה מאוחרת, אתם לא נותנים הטבה מאוד לא סימטרית ביחס לשאר השוק, לאותן קבוצות, יש פה הטבה ספציפית לקרנות ריט בכלל, ויש פה הטבה נקודתית ל-transition, שבאמת אחרת לא היה קורה. ואתה צודק, על זה הייתה דילמה מאוד גדולה, למה אלה מקבלים ואחרי זה הציבור לא?

ובזה אני מסכם, הציבור, במידה שנצליח, ואני מסכים עם מה שאמר חבר הכנסת ילין: אני לא יודע אם נצליח, יש פה המון סימני שאלה, אבל יש פה אפשרות להצליח, להכניס את הציבור בסכומי כסף משמעותיים למנגנון שמצד אחד ישקף השקעה בנדל"ן, מצד שני יאפשר

ואולי יעזור לנו גם לפתור את בעיית הדיור.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש.

שכחתי להודות, את רואה, מרוב זה.

ראשון וראשונה, לאלי כהן, בהיותו, תפקיד מדהים בוועדה, עם אוזן קשובה, ועזר לנו בעניין הזה, אופוזיציה, אורלי לוי אבקסיס, יוסי יונה, קואליציה, אורי מקלב, ואני מצטער אם שכחתי, וכמובן, חברת הכנסת נחמיאס ורבין. תודה רבה על העזרה.

שוב, תודה לחבר הכנסת יואב קיש. חבר הכנסת אורי מקלב. מוותר. אם כן,

יסכם את הדיון חבר הכנסת אלי כהן, יושב-ראש הוועדה. גברתי היושבת-ראש, אני ארצה להתייחס בקצרה לנושאים שעלו כאן. צריך להבהיר שהפתרון למצוקת הדיור, קודם כול טמון בהגדלת ההיצע, לא בחוק אחד כזה או אחר. ולכן, גם לאחר הדיון הזה יתקיים דיון בחוק נוסף, שיחד, מתוך מכלול, הם יכולים לתת פתרון. לגבי הדברים שהעלה כאן חבר הכנסת אראל מרגלית, הם אכן נכונים, שצריך לפעול לטובת דיור בר-השגה. אבל אחד הכישלונות ואחד הקשיים שלנו לטפל בפיקוח זה שאנשים פרטיים מחזיקים בדירות. אם היינו במצב כמו במדינות המערביות האחרות, שיש שוק מוסדי שמחזיק בדירות, היה לנו הרבה יותר קל לפקח. ולכן, צריך לעשות את זה, לצד הצעדים שאתה דיברת עליהם. וחבר הכנסת יונה, למה אתה מתנגד, אדוני? האם אתה רוצה שהמצב הקיים, של שתי קרנות ריט,

אני שואל אותך שאלה.

האם אתה רוצה, ואמר כאן חבר הכנסת אראל מרגלית, ששתי הקרנות הקיימות מקבלות בין 16 ל-20 מיליון שקל דמי ניהול בשנה, זה מה שאתה רוצה שיישאר? במקום שהאוצר ישים את הכסף הזה, דרך משרד השיכון, אנחנו עכשיו נגייס מהציבור. זה נשמע אפילו פנטסטי, כשאני שומע את זה.

יש רק שתי קרנות ריט,

גם את זה אנחנו רוצים. סבבה, אין שום בעיה. ואז מתחילים לתת את הדוגמאות מארצות-הברית. חברים, אנחנו לא ארצות-הברית. אנחנו אפילו לא מתקרבים לשכונה הכי קטנה

תפסיקו עם ההשוואות האלה של ארצות-הברית.

למה להפסיק? ארצות-הברית זאת, למה להפסיק? רגע, שנייה, מה? למה להפסיק עם ההשוואות?

אנחנו משהו אחר. זה שוק משוכלל, שם, שהתחרות היא אבן יסוד

ולכן ה-5/50 שביקשו רשות המסים ורשות ניירות ערך,

אנחנו כאן הוספנו את המגבלה הזאת.

אני רוצה להגיד לכם נקודה נוספת, שתדעו את הנתונים: בשנת 2015, 16% מהדירות נרכשו על-ידי משקיעים מזוהים.

יש עוד הרבה משקיעים שאנחנו לא יודעים לזהות אותם, מכיוון שהם קונים לילדים שלהם, ולכן קשה לזהות, אבל יש 20,000 דירות שמכרנו למשקיעים, וכאן, אנחנו היינו רוצים להסיט את הביקוש לכיוון המכשירים הפיננסיים, כמו קרנות הריט. ונקודה אחרונה, כיום אנחנו נמצאים במצב שהגופים המוסדיים, חברות הביטוח בישראל, הולכים ומשקיעים בחו"ל, במקום שהם ישקיעו בארץ. לכן, חברים יקרים, מי שלא יתמוך בהצעת החוק הזאת ינציח את המצב הקיים, שבו יש בעלי שליטה, שבו יש מצב של שתי חברות שמקבלות 16 ו-20 מיליון.

אני קורא לכם, חברים, נפעל יחד לאותו שינוי, וצריך לתמוך בהצעת החוק, שהיא מאוזנת והיא חלק מפסיפס של הצעות חוק, שיחד, לא תוכנית קסם, יצליחו להוביל לשינוי. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אלי כהן. רבותי, אנחנו עוברים להצבעות. אני מבקשת לחזור למקומות. חברי הכנסת המעוניינים להצביע, נא לחזור למקומכם. לסעיף 1 אין הסתייגויות. כרגע אנחנו נצביע בקריאה שנייה.

אנחנו מצביעים על סעיף 1, מי בעד ומי נגד, כנוסח הוועדה.

מי נגד? נא להצביע. סעיף 1 נתקבל. בעד, 46, 13 מתנגדים, שלושה נמנעים. הסעיף עבר בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. עכשיו, מצביעים על ההסתייגויות, חברת הכנסת? אוקיי. כרגע לסעיף 2 יש לנו שתי הסתייגויות. הסתייגויות של קבוצת סיעת ישראל ביתנו, חברי הכנסת אביגדור ליברמן,

סופה לנדבר, חמד עמאר, רוברט אילטוב

פורר, קבוצת סיעת המחנה הציוני, חברי הכנסת יצחק הרצוג,

שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק שמולי,

יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ,

התקבלה. כעת אנחנו מגיעים להצבעה על הסתייגות מס' 2 לסעיף 2. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. אנחנו מצביעים בעד או נגד הסתייגות מס' 2. ההסתייגות (2) של קבוצת סיעת ישראל ביתנו, קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת מרצ וחבר הכנסת חיים ילין לסעיף 2 לא נתקבלה. בעד, 27 חברי כנסת, 33 מתנגדים, אחד נמנע. גם הסתייגות

אדוני. גברתי היושבת בראש,

חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, אם אפשר להתקרב למיקרופון. לא שומעים. התבקשתי על-ידי יושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דודו אמסלם להביא בפניכם את הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. הצעה זו, שיזמה הממשלה עוד בכנסת התשע-עשרה ואשר הכנסת הנוכחית החילה עליה דין רציפות, נועדה להוות נדבך נוסף בהתמודדות הממשלה והכנסת עם משבר הדיור החריף שבו אנו מצויים. במסגרת מכלול הצעדים הננקטים על-ידי הממשלה בתחום זה, נחקק החוק המקים את הוועדה למתחמים מועדפים לדיור, שבמסגרתה מתוכננות בהליך מהיר עשרות-אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. הצעת החוק שלפניכם נועדה להשלים וללוות את תהליכי התכנון בכל הנוגע לפן הקנייני של המקרקעין הנדרשים בעקבות הליכי התכנון.

משום שלעתים המתחמים שבהם מתוכננות יחידות הדיור החדשות מצויים במקרקעין המוחזקים בידי חוכרים שקיבלו אותם מהמדינה לצורך עיבוד חקלאי או למטרות אחרות, וכעת הם נדרשים להשיב את אותן קרקעות למדינה, הזקוקה להם לצורך הבנייה למגורים. אומנם במרבית המקרים אחד התנאים שלפיהם נמסרה הקרקע לאותם מחזיקים, הכלול בהסכם שנחתם בשעתו בינם לבין רשות מקרקעי ישראל, הוא התנאי הקובע שאם ייעוד הקרקע ישתנה במסגרת הליכי תכנון חייב המחזיק בקרקע להשיב אותה לחזקת הרשות, שתוכל לשווק אותה לצורך מימוש הייעוד החדש, אולם במקרים רבים מחזיקי הקרקע אינם ממלאים אחר תנאי זה מסיבות שונות וממשיכים להחזיק בקרקע למרות שינוי הייעוד. על-פי המצב המשפטי הנוכחי, פדיון הקרקע מידי אותם מחזיקים כפוף למגבלות שונות, ובעיקר כאשר המחזיקים בקרקע מתנגדים להשבה. במצב הרגיל, הדרך היחידה לכפות עליהם את קיום ההתחייבות לפנות את הקרקע היא באמצעות פנייה לבית-המשפט והגשת תביעת פינוי. הליך משפטי זה אורך זמן רב, וכתוצאה מכך נוצר חסם משמעותי המונע את שיווק הקרקע ובנייה עליה. מטרת החוק המוצע לקדם את הליכי הפדיון של קרקעות המדינה מידי חוכרים חקלאיים או בעלי זכויות אחרים בקרקע, הליכים אשר נמשכים היום שנים רבות ומהווים חסם משמעותי להגדלת היצע הדירות. הצעת החוק באה לקבוע הסדרי השבה מיוחדים לעניין מקרקעין הנכללים בתוכניות מועדפות לדיור ותוכניות רחבות היקף לדיור ומוחזקים בידי מי שחלה עליו חובת השבה לבעל הקרקע לפי הסכם שחתם עם רשות מקרקעי ישראל או לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל. היא מבקשת ליצור הליך פדיון מינהלי מחד גיסא, ולהציע למחזיקי הקרקע תמריצים שיניעו אותם להקדים ולמסור את הקרקעות לצורך הבנייה בהן מאידך גיסא. ההצעה קובעת כי לאחר כניסתה לתוקף של תוכנית המשנה את ייעוד הקרקע באופן שמקיים חובת השבה, יוכלו רשות מקרקעי ישראל, יחד עם היועץ המשפטי של הרשות, לתת צו המעביר את כל הזכויות בקרקע להשבה לבעל הקרקע. עוד מוצע לקבוע, כי אם הזכויות היו לקניין המדינה, יוכלו מנהל הרשות, יחד עם היועץ המשפטי של הרשות, לתת צו הדורש מהמחזיק בקרקע לפנות את המקרקעין במועד שייקבע בצו. עוד מבקשת הצעת החוק להקדים את הליכי המשא-ומתן שמתנהלים היום בין הגוף שמקדם את התוכניות במוסד התכנון ובעלי הזכויות בקרקע לפני אישור התוכנית, ולקבוע כי המשא-ומתן יתנהל בפרק הזמן שבין קליטת התוכנית במוסד התכנון לבין הפקדתה. הליך זה יאפשר את השבת הקרקע למדינה עוד בטרם אישור התוכנית ושינוי הייעוד, וכך יאיץ את ביצוען של תוכניות הבנייה למגורים בהיקפים משמעותיים. כדי להמריץ את מחזיקי הקרקע לפנותה בהקדם האפשרי, מוצע לקבוע שרשות מקרקעי ישראל תציע להם להתקשר בהסכם השבה אשר במסגרתו ישולם להם תמריץ מיוחד, לפי עקרונות שייקבעו על-ידי מועצת מקרקעי ישראל. ההצעה אומנם קובעת הליכי השבה יוצאי דופן, אבל יש להדגיש כי היא באה להתמודד עם מצב יוצא דופן ועם משבר דיור קשה וכואב, אשר משפיע על ילדינו. כולנו יודעים שבשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת במחירי הדיור בישראל, אשר אינה מאפשרת לזוגות צעירים אזרחי המדינה הרוצים לחיות בה לרכוש דירה ומטילה נטל כלכלי כבד על כלל משקי-הבית אשר בוחרים לרכוש דירה. לכן יש להתמודד ולמצוא פתרונות לאחד מהחסמים המשמעותיים להגדלת היצע יחידות הדיור. עוד אני רוצה להדגיש, כי ההצעה המונחת לפניכם היום היא הצעה שונה מזו שהוצעה מלכתחילה על-ידי הממשלה. חלק מהשינויים התבקשו על-ידי הממשלה במסגרת העבודה על הצעת החוק וחלקם נדרשו על-ידי הוועדה.

מחד גיסא, ההצעה המונחת בפניכם היא רחבה יותר מהצעת החוק הממשלתית וכוללת, לבקשת הממשלה, לא רק תוכניות מועדפות לדיור אשר תוכננו במסגרת הוועדה למתחמים מועדפים לדיור אלא אף תוכניות בנייה מפורטות למגורים שאושרו במוסדות תכנון אחרים ויש בהן פוטנציאל לבניית 750 יחידות דיור לפחות, וביישוב מיעוטים, 200 יחידות דיור לפחות. בכך מבקש החוק לקדם את מימושן של תוכניות רחבות היקף שעשויות לתרום באופן משמעותי להגדלת היצע הדיור. מאידך גיסא, בשל העובדה כי ההצעה מבקשת לסטות מדרך המלך לפינוי מקרקעין הקבועה בחקיקה ובפסיקת בית-המשפט העליון, שהיא פנייה לבית-המשפט ובקשת צו פינוי, דרשה הוועדה להוסיף להצעה איזונים ובלמים שיבטיחו כי הפגיעה בבעלי הזכויות היא מידתית, ועל כן מונה הצעת החוק כמה שינויים עקרוניים.

הוועדה דרשה כי הצעת החוק תחול רק על תוכניות רחבות היקף לדיור בתוקף כהגדרתן בחוק, שפורסמו למתן תוקף לכל המאוחר בארבע השנים האחרונות. רק לגבי תוכניות כאלה קיימת הצדקה לפעולה חריגה מעין זו. בקשת הממשלה להחיל את ההסדר לתכנון על תוכניות ישנות יותר נדחתה, משום שלגבי תוכניות כאלה שלא מומשו אין להפעיל את המנגנונים החריגים שמציע חוק זה, ויש לפעול בהליכים רגילים לפינוי הקרקע.

הוועדה דרשה כי לא יינתנו לעובדי החברה הממשלתית לדיור להשכרה סמכויות אכיפה ופיקוח, כפי שהוצע במקור, בשל העובדה כי אלו לא כפופים לדין המשמעתי של עובדי המדינה ולא להנחיות היועץ המשפטי לממשלה. ואכן, בהצעת החוק המונחת לפניכם נמחקו הסמכויות שניתנו לחברה הממשלתית כאמור.

לפי דרישת הוועדה נמחק מהצעת החוק סעיף העונשין. אני רוצה להבהיר: הצעת החוק הזו אינה עוסקת בפולשים או בפושעים אלא באנשים שעיבדו את אדמת המדינה שנים רבות ותרמו לפיתוחה של הארץ, ועכשיו הם נדרשים להשיבה.

אף שאני חושב שהצעת החוק הזו, אני אומר הכול בשם יושב-ראש הוועדה, משיגה מטרה חשובה בכך שהיא מפנה את קרקעות המדינה במהירות לטובת אינטרס לאומי חשוב,

לא ראוי ולא נכון להטיל על אנשים אלה סנקציות פליליות במקרה שהם לא מפנים את הקרקע. הגבלה מרכזית שהוטלה על הליך הפינוי המוצע כאן היא הגבלת זמן. הוועדה סבורה כי יש להגביל את האפשרות להשתמש בכלי חריג זה רק למקרים שבהם יש צורך מיידי בפינוי הקרקע, ולכן הוגבלה האפשרות לעשות שימוש בהליך הפינוי המינהלי לתקופה של 30 החודשים שלאחר אישור התוכנית שאותה רוצים לממש. אם המימוש נדחה מעבר למועד זה, תתכבד המדינה ותפעל בהליך רגיל, ולא תעשה שימוש בכלי זה, שיש בו משום עשיית דין עצמית. הוועדה דרשה עוד כי העברת הזכויות לקניין בעל הקרקע תיעשה רק בדרך של מתן צו מינהלי ולאחר שרשות מקרקעי ישראל, יחד עם היועץ המשפטי של הרשות, שוכנעו כי מדובר בקרקע להשבה, ולא כפי שביקשה הממשלה, באופן אוטומטי

כמו כן דרשה הוועדה כי הזכויות יועברו רק אחרי 30 יום מעת מתן הצו, על מנת שתינתן שהות לבעלי הזכות לעתור לבית-המשפט כנגד הצו. הצעת החוק שלפניכם כוללת הוראות המיישמות דרישות אלה. כאמור, לצד המקל מוצע גם גזר: בהצעת החוק עוגנה הוראה המבטיחה כי למחזיק שיסכים לפנות את הקרקע במועד הנדרש ישולם תמריץ

מועצת מקרקעי ישראל תהיה מחויבת לקבוע את התמריץ המיוחד למי שחותם על הסכם השבה עם רשות מקרקעי ישראל, לעומת הפיצויים, נגמר, שאותם מקבלים מי שמחזירים,

זה מה שהכתיבו לי. אני משתדל לנצל את כל כישורי לדיבור מהיר לצורך הקראת החוק הזה. רואים את זה, כן. האם לזה אתה מתנגד? אני רוצה שהקרנות החדשות, אז למה אתה מתנגד, אדוני? אני אומר לך. תסביר, ותהיה אחראי. חשוב גם לציין את הנושא הזה.

חברת הכנסת לוי,

אני רוצה שהקרנות החדשות גם תהיינה ציבוריות.

מכיוון שפעלנו שהיא תהיה מאוזנת.

בנושא של קרנות הריט, המפתח של 5/50,

יש להבהיר כי ההסדרים המוצעים הם חלק מהוראת שעה הקבועה למשך ארבע שנים מיום תחילתו של החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה),

וזאת לאור

אם כך, אבקש מהכנסת לדחותן, את ההסתייגויות האחרות, ולאשר את הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תודה רבה, ואני מתנצל על האריכות. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. אני רוצה להבין, ממה שאמרת כאן, כל ההסתייגויות הוסרו? לא, אני אעלה ואסביר. אוקיי. אז ההסתייגויות של המחנה הציוני הוסרו?

כאמור, הוגשו לא מעט הסתייגויות ובקשות דיבור. אז אקריא את השמות, ומי שירצה לעלות, מוזמן. חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת ציפי לבני, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ? מוותרת.

חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, מוותר, חבר הכנסת עמיר פרץ אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, מוותר, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואל חסון,

אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי, עד חמש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, השעה מאוחרת, לקצר. אבל זה לא עושה את הבעיה פשוטה.

זו אומנם יוזמת הממשלה הקודמת, אבל הממשלה הזאת אימצה את ההחלטה הקודמת. זאת החלטה שנדמה לי שאין כדוגמתה. מצד אחד, היא מיותרת, וראינו פה, בהסכמה עם ההצעה של חיים, שבעצם הממשלה לא כל כך זקוקה להחלטה הזאת, וספק אם היא תוריד את מחירי הדיור, מצד שני, היא מאוד קשה ומאוד בלתי שגרתית בממדים שלה ובגזירות שלה. אני יכול לומר לשבחו של היושב-ראש דודי אמסלם, שאיננו כאן, שהוא ניהל את הדיונים בצורה שנתנה ביטוי גם לקשיים וגם לרגישויות, וההצעה שמובאת לכאן היום היא בהחלט שונה מזאת שנכנסה לוועדה. סליחה, אראל. אבל אמרתי לאביגדור יצחקי, שאיננו פה, נדמה לי, וליואב גלנט, עוד בדיון על הרציפות אמרתי להם, והם שניהם בוגרי החווה של אריק שרון: אריק שרון בחיים לא היה נותן להצעה כזאת לבוא לכנסת הזאת. וחבל שיואב גלנט ואביגדור את זה לא הביאו לכאן מפורום החווה. ואני רוצה להגיד למה ההצעה הזאת אינה נכונה, ולא מההיבט של החקלאים. ההצעה הזאת, כפי שהממשלה מביאה אותה, היא בעצם ביטוי לכישלון של הממשלה בפיזור האוכלוסייה. מה שהממשלה הקודמת רצתה בתמ"א 35 זה לחזק את הנגב ואת הגליל. שם לא חסרות קרקעות. מה שהממשלה הזאת עושה, היא מוכנה לשלם הרבה מאוד כסף בפיצויים מוגדלים, וזו מטרת החוק, כדי לרכז את האוכלוסייה בגוש-דן, ולקחת את שאריות הקרקע של השטחים הפתוחים והשצ"פים והחקלאות, ולהפוך אותם לנדל"ן באזורים צמודי דופן לערים קיימות. אבל הממשלה הזאת לא יודעת להביא לנגב ולגליל תעסוקה. אז מה אתה רוצה? נשלח אותם לשם, כל הזמן פנימה. הממשלה יוצרת הטיה, כאילו שאם ניקח יותר קרקעות ונהפוך אותן לבטון, היא חוזרת לשיר "נלבישך שלמת בטון ומלט", כאילו זה מובן שיורדים המחירים כאשר בעלת הקרקע זאת המדינה והיא קובעת את המחירים, וזה לא רק שאלה של איפה הקרקע. אני רוצה לומר שבחוק הזה יש אכזריות גדולה מאוד. תשמעי, גברתי יושבת-ראש מרצ, יישוב כמו כפר-ביאליק, של עשרות משפחות, שנמצאים שם עשרות שנים, יישוב שלם מתחסל, מתחסל יישוב שלם. ולכן יוגש בג"ץ. הבג"ץ יוגש מחר-מחרתיים. הממשלה כבר מכירה את כוחו של בג"ץ, אפילו התאמצה מאוד כדי להגיע למצב שבג"ץ פסל את המהלכים שלה. הבג"ץ הזה יוגש מחר-מחרתיים, ובגלל קשיחות של הממשלה ובגלל רוע לב של פקידי המינהל, שבסופו של דבר, למרות שהעבירו את הסמכויות לכחלון, הם נשארו עם התרבות של פעם, הבג"ץ הזה, אני מאמין, יעמיד את החוק הזה בצורה אחרת מזאת שבה הוא מוגש.

מושב כמו כפר-ביאליק, שממוקם בין קריית-ביאליק לקריית-אתא, מה הוא עשה רע שמשאירים אותו רק עם החצר שלו? למה, קריית-אתא זה יעד לאומי? קריית-ביאליק זו שאלה גורלית, יותר מחיסולו של יישוב בישראל? איפה נשמע דבר כזה, צחי? אתה הקמת יישובים בארץ-ישראל השלמה, חלמת שיפרקו יישוב מה? חלמתם שיפרקו יישוב?

אני חושב שזאת הצעה, בגלל שקוראים ליישוב "ביאליק". אם היו קוראים לזה "אורי צבי גרינברג", הם לא היו מפרקים. אנחנו עוד זוכרים את המראות של פינוי של יישובים.

צחי, עץ אחד לא, אתה יושב-ראש קואליציה שמפנה יישובים. משום מה. אומרים חוקרים ומומחים שאין שום סיבה, אבל יש לממשלה איזה עיניים גדולות ורצון ליצור איזו תחושה, שלא בטוח שהיא מועילה, עד כדי פגיעה באזורים כשאין בזה צורך. אני יכול לומר שמעולם לא חסרה קרקע לבנייה, לא בכפרים ערביים, לא בערים, בשום מקום. זה נכון שהממשלה נותנת פיצוי, נא לסכם. אני מסכם.

ולכן, אנחנו צריכים להגיע להבנה על ההסתייגויות, ובסופו של דבר אני מאמין שיש לנו אינטרס בהסדרת שאלות הבנייה. אבל מה שהממשלה התבלבלה בו, היא התבלבלה בין שאלת היעדים הלאומיים, תודה. ובין הפיכתה לממשלת נדל"ן של מרכז הארץ. ולכן החוק הזה הוא מיותר, הוא לא עונה על היעדים הלאומיים, ספק אם הוא ייתן פתרון לשיכון, אבל הוא פוגע שלא לצורך, ואנחנו לא מדברים על כסף, נא לסיים, אדוני. אנחנו מדברים על קרקע חלופית והמשך החזקת השטחים הפתוחים והירוקים גם באזורי העיר, הבנייה והמרכז.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן ברושי. חברת הכנסת מיכל בירן, אינה נוכחת, חבר הכנסת נחמן שי, מוותר, חברת הכנסת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת,

חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, מוותרת, חבר הכנסת חיים ילין.

חיים, חיים, חיים. אל נא תעקור נטוע. התחלנו לשיר. תודה לאבא ואימא שהביאוני עד היום.

רק לפני שבוע, אני חייבת להגיד לך שיש לך עד חמש דקות. רק לפני שבוע הפלתם לי חוק של תוצרת כחול-לבן סתם,

אתם מה? מה, חיים, מה? לא מבין, לא מצליח להבין.

אבל דווקא אני רוצה להגיד לכם, בגלל שחבר הכנסת אורי מקלב, שהוא גם חבר וגם עמית, הוא הקריא את מה שהוא הקריא, מהמם, מהמם. אז אני חייב להסביר מה נסגר ולמה התעקשתי בעצם על הסעיף הזה. שלח לנו מייל. מה? שלח לנו מייל. שלח לנו במייל, במייל. גם בוועדה, חבר'ה, אני מבין שאני בשעה 02:00 צריך להתחיל לחלק גפרורים לכולם ופקקי אוזניים, או ללמוד כמו מירב, שרואה סרט בלתי רגיל,

כן, הוא מעולה.

לפחות שהמחשב שקונים על חשבון, נכון, התקציב של, הקשר עם הבוחר, קשר עם הבוחר, בדיוק. טוב, לגופו של עניין, לגופו של עניין,

עוד לא אמרתי שום דבר, כבר כולם, הטענה הבסיסית שלי היא שמדינת ישראל לא צריכה להפקיע יותר קרקעות, נקודה.

כי יש מספיק רזרבות במדינת ישראל, אלא מה? מה קרה? האדמות האלה, שהופקעו לפני 20 שנה ו-15 שנה, בעצם לא תכננו עליהן כלום, וכל מה שאני ביקשתי זה: קודם כול תתכננו את כל מה שהפקעתם ב-20 השנים האחרונות, ולאחר מכן נמשיך הלאה לדבר, ואכן זה התקבל.

ההסתייגות שלי, שהייתה בסיסית, עקרונית, בתוך החוק, שלא עברה בוועדה ולא יכולה להיכנס לחוק, הפשרה הייתה שההחלטה הזאת תגיע למועצת מקרקעי ישראל, ששם יש הרבה מאוד חברים, יקבלו את ההחלטה הזאת ויעבדו בשכל ויתחילו לתכנן את כל מה שהופקע במשך 20 שנה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לחבר הכנסת ברושי: זה, הסעיף הזה, מציל את כפר-ביאליק.

כי הופקעו, ב-1996, 560 דונם מכפר-ביאליק, דונם אחד לא תוכנן ולא נבנה,

ולכן, אני מאוד מקווה שגם לא ילכו לבג"ץ, כי בעצם ההחלטה הזאת היא החלטה שעושה צדק עם מי שיושב על קרקע, השתתף בבניית מדינת ישראל, נתן את חלקו, ועזבו אותו בשקט. למה אני אומר את הדברים האלה? כי חייב להיות היגיון,

מצד שני, אני אומר עכשיו לכולכם, כל הקואליציה: אני לא אתן בשום פנים ואופן לאביגדור יצחקי לבצע את המשימה של הפקעת 500,000 דונם, שזה 25% מסך החקלאות הפעילה במדינת ישראל, בשביל שיהיו שם בטונים, או בגלל שראש עיר מסוים הוא מהמפלגה הנכונה ועכשיו הוא רוצה גם וילות אצלו, לא רק בניינים לגובה, ואחרי זה ישלח את הילדים שלו להתחנך בקיבוצים ובמושבים.

כמה שורות אחרונות. שוכנענו, שוכנענו. כמה שורות. אני קורא מה שמוכתב לי. אני סמוך ובטוח שהממשלה וזרועותיה יעשו שימוש מושכל בכלי העוצמתי שאנו נותנים בידיהן היום, תוך התחשבות מרבית באותם חוכרים ובעלי זכויות שעיבדו את הקרקע שנים רבות ומתוך רגישות לצורכיהם ולרגשותיהם. הפעלת החוק חייבת אף היא להיות מידתית וראויה,

דילמה מאוד קשה עם החקיקה הזאת. אני אמרתי את זה, אבל ברגע שהאוצר קיבל שקודם כול מנהלים את הקרקעות

יש חקלאים שרוצים להמשיך להיות

מצביעים על הסתייגות מס' 3 לסעיף 1 כי הסתייגויות מס' 1 ו-2 ירדו. הסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני, חברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב,

עמיר פרץ, מרב מיכאלי,

אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 8 לסעיף 1. מי בעד, מי נגד הסתייגות מס' 8? נא להצביע. ההסתייגות (8) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא נתקבלה.

הסתייגות מס' 8 לא התקבלה. 25. 9, יורד, 10,

לחלופין יורד, 11, יורד, 12, יורד, 13, יורד, 14,

אנחנו עוברים לסעיף השלישי. האם מצביעים, חבר הכנסת איתן ברושי? סעיף 27. סעיף 27? הסתייגות מס' 27 לסעיף 3. אנחנו נצביע. מי בעד, מי נגד הסתייגות מס' 27 לסעיף 3? ההסתייגות (27)

גברתי היושבת בראש,

כמה מילות תודה למנהלת הוועדה הגברת לאה קריכלי ולכל צוות הוועדה וליועץ המשפטי תומר רוזנר ולכל הצוות המשפטי שאתו: רוני טיסר וגלעד קרן, תודה רבה לכם.

אם כך, גברתי היושבת בראש, מכובדי השר, להצעת החוק הבאה שהתבקשתי על-ידי יושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דודו אמסלם להציג לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו 2016. הצעת חוק זו, שיזם השר הקודם להגנת הסביבה חבר הכנסת עמיר פרץ, אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת, זה יפה מאוד מצד מי שהכין. והוחל עליה דין רציפות בכנסת הזו, והיא הובלה על-ידי השר להגנת הסביבה אבי גבאי. מטרתו המרכזית של החוק, כפי שהדבר כבר בא לידי ביטוי בשמו, היא לצמצם את השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות,

להפחית את כמות פסולת השקיות ואת ההשפעות הסביבתיות השליליות של שקיות אלה. כיום נמסרות שקיות נשיאה חד-פעמיות לציבור בעת רכישת מוצרים חינם ובלא הגבלה. הן הופכות לפסולת סמוך לאחר הרכישה ויוצרות מגוון של בעיות סביבתיות. השימוש העודף בשקיות אלה הפך לחלק בלתי נפרד מהרגלי הקנייה של מוצרי צריכה, הן בקרב ציבור הצרכנים והן בקרב הקמעונאים המספקים את השקיות. חלוקת שקיות הנשיאה החד-פעמיות בדרך זו יוצרת כמות גדולה ועודפת של פסולת שאינה מתפרקת במשך מאות שנים ומזהמת את הסביבה, את השטחים הפתוחים ואת הסביבה הימית העולמית. זרם פסולת שקיות הנשיאה, גם בהצעת חוק זו ההנמקה ארוכה. אני התייעצתי עם היועץ המשפטי והוא המליץ בפני שאני אקריא את כולה, אני אשתדל כמה שיותר מהר. זרם פסולת שקיות הנשיאה החד-פעמיות הוא בעל מאפיינים ייחודיים בהשוואה לזרמי פסולת אחרים, ובשלהם מצדיק הטיפול בו הסדרה ייעודית בחקיקה. למסקנה זו הגיעו, אני חושב שלא, אבל ננסה לקצר. למסקנה זו הגיעו מדינות רבות בעולם, אשר אימצו חקיקה מיוחדת לצמצום השימוש בשקיות חד-פעמיות. ראוי להזכיר כי בשנה שעברה אימץ האיחוד האירופי דירקטיבה מקיפה בעניין זה, שלפיה חייבות כל מדינות האיחוד לאמץ חקיקה או אמצעי הסדרה אחרים שיביאו לצמצום כמות שקיות הנשיאה שבהן נעשה שימוש יומיומי על-ידי הציבור. מדינות רבות כבר אימצו חקיקה כזו, ולאחר שתתקבל הצעת חוק זו בכנסת, תצטרף ישראל לאותן מדינות. ההסדר המוצע נועד להוסיף על ההסדר הכללי, שחל גם על שקיות, הקבוע כבר היום בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011, שלפיו מוטלת חובה על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ושל אריזות, ובכלל זה גם שקיות, לממן מנגנונים לאיסוף הפסולת הנוצרת מהאריזות ולטיפול סביבתי בפסולת כאמור, בהתאם ליעדים הקבועים באותו חוק. בתחילת הדרך עסקה הצעת החוק בהסדר נוסף, שיחול על יצרנים ויבואנים של שקיות, אך בדיונים בוועדה הגענו, בעצה אחת עם הממשלה, למסקנה שיש להחליף את ההסדר שהיה קיים בהצעה המקורית בהסדר אחר, שאינו מתמקד ביצרנים וביבואנים דווקא, הצעת החוק שלפניכם עוסקת בשלב אחר של השימוש בשקיות, שהוא שלב השיווק הקמעונאי. על אף הנזקים הסביבתיים, בכל שנה נמסרות לצרכנים בישראל בסביבות 2.2 מיליארד שקיות גופייה, שמהן בסביבות 1.4 מיליארד שקיות כאמור מחולקות לצרכנים במרכולים של רשתות השיווק הגדולות. השימוש בשקיות גופייה בישראל הוא כ-274 שקיות לנפש בשנה, כלומר 975 שקיות בשנה למשק-בית. ערכים אלה גבוהים במידה ניכרת מהמקובל בעולם. בהיבט הכלכלי הישיר, עלות שקיות הנשיאה החד-פעמיות המחולקות במרכולים וברשתות השיווק בישראל מוערכת ב-80 מיליון ש"ח בשנה. כיום עלות זו מושתת בפועל על הצרכנים באופן עקיף במחירי המוצרים. במטרה להביא להפחתת השימוש בשקיות אלה מוצע לקבוע הסדר שמבהיר מהי עלות השקית ומיהו הגורם הנושא בה, וכן קובע מרכיב של היטל, שנועד לגרום לשינוי בהתנהגות הצרכנית. שמה, שאין, תסתכלי, כל הקיבוצים וכל המושבים מלאים, כל מעונות היום,

לא מהילודה הפנימית אלא מערים בסביבה. זה מה שרוצים אנשים. אם זה מה שרוצים, אז שגם החינוך הזה יהיה עירוני, גם. זה מה שיש לי

ויש לי ככה להסביר לכם בדיוק איך עושים חינוך כש-60% מהתקציב הולך לחינוך ורווחה. זה מה שאתם תראו במועצות, זו איכות החיים שיש שם. אז כולם רוצים כזה,

אלא נותנים לאותם יישובים להתרחב. ולכן, יש לי דילמה מאוד קשה עם החקיקה הזאת.

הסדר זה חל רק ברשתות השיווק המוגדרות "קמעונאי גדול" לפי החוק לקידום התחרות בענף המזון, כלומר אותן רשתות שיווק גדולות שהוכרזו "קמעונאי גדול" לפי אותו חוק. כיום מדובר ב-19 רשתות שיווק שהוכרזו כאמור. למרות המספר המצומצם של גורמים שההסדר חל עליהם, על-פי הנתונים שהוצגו לפני הוועדה מתברר שיותר מ-60% מהיקף השימוש בשקיות הנשיאה נעשה ברשתות שיווק אלה. לכן צמצמנו את ההסדר לאותן רשתות, כדי למקד את המאמץ לטיפול בתופעה במקום שבו היא קיימת בצורתה החריפה ביותר,

ולהשיג יעילות באכיפה ובפיקוח מצד שני. אף שכיום שקיות הנשיאה החד-פעמיות מפלסטיק הן המקור העיקרי לבעיה הסביבתית, ההסדר המוצע, ההסדר המוצע נועד להבטיח ירידה בהיקף השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות

שכן גם שקיות העשויות מחומרים אחרים עשויות לגרום נזק לסביבה. על כן מוצע שהחוק יחול על שקיות נשיאה מכל סוגי החומרים. הצעת החוק מטפלת בשני סוגים של שקיות נשיאה וקובעת לגביהם הסדרים שונים.

לשיעור המע”מ הנגבה על ההיטל יועבר למשרד להגנת הסביבה, ושר האוצר התחייב בכתב לכלול סכום זה בבסיס התקציב משנת התקציב הבאה.

לגבי סכום בשווי המע"מ,

מגובה בסיכום

הצלחה ביישומו. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מהכנסת לדחותן ולאשר את הצעת החוק כנוסח הוועדה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. גם להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות, אבל הגענו להבנות ששלושה חברי כנסת יציגו את ההסתייגויות. ראשון הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, עד חמש דקות.

חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחברת הכנסת מיכל רוזין, ואז אנחנו נגיע להצבעות על ההסתייגויות. עד חמש דקות, אדוני, שלך. תודה לך, גברתי היושבת-ראש. השעה מאוחרת, ובכל זאת אנחנו צריכים לנהל את הדיונים שלנו בכנסת בחקיקה בצורה רצינית, ואני רוצה להפנות את תשומת לבך, גברתי היושבת-ראש, לכך שבפעם הראשונה בהיסטוריה, מאז אני חבר הכנסת, מה שקיבלנו בתמצית שנמצאת לפנינו זה לא הצעת החוק, זו הצעת חוק אחרת. אגב, אם מה שכתוב פה בתמצית היה נכון, הייתי מצביע לחוק אפילו בלי הסתייגויות. אלא מאי? התמצית היא אופטימית יותר ממה שיש לנו בהצעת החוק, ולכן, אף שאני מברך את השר להגנת הסביבה, בכל זאת עליתי לנמק כמה הסתייגויות. עמיתי חברי הכנסת, הוסבר כאן נכון, ששקיות פלסטיק הן מטרד, שקיות פלסטיק הן נזק, שקיות פלסטיק הן דבר שצריך לנסות לצמצם אותו. עוד דבר שצריך לומר זה ששקיות פלסטיק זה גם לא כזה דבר נוח. אנחנו פשוט התרגלנו לשאת מצרכים בשקיות פלסטיק, שלעתים נקרעות, לא נעים להחזיק אותן ביד, ואם הייתה לנו חלופה טובה, היינו כולנו מעדיפים את החלופה הטובה. וזה היה הגרעין של הצעת החוק הממשלתית, שהובאה עוד בקדנציה הקודמת, הצעת חוק שאני חשבתי שהיא מהלך מאוד מאוד נכון, שעשתה גם צעד מול שקיות הפלסטיק שבהן אנחנו משתמשים ואליהן אנחנו רגילים, באמצעות ההיטל, באמצעות גביית הכסף, ומהצד השני, קידמה חלופה של שקיות רב-פעמיות, שהמדינה לקחה על עצמה לחלק בהיקפים גדולים, כדי להרגיל את אזרחי ישראל למשהו שהוא גם יותר נוח, גם יותר נכון וגם, בסופו של דבר, יותר סביבתי. לצערי הגדול, יש נסיגה מסוימת מכמה מהעקרונות שנקבעו בהצעת החוק הממשלתית בקדנציה הקודמת. נבנה מנגנון מאוד מורכב, אבל המנגנון הזה כולו תלוי על בלימה, מכיוון שההיטל שנקבע הוא מאוד נמוך, בסופו של דבר. השאלה היא אם ההיטל הזה יעבוד בכלל, אם אנחנו לא מדברים פה על סכום כסף כל כך מצומצם, של 10 אגורות לשקית, שבסופו של דבר כל המהלך הגדול וכל המאמץ העצום שנעשה בהצעת החוק, וכל המנגנון שאנחנו הקמנו סביב הצעת החוק, ירד בסופו של דבר לטמיון, זה החשש שלי, ואנחנו כולנו נצטרך לעקוב אחרי מימושו של החוק הזה בפועל כדי לראות אם הוא מצליח,

להשיג את המטרה החשובה של צמצום מספר השקיות.

גברתי היושבת-ראש, הכיוון הכללי של ההסתייגויות שאני וחברותי וחברי לאופוזיציה מביאים פה בפני הכנסת. אני מקווה שההסתייגויות תתקבלנה, אבל גם אם ההסתייגויות לא תתקבלנה אנחנו כמובן נתמוך בהצעת החוק. אנחנו חושבים שראוי להתחיל בדרך, גם אם הדרך איננה בדיוק מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות. טוב מעט מאשר לא כלום, ואנחנו מקווים שהמעט הזה יהיה פתיחה לעשייה רבה יותר בהמשך.

תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת יעל כהן-פארן. עד חמש דקות, גברתי. גברתי היושבת-ראש,

חברי חברות וחברי הכנסת,

אני אצטרף לברכות לשר גבאי על הצעת החוק, שאני בהחלט מאמינה שהיא חשובה מאוד ותעשה,

לא פחות ממהפכה בתודעה של כל אזרח ותושב בישראל לנושא הסביבתי, כי כל אחד היום מגיע לסופר ושולף שקיות בלי הבחנה ובלי דעת בכלל,

זה אולי ייפסק, אבל אני עכשיו אסתייג, ופה הסתייגויותי. אני חוששת שה"אולי" הזה יישאר אולי מאוד גדול, ואנחנו בעצם לא נדע, וההסתייגויות שלי נוגעות בשלושה תחומים. 1. לגבי היעדים של החוק, 2. לגבי מחיר השקית, ו-3. לגבי הפתרון שאנחנו מציעים לאזרחים. אני אתחיל מהסוף דווקא. אם מראש נציע פתרון לכל בית ובית בישראל, וניתן להם את הפתרון לא כשהם ילכו לסופר, הם יתעצבנו שהם צריכים עכשיו לשלם כמה שקלים, כמה שקלים זה המון שקיות,

אבל יקבלו מראש את הסל הביתה, לא משנה איך, צריך למצוא את הפתרון. אולי יקבלו אותו בסופר, אבל זאת תהיה מתנה מהמדינה, הם ירגישו שהם קיבלו פה מענק. הם לא ישנאו את החוק, הם יאהבו אותו. הם לא יראו את זה כמס על הציבור, הם יראו את זה כמתנה שהם קיבלו, וגם יבינו את המשמעות. בסופו של דבר זאת המטרה, לעשות כאן שינוי התנהגותי של הציבור, ואפשר לעשות אותו מהר מאוד. אז זאת הסתייגות אחת, שבה ביקשתי, והיא מועלית עוד מעט, בפירוש, שיחלקו שקיות עוד לפני שהחוק נכנס לתוקף. לא שקיות, סלים. העניין השני הוא באמת המחיר, המחיר וההיטל של כל שקית ושקית. האם 10 אגורות, מישהו שנופל לו מטבע של 10 אגורות, מתי הוא מתכופף להרים אותו?

כי לא נעים שיראו שלא אכפת לו מ-10 אגורות. אבל אם מישהו מוצא ברחוב 10 אגורות, הוא מתכופף להרים אותן? לא בטוחה כל כך. ופה השאלה, עד כמה אנשים יספרו את השקיות כשהן עולות להם רק 10 אגורות. וכאן ההצעה שלי, כאן הצעתי, לחזור על המשפט? האם אתה מתכופף להרים 10 אגורות כשנופלות לך? חבר הכנסת גואטה, אני לא בטוחה שרבים האנשים שמתכופפים להרים אותן. אולי כי לא נעים להם שיראו שהם לא מרימים כסף שנופל. אבל בסופו של דבר, אם המחיר היה חצי שקל, 30 אגורות, 60 אגורות, אגב, אני לא סתם הוצאתי את המחיר הזה, בהצעת החוק הקודמת, בממשלה הקודמת, בקדנציה הקודמת של הכנסת, המחיר שהוצע היה 30 אגורות, ולפי המחקרים של המשרד להגנת הסביבה, פחות מ-60

לא יהיה אפקטיבי. אז אני אומרת, תנו מחיר שזה יהיה אפקטיבי, תגדירו מחיר שאנחנו נראה תוצאות, ולא מחיר שאנשים לא יתייחסו אליו. ואם תעשו את זה בהתחלה, יחד עם חלוקת שקיות לאזרחים, כולם יאהבו את החוק הזה, כולם יאהבו ויעריכו את המאמץ הציבורי שנעשה כאן. והדבר האחרון, אולי הייתי צריכה להגיד אותו ראשון, שימו לב שבחוק לא נקבעים יעדים. יודעים שהיום משתמשים ביותר מ-2 מיליארד שקיות, סדר גודל. 2 מיליארד שקיות בשנה בישראל זה המון, ואין שום יעד, לכמה להפחית, לא פר-נפש, לא כללי.

הצלחנו להכניס בדיונים בוועדה שיהיו יעדים, אבל הם יגיעו רק בעוד שנתיים. למה צריך שנתיים כדי להחליט על יעדים? תגידו עכשיו שאתה רוצים, תציבו יעד נמוך. תגידו 10%, 20%, 5%. אל תבואו בלי כלום. אז בהסתייגויות גם ביקשנו לפחות לצמצם את הזמן שבו אנחנו נציב יעדים, כדי שנוכל באמת לעקוב אחר הצלחת החוק הזה. ואני באמת מאחלת שהוא יעבור, עוד כמה דקות, ואנחנו נצא ב-1 בינואר 2017 עם מהפכה בתחום הסביבתי בישראל.

תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן. חברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת אורי מקלב, אני מבינה שאתה מוותר על זכות הדיבור אחר כך, כי יש בקשת דיבור. לכן אני שאלתי, כן. כן, גברתי, עד חמש דקות, בבקשה. כבוד השר, כבוד יושבת-ראש הישיבה, אני חייבת לומר שאני מאוד מתרגשת, אף-על-פי שהשעה מאוחרת, או מוקדמת, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים, זוהי אחת מהצעות החוק הפרטיות הראשונות שהגשתי בכנסת התשע-עשרה, בכנסת הקודמת. לשמחתי השר לשעבר, השר להגנת הסביבה עמיר פרץ, הוביל חקיקה ממשלתית שאני נצמדתי אליה, חקיקה ששופרה, אפשר לומר, או השתנתה, על-ידי השר אבי גבאי בכנסת הזאת, ואני חושבת שראוי היה לעשות כך, ואכן הובלת פה מהפכה. אני רוצה לומר שלאורך כל הדרך, אחד הדברים המרגשים ביותר בהצעת החוק הזאת היו הילדים. מספר הילדים, לא רק שהגיעו לוועדה וביטאו את הרצון שלהם והתמיכה בהצעת חוק, אני אומרת לכם, הזמינו אותי כבר, בגלל הפרסומים, עוד בכנסת התשע-עשרה לבתי-ספר לדבר על הצעת החוק הזאת. ילדים מאוד מתרגשים מהשינויים האלה, מאוד אכפת להם מהגנת הסביבה, והם רואים בחוק הזה באמת מהפכה אמיתית בשמירה על הסביבה, ואני בטוחה שדרך הילדים גם ההורים ישתנו. כי כשילד אומר לך: אבל אימא, למה את לא ממחזרת? או, למה את זורקת לפח בקבוקים, או עיתון? אז פתאום גם למבוגר לא נעים. ולכן גם בסופר הילד יגיד: אימא, לא לקחת את התיק הרב-פעמי ואת משתמשת בשקיות שמזיקות ומזהמות מאוד מאוד את הסביבה. אני רוצה לומר, שנכון שאנחנו חשבנו וטענו לאורך כל חקיקת החוק ש-10 אגורות זה מחיר נמוך. אנחנו עדיין חושבות כך, ואנחנו גם מעלות ומעלים את זה להצבעה בהסתייגויות, אבל חשבנו שנכון יותר להתחיל את המהפכה, לצעוד את הצעד הראשון הזה, ולהתחיל להטמיע בציבור את ההבנה ואת ההתנהגות,

התנהגות צרכנית, אחראית, סביבתית אחראית כמובן. יש כמה דברים שאני רוצה לציין ושחשוב לי שיתוף הפעולה,

עם המשרד להגנת הסביבה, עם הצוות של השר גבאי, ובאמת שינינו דברים תוך כדי החקיקה, דברים מהותיים וחשובים, כמו הנושא,

של הצבת שלטים, גם בנקודות המכירה, גם בקופות, גם בכניסה לרשתות, שיסבירו לציבור, יידעו את הציבור על ההיטל, על המטרות שלו, שזה לא יהיה איזה אות מתה, איזה חוק כזה שלא יודעים עליו, אלא שבאמת תהיה לכך משמעות ונדאג גם לפרסום החוק ולהיכרות של הציבור אתו. אני אשמח מאוד אם הציבור יחליט לפתוח בקמפיין בעניין הזה, קמפיין סביבתי, שכמובן יעורר אני בטוחה שהרבה בתי-ספר ירצו להצטרף לקמפיין כזה, ובוודאי גם באמצעי התקשורת השונים. אני חושבת שזה חשוב. נושא נוסף, באמת חשבנו שנכון שיהיה סוג של מנגנון בדיקה לבחינת האפקטיביות של הצעת החוק, במיוחד מכיוון שהוחלט על היטל בגובה יחסית נמוך, שיבדוק אם באמת זה מביא אל היעד, כי כל המטרה שלנו היא להפחית את השימוש במקור, ולכן באמת קבענו שלאחר שנה ורבעון נבחן אחורה את השימוש, האם הצלחנו ביעד של להפחית את השימוש, ואז נקבע יעדים קדימה, שגם כך זה היה חשוב ביותר. הנושא הנוסף, הסתייגות נוספת שלי, שהייתה, ואני שמחה שהוסכם עליה, שהשקיות לאריזת מזון בתפזורת, כלומר פירות וירקות, יהיו ללא ידיות נשיאה, כדי שאנשים לא ייגשו לחלק של ירקות ופירות, ייקחו את השקיות עם ידיות הנשיאה וישתמשו בהן בעצם לעקיפת מנגנון הגבייה. אני רוצה לסיים בתודות. בראש ובראשונה, לברך את ארגון "צלול" על היוזמה ועל העבודה הרבה והמדהימה, לברך את ועדת הפנים והגנת הסביבה, את כל הצוות,

את יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אמסלם, גם על היעילות, על הדיון המעמיק בחוק, על ההתעקשות על הדברים, את השר גבאי,

שקידם את ההצעה הזאת בהמון מחויבות ובאמת הביע אמון מלא במטרה של החוק, ואני בטוחה שאם זה יימשך כך, שהחוק יצליח. אין לי ספק שמדובר כאן במהפכה שתהווה שינוי משמעותי בהגנה על הסביבה בישראל, ואני גאה להיות חלק ממנה.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. יסכם את הדיון השר להגנת הסביבה אבי גבאי. גברתי היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, אני אתייחס בקצרה לחוק. אני לא ארחיב בנושא המטרות שלו, המטרות שלו הן די ברורות, לצמצם את השימוש, ואנחנו רוצים לעשות את זה בלי שאנחנו מקשים על האזרחים. החוק שקיבלנו, ואני מודה מאוד לחבר הכנסת עמיר פרץ שהביא את החוק בכנסת הקודמת, אנחנו בעצם החלנו עליו רציפות. עשינו בו כמה שינויים,

כמה שינויים לא קטנים, במטרה לפשט את החוק הזה ולהפוך אותו לישים. חבר כנסת חנין, הוא לא יותר מורכב, הוא הרבה יותר פשוט מהחוק הקודם, ועכשיו אני אפרט. הנושא הראשון זה הנושא של יוקר המחיה. נורא קל ללכת עם 30 אגורות, אבל אנחנו חושבים שבסופו של דבר הדרך הנכונה להשיג את המטרות היא ליצור אינטראקציה בין הקופאי או הקופאית בסופר לבין הצרכן. ברגע שישנה האינטראקציה הזאת, זה כבר מוריד את השימוש בשקיות, את הכמות, וזה כבר לא משנה אם זה 10 אגורות או 30 אגורות. אבל לאנשים רבים יש הבדל בין 10 אגורות ל-30 אגורות, ולכן אנחנו לא רוצים להקשות בעניין הזה. אנחנו גם יודעים שכשמתחילים נמוך, אם זה לא מצליח אפשר להעלות, אבל כשמתחילים גבוה, גם אם זה מצליח לא מורידים, כי המערכת מתרגלת למספרים האלה. הנושא השני זה הנושא של הפישוט. בחוק המקורי, חברת הכנסת עזריה, אם הייתי יודע שתפריעי לי, אני לא בטוח שהיית במקום שאת עכשיו יושבת. אנחנו חברים טובים. השעה 02:42. אפשר לחשוב ש-02:42 אחר-הצהריים, ולא לפנות בוקר. אתה יכול לקרוא לה חברת הכנסת סמוטריץ. סליחה, השר גבאי, אין לך איזה מכל אמוניה להביא? אורן, אותך לא רציתי להדליק. הנושא השני זה בעצם פישוט כל תהליך הגבייה. בעצם בחוק הקודם יצרני השקיות היו אלה שהוטלה עליהם המשימה להיות גובי המס של מדינת ישראל. ואנחנו, כשפגשנו את יצרני השקיות, הבנו שהמשימה הזאת היא ממש לא רלוונטית לגביהם. הם לא מסוגלים לעשות את זה, ואסור לתת להם משימה שהם לא יעמדו בה, ולכן העברנו בעצם את האחריות לרשתות המזון. בעצם הן אלה שגובות את הכסף ומעבירות אותו למדינה. גם כאן, מה שעשינו זה בעצם הגבלנו את החוק, החוק לא חל על כל העסקים, אלא הגבלנו אותו רק לעסקים הגדולים, ל-19 רשתות המזון הגדולות, ושחררנו בעצם את העסקים הקטנים מהמחויבות הזאת בחוק. בעניין הזה אנחנו נותנים יתרון לעסקים הקטנים. הנושא הרביעי זה הייעוד של הכסף. הייעוד המקורי של הכסף היה בעצם לאוצר המדינה. בוועדה שינינו בעצם את הייעוד, והייעוד היום הוא לקרן לזיהום אוויר.

כל שקל שייכנס לקרן הזאת מתשלום על שקיות ניילון יועבר בעצם לטיפול בצמצום זיהום האוויר בישראל, ולעניין הזה היום אין תקציבים, כך שאנחנו מייצרים תקציבים, בעצם, לבריאות של האזרחים. הכסף לא הולך לבעלי רשתות המזון.

יש כל מיני טענות כאלה, שטייקונים יקבלו את הכסף, הם לא יקבלו את הכסף, הוא הולך בעצם לטיפול בזיהום האוויר. אני רוצה רק לסיים ולהודות כמובן לצוות של ועדת הפנים: לתומר, ללירון, ללאה ולאחרים, שפשוט נותנים עבודה מדהימה, וכמובן לדודי, היושב-ראש המסור והענייני כל כך, ולחברי הוועדה, שהיו כל כך רציניים בדיונים. אני רוצה כמובן להודות לעובדי ועובדות המשרד שלי,

לג'וש ולאחרים, ולצוות שלי, ובראשם רותם קקון, שנמצא כאן, שפרפר ופרפר והשאיר מאחוריו הרבה חברים, וזאת חוכמה גדולה מאוד,

להשאיר חברים מאחוריך. תודה רבה לכולם. תודה לשר אבי גבאי. ברור לכולם שזה לא ברור מאליו שהוא נשאר עד שעה 02:44 כדי לסכם את הדיון. תודה רבה גם לשר. אני רוצה שוב לשאול, מול מי אני פועלת באופוזיציה לגבי ההצבעות על הסתייגויות? מיכל רוזין?

רבותי, כעת אני מציעה להצביע קודם כול על שינוי שם החוק, על שם החוק כהצעת הוועדה. זאת הצבעה נפרדת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. שם החוק נתקבל.

1 לסעיף 4 לא התקבלה. לכן אנחנו נצביע בקריאה שנייה על סעיף 4, כנוסח הוועדה. מי בעד?

סעיפים 1 3

בעד, 44, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיפים 1 3,

אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. הסתייגות מס' 1, אנחנו מצביעים, כעת אנחנו נצביע על

5, 6, 7, כולל, עברו בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. 10 לא, נכון? אז גם סעיף 8 מתפנה לנו. 9 אין, ו-11 גם לא? אז יש 8, 9, 10, 11, 12 גם לא, 13 גם לא. נכון? עד 34. עד 34. אוקיי. אנחנו כעת נצביע מסעיף 8 עד סעיף 34, כולל, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 8 34 נתקבלו. בעד, 44. אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיפים מ-8 עד 34, כולל, אושרו, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הסתייגות מס' 14, מצביעים. הסתייגות מס' 14 לסעיף 35, אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? הסתייגות מס' 14 לסעיף 35. ההסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני,

לכן אנחנו כעת נצביע על סעיפים 35 38, כולל, בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

בעד, 44, אין מתנגדים, אין נמנעים. הסעיפים מ-35 עד 38, כולל, אושרו, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. הסתייגות 16 יורדת. 15, יורדת.

אנחנו מצביעים על סעיף 39, כנוסח הוועדה. מי בעד ומי נגד סעיף 39, כנוסח הוועדה? סעיף 39 נתקבל. בעד, 43 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 39 אושר, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. לסעיף 40 הסתייגות מס'

מורידים. לכן מצביעים על הסתייגות מס' 17 לסעיף 40. מי בעד ומי נגד הסתייגות מס'

ההסתייגות (17) של קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וחברת הכנסת יעל גרמן לסעיף 40 לא נתקבלה.

כעת אנחנו נצביע על סעיף 40, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. מי בעד? מי נגד? כנוסח הוועדה.

בעד, 43 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. סעיף 40 עבר בקריאה השנייה, כנוסח הוועדה. כעת כל ההסתייגויות הוסרו, ולכן נצביע על הצעת החוק בקריאה השלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות,

44, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, התשע"ו 2016, אושרה בקריאה השנייה והשלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106), התשע"ו 2016, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אורי מקלב, בשם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת בראש,

מכובדי השרים, השר, וחברי חברי הכנסת, אני קודם כול אודה על הצעת החוק הקודמת לצוות הוועדה בראשות לאה קריכלי, וללשכה המשפטית, תומר רוזנר, לירון אדלר, רוני טיסר וגלעד קרן, וכמובן לשר אבי גבאי, שהשכיל להביא הצעת חוק מאוזנת.

אני עובר להצעת החוק הבאה, שהתכבדתי והתבקשתי על-ידי יושב-ראש ועדת הפנים להציג בפניכם, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106), התשע"ו, שיזמה הממשלה. מי יושב-ראש ועדת הפנים? חבר הכנסת דודו אמסלם. ואם אתה שואל אותי למה הוא לא נמצא פה, אני לא יודע לענות לך. בכל אופן, הצעת החוק הזו הרבה יותר קצרה. זוהי הצעת חוק נקודתית וספציפית מאוד, שנועדה להסדיר עניין תכנוני הנוגע להפרטת חברת תע"ש, הנמצאת בימים אלה בשלבים מתקדמים. הממשלה החליטה על הפרטת חברת תע"ש, והליך ההפרטה מצוי בעיצומו. ההצעה שלפנינו לא עוסקת בשאלת ההפרטה, אלא נועדה לטפל בסוגיה נלווית להפרטה, מה יקרה למבנים ולמתקנים שנבנו בשטחים שונים של תע"ש לאחר ההפרטה, כשהיא תחדל להיות חברה ממשלתית ומתקניה יחדלו להיות מתקנים ביטחוניים, מבחינה תכנונית. המתקנים המשרתים את פעילותן של חברות ממשלתיות העוסקות בייצור מוצרים ביטחוניים הוקמו במהלך השנים במתקנים ביטחוניים לפי פרק ו' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

אשר מאפשר הקמה והרחבה של מבנים מכוח היתרים שנותנת הוועדה למתקנים ביטחוניים בלא צורך באישור תוכניות, כדי למנוע מצב שבו, עם הפרטת חברה ממשלתית ביטחונית, ובמקרה הקונקרטי שלפנינו חברת תע"ש, יהפכו המתקנים אשר שימשו את החברה שהופרטה למתקנים בלתי-חוקיים, וכדי לאפשר לרוכש החברה המופרטת לבצע שינויים במתקנים אלה עד לאישור תוכניות מתאר לגביהם. מוצע לקבוע כי למשך תקופת מעבר ימשיכו לראות במתקנים הקיימים של החברה שהופרטה מתקנים ביטחוניים כאמור בפרק ו' לחוק, וזאת לעניין ארבעה מתחמים המפורטים בתוספת: בנצרת-עילית, בטירת-כרמל, ברמת-השרון וברמת-בקע.

בתנאי שבתוך שנה ממועד ההפרטה תאשר הוועדה למתקנים ביטחוניים מפרט מצב קיים למתקנים שיכלול את סימון גבולות המתקן, תיאור המבנים הקיימים בו, ייעודי הקרקע העיקריים המותרים בו והשטח הכולל הבנוי בתחומו. מוצע כי לעניין המתחמים בנצרת-עילית ובטירת-כרמל תימשך תקופת המעבר עד אישור תוכנית למתקן, ולעניין המתחמים ברמת-השרון וברמת-בקע תימשך תקופת המעבר עד תום ארבע שנים מיום אישור תוכנית למתחם רמת-בקע, זאת במטרה לאפשר את התחלת המעבר של המתקנים מרמת-השרון לרמת-בקע. בנוסף, מוצע לקבוע כי בתקופת המעבר יחולו על המתקנים הוראות סעיף 172(2)

המאפשר בנייה במתקן קיים ללא קבלת היתר, בתנאי שהבנייה הנוספת לא עולה על 50 מ"ר, שאגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון אישר את הבנייה הנוספת בדרך שבה היה מאשר בניית מתקן ביטחוני בידי מערכת הביטחון ושהבנייה בוצעה בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה.

ניתן יהיה לקבל היתר לבנייה נוספת על-ידי הוועדה למתקנים ביטחוניים, בתנאי שהשטח הכולל של הבנייה הנוספת לא יעלה במצטבר על 15% מהשטח הכולל הבנוי במתקן הקיים, ולגבי מתקנים המצויים במתחם רמת-השרון, לא יעלה במצטבר על 5% מהשטח הכולל הבנוי במתקן הקיים.

נוסף על אישור אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון כאמור לעיל, ובלבד שהבנייה בוצעה בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה. מוצע לקבוע כי בכל מקרה, אם לא הופקדה תוכנית למתקן בתוך שבע שנים ממועד ההפרטה, תסתיים תקופת המעבר לגביו, ואולם שר האוצר ושר הביטחון רשאים להאריך תקופה זו בשתי תקופות נוספות של שנתיים כל אחת.

תסתיים תקופת המעבר גם אם לא אושרה תוכנית למתקן בתוך ארבע שנים ממועד ההפקדה. הצעת החוק מוגשת בצירוף הסתייגויות, אך אבקש מהכנסת לדחות הסתייגויות אלו ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית בנוסח המוצע על-ידי הוועדה.

תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב. כאמור, הוגשו הסתייגויות להצעת החוק הזו גם כן. חבר הכנסת יצחק הרצוג, אינו נוכח, חברת הכנסת ציפי לבני, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אינה נוכחת, חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב, מוותר, חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמיר פרץ, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מוותרת, חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית,

חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואל חסון אינו נוכח, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל בירן, מוותרת, חבר הכנסת נחמן שי,

חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת. רבותי, אם כן, אפשר למשוך את כל ההסתייגויות. אני מאוד שמחה לבשר לכם כי כל ההסתייגויות נמשכו,

לנו בקשות דיבור. חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, אילן גילאון, אינו נוכח, חבר הכנסת עיסאווי פריג' מוותר, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת. אם כך, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הוסרו כל ההסתייגויות, ולכן אנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה שנייה. אנחנו מצביעים על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס׳ 106), התשע"ו 2015, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. 21 בעד, שישה נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ולכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד?

נא להצביע. חוק התכנון

בעד, 20 חברי הכנסת, שמונה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 106), התשע"ו 2015, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל.

4, כהצעת הוועדה, נתקבל.

אין נמנעים. גם סעיף 4 אושר בקריאה שנייה.

אנחנו כעת נצביע על הסתייגות מס' 2 לסעיף 5. מי בעד? מי נגד הסתייגות מס' 2 לסעיף 5? הסתייגות קבוצת מרצ, חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, עיסאווי

חוק כלי הירייה, התש"ט 1949,

הוראות לעניין נשיאת כלי ירייה על-ידי שומרים. החוק מגביל את נשיאת כלי הירייה על-ידי השומרים למסגרת עיסוקם ולאזור שבו הם מועסקים, זאת במטרה להפחית את החיכוך האפשרי בין הציבור הרחב לבין כלי הנשק ולמקד את נשיאתם במקומות שבהם הם דרושים. בהצעת החוק מוצע לערוך שלושה תיקונים בהסדר זה. שני התיקונים הראשונים נועדו להבהיר ולחדד את הוראות החוק הקיים: ראשית, נוכח האי-בהירות בביטוי "אזור" בנוסח הסעיף הקיים, מוצע להבהיר כי ההגבלה על נשיאת כלי הירייה תהיה למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה,

מוצע להסמיך את פקיד רישוי כלי הירייה לקבוע הוראות בעניין נטילת כלי הירייה לצורך השמירה מהמקום שבו הם מאוחסנים דרך קבע והחזרתם לאותו מקום. התיקון השלישי המוצע בהצעת החוק נגזר מהמצב הביטחוני, ומטרתו להסתייע במאבטחים ובכלי הירייה שלהם בהתמודדות עם מפגעים. לפי ההצעה, השר לביטחון הפנים יהיה רשאי להורות כי תותר נשיאה של כלי ירייה שלא בעת ובמקום ביצוע השמירה כאמור, מטעמים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו. הוראת השר תוגבל בזמן, והוא יוכל להחילה במדינה כולה או בשטח מסוים.

נקבע כי בהוראת השר אין כדי להתיר נשיאת כלי ירייה שלא בעת ביצוע השמירה ומחוץ למקום העבודה למי שיש רישום משטרתי הנוגע לו בשל עבירות אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, או בדבר תיק שנסגר בשל היעדר עניין לציבור, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור וביטחונו.

כי בהצעת החוק נכללה בתחילה הוראה נוספת, שעניינה הסמכת פקיד רישוי כלי הירייה להתיר נשיאת כלי ירייה מחוץ למקום שבו מתבצעת השמירה גם בנסיבות נוספות, ואולם חברי הוועדה סברו כי יש ללבן סוגיה זו בטרם תובא לאישור הכנסת, ולכן פוצל נושא זה מהצעת החוק, והוא יובא לקריאה שנייה ולקריאה שלישית במועד מאוחר יותר. אנחנו עוברים להצעת חוק כלי

התשע"ו 2016, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אורי מקלב, בשם יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.

גברתי היושבת בראש,

חברי חברי הכנסת, שוב תודות לצוות המשפטי ולצוות הניהולי של הוועדה על הצעת החוק הקודמת. ואנחנו מגיעים להצעת החוק הראשונה בסדרה של היום, שהיא הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18). אני מתכבד להציג בשם יושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת דודו אמסלם את הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18) לקריאה שנייה

תראו, הצעת החוק הזו אומנם נדחקה לה אי-שם לשעות הקטנות של הלילה, אבל היא לא פחות ממסוכנת. מדובר בסדרה של הצעות חוק שמטרתן להתמודד עם

נלקח על-ידי

שאין לו רישיון. מספיק לציין את האירוע בדיזנגוף שבו המחבל נשאת מלחם לקח נשק, גנב נשק שהיה

עמיתי חברי הכנסת, צריך להבין, יותר נשק ברחובות זה לא פתרון. יותר נשק ברחובות זה החמרה של הבעיה, יותר נשק ברחובות זה יותר תאונות, יותר נשק ברחובות זה יותר אפשרויות של אנשים לפגוע בנשק הזה, יותר נשק ברחובות זה יותר

ואמרנו שהוא בעצם עושה פרסה אחורה, חוזר אחורה לשנים שלפני המאבק שהובילו בעיקר ארגוני נשים בגלל כל מקרי הרצח שאירעו עם כלי ירייה שהיו בהחזקת מאבטחים או כל מיני אנשים שיכולים לשאת את הנשק באופן "חוקי". המאבק הזה נמשך שנים, עד שארגוני הנשים הוכיחו כמה מסוכן להסתובב עם הנשק ולקחת את הנשק הביתה. היום, באווירה הקיימת במדינה, בסקר שעשינו לכבוד 8 במרס, יותר מ-30% מהנשים במדינה הביעו את חששן להיפגע על-ידי מישהו מבני משפחתן. השאלה שנשאלו הנשים, לא צורפה אליה גם כן ההערה: תיקחי בחשבון שאולי אחד מבני המשפחה שלך, שאת חוששת שאולי יפגע בך, יהיה לו נשק. אם היינו מצרפים את ההערה הזו, אני בטוחה שהסטטיסטיקה של הנשים שחוששות שייפגעו על-ידי בני משפחה הייתה עולה, ויותר ויותר נשים היו מרגישות מאוימות. אפשר לדבר ולהמשיך לנמק למה זה מסוכן גם ובמיוחד לנשים. כאשר יש אווירה של טרור ואווירה של פחד מתמיד בתוך הבית, ונלווה לזה גם נשק זמין, שאפשר להוציא אותו, לשלוף אותו בכל רגע ולירות בו, אז אפשר באמת לדבר על טרור ששולט בתוך הבתים וברחובות. אבל דווקא גם היום, לאחר כל הוויכוח שהיה גם בכנסת וגם בכלי התקשורת סביב המקרה שבו הייתה הוצאה להורג על-ידי חייל, אנחנו באים כדי לחוקק חוק שייתן למאבטחים להשתמש בנשק שלהם בדרך הביתה או ביציאה מהבית לפי שיקול דעתם. דווקא באווירה שהתקיימה היום, כאילו הכנסת הזו באה להוסיף עוד שמן לתבערה, נותנת לאנשים להסתובב עם כלי ירייה ולחזור הביתה עם הכלים האלה ולהיות במצב של דריכה מתמדת, כשהם יכולים לשלוף את הנשק שלהם מתי שיראו לנכון ומתי שיחששו שאולי מי שנמצא מולם מאיים על החיים שלהם. זאת טעות איומה, זאת טעות טרגית, ומעל לכול, זאת בגידה במה שהופקדנו עליו ובמה שהממשלה הופקדה עליו, שזה ביטחון האזרחים. זה לא יביא יותר ביטחון לאזרחים. להפך, זה יפגע בביטחונם, זה יערער את ביטחונם, ולצערי הרב, כל מי שיצביע לחוק הזה ייתן יד לפגיעה הזו. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת יוסף ג'בארין. עד חמש דקות, אדוני, לרשותך. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לחברי בקואליציה, ואני רואה בעיקר את חבר הכנסת אלאלוף שנותר, ואולי גם חבר הכנסת מקלב, אגב הדיון בכלי ירייה ושימוש בנשק, אבל גם החוק שעבר בקריאה ראשונה בעניין השעיית חברי הכנסת, עלה לי רעיון שרציתי לשתף אתכם בו בשעה מאוחרת זו. או מוקדמת. גם חבר הכנסת חזן נמצא. בשעה מוקדמת.

וכשאני חושב על החוק הזה של השעיית חברי הכנסת, ואני חושב על המקרה של החייל שירה בראשו של הפצוע הפלסטיני בחברון, אני חושב שיכול להיות שאם נשתמש בחוק ההשעיה, אולי חברי הכנסת הראשונים שצריכים להיות על הכוונת בחוק הזה, כשיעבור, אלה חברי הכנסת שנתנו גיבוי למעשה של החייל. כי לתת גיבוי למעשה כזה, זה גם לפעול כנגד ערכים דמוקרטיים, זה גם להסית לגזענות, ואפילו הייתי אומר שזה גם לתמוך במאבק מזוין נגד ישראל. כי יש כאן שימוש בנשק שבוודאי צריך לפרש אותו כסותר כל ערך אנושי. לכן זו המחשבה שחשבתי עליה. אני לא יודע אם חבר הכנסת אלאלוף חשב עליה בשעה הזו, אבל נראה לי באמת שחברי כנסת שהשמיעו כאן קול שתומך בחייל ומגבה את החייל, צריכים לחשוב טוב מאוד על הערכים שלהם. וכשמדברים על חברי הכנסת שחוק ההשעיה אמור להתייחס אליהם, אולי הפוך על הפוך, צריך לסמן את אותם חברי כנסת שנתנו גיבוי לחייל הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. עד חמש דקות, אדוני, לרשותך. אני עומד לשיר. אתה עומד לשיר? אוסאמה, אתה יודע לשיר? זה שיר לאום כולתום. אתה יודע לשיר? אז אולי תשאיר אותנו לבד? גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אני לא רציתי לעלות ולדבר, אבל היום, גברתי השרה,

היום שני חברי כנסת מהליכוד, סגנית שר וחבר כנסת, דיברו בנאומים שלהם והזכירו אותי ואת חברי זוהיר בהלול. וחברי זוהיר בהלול, בלשונו החדה, הגיב כפי שהגיב. חבר הכנסת חזן ציטט ואמר כמה הוא אוהב אותי, וציטט את המילים בערבית "חביב קלבי". "אנא בחיבכ, יא זלמי". ואני מזכיר לו, "אנא בחיבכ, אח'וי".

אני הבאתי לך את זה, אבל אני לא אשמיע מעל הדוכן, כי אסור. מותר? מותר.

רבותי, יש גבול. אסור.

אני אשמיע לך. אנחנו לא קוראים, אבל יש שיר לאום כולתום, אלי אלאלוף, מה הוא אומר? "בדי אחכי לכ עלא פי קלבי". אני מספר לך, על מה שיש בלבי. מהלב שלי, מהלב שלי. זה בדיוק, יש שיר, אני אשמיע לך אותו. בוא תספר לי. ואני אומר לך, יש משל בערבית שאומר,

"ומן אל-חֻב מא קטל" יש אהבה שרוצחת. והאהבה שלך רוצחת אותי, "חֻבכ ברס'". אבל אתה מבין שזה מראה על המקום שאתה נמצא בו? אתה יודע מה זה "חבכ ברצ"? "חבכ ברצ".

מצד שני, גברתי השרה, עלתה, עכשיו יאשימו אותי ברצח. סגנית שר החוץ, והכול באותו יום, ואמרה לחברי הכנסת מהרשימה המשותפת, לחברים שלי: אתם לא מתביישים לדבר על זכויות אדם כשיושב בתוככם חבר הכנסת אוסאמה סעדי, והיא הזכירה אותי בשם שלי, שאומר שזה לגיטימי לרצוח את בני-הזוג הנקין לעיני ילדיהם?

לגיטימי לעשות את זה בגלל שהם מתנחלים. אז מצד שני, אני מקבל אהבה כה עזה, עד רצח, מהמתנחל אורן חזן, וסגנית שר חוץ תוקפת וחוזרת על שקרים,

וחוזרת על שקרים, תגיד שלא אמרת את זה. להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. בבקשה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלב.

ולכן אנחנו מתחילים לעבור על השמות: חברת הכנסת תמר זנדברג,

לרשותך. גברתי היושבת-ראש, תודה, חברות וחברים,

השעה 03:04, לפנות בוקר,

או אני לא יודעת מה,

הוא שואל שאלה לגיטימית. זה טרור או לא טרור? הוא שואל שאלה טובה, אתה הרמת להנחתה. והיא חושבת שאם היא חוזרת על אותם שקרים,

ואני אצביע גם עכשיו נגד החוק הזה.

אלה הרגעים שאנחנו בדילמה: מצד אחד, החוק הזה מדבר על הרצון להביא יותר

מתוך האמונה שזה סוג של החלטה אישית. אני סבור שבנסיבות הביטחוניות שמדינת ישראל נתונה בהן היום, אולי בגלל שאני גם חי באזור היותר-נפגע, אזור ירושלים וכדומה, יותר אנשים מיומנים, מאומנים, מורשים, אני חוזר: מיומנים, מאומנים ומורשים, שיש בידיהם נשק, שממלאים תפקידי אבטחה, שיסתובבו ויהיו במקומות כאלה ואחרים, הן בתוקף תפקידם והן כאנשים פרטיים, יתגברו את ההרתעה שלנו. הרתעה, לדעתי, היא כלי המפתח לנצח, או להרגיע את המצב, ניצחון זה סיפור בפני עצמו. יש לזה סיכוי. אני חושש שחלק מהכישלון של הממשלה בהשתלטות על גל הטרור היה מפני שהיא לא הבינה, היא קראה את זה כמו מצבים בעבר. זה לא כך. הרתעה, הרתעה והרתעה. ולכן העובדה שבאיזשהו מקום יימצא אדם שיהיה ברשותו נשק, והוא יכול להפעיל אותו לפי הצורך, לפי הכללים, בצורה שקולה, מדודה ואחראית, זה יגביר את הביטחון. ולכן החלטתי לתמוך בהצעת החוק. תודה לך. תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. האם אנחנו מצביעים על כל ההסתייגויות? מול מי אני פועלת? מולי, ואנחנו מסירים את ההסתייגויות. לא שומעת. האופוזיציה מסירה את ההסתייגויות, ואפשר להצביע בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. אוקיי. כאמור, כל ההסתייגויות הוסרו, ולכן אנחנו מצביעים על הצעת החוק בקריאה שנייה. רבותי, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18) כהצעת הוועדה. סעיף 1 נתקבל. בעד, 21, נגד, 8, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. ועכשיו אנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016, נתקבל. היית צריך לעשות את זה בקול רם קצת יותר. בעד, 21 חברי כנסת, שמונה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק כלי הירייה (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית, ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86), התשע"ו 2016, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

מהר. תצביעו בדרך כלל אתה לא טועה, הפעם טעית. שני משפטים. תודה. תודה. בוקר טוב. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 86). בהצעת החוק מוצע תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, אשר יקל את הביורוקרטיה הנדרשת ברכישת מקרקעין על-ידי אזרח ישראלי באזור יהודה ושומרון וחבל-עזה. על-פי המצב החוקי היום, אזרח ישראלי הרוכש זכות במקרקעין באזור, חייב לשלם תשלומי חובה לרשויות האזור מכוח הדין הטריטוריאלי החל על כל מי שקונה מקרקעין באזור, לפי חוק אגרות רישום מקרקעין מס' 26 לשנת 1958, וכן חייב לשלם מס רכישה למדינת ישראל מכוח הדין הפרסונלי החל על תושבי מדינת ישראל וקבוע בחוק מיסוי מקרקעין. כדי שלא יוטל על אזרח כאמור כפל מס, נקבע בסעיף 16א(ו) כי יופחת מסכום המס אשר חייב לשלם למדינת ישראל סכום האגרה אשר שולמה לרשויות האזור.

ברוב המקרים משולם מס הרכישה למדינת ישראל לפני תשלום האגרה, ולכן ההחזר ניתן רק לאחר שהאזרח הוציא מכיסו כספים כדי לשלם את שני הסוגים של תשלומי החובה האמורים. רק לאחר ששילם פעמיים הוא יכול לדרוש מרשויות המס בישראל את החזר האגרה ששולמה לרשויות האזור. בהצעת חוק זו מוצע לייעל את מנגנון תשלום המס במקרים כאלה ולמנוע הכבדה על האזרחים. מוצע לאפשר למנהל מיסוי מקרקעין להעביר לפי בקשת אזרח ישראלי ששילם מס רכישה את סכום המס ששילם בהעברה ישירה לשלטונות האזור, כך שהאזרח יצטרך לשלם לרשויות האזור רק את ההפרש שבין גובה האגרה לרשויות האזור לגובה מס הרכישה, אם האגרה באזור יותר גבוהה, או שלא יצטרך לשלם כלל, אם מס הרכישה בגובה האגרה. ההסדר המוצע אינו משנה את חבות המס של האזרח או את סכום הכסף המגיע בסופו של דבר לרשויות האזור ורשויות המס בישראל, אבל מקל באופן משמעותי את המסלול הביורוקרטי שאזרח ישראלי צריך לעבור כדי לרכוש זכות במקרקעין באזור יהודה ושומרון וחבל-עזה. מי קונה בחבל-עזה? תחזור על המשפט, אבקש מחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת, איזו ועדה? רשום אצלי ועדת החוקה, תחזור על המשפט האחרון. לא, ועדת הכספים. לאן שאת רוצה. מה שתגיד.

תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. חבל-עזה כבר. רשימת הדוברים נעולה, אוי, בדיוק כשרציתי. אבל יש לי פה רשימה, רבותי. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. ראשון הדוברים במעלה. מזמן לא נאמת, עיסאווי. עד שלוש דקות. אני אעשה את זה קצר. קצר ומעניין. כבוד היושבת-ראש, גברתי השרה, להתרענן, עכשיו יש לכם חוק, חוק של הבית היהודי, קלאסה, אקסלנס, את צריכה להיות ערנית. עמד כאן סגן השר והקריא את זה בצורה, "בלה-בלה" שלא נבין. למה לא נבין? מרוב שזה חשוב, ויש לו השלכות, לחוק הזה, הוא לקח בחשבון שאתה כבר קראת אותו ונרשמת לרשימת הדוברים. דבר לאט, שנבין אותך.

אני קלטתי כמה משפטים. תראה מה מטרת החוק. מטרת החוק להקל, להקל, חברים, על רוכשי קרקעות ביו"ש וחבל-עזה. באזור. באזור. והוא נתן פירוט לאזור, "בלה-בלה" חבל-עזה. נתת את זה, נתפסת. אז זאת מטרת החוק, חברים. תראה, מטרת החוק להקל על רוכשי קרקעות באזור. ביהודה ושומרון וחבל-עזה. אני אמרתי "אנחנו בעד מאבק עממי ציבורי" תגנה את זה, זה טרור. זה המאבק של הרשות הפלסטינית. גברתי היושבת-ראש, לעניין החוק שלנו,

אנחנו חושבים שמדובר בהצעת חוק שלא פותרת את הבעיה, אלא מחריפה את הבעיה. רוצים היום להזרים יותר מדי נשק לאזרחים, לרחובות, בטענה שזה יפחית את הפיגועים,

ולכן אנחנו כמובן מתנגדים להצעת החוק הזאת.

שהמינהל מפעיל את זה, ויש את מיסוי מקרקעין. והאזרח, כשהוא קונה אדמה, משלם את אגרת המקרקעין שם על-פי הדין המקומי שם, ומשלם את מיסוי מס שבח ומס רכישה על-פי הדין הישראלי. וזה קיים, ואין שום כפל, מתקזז ומתחשבן. עכשיו אנחנו רוצים לתת לו "פוש", לתת לו הקלה, לספח, לשתף פעולה, כולם ביחד. למה אתם עושים את זה? למה אתם ממשיכים בשיתוף הפעולה שלכם לסבך ועוד לסבך? למה?

האנשים טיפשים? לא רואים ולא מבינים מה שאתם עושים?

חבר הכנסת סמוטריץ יושב עם היד ככה, אומר: ואללה, נא לסיים.

בשפה העממית נגיד שזה סיפוח זוחל,

וכולם משת"פים בסיפוח הזה, כל אחד בדרך שלו. אתה, בהקראה המהירה,

הרי כל החקיקה הזו וכל הפרינציפ מאחורי זה ידוע שנים על-גבי שנים. מה התעורר עכשיו?

התעורר שהבית היהודי כופה ומחייב אותנו להישאר עד שעה כזו בשביל להעביר סיפוח זוחל,

שואל אתכם. הרי כל השנים ידוע, יש חוקי יו"ש, חוקי הגדה, שהמינהל מפעיל את זה, ויש את מיסוי מקרקעין. והאזרח, כשהוא קונה אדמה, משלם את אגרת המקרקעין שם על-פי הדין המקומי שם, ומשלם את מיסוי מס שבח ומס רכישה על-פי הדין הישראלי. וזה קיים, ואין שום

מוותר. גם מסכים עם עיסאווי, אוקיי. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת,

עיסאווי, קבל עוד אחד.

שוב בוקר טוב, גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 224) לקריאה ראשונה. סעיף 3א לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסתו של אזרח ישראלי שהופקה או שנצמחה באזור, יראו אותה כהכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל. "אזור" מוגדר בסעיף האמור כך, כל אחד מאלה: יהודה ושומרון וחבל-עזה, כולל השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית, על-פי ההסכם בדבר רצועת-עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר התשנ"ד (4 במאי 1994). אתה מקשיב? מה ההכנסה שלו?

רגע, רגע. חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959, וחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א 1980, אינם מעניקים סמכות לתת הטבות ומענקים מכוחם באזור, ובהתאם הטבות המס מכוח חוקים אלה אינן ניתנות לעניין השקעות הון באזור. יחד עם זאת, מענקים לעידוד השקעות הון ניתנים היום באזור, בהתאם להסדר מינהלי שנקבע בהחלטות ממשלה, הקובע הסדר מקביל להסדר לפי חוקי עידוד השקעות הון לעניין מענקים כאמור הניתנים בישראל. במצב זה אזרח ישראלי הפועל באזור נושא מחד גיסא במלוא החובות מכוח הפקודה, בדומה לאזרח ישראלי הפועל בישראל, אך מאידך גיסא אין הוא נהנה ממלוא ההטבות המוענקות מכוח חוקי עידוד השקעות הון לאזרח ישראלי הפועל בישראל. מוצע על כן לקבוע, הנה, זה בשבילך, בסעיף 3א לפקודה,

שעניינו הכנסה מאזור, כי תושב ישראל או אזרח ישראלי, כהגדרתו בסעיף 3א(א) לפקודה, שהוא תושב האזור כהגדרתו באותו סעיף, שיש לו הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור והוא זכאי למענק לעידוד השקעות הון בשל המפעל שממנו הופקה או נצמחה אותה הכנסה, לפי ההסדר המינהלי החל באזור, זכאי בשל אותה הכנסה להטבות המס הניתנות בישראל לפי חוקי עידוד השקעות הון, בתנאים ובהיקף הקבועים באותם חוקים ובשינויים המחויבים. אבקש מחברי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. רשימת הדוברים נעולה. חבר הכנסת יגאל גואטה. במקום שיעודדו את בני-ברק, במקום לעודד את בני-ברק מעודדים את אלון-מורה. אתה רואה? עד שלוש דקות, אדוני. הצעות חוק כאלו מביאים בשעה כזו? נא להירגע, רבותי. אנחנו ממשיכים בדיון. כן, אדוני, עד שלוש דקות. הצעות חוק כאלו בשעה כזו? אלה המחטפים שאתם עושים? עיסאווי, אתה תאהב את זה. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, עיסאווי, למה אתה לא מקשיב? אני מבקש למחות כנגד דבריו החצופים והנלוזים של חבר הכנסת אחמד טיבי, וחבל שהוא לא נמצא כאן, כנגד מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והגדיל ברוב חוצפתו לעשות בדבריו כנגד מרן, מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני לא רוצה לחזור על דבריו. אצלנו אומרים: עפרא לפומיה, עפר לפיו. אחמד טיבי, מה שמרן הרב עובדיה יוסף עשה בחייו למען ערביי ישראל, לא אתה ולא שכמותך יעשו פה בעוד מאה שנה, מה שאריה דרעי עשה למען ערביי ישראל בשליחותו של מרן הרב עובדיה יוסף, לא אתה, לא שלוחיך ולא חבריך תעשו פה בעוד מאה שנה. הרי באמת לא קידמתם את הערבים בכלום, חוץ מלהמריד אותם כל היום ולהוביל אותם מדחי אל דחי, אתם באמת לא עושים שום דבר למען ערביי ישראל, רק ממרידים אותם כל הזמן. שיעשה פחות ויסית פחות. שיסית פחות. כנראה באמת צריך לחשוב על זה, שיסית פחות ויפסיק להתנהג כמו אחרון הטוקבקיסטים.

אני מאוד מקווה שאחמד טיבי עכשיו, כשהוא שוכב על מיטתו, כבר, למה אתה

אבל הוא לא נמצא אז אני דופק על השולחן. אני מאוד מקווה שכבר עכשיו, כשהוא שוכב במיטתו, הוא מביע הרהורי חרטה גדולים, כי אתם באמת יודעים, זה לא פייר ממך להגיד את הדברים כשהוא לא נמצא. שיהיה.

אז מה זה, אתה מדבר ובורח? לא, תדחה. חבל מאוד. חבל מאוד שהוא דיבר על דברים, על מחלה גנטית, לא גנטית. הוא רופא. כן שמע ולא שמע, זה בכלל לא יפה. זו בושה וחרפה לדבר ככה, ואני מאוד מקווה שעכשיו כשהוא שוכב במיטה הוא לא נרדם והוא מתגלגל, פחדת מהלשון שלו? לא מפחד מאף אחד. תאמין לי, לא מפחד מאף אחד.

אני אגיד את זה גם מחר, וגם מחרתיים, וגם אחרי הפגרה אני אמשיך להגיד את זה. לא מפחדים מאף אחד, בטח לא מאחמד טיבי. נא לסיים. אני מאוד מקווה שעד מחר בבוקר הוא יתחרט על מה שהוא אמר, יביע חרטה ויחזור בו.

בשעה כזו חשבנו להעביר את זה, שלא ידברו. עכשיו, די. האנשים רואים, תודה.

תודה. עיסאווי, אתם מסבכים את העניינים, חבר הכנסת פריג', תודה רבה. חברים. נגמר הזמן. נגמר הזמן? נכון, אני אמרתי את זה כמה

תודה רבה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים, הרשימה סגורה. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חברת הכנסת זהבה גלאון,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת, חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח, חבר הכנסת אמיר אוחנה, מוותר, חבר הכנסת דב חנין, מוותר, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת, חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח, חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת אורי מקלב, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסי יונה, אינו נוכח, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח, חברת הכנסת נורית קורן, אינה נוכחת, חברת הכנסת קסניה סבטלובה,

חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת. חבר הכנסת אורן אסף חזן, מוותר.

חבר הכנסת עיסאווי פריג'. לא מוותר. אי-אפשר לשאול אם יש מישהו שרוצה לדבר?

אני חייבת להקריא את שמות של מי שרוצה.

תראי, אתם בשעה כזו, גברתי היושבת-ראש, מה יש לך להגיד נגד החוק הזה? יש לי מה להגיד.

אבל בשעה 03:00, 04:00. 04:00, כשאתם מחזיקים אותנו ומביאים שתי הצעות חוק כל כך מרחיקות לכת, על חוק עידוד השקעות הון באזור, ולהעביר את זה בקלילות כזו, זה לא הגון. זה לא משחק פייר, זה לא משחק פייר. אתם קובעים את הכללים וכופים אותם עלינו בצורה לא דמוקרטית ולא פיירית. להביא לכאן בשעה כזו שתי הצעות חוק כל כך חשובות, הן אידיאולוגית והן מעמדית בתוך המדינה, בשעה כזו, זה לא פייר, זה לא הגון וזה לא ישר מה שאתם עושים. אתם מתעקשים להישאר בשעה כזו כדי להביא שתי הצעות חוק כאלו. זה לא משחק הגון, חברים. לאן אתה ממהר?

אלה דברים שהם הרבה מעבר למה שאתם חושבים.

הרבה מעבר למה שאתם חושבים. ואתם מעבירים את זה, ומניחים את זה על השולחן,

חברי האופוזיציה בשעה כזו לא קיימים?

ואתם מצפים מאתנו לשבת ולשבת בראש שקט. עיסאווי, האופוזיציה כבר שנה שלמה לא קיימת. אני שומע את סגן שר האוצר כאן עומד, אופוזיציה. ומציג את זה, חשכו עיני. ועדת קישוט אצלי בבית-ספר הייתה, חשכו עיני. ולהניח את זה, ואני מברר את זה, להניח את זה בסדר-היום אחרי ישיבות הסיעה ואחרי הכול, להניח את זה כאן ולהכניס את זה, להשחיל את זה לסדר-היום בטענה של "לנקות שולחן" על איזה שולחן אתם מדברים? אתם עושים מחטפים.

אתם אנשים לא הוגנים. אתם מתנהלים כגנב בלילה. מי שמביא הצעות חוק כאלו הוא רק גנב בלילה.

זה לא מוסיף לכם כבוד. אתם שלטון חסר כבוד בתנאים האלו.

תודה לך, גברתי. ואתם אופוזיציה חסרת, תודה רבה לחבר הכנסת פריג'. חבר הכנסת יחיאל חיליק בר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חבר הכנסת יואל חסון, אינו נוכח, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אינו נוכח, חבר הכנסת איתן ברושי,

חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 126) (עבודת שירות, בדיקות סמים), התשע"ו 2016. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. אתה עשית את היומית שלך, מוטי. שני חוקים כאלו, בשר קיבלת היום. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 126) (עבודת שירות, בדיקות סמים), התשע"ו 2016, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה.

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 126) (עבודת שירות, בדיקות סמים), התשע"ו 2016,

עברה בקריאה ראשונה ועוברת לוועדת החוקה. ועדת הסמים.

עוברת לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה להמשך טיפול בהצעת החוק. אנחנו עוברים להצעת חוק הנוער (שפיטה,

שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. בבקשה, גברתי. גברתי היושבת-ראש,

תודה רבה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. יש לנו רשימת דוברים. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חברת הכנסת זהבה גלאון,

חבר הכנסת עיסאווי פריג'. עיסאווי, לא דיברת היום. הרשימה נעולה. ואחרי זה תגיד, שמחזיקים אותך עד 04:00. אחרי זה אתה, מה קורה אתך?

אם זה 12, מחר זה 11. מה הגיל? מה הגיל? אין לי תשובה, ולכם גם אין תשובה.

כולם קבעו שילד בגיל 12 ו-13 הוא לא אחראי למעשיו. החוק הזה הוא בניגוד מוחלט לאמנת הילד הבין-לאומית. חמור ששמים עליו מטען חבלה, זה בניגוד מוחלט. שלא ינצלו אותם.

חבר הכנסת סמוטריץ, שאני אוהב להזכיר אותו, חבר הכנסת סמוטריץ, אחרי הרצח בדומא, למה לו אתה לא אומר רעי

צריך להכניס אותם למערכת חינוכית, לתת להם סדרת חינוך ולא להעמיד אותם לדין. אמרת את זה, חבר הכנסת סמוטריץ? שלא אפיל עליך משהו. אז, חברים, בואו נהיה אמיתיים עם עצמנו. מה שאנחנו עושים לעצמנו, יורים לעצמנו ברגל. יורים לעצמנו ברגל. אנחנו מדרדרים את חלקיות המוסר שנשארה לנו, אנחנו מוכרים אותה ובחינם נותנים אותה. מה זאת אומרת להוריד מ-14 ל-13? מה נרוויח? נפסיק פיגועים עם ההורדה הזו?

ילד שאני מכניס לכלא, מה יוצא ממנו? יוצא ילד מחונך?

הוא לא יוצא עבריין? לאן אתם רוצים להגיע, גברתי השרה? חבר הכנסת פריג', נא לסיים. החוק הזה הוא חוק בשביל לרצות המון. תודה רבה לחבר הכנסת פריג'. אתם צריכים להוביל את ההמון, לא שההמון יוביל אתכם.

תודה רבה לחבר הכנסת פריג'. חברת הכנסת תמר זנדברג,

חברת הכנסת מיכל רוזין,

חברת הכנסת יעל כהן-פארן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, מוותר, חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, חבר הכנסת עמר בר-לב,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסי יונה,

חברת הכנסת איילת, מן הסתם, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת, חבר הכנסת זוהיר בהלול,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תשיר לנו שיר ערש, ניסיון רצח, למה שיהיה?

אם מישהו בא ורצח בגיל 13,

עד שלוש דקות, גברתי.

חברי הכנסת היקרים, אני מבינה שהשעה מוקדמת, נא להירגע, אנחנו ממשיכים. מוקדמת? מוקדמת כבר.

תודה, גברתי היושבת-ראש. תראו את המצב האבסורדי שאנחנו נמצאים בו, חוק כזה, במדינה נורמלית, עם ערכים ומוסר ודמוקרטיה, היה אמור להתקיים עליו דיון לפחות של שעות. נספיק לישון איזה ארבע שעות. חברי כנסת נכבדים, אולי בגיל 14 הוא יהיה בבית-סוהר,

בעצם היה צריך לקיים על זה דיון של שעות, דיון שגם יתייחס לערכים, גם יתייחס למוסר, גם יתייחס לזכויות הילד, מדובר ברוצחים. אבל לא. בשעה כזאת, אין שר. יש, יש שרה באולם, תירגע. היא יושבת עם לבני, תירגע. אבל במקום זה מתווכחים אפילו על זכותנו להתנגד לחוק הזה, מתווכחים על עצם העובדה שעדיין יש אנשים, יש ח"כים וח"כיות שרוצות להביע דעה על זה, גם את זה אתם רוצים לשלול מאתנו? כן. אז מה? בשביל מה אנחנו נמצאים פה? כדי, אתם לא צריכים להיות פה.

למה די?

גברתי היושבת-ראש,

אני מבקשת לא להפריע. אם ההסתה הזו תמשיך מהאולם בצורה הפרועה הזו, תומכי טרור או לא תומכי טרור, אתה טרור בעצמך.

אתה טרור בעצמך, ותשלוט בעצמך קצת, נמאסת, אם להגיד לך את האמת בפנים שיש להם טרור אז זה בסדר. נמאסת, נמאסת, חצופה. לך לישון, חבר הכנסת אורן

אני קוראת אותך לסדר בפעם הראשונה. לעזה תלכי. לך לישון. אתה תלך לאן שאתה רוצה, אני נשארת פה. השעה 04:00, אתה רוצה שאני אוציא אותך מהאולם? חבל. בבקשה, גברתי. לאן תלך,

אין לך לאן

זה בדיוק הפנים של הבית הזה, זה בדיוק איך שהבית הזה רוצה להיראות.

כך אתם רוצים שייראה? לא שמעת מה הוא

ילד ואין לו קשר לא לתום ולא לתמימות, ודינו אחד, דינו כדין כל טרוריסט, כדין כל מחבל, דינו מוות. מלבד שתי

לא אמר, ואפילו לא פעם אחת, לא רק את המילה "מצהיר", את המילה "מדינת ישראל". ואם המחיר האישי, ואני מסיים,

שאני אשלם זה בזה שיקראו לי

לא לילדים ולא לטיפול ולא לשיקום. הרעיון הוא רעיון שיקומי. שלא ינצלו ילדים, היות שאנחנו לא

יש ילדים שהבטיחו להם,

זה לא על חשבון הזמן שלי אבל. חבר הכנסת ג'בארין, יש ילדים ששלחו אותם לפיגועי טרור והבטיחו להם שהם לא ישבו יום אחד בכלא. אני ראיתי את הילדים האלה.

אז אני רוצה להגיד לך, מדינת ישראל היא לא שונה, זה מה שעושים

אני רוצה להמשיך, רבותי. היא לא שונה ממדינות אחרות שמתמודדות עם מצבים כאלו, ולכן אני אומר: תסתכלו מה קורה בעולם. כשאתם רואים שהגיל בעולם גבוה מהגיל ישראל, אז זה פשוט סימן שיש בעיה עם התיקון הזה. מדינת ישראל היא צד לאמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, היא צד לה והיא חתומה עליה. באמנה הבין-לאומית, גיל האחריות הפלילית המומלץ, חבר הכנסת אורן אסף חזן, היית פה כבר. גיל האחריות הפלילית, אפילו לא גיל המאסר, המומלץ הוא מעל 14. ולכן מה שאני אומר, אפשר לתת דוגמה מהמדינה הזו ודוגמה מהמדינה.

אם את רואה, נא לסיים. מקרה אחד, בונים עליו כדי פשוט לשנות הסדר שקיים במדינה הזו לעניין האחריות הפלילית. זה יסוד מיסודות האחריות הפלילית בכל מה שקשור לטיפול בילדים. ולכן אני קורא לחברי לא לתת יד לשינוי הזה. מה אתה מציע לעשות, תודה לחבר הכנסת יוסף ג'בארין. אחרון הדוברים, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אה, ג'בארין, לשחרר אותם? המצב הקיים נותן את התשובה. התשובה לא מספקת. לפלילי כן, לטרור לא. לפשיעה קונבנציונלית כן, לטרור הוא לא נותן מענה. תראה מה קורה. גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, ההערה האחרונה של גברתי שרת המשפטים מאוד מאוד מדאיגה אותי. אנחנו לא מדברים עכשיו על עבירות של רצח ושל הריגה ושל ניסיון רצח, אלא את הולכת בכיוון של טרור, לא, לא, לא. רק שלוש העבירות האלה. אבל זה מה שאמרת, שענת ברקו, לא, אמרתי ההפך. אנחנו יודעים מה ענת ברקו רוצה. אני אדייק, אני אדייק: רק שלוש העבירות. אני רציתי שלא, רגע, רבותי, כרגע השרה משיבה. דקה, תנו לשרה להשיב.

רק לשלוש העבירות האלה. אני לא אתן להרחיב את זה.

אוקיי. אז לפחות, זה רק על טרור. ההמלצה היא רק על טרור ולא גם על פלילי. זה לא מה שאמרה שרת המשפטים. אז זו הצעה שלך, כשהיא תגיע אנחנו נתייחס אליה. גברתי שרת המשפטים, אמרת שיש הרבה היגיון בחוק הנוער, ויש אוריינטציה של שיקום, וזו המטרה של חוק הנוער, שבשם שלו כתוב "ענישה ודרכי טיפול". לפי ההיגיון הזה, חבר הכנסת מיקי לוי, אולי גם נבטל את האחריות הפלילית, את גיל האחריות הפלילית? הרי גם אם בן 11.5 עשה פיגוע, גם אותו צריך לשלוח למאסר עולם,

לפי ההיגיון הזה, מה ההבדל בין 11.5 ל-12.5? מה ההבדל בין 11.5 ל-13? יש עקרונות יסוד במשפט הישראלי, בשיטת המשפט שלנו,

בשיטות המשפט בכל העולם יש מה שנקרא גיל האחריות הפלילית. מתחת לזה לא מעמידים לדין, גם אם הוא עשה את העבירה החמורה ביותר. מזוז, זה המצב. גיל 12. הוא מקבל אחריות, 12. זה מה שאני אומר, מה ההבדל בין 12 ל-13?

למה אתה רוצה לשלוח בן 13 למאסר עולם חובה, ושהוא יבלה מאסר עולם, ילד בן 13, וילד בן 12.5 או בן פחות מ-12 אתה נותן לו פטור מלא. מה ההבדל? לפי ההיגיון שלך, תגיד לי למה.

כתוב בהצעת החוק שיובא בפני שופט. הצעת החוק מדברת על פחות מ-14. אתה יודע מה המצב היום? אני שואל אתכם, אתם יודעים מה המצב היום? מה החוק קובע?

גברתי שרת המשפטים, לא אמרת להם ולא הסברת להם, לחברי הכנסת הנכבדים, שאם אני עכשיו אשאל אתכם, נא לסיים. מה קורה היום אם, נגיד, בן 13 עושה פיגוע, מה קורה לו? מה, הוא יוצא? הוא מקבל פרס? ענת ברקו, את יודעת מה קורה לו? גוררים אותו עד גיל 14 וקובעים את מועד המשפט כדי שהוא יעבור את גיל 14, ואז אפשר לתת, לא. ואם הוא נשפט ב-13, מה קורה?

חבר הכנסת אוסאמה סעדי. את יודעת ששולחים אותו למעון נעול עד גיל 20, שהוא ישתקם? זה השיקום, עד גיל 20. הוא לא מקבל פרס.

תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו הולכים להצביע בקריאה ראשונה על הצעת חוק הנוער

ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה, הוראת שעה).

מי נגד? נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (דרכי ענישה, הוראת שעה), התשע"ו 2016, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 19 חברי הכנסת, 13 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הנוער (שפיטה,

הוראת שעה), התשע"ו 2016, עברה בקריאה ראשונה, ועוברת לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצעת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות,

תחת ביקורת וגם לאפשר עבודה סדורה של הנציבות. אני מבקשת להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה,

תודה רבה לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. יש לנו הצעה שהוצמדה, הצעת חוק של חברת הכנסת ציפי לבני. בבקשה, גברתי, את יכולה להציג את הצעת החוק שלך. ביתם ומבטחם של

אני מוכן לשלם את המחיר הזה, והטרוריסטים, את המחיר שלהם ישלמו, דמם בראשם.

ובכלל על התביעה במדינת ישראל, זה אחד הדברים החשובים שהוקמו. ואני חושבת שהיא גם עובדת בצורה בלתי רגילה. אני מודעת להתנגדות הרבה שיש בתוך הפרקליטות, בקרב הפרקליטות והפרקליטים, לביקורת הזו, אבל זו אינה הצדקה, זאת ממש אינה הצדקה לשנות את המתכונת הקיימת. להפך. אני לא חושבת שצריך לחכות את השנה כפי שאת רוצה, שנה כזו ושנה כזו. היה פיילוט, הפיילוט נמשך כבר כמה זמן, ציפי? שנתיים. הפיילוט נמשך כבר שנתיים. זהו פיילוט מצוין. יש לנו נציבה מעולה. היא מוציאה מתחת ידיה, בפעם הראשונה שבאמת יש דוחות ביקורת שניתן לעבוד אתם, ושהם באמת ביקורת בונה. לא ביקורת שבאה לנגח, אלא ביקורת בונה. ולכן אני אצביע נגד ההצעה שלך. אני אצביע בעד ההצעה של חברת הכנסת לבני, שאני חושבת שהיא מאוזנת ונכונה. יכול להיות שאפשר להקל פה ושם, אבל בסך הכול היא ההצעה הנכונה. הצעת החוק באה לעגן את המעמד של גוף הביקורת על גופי התביעה שהוקם בתקופת כהונתי כשרת משפטים. יש בינינו מחלוקות על היבטים שונים של הנציבות, איך ראוי ומה ראוי לעגן. אבל בסך הכול חשוב לעגן אותה בחוק,

והיא הוצמדה להצעת החוק הממשלתית. אני מבקשת להעביר את ההצעה שלי לוועדת ביקורת המדינה,

אוקיי. אם כן, יש לנו רשימת דוברים. חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח,

אינה נוכחת, חברת הכנסת זהבה גלאון, אינה נוכחת, חבר הכנסת עיסאווי פריג' אינו נוכח,

וכעת אנחנו נצביע על הצעת החוק של חברת הכנסת ציפי לבני. אפשר להעביר אותה לוועדה לענייני ביקורת המדינה? זה לא הגיוני שהצעה אחת תהיה פה ואחת תהיה שם. אז זה יעבור לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה. תודה רבה. וכעת אנחנו

מוותרת. מוותרת. חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח. חבר הכנסת אורן אסף חזן. חבר הכנסת אורן אסף חזן. נו, מה?